21 ביוני 2021. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 5) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן, הארכת תוקף), התשפ"א 2021, הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 8) (הארכת תוקף), התשפ"א 2021, הצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4, הוראת שעה) (תיקון מס' 2),

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 133, הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"א 2021. לדיון מוקדם החל בהצעת חוק פ/1509/24 וכלה בהצעת חוק פ/1568/24: הצעת חוק הדיינים (תיקון, כשירות הרבנים הראשיים לישראל), התשפ"א 2021, מאת חברי הכנסת משה גפני, יעקב אשר ויצחק פינדרוס, הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה

מאת חברי הכנסת משה גפני, יעקב אשר, יצחק פינדרוס וינון אזולאי, הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון, מינוי שופטים לבית המשפט העליון וקציבת כהונתם), מאת חבר הכנסת שלמה קרעי, הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון, הגבלת זכות העמידה), מאת חבר

חברות וחברי הכנסת, אנחנו מביעים היום אי-אמון בממשלת רמייה שנולדה בחטא, בחטא השקר, המרמה, גנבת הקולות והפרת אמונים עם מצביעיה. ללא אמון רוב חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, לממשלה הזאת אין זכות קיום לעוד יום אחד, לעוד שעה אחת. בראשה עומד אדם,

שאזרחי ישראל לא בחרו בו, לא בחרו בו, לא נתנו בו אמון, לא רוצים בו בתפקיד.

95% מאזרחי ישראל לא רוצים את נפתלי בנט ראש הממשלה. אלה תוצאות הבחירות. בפעם הראשונה בתולדות המדינה, סיעתו של ראש הממשלה היא כמעט הקטנה בכנסת, קטנה פי חמישה מסיעת הליכוד, הגדולה ביותר בכנסת. זהו, אדוני, אי-אמון של הציבור. ביום ראשון שעבר, אדוני, עמד כאן נפתלי בנט ואמר, כך אמר, ציטוט: הוטלה עלינו משימה. אבל נפתלי, המשימה לא הוטלה עליך. הציבור הישראלי לא הטיל עליך את המשימה. ולכן אנחנו אומרים לך, נפתלי בנט: אתה ראש ממשלה לא לגיטימי. נפתלי בנט הוא ראש ממשלה לא לגיטימי משום ששיקר כל הדרך אל משרד ראש הממשלה. הוא ראש ממשלה לא לגיטימי משום שכרת חוזה עם הציבור והתחייב שלא ישב עם יאיר לפיד, עם מרצ או עם מנסור עבאס, והונה את תומכיו התמימים, שהאמינו לו.

הליכוד משקר. שיקר. אמר, שיקר ואמר שהליכוד משקר. זה שקר מרהיב, אדוני היושב-ראש. בנט הוא ראש ממשלה לא לגיטימי שעומד בראשות ממשלה שפועלת ללא אמון רוב חברי הכנסת. לא האינטרס הלאומי עמד לנגד עיניו כשבחר להקים את הממשלה אלא תאוות השלטון. נפתלי בנט הוא ראש ממשלה לא לגיטימי משום שהעם לא בחר בו. אם האינטרס הלאומי הרחב היה עומד לנגד עיניו, הוא לא היה מקים את ממשלת השמאל הרעה הזאת עם מרצ, עם מפלגת העבודה ועם רע"מ. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, שמענו בסוף השבוע את השרה שקד, אילת שקד, שאמרה על חוק איחוד המשפחות שהיא לא מעלה על דעתה שהאופוזיציה תפגע בביטחון המדינה. מדבריה מובן שמי שמתנגד לחוק פוגע בביטחון ישראל. השר אלקין, השרה שקד,

מי שנכנס לקואליציה עם מפלגות אנטי-ציוניות מסכן את ביטחון ישראל. אנחנו לא נהיה רשת הביטחון שלכם לכל החוקים שחשבתם שתוכלו להעביר בקלות באמצעותנו. השותפות הטבעיות שלכם משמאל, השותפות הטבעיות,

מתנגדות להעביר את חוק איחוד משפחות, וזה רק בשבוע הראשון. ובינתיים אני שומע שהשר אלקין, השרה שקד ומנסור עבאס, חבר הכנסת דרעי, מנהלים משא ומתן על שינוי החוק. זה בושה וחרפה, פשוט בושה. חברות וחברי הכנסת, בעוד שבועות אחדים יציג הממשל האמריקני את תוכניתו לשלום על בסיס המתווה המסוכן של שתי מדינות, כולל מדינת טרור פלסטינית בשטחי יהודה ושומרון, בלב ארצנו. ואני שואל את חברות וחברי ימינה ואת חברי הקואליציה: מה תהיה עמדת בנט ושקד, תומכי הריבונות? תומכי הריבונות. מאז 2013 אין כאן דיון, כשהם נמצאים, כשהם עוברים את אחוז החסימה, הם נמצאים כאן ואומרים: ריבונות, ריבונות. מה תהיה עמדתם

נשיא ארצות הברית יבוא ויאמר "שתי מדינות לשני עמים", "מדינה פלסטינית"? האם הם יאמצו את עמדת השותפים הטבעיים משמאל, שתומכים בנסיגה לקווי 67'?

משום שזוהי ממשלת שמאל מובהקת. לא יעזרו כל הספינים וכל השקרים.

ומה תהיה העמדה כאשר שרים בממשלת השקר הזאת יתמכו בהעמדה לדין, תמכו כבר, של כוחותינו בבית הדין הבין-לאומי בהאג? מה תהיה העמדה של בנט כאשר שרים בממשלתו ייסעו, חלקם כבר נסעו, לא כשרים,

להצטלם על קברו של ערפאת,

או לביקור אצל אבו מאזן ברמאללה? אתה, נפתלי בנט, במו הקמת הממשלה הזאת, במו ידיך, נתת לגיטימציה מוחלטת לעמדות אנטי-ישראליות ואנטי-ציוניות. אותם חברים בקואליציה שלך אומרים לך שיצביעו נגד חוק איחוד משפחות. זאת רק ההתחלה. אדוני היושב-ראש, זה לא מקרי שמחר בבית הזה, בכנסת בירושלים, יאשימו את ישראל באפרטהייד, שני חברי כנסת, אחד מהם מהקואליציה. אדוני היושב-ראש, אם הדבר הזה יקרה, זה יהיה אות קלון על הממשלה כולה, ואם אכן יתקיים, אות הקלון הזה יחול על הכנסת כולה. אם בנט ושקד לא מסוגלים להתמודד עם החוק הזה או עם היום הזה לציון האפרטהייד, הכיבוש והאפרטהייד, כיצד יתמודדו עם הגרעין האיראני, עם ההסכם שהעולם דוהר אליו? כיצד יתמודדו עם יציאה למבצעים צבאיים? כיצד יתקבלו החלטות מדיניות חשובות? הם אומרים: הממשלה לא תעסוק בנושאים שנויים במחלוקת. מה זה, פורים? מה זה, בדיחה? מה זה "לא תעסוק בנושאים שנויים במחלוקת"? הרי מנהלים מדינה, לא מתנ"ס. וסומכים על הממלכתיות שלנו, סומכים שנציל אותם מהסיעות האנטי-ציוניות בקואליציה. מי שהקימו במו ידיהם את הממשלה הרעה והמסוכנת הזאת הם נפתלי בנט ואילת שקד וזאב אלקין וגדעון סער, לא האופוזיציה הקימה את הממשלה הזאת. בלשונו של שר המשפטים גדעון סער, חבר הכנסת השר אלקין, התגליתם במלוא סמרטוטיותכם. אתם שוליה, אמר, של קדימה. ואני אומר: אתם שוליה של רע"מ בטוב וברע, ברע וברע. במלוא סמרטוטיותכם,

אתה וגדעון סער, שאני מצטט אותו כאן,

ואחרים. עשיתם מעשה זמרי, ועכשיו אתם מבקשים שכר כפינחס. איזו חוצפה, איזו עזות מצח ואיזו עליבות. אדוני היושב-ראש, נפתלי בנט כתב ספר על הקורונה. כתב ספר. ראש הממשלה נתניהו ושרי הממשלה הקודמת עשו את זה, את מה שצריך, כדי להוציא את ישראל מהקורונה. יש מי שכותב ספרים, ויש מי שעושה.

עכשיו אני יכול להציע לנפתלי בנט שיתחיל כבר לכתוב ספר שייקרא לא "איך לנצח מגפה" "איך להונות מדינה", "איך לשקר מדינה שלמה". אני בטוח שזה יהיה רב-מכר, לא כמו הספר הקודם. אדוני היושב-ראש, השקר והמרמה הם מהותה של הממשלה הזאת על כל מרכיבה.

התחייב לחוקק את חוק הגבלת השרים ל-18, אבל כמו בנט, גם הוא שיקר, עשה בדיוק הפוך. וכך אמר: החוק הנורבגי? זה הדבר הראשון שהממשלה הזאת שמה על השולחן? עוד ג'ובים? עוד לשכות? עוד נהגים? עוד תקציבים? עוד סידור עבודה לחבר'ה? "אם זה לא קשור לג'ובים, שום דבר לא מעניין אתכם", מילה במילה, כך אמר יאיר לפיד רק לפני שנה מעל הבמה הזאת, אותו אדם שאייש במהירות את משרד ראש הממשלה החליפי,

עם אפס סמכויות. כמו שאתם מתארים לעצמכם, גם את המשרד הזה ממשלת השינוי, השינוי לרעה,

ואיפה שר האוצר? שר האוצר, כן, שר האוצר לא אומר מילה וחצי מילה על עלות העתק של החוק הנורבגי. הוא כמובן משתמש בו גם במפלגתו. 25 מיליון שקל בשנה בזבוז של כספי ציבור. אל דאגה, ביד השנייה הוא יביא, חבר הכנסת גפני, העלאת מיסים ועוד העלאת מיסים ועוד העלאת מיסים, וקיצוצים נרחבים שיכללו את הכול חוץ מקיצוצים לג'ובים המיותרים, לממשלה המנופחת שהם הקימו. עכשיו גם למדנו מלפיד, בשעה האחרונה, אדוני היושב-ראש, שהוא מתחיל בתוכניתו הגדולה: פינוי יישובים. אביתר זו הסנונית הראשונה שמבשרת על פינוי 80,000 מתיישבים ביהודה ושומרון,

אתה אולי אחד מהם, השר אלקין, כפי שהבטיח יאיר לפיד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו אומרים היום לממשלה הרעה שקמה בישראל:

כי שיקרתם.

כי הפרתם אמונים.

כי אין לכם את הציבור. לכו, כין אין לכם מנדט. אתם נבחרי ציבור ללא ציבור. אני מבקש מהכנסת להביע אי-אמון בממשלה הרעה הזאת. הציבור כבר עשה את זה. תודה רבה, חבר הכנסת אקוניס. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה. אני מתנצל, טעות שלי, השר אלקין משיב.

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת אקוניס דיבר כאן מעל הבמה הזאת על כך שהממשלה הזאת לא קיבלה את האמון של הרוב בכנסת והיא ממשלה לא לגיטימית.

חבר הכנסת אקוניס דיבר גם על הכנסת. אני עוד אדבר על הציבור. תהיה לי עוד הזדמנות לסכם את הדיון הזה. לגבי סוגיית הלגיטימיות, ברשותכם, אשאיר את זה לקראת סיכום הדיון. למה בנט, אבל חבר הכנסת אקוניס, חבר הכנסת אקוניס, הרי מה לעשות, לפי החוק, כשמגישים הצעת אי-אמון, בדרך כלל צריך גם להציג ממשלה, ובסופו של דבר חברי הכנסת, כשהם מצביעים בעד הצעת האי-אמון, הם מצביעים בעד אותה ממשלה. אנחנו נחכה לתוצאות ההצבעה, אבל כפי שראיתי את הרכב הממשלה שלמעשה מוצגת במסגרת האי-אמון שהציג כאן חבר הכנסת אקוניס, חוששני שסדר גודל של חברי הכנסת שיצביעו בעד הממשלה הזאת, לפחות כפי שזה מיוצג בהרכב, זה סדר גודל של 52 חברי כנסת, נדמה לי שזה טיפה פחות מחברי הכנסת שהצביעו בעד הממשלה המכהנת כרגע.

חבר הכנסת אקוניס, אם אנחנו מדברים על אמון הציבור, שהוא בא לידי ביטוי בבית הזה, כי הוא זה שמייצג,

בסופו של דבר, הבית הזה, שנבחר באופן דמוקרטי, הוא שמייצג את הציבור על כל המפלגות,

חבר הכנסת אקוניס, שכרגע אתה מייצג מועמד שסדר גודל היכולת שלו להגיע זה ל-52 חברי כנסת שתומכים בו, רחוק מאוד מאמון הציבור ורחוק מאוד מאמון הכנסת. לכן, הייתי מציע לכם טיפה טיפה צניעות, כי בסוף יש מתמטיקה פשוטה, והמתמטיקה הזאת מאוד מאוד ברורה. ראש ממשלה שלא עובר את אחוז החסימה. ראש הממשלה לא עובר את אחוז החסימה. הטחת בפנינו, חבר הכנסת אקוניס, אתה עושה צחוק? אתה עושה צחוק, תלכו לבחירות עכשיו. חבר הכנסת גפני, בענייני צחוק קטונתי מלהתחרות בך, לכן אני בוודאי אני לא נכנס לתחרות הזאת. ראש הממשלה לא עובר את אחוז החסימה,

זאב, חבר הכנסת אקוניס, חבר הכנסת אקוניס דיבר כאן על סוגיה נוספת. הוא הטיח בפנינו איך העזנו ואיך

ישבתם עם רע"מ, ניהלתם איתם משא ומתן. חלק מהשותפים שלכם פרסמו הודעות רשמיות על כך שמפלגת רע"מ היא שותפה כשרה בקואליציה וזה נכון לעשות את זה.

ריסקת את מחנה הימין. במו ידיך ריסקת את מחנה הימין. ריסקת מחנה שלם. חבר הכנסת. חבר הכנסת מיקי זוהר, אתה יודע מי במו ידיו ריסק את מחנה הימין? מי שריסק במו ידיו את מחנה הימין זה בנימין נתניהו, שלא היה מוכן לזוז הצידה עבור נציג מפלגתו ולהקים כאן ממשלת ימין. חברת הכנסת דיסטל, מספיק. חברת הכנסת דיסטל, מספיק. אני לא רוצה

אגב, מי שאומר את זה עליו זה לא אני, מי שאומר את זה עליו זה מספר שתיים במפלגתו. לכן תקשיב לו, תקשיב ליולי אדלשטיין,

איך אנחנו נמיר את דתנו ונתמוך בעניין של המדינה הפלסטינית. תגיד לי, חבר הכנסת אקוניס,

אתה לא תמכת ואני לא תמכתי, אבל מנהיג מפלגתך בנימין נתניהו תמך ותומך בעניין של מדינה פלסטינית, אז אתה בא אלינו בטענות? אולי קודם תעשה בירור בתוך הבית? אולי קודם תעשה בירור מול בנימין נתניהו, מה עמדתו בעניין של מדינה פלסטינית? אחר כך תבוא להתלונן עלינו. לא, אני לא מסכים. בבקשה לשבת. אני יוצאת. בבקשה לשבת.

אני קורא אותך פעם ראשונה. אל תכריחי אותי להוציא אותך. שבי בכיסא שלך, תודה רבה. דיברת גם, חבר הכנסת אקוניס, על המאבק בתהליך שמתבצע בבית הדין הבין-לאומי בהאג, מאבק חשוב. רק שגם כאן חייבים להגיד שהכישלון הזה בהתמודדות עם התהליך שקרה בבית הדין הבין-לאומי בהאג לא רשום על שם הממשלה הזאת. ראש הממשלה תומך בהעמדת כוחותינו,

זאב, השר אלקין, חבר הכנסת אקוניס, אפשר גם זאב, זה בסדר. חבר הכנסת אקוניס, יש בממשלה הזאת אנשים עם עמדות שונות. אגב, אני התרגלתי, במשך 12 שנה שבהן הייתי יושב-ראש קואליציה ואחר כך שר בממשלת נתניהו, לממשלות מהסוג הזה, שישבו בהן אנשים עם עמדות שונות. אני הייתי יושב-ראש הקואליציה, כמו שאתה יודע היטב, הייתי יושב-ראש קואליציה של ממשלה שבה מפלגת העבודה,

לא, חברת הכנסת דיסטל, לא בעמידה.

הייתה השחקן הכי חזק בקואליציה, והופקד בידיה משרד הביטחון, שהוא היה הכי קריטי להתיישבות, ובממשלה הזאת הייתה הקפאה טוטלית של הבנייה ביהודה ושומרון, עם הרבה השלכות לגבי ההתיישבות.

גם איך עובדים ביחד עם גורמים עם עמדות שונות למדתי ב-12 השנים האלה של הממשלות השונות שנתניהו הקים, פעם עם מפלגת העבודה, פעם עם יש עתיד ועם ציפי לבני ופעם עם בני גנץ. עכשיו, אפילו פרט קטן. עמדת כאן והטחת בקואליציה כולה על הכנס הזה שהולך להתקיים כאן מחר בכנסת,

רוב מוחלט של חברי הקואליציה הזאת חולקים בצורה ברורה על הכנס הזה ועל הכותרת שלו. אתה יודע מה עצוב?

חבר הכנסת קיש, בבקשה. שב, בבקשה.

אני מציע שתבדוק מה הסמכויות של יו"ר הכנסת, פנית פה ליו"ר הכנסת, וגם תבדוק פרט עובדתי אחד: מתי בדיוק יצאו ההזמנות לכנס הזה, לפני שאתה מטיח את הדברים מעל הבמה הזאת. לסיכומו של דבר, אני מבין את התסכול, אתם הולכים לגרש את תושבי אביתר? אני מבין את התסכול. אגב, התסכול הזה, אתם הולכים לגרש את תושבי אביתר? אנחנו הולכים לגרש את תושבי אביתר? הרי ההחלטה על פינוי אביתר נעשתה בזמן של הממשלה שלכם. הכול הרי היה. זה כל כך מצחיק וציני. דיברת כאן על חוק איחוד משפחות, שעכשיו אתם מתנגדים לו, אתם יודעים מי הממשלה שאישרה אותו רק לפני כמה ימים? הממשלה שאתה ישבת בה. אז פתאום הוא חוק לא טוב?

לפני כמה ימים הממשלה אישרה את החוק הזה, והיא שפנתה לכנסת וביקשה לאשר אותו, ממשלה שאתה כיהנת בה. אנחנו רק רוצים להשלים את המהלך, רק מתברר שהאופוזיציה בראשות בנימין נתניהו מתנגדת לחוק שהממשלה בראשות נתניהו, רק לפני כמה ימים, הסבירה מנימוקים ביטחוניים כמה הוא חשוב. כי אתם לא באמת אופוזיציה, חבר הכנסת אקוניס. אצלכם זו לא אופוזיציה אלא זו פוזיציה. מה זה אופוזיציה ממלכתית שכחתם. אגב,

כשהיה באופוזיציה עם 12 מנדטים, תמך עדיין בחוק הזה, כי זה היה הדבר הנכון לביטחון מדינת ישראל.

חבר הכנסת זוהר, תודה רבה.

אנחנו מזמן בתקופה שהאינטרס הפוליטי והאישי גובר על אינטרס המדינה. אתה אמרת את זה עכשיו? חבר הכנסת זוהר, תודה, מספיק.

זאת המציאות שבתוכה אתם חיים. לכן, עם כל התסכול שיש לכם על אובדן השלטון, שהוא לא היה הכרחי, כי הליכוד היה יכול להרכיב ממשלה לו בנימין נתניהו היה מוכן לזוז מטר אחד לטובת מועמד אחר מהליכוד, והיו בליכוד מועמדים טובים, ויותר מאחד, אתה יודע מה

אין לכם, בתסכול הזה, שאתם נותנים לו ביטוי ולא מוכנים להשלים אפילו עם התהליך הדמוקרטי שהסתיים כאן בהצבעה בכנסת,

בתסכול הזה, אלא להאשים את עצמכם ואת מנהיג מפלגתכם בנימין נתניהו. בגללו איבדתם את השלטון ובגללו אתם עכשיו באופוזיציה, וכל מה שנשאר לכם זה להביע את התסכול בבית הזה. חברת הכנסת שטרית, מספיק.

אני פונה לחברי הכנסת לדחות את הצעת האי-אמון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לך, השר אלקין. את מפריעה לי. לא תיקום ולא תיטור. חבר הכנסת אשר, השר ירד.

הבנו. כוונת הממשלה למחוק את זהותה היהודית של המדינה, חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי,

אדוני היושב-ראש,

אותך.

חבריי חברי הכנסת, הכנתי נאום. למה אתה בורח? למה הוא בורח?

חבר הכנסת אשר, נדמה לי שהוא מהצד שלכם. אתה מפריע לו? הכנתי נאום כתוב לפי הכותרת שהיושב-ראש אמר, איבוד הזהות היהודית של המדינה, אבל, אני לא רגיל לצעוק צעקות ביניים, לכן לא צעקתי, אבל אני לא יכול, "לא תגורו מפני איש", ואי-אפשר לברוח מהאמת. לצערי הרב,

אני מקווה שהוא ממשיך להיות ידידי, זאב אלקין, רוב הדברים שהוא אמר הם שקר מוחלט, אבל לא שקר, שקר מוחלט. חבל שהוא לא נמצא כאן לשמוע את הדברים. הייתי מוכן שהוא ישמע את הדברים, שישמע. עיקר הטענה שלו, המרכזית, הייתה שאנחנו לא הקמנו ממשלת ימין בגלל נתניהו. למה בגלל נתניהו? בגלל שנתניהו לא הסכים לתת לנציג של הליכוד להיות במקומו, בשלב הראשון, להיות ראש ממשלה, הוא הסכים לתת לנפתלי בנט, הוא הסכים לתת לגדעון סער, אבל לא לנציג של הליכוד, ולכן לא קמה ממשלה. זו הייתה למעשה הטענה המרכזית של אלקין, והוא חזר עליה וחזר עליה, וגם הסתמך כביכול על ישראל כץ שאמר את הדברים הללו. כמי שהיה שותף לצוות המשא ומתן, והייתי שותף בכל הדברים הללו, אני אומר לכם באחריות: שקר וכזב. גדעון סער, יושב-ראש תקווה חדשה, מייד אחרי הבחירות אמר שאם נתניהו לא יהיה בתחילת הקדנציה ראש ממשלה וייתן למישהו מהליכוד או מישהו אחר להיות ראש ממשלה, הוא מוכן לשקול את העניין. הוצעו לו: התחלנו עם יריב לוין יריב לוין לא טוב, הוא בובה, יריב לוין הוא ת"פ של נתניהו. אמרנו: תן שמות אחרים. שטייניץ, אוקיי, שטייניץ לא, שטייניץ בסוף לא, אבי דיכטר,

אני מגלה לכם סודות מתוך החדר שאף פעם לא אמרתי אותם,

דיכטר, אבי דיכטר לא. בסוף הוא אמר: זה לא דמוקרטי. אני רוצה שמרכז הליכוד יתכנס ויבחר, ביבי יישאר יושב-ראש התנועה, אבל שמרכז הליכוד יבחר מועמד מבין המועמדים, ומי שייבחר יהיה, היה ויכוח אם זה שנה, שנה וחצי או שנתיים, וביבי יהיה ראש הממשלה החלופי. חזרתי לראש הממשלה עם ההצעה הזאת. ראש הממשלה הסכים להצעה הזאת, וכל מי שהיה בעניין יודע שראש הממשלה הסכים לעניין, וכבר דובר. הייתה בעיה חוקתית, יריב נמצא כאן, והתייעצו עם נשיא בית הדין של הליכוד אם זה חוקתי, אם צריך פריימריז או מספיק מרכז הליכוד, ישראל יודע את הדבר הזה. אמר ראש ממשלה לגיטימי, עזוב. חברים, תעשו לי טובה. אמיר, אמיר, חברים, זאת כל האמת. בסוף, כשכל ההצעות שהצענו אותן, בסוף יצא המרצע מהשק.

הכוונה היא שגדעון סער יהיה ראש הממשלה הראשון, אוקיי? וגם לזה הסכמנו, שגדעון סער יהיה ראש הממשלה הראשון. אבל פה הייתה בעיה, יש בעיה עם נפתלי בנט, הרי עם גדעון לבד אין ממשלה. ולכן אני הצעתי באותו יום שישי מפורסם בקיסריה שנעשה, גדעון סער ראשון, שנה ורבע, נפתלי בנט שנה ורבע, וביבי, סנדוויץ', שנתיים. לצערי הרב, מי שטרפד את זה, והיה מדובר במוצאי שבת לעשות פגישה משולשת כדי לגמור את זה.

אני אומר את האמת כאן, ומי שרוצה, בבקשה, אני מוכן גם להוכיח את זה. מי שטרפד את זה, נפתלי בנט טרפד את זה ואמר: בשום אופן שבעולם, ועשה מסיבת עיתונאים למוחרת והודיע: אני הולך לממשלת שינוי עם לפיד עד הסוף, ונגמר. ומתברר שזה היה,

טוב, בסדר. תמשיך, עוד שקר. אתה לא היית שם, אני הייתי שם, אז אל תגיד לי "שקר",

אני הייתי שם. אל תגיד לי "שקר". ראש הממשלה שלך הוא שקרן, מתן.

תעשה לי טובה, נו, באמת. "שקר".

השר מתן, בבקשה. זה לא היה הנאום המתוכנן שלי. זה לא היה הנאום המתוכנן שלי. זה היה נאום שאני אמרתי לאור הדברים של אלקין. ועכשיו אני רוצה לומר את מה שיש לי לומר. ביום השבעת הממשלה עליתי לנאום, ואמרתי שם שגם אם אני מאמין באמונה שלמה, ואני רוצה להאמין באמונה שלמה, שנפתלי בנט ומתן כהנא יהודים שומרי תורה ומצוות ושמפלגת ימינה באמת ובתמים מתכוננים להטיל וטו על כל מה שהונח על שולחן הכנסת, על התחבורה הציבורית בשבת, ועל ברית הזוגיות, ועל חוק המרכולים, ועל ועל, על כל הדברים שמונחים על שולחן הכנסת יש להם סמכות וטו. אמרתי להם: גם אם אני רוצה להאמין, ואני אומר לכם את האמת, קשה לי להאמין, כיוון שמי שהוליך אותנו שולל, הוליך אותי אישית שולל במשך חודשים של משא ומתן, קשה לי מאוד להאמין לו עכשיו, אבל גם אם אני רוצה להאמין, אי-אפשר.

כיוון שמי שמכיר טיפה את עבודת הממשלה יודע שלא בכל דבר צריך חקיקה, לא בכל דבר צריך לשנות סטטוס קוו. סטטוס קוו משתנה בעיקר בתוך עבודת הממשלה, על ידי המדיניות של השר. מה שהשר קובע במשרד שלו הוא למעשה, 90% מהחיים במדינה נקבעים על ידי המדיניות של השר ולא על ידי חקיקה. השאר נקבע גם על ידי בג"ץ, לצערנו הרב. ולכן אמרתי: ראש ממשלה עם שישה מנדטים, שאין לו עורף פוליטי חזק בכנסת, שהוא למעשה שבוי עכשיו בידי קואליציה שחתומה, שראש הממשלה האמיתי שלה, יאיר לפיד, חתם עם כל אחד הסכם והתחייב לו מה שהתחייב לו, מה יגיד עכשיו? נו, אני חשבתי שזה ייקח זמן. לקח כמה ימים, ושרת התחבורה מרב מיכאלי מודיעה: תחבורה ציבורית בשבת ברשויות המקומיות. מה הוא יכול לעשות? נפתלי בנט, ראש הממשלה, כביכול, מרים טלפון למרב ואומר לה: איך את עושה כזה דבר? זה נגד מה, מי אתה, אדוני? לי יש שבעה מנדטים, לך יש שישה מנדטים. מה אתה בכלל מתערבב לי בעניין? יש לי הסכם עם ראש הממשלה האמיתי,

אז מה אתה בכלל מתערב לי? משה,

חבר הכנסת אבוטבול, אתה מפריע לראש הסיעה שלך. זה לא מקובל. לא מקובל אצלנו, משה.

חברים, זו הדוגמית הראשונה, הדוגמית הראשונה. תראו עוד דבר אחד,

שמעתי היום, אז אני פחות, אבל זה רק מראה כיוון מסוים: אתם יודעים שמאז, כבר שנים, חבר הכנסת הרב יהודה אברמוביץ',

בזמנו חוקק חוק שאם שני חברי מועצה בעירייה דורשים חוף נפרד, שיוכלו גם אנשים שומרי תורה ומצוות, דרך אגב, לא רק יהודים, גם אצל המוסלמים, מי שמקפיד בזה, לא רוצים להתרחץ מעורב, העירייה חייבת לעשות. אני כשר הפנים הייתי מופקד על זה. בשנים האחרונות הגדלנו את זה, הגדלנו את התקציב והוספנו הרבה מאוד חופים, כדי שכל הציבור, ים זה דבר ששייך לכולם. יש רשות שמורות הטבע, יש מעיינות, וגם שם הן רוצות לטבול, הן רוצות לרחוץ, נשים לבד, גברים לבד. בעיקר זה התחיל עם נשים מוסלמיות. אחר כך גם התברר שכנראה צריך חקיקה. השרה להגנת הסביבה עוד לא הכניסה, היא עוד לא יודעת מה קורה במשרד להגנת הסביבה, כבר היא לא תקדם כזה חוק.

הנשים שלנו, נשים מוסלמיות, אז תראו,

לאיזה כיוון אנחנו מתחילים ללכת. זאת ממשלה,

מתן, אני בטוח שאתה מתקומם נגד זה. אתה לא יכול להטיל נגד זה סמכות וטו,

זה לא המשרד שלך. זה כל אחד עושה במשרד שלו מה שהוא רוצה. ותאמינו לי, רבותיי, עוד לא התחלנו.

זה השבוע הראשון. חכו ותראו מה יהיה בהמשך. כשאני צעקתי וחרדתי ואמרתי "חילול השם" ואתה צעקת ואמרת לי שלא,

זה חילול השם. אני יודע על מה אני מדבר. אני יודע על מה אני מדבר כשאני אומר מה האופי, מה הזהות היהודית של המדינה, לאיפה אנחנו רוצים להוביל אותה. אני לא מדבר על מה שלפיד עשה היום במשרד החוץ עם הנפת הדגלים שלו, מה הוא רוצה לשדר בכלל, אבל, דרך אגב, אם הזכרנו את לפיד, כן, לפיד אמר היום בפתיחת ישיבת הסיעה שהוא לא העלה על דעתו, איזה הרס הוא מצא במשרדי הממשלה. הוא חשב שמתחילים מאפס, ופתאום מתברר לו שמתחילים מתחת לאפס. אני לא יודע לאיזה משרדים, אריה דרעי.

אני לא בטוח, הוא התכוון למשרדים של כחול לבן. אני לא בטוח לאיזה משרדים הוא התכוון. אני מעריך שהוא מתכוון למשרד החליפי שהוא קיבל. תודה רבה. יכול להיות שם. יכול להיות משרד החוץ של גבי אשכנזי, יכול להיות, שעשה עבודה יוצאת מן הכלל כשר החוץ, כן? אני רק מתפלל, ואני מקווה מאוד שמהר מאוד אנחנו נחזור לממשלה, שאני אקבל את המשרדים שאני השארתי באותו מצב שאני נתתי. רבותיי, עשינו, זה סתם, חבר הכנסת דרעי, תודה. אני כבר מסיים.

אדוני יושב-ראש הכנסת, ברשותך, במשפט סיום אחד: הממשלה הזאת, אופיר דיבר מבחינה ביטחונית. בישיבת סיעת הליכוד ראש הממשלה הקודם דיבר על ההבטחות שניתנו לאמריקאים בנושא הפתעות. אני רוצה לדבר על הזהות היהודית. אני אומר לכם שאני חרד באמת ובתמים שמהר מאוד, בלי חקיקה עדיין, חקיקה אנחנו נצליח לטרפד בכנסת, אני סומך שאנחנו בכנסת נצליח לעשות הכול, ביחד עם הסיעות האחרות, נצליח לטרפד את החקיקה.

המדיניות של שרי הממשלה בעיקר, הממשלה,

ואני לא שופט אותם, הם חרתו את זה על דגלם, זו הייתה הזהות שלהם, במערכת הבחירות של כל המפלגות הללו היו התחבורה הציבורית בשבת, נישואים אזרחיים. כשנתתם להם שותפות, תודה רבה, חבר הכנסת דרעי.

בדבר הזה איבדתם את הזהות היהודית של מדינת ישראל. לכן אני מבקש מחברי הכנסת להצביע אי-אמון בממשלה הזאת, ויפה שעה אחת קודם. תודה רבה לחבר הכנסת דרעי. ישיב השר לשירותי דת מתן כהנא, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, חברי חבר הכנסת אריה דרעי, לפני כחודש צעקת על נפתלי בנט, ראש הממשלה,

שאנחנו צריכים להוריד את הכיפות שלנו, שאנחנו מחללים שם השם, אתה וגפני.

בזה הוא משקר. לפחות תהיה, מתי אתה לא משקר? רק תגיד לנו אם זה היה ליבתי או לא ליבתי.

לפחות אל תשקר עכשיו. והדבר הזה מאוד, אם זה לא אתה,

מתנצל. לפחות כשאתה משקר תוריד את הכיפה. אם זה לא אתה, אני מתנצל. צעקו עלינו להוריד את הכיפות. לא צריך להוריד. יש פה עוד מישהו עם כיפה שהוא, צעקו עלינו שאנחנו מחללים

ואני לא אציין את שמו: אנחנו נלחמים על כל דבר של הסטטוס קוו, ונותנים לקדוש ברוך הוא לסדר את השאר. אז אני רוצה לבדוק לאן הובילה אותנו השיטה הזאת. בואו נדבר על הנישואין. הרי אנחנו יודעים שהיום במדינת ישראל צעירים רבים בורחים מנישואין כדת משה וישראל בגלל איך ששירותי הדת במדינת ישראל נראים. בורחים מזה. בסקר שנעשה ב-2019 על ידי המשרד לשירותי דת נמצא שבשלוש שנים הייתה ירידה של 6.5% בזוגות שמוכנים להתחתן כדת משה וישראל דרך הרבנות. בורחים. מקדושת היהדות הם בורחים. בואו נדבר על כשרות, גם זה חלק מהצעת האי-אמון שלכם. אתם, בעשרות השנים האחרונות, שולטים בשירותי הדת. היו לכם עשרות שנים לטפל במערך הכשרות, להפוך אותו למערך כשרות שכולם סומכים עליו, שכל אחד שנכנס למסעדה שכתוב עליה "כשר בהשגחת הרבנות" יודע שהוא אוכל כשר. אבל כל אחד מכם,

יודע שאם אני עכשיו מזמין אתכם לאכול איתי במסעדה בהשגחת הרבנות, אתם לא תכניסו לפה שלכם אפילו כוס מים. אפילו כוס מים אתם לא תכניסו לפה שלכם במסעדה בכשרות של הרבנות.

חבר הכנסת בוסו, תודה. אז ממה אתם מפחדים? מה זה קשור אחד לשני? אז ממה אתם מפחדים?

ממה אתם מפחדים, שאני אתקן את שירותי הכשרות? ששירותי הכשרות פתאום יהפכו להיות שירותי כשרות טובים? חבר הכנסת בוסו, תודה. שאנשים ייכנסו למסעדה ויקבלו אוכל כשר, גם בהשגחת הרבנות? מה זה קשור אחד לשני? אבל לפחות יש בסיס, יש רבנות. אחר כך יש בד"צים. ששמת מפקח, חבר הכנסת קרעי, תודה רבה. די, די, אתה לא חייב להגיב על כל משפט. עכשיו בואו נדבר על גיור. גם הגיור נמצא בהצעת האי-אמון שלכם. בואו נדבר על גיור.

תשמעו מה יש לו להגיד. אני רוצה להקריא לכם מה נאמר על הגיור. איך הכול, הוא רוצה למחוק את היהדות. זה פייק תחקיר.

שאתם לא יודעים בדיוק מה זה יהדות.

אם מישהו מתחתן עם אחת כזאת, אבא שלו צריך להגיד עליו קדיש. הרי זה מה שאתם חושבים על הגיור של הרבנות. לא, תשאיר את הגיור ברבנות, אין בעיה.

זה מה שאתם חושבים על הגיור של הרבנות. אתם לא מאמינים בגיור של הרבנות. זה חילול השם, אז מה אתם עכשיו משחקים פה משחקים? מה אתם משחקים משחקים? אתם לא מאמינים בגיור של הרבנות.

ועכשיו אתם,

אנחנו נחזיר עטרה ליושנה, ורבני ערים יוכלו לגייר. רבני ערים יוכלו לגייר, תמחק את העטרה. חברי הכנסת, בבקשה. חברת הכנסת שטרית, שמענו.

ואני אומר לכם פה שאם אחד מהבנים שלי יבחר להתחתן עם מישהי שהתגיירה בגיור צה"לי, אני אראה בזה כבוד גדול ואני אראה בזה חלק מקיבוץ הגלויות של עם ישראל. מתן, גם בגיור רפורמי

תענה. בגיור רפורמי אתה תיתן לה? אתה לא תיתן לה. חבר הכנסת בוסו, זה לא מכובד.

בסדר, פעם,

חבר הכנסת

אני לא רוצה להזכיר את שמו. הוא אפילו לא חוזר בו. בנושא הגיור, אני אפילו עמדתי כאן, על הבמה הזאת, ואמרתי, התחננתי בפניכם, גם בפניך, חבר הכנסת אריה דרעי: בואו נחוקק חוק גיור ממלכתי לפי מתווה ניסים. גדולי תורה סמכו את ידם על מתווה ניסים בתחום הגיור, אתם לא הספקתם. אתם רציתם, הרב דרוקמן.

אנשים שהם מתיימרים לייצג את הציונות הדתית התנגדו. חבר הכנסת פינדרוס, הגעת לפני דקה. אתה מפריע באופן רצוף.

הוא התחנן אליכם.

אתם, הרפורמים, חבר הכנסת זוהר, בבקשה, די. בבקשה. מתווה ניסים, אתם תשמעו מה שיש לשר להגיב. יש רשימת דוברים. כל אחד יעלה בתורו ויגיד את אשר על ליבו. חבר הכנסת מלכיאלי, נדמה לי שאתה ראשון הדוברים. התחננתי בפניכם: בואו נחוקק את מתווה ניסים, נטפל במערך הגיור. אבל אתם, כרגיל, בגישת הכול או כלום, אם זה לא בדיוק מה שאתם רוצים, אתם הולכים ושורפים את המועדון, ולכן בג"ץ פסק מה שפסק.

חילול השם. אני חילול השם, גפני? הוא חילול השם. בואו נדבר על השבת. בואו נדבר על השבת. הרי אתם 73 שנה נלחמים על הסטטוס קוו, ולכן אין לנו מקומות בילוי בשבת במדינת ישראל, ולכן אין לנו מקומות מסחר פתוחים בשבת במדינת ישראל, ולכן אין חנויות, נכון?

אין כלום, כי הצלחתם במלחמה. הצלחתם במלחמה, נכון? שקרן. חבר הכנסת גפני, אני דואג לבריאותך. והרי חילול שבת כואב לי לפחות כמו לכם, אבל הדבר הזה הוביל, הרי היום במדינת ישראל יש מקומות בילוי, יש מסעדות ויש מסחר, כי אולי המלחמה שעשיתם לא כל כך עבדה.

לא שיקרנו, אתם שיקרתם. חברת הכנסת שטרית, די.

תחבורה ציבורית בשבת, חבר הכנסת בוסו, אתה לא מפסיק. בבקשה ממך. באמת, זה לא מכובד שאני אגיד לך קריאה ראשונה. אני לא רוצה. בואו נדמיין, מיקי,

אני ביקשתי ממנו לא לפנות בשמות לחברי כנסת. יגיד את אשר על ליבו, ולכן, אחרי כן, כל אחד, חברת הכנסת שטרית, יש רשימת דוברים שאני רוצה לעמוד בה ולא לצמצם את הדיון. בבקשה תיתנו לשר להגיד את מה שהוא צריך להגיד. דמיינו מה היה קורה אם לפני 20 שנה היינו מקבלים את אמנת גביזון-מדן. האם המצב של היהדות היום במדינת ישראל היה טוב יותר או טוב פחות? הרי באמנת גביזון-מדן קבעו שלא יהיה מסחר בשבת,

בגישת הכול או כלום, נלחמתם, והיום כל מקומות המסחר פתוחים בשבת. אז מה עדיף, עם גביזון-מדן או בלי? או בואו, דוגמה נוספת, חבריי חברי הכנסת, מה שקרה בחריש. חריש, עיר חדשה, התחילו בה מלחמות: דתיים נגד חילונים, עולים חדשים נגד ותיקים, פותחים בשבת, סוגרים בשבת, חנויות,

מלחמות מפה עד לב השמיים. בא ראש העיר, אדם דתי, אני חושב שאפילו חרדי, ויחד עם הקואליציה שלו הגיע להבנות בחריש: קבעו שבתוך העיר יהיה סגור ובפאתים יהיה פתוח. עכשיו, רק תראו מי תמך בפשרה הזאת,

הרב בעדני, ממועצת גדולי התורה של ש"ס, תמך. שקרן.

אל תשקר.

הרב סתיו ועוד רבנים, עוד רבנים שאני יודע את השם שלהם. חבר הכנסת אבוטבול.

אבל הוא אומר שקר.

אבל לא מכובד להגיד. לא מכובד. תעלו למעלה, הוא אומר שקר, הרב בעדני. על מי אתה משקר?

לא מכובד, גם בהתפרצויות, להגיד לשר "שקרן". זה לא מכובד. תעלה לכאן, תגיד שהוא אינו דובר אמת. אני מבקש. אני מנסה ומשתדל לשנות את השיח.

חבר הכנסת קרעי, בבקשה, לי אל תפריע. תנסו, בבקשה. מסתכלים עלינו.

יש כלי שנקרא קריאה לסדר, פעם ראשונה,

אני מכיר. אני באמת עושה מאמצים לא לעשות את זה. חבר הכנסת קרעי, אני כבר ילד גדול. אני אקריא לכם מה אמר ראש העיר של חריש: אמרנו לרב בעדני, יש לנו שתי אפשרויות, או לסגור את העיר בצורה הרמטית או להגיע להידברות והסכמה. אמר הרב: תגיעו להידברות, אמר את זה בצורה ברורה. אחר כך הלכנו לרב שלמה עמאר. הוא שאל: איפה הייתם לפני כן? אמרנו: אצל הרב בעדני. אמר הרב עמאר: כל מה שאמר לכם הרב בעדני, אני מצטרף אליו. חברים, היום בחריש, מה אתם אומרים, מצב היהדות טוב יותר או טוב פחות? טוב יותר או טוב פחות מהשיטה שלכם?

גפני, נו, מה אתה, זה? תודה, חבר הכנסת גפני. אדוני השר, בבקשה, עזוב, לא לפנות בשמות. תגיד את אשר על ליבך.

אתה רוצה לחזור על הדיון של שבוע שעבר,

ששוב נוכיח לך, ששוב נוכיח לך איזה חילול השם אתה עושה,

למה שיקרת לבוחרים שלך?

חברים, חבריי חברי הכנסת, 73 שנה שאתם אולי מנצחים בקרבות, אבל מפסידים במערכה הגדולה על זהותה היהודית של מדינת ישראל. 73 שנה של שחיקה מתמדת, חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. 73 שנה של שחיקה מתמדת בזהות היהודית של המדינה. אוי, באמת.

73 שנה שאתם מתנהגים כמו רבי זכריה בן אבקולס, שעליו אמרה הגמרא שענוותנותו היא שגרמה לחורבן בית המקדש.

73 שנה שהיהדות, לצערי, היא הגורמת לשסע ולקיטוב במדינת ישראל, בגלל ההתנהגות שלכם, חבר הכנסת גפני. אנחנו בממשלה החדשה, בעזרת השם, נהפוך את היהדות למקרבת ולמאחדת. אנחנו, בעזרת השם, נקדש שם שמיים,

בעזרת השם, נקדש שם שמיים, נרבה יהדות, ונעשה את זה בהבנה ובהסכמה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לשר לשירותי דת מתן כהנא. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה.

לא דובר אמת. השר לא דובר אמת. הוא שיקר לבוחרים שלו והוא גם משקר לנו. חבר הכנסת גפני, אולי אתה רוצה לקחת את התור של חבר הכנסת מקלב? חברים, תודה רבה. תיתנו לחבר הכנסת כץ לשאת את דבריו. חבר הכנסת כץ, שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. קודם כול,

אז אני שמח שזה אתה ומאחל לך בהצלחה. שרים, שרות, כנסת נכבדה, כל יום אני קם בבוקר ורואה חבר קואליציה אחר שהופך את עורו, שעד לפני רגע זעק זעקות שבר,

שקט מחריש אוזניים. יאיר לפיד בערך כל שעה עגולה מבצע משהו שהוא לפני רגע יצא נגדו, יום אחרי יום שחט את אופיו של שותפו מלפני רגע בני גנץ על כל החלטה שקיבל,

כל פעם אתה חושב שמגיע שיא הניתוק, ואז מגיע עוד אחד, מה מביאה ממשלת המנותקים השבוע? הקמת משרד חלופי לראש ממשלה חלופי. אבל מה עשית השבוע, יאיר? לא מינית מנכ"ל למשרדך החלופי? צבי האוזר ידידי, זה לא אתה שיזמת דיון בפברואר האחרון בוועדת חוץ וביטחון על דרישה שלא להעביר חיסונים לעזה? שצייצת שראש הממשלה אימץ סופית מדיניות של אפס דרישות לחמאס וצייתנות לכל גחמותיו?

אז בשל שתיקתך, אני מבין ששינית את דעתך ושכעת ראש הממשלה בנט הוא אחות רחמנייה שצריכה לתת את החיסונים לפלסטינים. ואלקין, שעמד כאן על הדוכן, השיב על הצעת חוק להגבלת כהונת ראש הממשלה ואמר ללפיד: דווקא המפלגה שלכם, שהבטיחה את כהונתך לארבע קדנציות, תבוא להטיף לנו מוסר על הגבלה לשתי קדנציות? התחרפנתם? הייתם צריכים לשבת בשקט. במצב שאתם לא יכולים לנצח את ראש הממשלה הזה בקלפי, זה כל מה שנשאר לכם. את ראש הממשלה ואת המפלגה שהוא מייצג מנצחים בקלפי, לא באמצעות תרגילים מהסוג הזה.

אלקין, יותר טוב מזה לא יכולתי לנסח. בתיאום מושלם, לאורך כל הדרך, ביצעתם פה יחד עם בנט את ההונאה הגדולה ביותר שידעה מדינת ישראל. אתם המלכתם את מי שגנב מאות אלפי קולות ממצביעי הימין. השנאה העיוורת שלכם לנתניהו גרמה לכם לזרוק לפח תוצאה היסטורית לימין, 65 מנדטים. מה העדפתם לעשות? להכניס לקואליציה מפלגות קיצון, מפלגות שהן נגד הנרצחים ובעד המחבלים, מפלגות שהן נגד תושבי דרום תל אביב ובעד המסתננים, נגד החיילים ובעד החוקרים בהאג, נגד המתיישבים ובעד מחרימי ישראל, נגד זכותנו ההיסטורית ובעד כנסי אפרטהייד, נגד היהדות ובעד מחיקת הזהות.

הקמתם ממשלה, הזזתם את נתניהו,

ממש עשייה ציבורית במיטבה. בבקשה להתכנס. אנשי מפלגת תקווה חדשה וימינה, אתם שוב התגליתם במלוא סמרטוטיותכם. אתם שוליה של לפיד, מרצ והעבודה כבר תקופה ארוכה. רציתי לומר "בטוב וברע" ברע וברע. סמרטוטים מארץ הסמרטוטים. חבר כנסת כץ, חבר הכנסת כץ. ופעם נוספת העדפתם את הכיסאות על טובת המדינה. השעון שלכם התחיל לתקתק. אנחנו פה, ואנחנו חזקים, ואנחנו נפיל אתכם. יום אחרי יום, דיון אחרי דיון, אנחנו נהיה פה להזכיר את הצביעות שלכם, את הפחדנות שלכם, את אובדן הערכים,

את זריקת האידיאולוגיה לפח, תודה רבה. את הונאת הציבור ואת הממשלה המסוכנת שהקמתם במו ידיכם. חבר הכנסת כץ,

הציבור לא ישכח לכם את זה, לדיראון עולם.

חברי הכנסת, אני מבקש לחזור לנוהל הרגיל, להעיף מבט ללוחות שנמצאים בחלק הזה ובחלק הזה ולעמוד בבקשה בזמנים. זה לא נעים לי להפסיק אנשים באמצע. אני אודה לכם אם תעשו את זה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה, שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת,

אנחנו מסכמים שבוע של ממשלה אחרי שנתיים של שיתוק, אחרי שנתיים שאנחנו יושבים כאן יום-יום ומקבלים כאן מהצד הזה של המליאה הטפות אין-סופיות, הטפות אין-סופיות כלפי הקואליציה על בזבוז כספים, על החליפי, על הרזרבי, ואנחנו מסכמים שבוע שלם,

שוחר הצדק ראש הממשלה לפיד,

ממנה מנכ"ל. אותו משרד שהוא דיבר עליו ונשא נאומים, אותו ראש ממשלה הולך וממנה מנכ"ל לחליפי, לרזרבי.

ואנחנו ממשיכים ומגלים מה עוד עושה הממשלה הזאת, עוברים שר-שר, ומגלים שאותו נוכל שעמד כאן ואמר לנו: אתם, אחיי החרדים, הצביע עלינו, אל תדאגו, אנחנו נשמור עליכם, נעזור לכם, ואז מיכאלי מגיעה בעד תחבורה ציבורית בשבת,

שאלתי את עצמי: ריבונו של עולם, המשרד להגנת הסביבה, מה היא יכולה להזיק? מה היא יכולה להזיק? מקסימום היא תנסה להכביד פה, להכביד שם, אבל להזיק בשבוע הראשון ליהדות? מה היא יכולה לעשות? שנשים חרדיות, לאו דווקא חרדיות, מוסלמיות, שרוצות להיות במים בלי גברים לידן, הן משלמות כאן מיסים, הן חלק מעם ישראל,

אני לא אקדם חקיקה שלכן.

אין לכן זכויות? ואז מגיע כוכב עולה חדש, נחמן שי, אומר: לראשונה בעם ישראל, ממשלת ישראל תכיר בשלושה זרמים, חלילה, השם ירחם, איזה חילול השם, שאנחנו עם ישראל, 3,300 שנה מגינים על עם ישראל, על היהדות, על המסורת, ואז קבוצת ליצנים אומרת: אנחנו עם ישראל, ויבוא שר בממשלת ישראל, ואחריו מגיע לפה אדם חובש כיפה, השר כהנא, ויטיף לנו מוסר שאנחנו עושים חילול השם? אני שואל את נפתלי בנט, סגנו של יאיר לפיד: איך אתה לא מתבייש לבוא פעם אחר פעם ולכתוב ולצייץ ולספר לנו סיפורים שאתה דואג לתורה, לדתיים? אל תדאגו. תראה באיזו ממשלה אתה נמצא. והשר דרעי אמר כאן את המשפט הכי נכון שיש: מה אתם רוצים שהוא יעשה? הוא יתקשר למיכאלי, מה יגיד לה? היא לא תענה לו בכלל. הוא יתקשר לליברמן? הוא לא יענה לו בכלל. מה המשמעות של האיש הזה?

אתם קבוצה של גאונים, לנו יש מה ללמוד מכם: לקחתם סמרטוט, שמתם אותו ראש ממשלה, מכר את כל הערכים שלו, את כל המצפון שלו, את כל המצביעים שלו, בתמורה להדיח, להעיף את נתניהו מבלפור, אז שיחקתם את זה, הבאתם לו את השיירה של האאודי. ואנחנו, בעזרת השם, ידידי אופיר קודם, תודה. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. אני מסיים, מסיים. עשה מה אמרתם ומה עשיתם.

יש איזושהי תוכנית שנקראת "הצד השני". אני חושב שאפשר להביא ערוץ טלוויזיה חדש,

רק על הצד השני. מה שנאמתם כאן שנה שלמה, מסכן דודי אמסלם, היה צריך לבוא כל שבוע, להטיף לכם, לענות לכם. דודי, יש לך ארבע שנים. כל יום אתם הולכים ומסיתים. תודה.

אז אני מסיים, אדוני היושב-ראש, שבעזרת השם נעשה הכול להעביר את הממשלה הרעה הזאת, האכזרית הזאת, שום בשורה לפריפריה, שום בשורה לחלשים ביותר בעם ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, כנסת נכבדה, הייתה לחבריי באופוזיציה, כמעט לכולם, האפשרות במשך שנה שלמה לעמוד בהסכם שעליו חתמתם, חתמנו ביחד, מתוך רצון לקיים ממשלה משותפת, ממשלת אחדות מתוך ניגודים. אבל, חבריי, הקדחתם את הקדרה הלאומית,

כשאתם מדברים כרגע על שקר ועל הונאה, אני מבקש: טלו קורה מבין עיניכם. הייתה לכם ההזדמנות לעמוד בדבריכם, בדברתכם ובחתימתכם. לא עמדתם בזה, ועל כך אני שמח שאתם משלמים. נשמח בהמשך לעבוד ביחד. חבריי וחברותיי, אני גאה, גאה בשותפות מקיר לקיר, השותפות הרבנית והריבונית, מה שקוראים, דתיים וחילונים.

וחבריי שחושבים אחרת, יש בהם קדושה, ולכן, רבנים וריבוניים. אני גאה בכך שהממשלה הזאת, אגב, כמו הממשלה הקודמת, יש בה ימין ויש בה מרכז ויש בה שמאל, ויחד, שבטי ישראל, ננהל באחריות ובאמונה את הממשלה הזאת. ואני גאה, גאה מאוד על כך, שהממשלה הזאת מייצרת, אדוני היושב-ראש, שותפות מופלאה וראשונה בקואליציה בין ערבים, דרוזים ויהודים. אני חושב שזה סימן גדול לבגרותה של מדינת ישראל, ואני מודה לנושאים והנותנים ולכנסת ישראל שאישרה. חבריי שדיברו מדם ליבם מהמפלגות החרדיות: ליהדות פנים רבות,

גם היהדות החרדית היא בת לגיטימית של היהדות ההיסטורית, של היהדות הלאומית, כאן, במדינת ישראל המתחדשת. אבל היא לא בת יחידה, היא איננה בת יחידה. אנחנו נדאג ונשמור על הבת הזאת, הבת המפוארת הזאת, שיש בה זיכרון היסטורי עצום שיש לשמור אותו, אבל לא באופן בלעדי, ישנם זרמים רבים נוספים בארץ ובחוץ לארץ בתוך העם היהודי שעליהם אנחנו נשמור. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, הגיע זמן לשקט יצירתי ולממשלת פיוס ואחדות.

אוקיי. בבקשה, חבר הכנסת קריב. בבקשה. שלוש דקות, בבקשה.

כנסת נכבדה, שתי הצעות אי-אמון הונחו על שולחן המליאה: אחת עוסקת באופן הקמת הממשלה ועוסקת בסוגיות של שקר ויושרה, וההצעה השנייה עוסקת, ואני מצטט "בכוונת הממשלה למחוק את זהותה היהודית של המדינה". אבל האמת היא שאם מדברים על שקר ויושרה, אין שקר גדול יותר מאשר הכותרת של הצעת האי-אמון שהוגשה על ידי תנועת ש"ס, אתה ראש הנחש. אתה ראש הנחש שרוצה למחוק את הזהות היהודית של המדינה. חבר הכנסת קרעי.

זו שמציעה שהממשלה החדשה מבקשת למחוק את זהותה היהודית של מדינת ישראל. אין בין הכותרת הזאת לבין ההסכמות שניצבות בבסיס הקמת הממשלה דבר וחצי דבר. יש שם רצון עמוק ויסודי להגן על ממסד שפשט את הרגל, על ממסד שאם כבר, הוא שגורם להתרחקותם של מיליוני ישראלים חילונים ומסורתיים מהתרבות היהודית ומן המסורת היהודית. אין ספק שהממשלה שהוקמה נשענת על רוב לא גדול, 61 מול 59, אבל אם יש תחום אחד שבו הממשלה הנוכחית משקפת בעמדותיה רוב גדול בציבור הישראלי זה דווקא התחום של יחסי הדת והמדינה. בחברה הישראלית ובציבור היהודי בישראל ישנו רוב מובהק וגדול לשינוי הסטטוס קוו,

על הזהות היהודית של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אך באותה העת קידום חופש דת ומצפון, קידום פלורליזם דתי, השגת שוויון בין כל זרמי היהדות. פעם אחר פעם, בכל מחקר דעת קהל, אנחנו מוצאים שישנו רוב של למעלה מ-70% בקרב הציבורי היהודי במדינת ישראל להנהגת חופש בחירה בנישואין ובגירושין, למימוש מתווה הכותל.

אנחנו שמענו שהשורש שק"ר הפך לחביב גדול עליכם. לא, אבל לא מכובד להגיד "שקרן". כן, שמענו את קריאות הביניים ואת זעקות השבר שלכם. הכול בסדר.

רוב הציבור במדינת ישראל לא מוכן להפקיד את היהדות שלו בידי ממסד שרחוק מניקיון כפיים, ממסד שאיבד את הרגישות שלו ואת האנושיות שלו, ממסד שמותיר בשולי העם היהודי מאות אלפי עולים. ואם יש בשורה אחת שהממשלה החדשה הזאת, בכוחה להביא, זה התחום הזה של יחסי דת ומדינה, שבו נציגים של הציונות הדתית ונציגים של הציבור החילוני והמסורתי,

נציגים של היהדות הרפורמית ונציגים של היהדות הקונסרבטיבית, יגיעו להסדר חדש בתחום יחסי הדת והמדינה, הסכם שרוב חברי הכנסת של הליכוד תומכים בו, אבל אין להם את אומץ הלב הפוליטי לעשות זאת. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו,

חלקים גדולים מהסיעה שלך, חלקים גדולים מהסיעה שלך חוגגים את בר-המצווה של הילדים שלהם בבתי הכנסת שלנו.

חלקים גדולים מציבור המצביעים שלך מעדיפים לחוג את אירועי החגים אצלנו.

ולכן, אני אסיים, אני אסיים, על אפם ועל חמתם של חלק מחברי האופוזיציה, כי רבים מהם תומכים בעמדות שלנו, על אפכם ועל חמתכם אנחנו נשמור על הזהות היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל, לטובת כל תושביה ואזרחיה ולטובת כל בני העם היהודי.

חבר הכנסת קרעי, תודה רבה. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. אתה הפנים של חילול השם. אתה הפנים של חילול השם. על אנשים כמוך אנחנו חוגגים שמונה ימים, ועוד נחגוג, בעזרת השם, כשאתה תעוף מפה. חבר הכנסת קרעי, חבר הכנסת קרעי, אני מבקש, זו לא שפה למליאה, בבקשה. אנחנו מנסים להגיד אחד לשני הכול,

מי שרוצה למחוק ולהרוס את העם היהודי זה האיש הזה, וכל שפה ראויה,

חבר הכנסת קרעי, אפשר למחות עם מילים יותר רכות. חבר הכנסת קריב, תודה רבה. דוד המלך אמר חבר הכנסת קרעי, מספיק. חבר הכנסת קרעי, מספיק,

לא רוצה לקרוא אותך קריאה ראשונה.

אתה יכול לקרוא, אתה יכול גם להכניס אותי, תודה רבה.

די, די, די. בבקשה, חברים. בבקשה שקט. חבר הכנסת סובה, תודה. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

ואיחולים להצלחה, יושב-ראש הכנסת. אני פעם ראשונה עומד פה כשאתה מנהל את הכנסת. מכובדיי, השרות, חברי הכנסת, עמד כאן שר הדתות, השר לענייני דת, שאני לא רואה אותו עכשיו. כנראה מהמארבים שהוא שכב הוא עובר מייד לבונקר ולא יכול לשמוע את הדברים ולעמוד מאחורי הדברים שהוא אמר כאן, אבל אני כן אעמוד ואחשוף את השקרים שהוא אמר כאן, והוא שיקר פה, והוא הביא עובדות לא נכונות. הוא מקל עליי בדבר אחד, שאם בכל ריאיון ובכל שאלה שואלים אותי: אבל ראש הממשלה הבטיח שהוא ישמור על הסטטוס קוו, אתה לא מאמין לו? הוא לא ישמור? היו לנו כמה תשובות בדבר: ראשית,

ממנו והלאה. קשה להאמין לראש הממשלה. המצביעים שלו לא מאמינים לו. שאני אאמין לו? במיוחד בדברים האלה. וכמה כוח יש לו? אבל בעיקר ענינו: כנראה שיש פער גדול בין הסטטוס קוו שלו לבין מה שאני רואה כסטטוס קוו, לעצם השמירה על הדברים הבסיסיים שנותנים לנו את ההגדרה של מדינה יהודית. הוא מפרש את זה אחרת. עמד כאן השר, שהוא חבר המפלגה שלו, ובפעם הראשונה שהוא עולה הוא מסביר אמת, כמה פערים גדולים יש לנו בין התפיסה של השבת שלו לבין התפיסה שלנו. את מה הוא מביא כאן? הוא דילג על תחבורה ציבורית בשבת, הוא דיבר על מרכולים, שזה נמצא כבסיס להסכמים? הוא לא דיבר על כך. הרוצה לשקר מרחיק עדותו, הגיע עד חריש, עד יצחק קשת, עד ראש העיר, שהוא ראש העיר הראשון במדינת ישראל לא לעיר שיש בה גם הרבה חרדים, ניסה להביא חוק עזר עירוני להתיר מסחר בתוך העיר ובסביבה שלו. זה מה שהיה, ראש העיר. נלחמנו נגדו, חשפנו את האמת. והוא לא נמצא כאן,

שאני יכול להגיד לך שמשפטנים מהציונות הדתית, שוודאי מקובלים גם עליך, שהם נחשבים, שהרבה שנים מתעסקים בענייני שבת, זעקו ואמרו לו בפנים וכתבו חוות דעת: איך הצעת החוק שלך עוקרת את השבת. והיום, מה אתם חושבים? מישהו הסכים לו? הוא הזכיר כאן רבנים שיצאו נגדו, שהוא שיקר להם ורימה אותם, על הצעת חוק שלו, והתיר בתוך ההצעות אזורי מסחר ובילוי ומסעדות בתוך העיר שגרים בה חרדים, ועוד ועוד. הוא דיבר על המוסד של הנישואים, שיש ירידה ויותר יורדים.

כשיש קבוצה של רבנים שמסתובבים באוניברסיטאות ומציגים מיצג שווא ואומרים: יש לנו יהדות כשרה, אורתודוקסית, אבל יותר מסבירת פנים. יכול להיות שיש כאלה שבאמת נסחפים ומאמינים להם, אבל איזו עלייה יש ברישום לנישואים, כמה עלייה יש בכשרות, כמה חנויות, כמה מסעדות וכמה בתי מסחר מבקשים היום תעודת כשרות, בגלל שרוב הציבור מאמין ורוצה כשרות. ואתם מנסים גם את זה לקרקע ולהגיש זיוף של כשרות, לא כשרות אמיתית. כמה, תבואו לכל עיר.

אין עיר היום שלא מבקשים בה כשרות. אתה לא סומך על רבני הערים?

תראה מה קרה בהרצליה. הייתי לא מזמן בהרצליה פיתוח, כמה מסעדות מבקשות לא רק כשרות, כשרות למהדרין רוצים, בגלל הקהל, זה הביקוש שיש, ויותר ויותר.

תיגשו לכל מה, אתם רוצים לקחת את זה לאיזו רבנות מעין כמונים, שהוא נחשב מאוד מאוד מקל בתפיסה שלו, שהיא מאוד מאוד פשרנית, שהוא יוכל לתת לכל מקום? זאת המציאות.

זאת המציאות הקיימת. מה לא טוב? איזו התלוננות יש? אתם רוצים, חבר הכנסת מקלב, תודה. אני אסיים. במצב הזה, על הדברים הבסיסיים שלנו, שאנחנו קוראים "מדינה יהודית" לא סתם הצעת האי-אמון שלנו, של ש"ס ושל יהדות התורה,

לוקחים את הזהות, ומה אתם תשאירו פה, פולקלור של מה, של מדינה של פלאפל?

זה נקרא מדינה יהודית?

על מה היא תתבסס אם לא על השבת, אם לא על הדברים האלה? תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת סובה, בבקשה. אתם מגינים על מונופול, לא על היהדות. על כסף וכוח, על זה אתם מגינים. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא חושב שאני צריך לייצג את הממשלה, לפניי שני שרים ייצגו את הממשלה בצורה הכי טובה. שבוע הממשלה הזאת קיימת, וכבר יש הישגים, מספיק להסתכל על המינויים במשרד החוץ, מה שלא נעשה כמעט שנתיים. אבל מה שאני רוצה להגיד לחבריי מספסלי האופוזיציה, עברתם לצד הזה,

אז כנראה זה עובד: ביקורת בונה זה דבר טוב. אני לא נגד הביקורת, אני נגד

בשגרירות זרה בשטח מדינת ישראל כהוראת שעה לשישה חודשים בתקופת הקורונה. עמד פה שר הדתות, מש"ס, נכון? ומה הוא סיפר לי? סיפורי חנוכה ומכבים. אני ביקשתי פתרון טכני לאזרחי ישראל בתקופת הקורונה, ואתם, כשהייתם בממשלה, לא הצלחתם לעשות את זה. ואתה, חבר הכנסת פינדרוס, מתפלא שתוקפים אותך כשאתה קורא "שיקסע" לחיילת שעוברת גיור.

לו היית חוזר מהמשפט הזה, היה אפשר לקוות לדיון מכבד, לשיח מכבד,

שקשור ונוגע לכלל היהדות. הרי יש זרמים שונים. אתה לא מוכן לשמוע את זה, אני כבר מסיים,

ולכן אתם מתפלאים. אז תחממו את הכיסאות האלה ארבע שנים וחצי. אנחנו נצליח לעשות מה שאתם לא הצלחתם לעשות בשנים האחרונות. תודה רבה.

חבר, התורה מחממת אותנו אלפיים שנה,

חבר הכנסת פינדרוס,

אתם רוצים להחליף מהלומות, תצאו לפרסה, תשתו קפה ויחד. תודה.

מיקי, זה לא מצולם, אדוני היושב-ראש.

כיף לשמוע אותך מבקר קריאות ביניים. אלו ימות המשיח.

חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, בהערכה גדולה, כמובן, בחברות, יש ממשלות שקצת מגוחך להגיש נגדן הצעות אי-אמון בשבוע הראשון. אומרים לך, בצדק: תן צ'אנס, הוקמה ממשלה לגיטימית, בוא נראה מה היא עושה, תבחן אותה במבחן המעשה, ואם אתה רואה אחרי תקופה שהיא לא ראויה לאמון, תגיש הצעת אי-אמון.

כמו הממשלה הרעה הזאת, שהורתן ולידתן בחטא. עצם הקמתה של הממשלה הזאת, ברמייה, בהונאה, בשקרים, בגנבת בחירות, בהרס הדמוקרטיה, ביצירת נתק חסר תקדים בין הגיבוי הציבורי האמיתי שפוליטיקאי זוכה לו לבין הכוח השלטוני חסר הפרופורציה שראש ממשלה עם שישה מנדטים מקבל. ממשלה שנשענת על תומכי טרור אנטי-ציונים והופכת את מדינת ישראל לבת ערובה נתונה לסחיטתם. ואומרים אנשי רע"מ בלי למצמץ: חבר'ה, אנחנו מחזיקים את המפתחות לקואליציה הזאת. ביום שבו משהו לא ימצא חן בעינינו, כמו שנכנסנו,

זאת ממשלה שביום הראשון, שמעתי כאן את חבר הכנסת סובה, שלא נעשה דה-לגיטימציה. הינה, אני עושה דה-לגיטימציה לממשלה לא לגיטימית.

אין לה אפילו 61 ח"כים. הממשלה הזאת לא נהנית מתמיכה של רוב, של 61 חברי כנסת. אני מזכיר לכם שבהצבעת האמון בממשלה הזאת היו לכם בסך הכול 60 אצבעות אל מול 59, וכפי שאמרתי, ובהם תומכי טרור אנטי-ציונים, בהם אנשי שמאל קיצוני פוסט-ציונים. אבל לא רק נקודת הורתה ולידתה של הממשלה הזאת בחטא שמצדיק את קיצור ימיה ופיזורה הכי מהר שאפשר, אלא גם מבחן התוצאה. בתוך שבוע, בואו נראה מה היה לנו: אמר היום ראש האופוזיציה שאיך שהוקמה הממשלה הזאת היא מוסרת את ביטחונה של מדינת ישראל לווטו אמריקאי ומתחייבת ליידע מראש את האמריקאים מה אנחנו נעשה באיראן. בממשלה הזאת, מייד עם הקמתה מכריזה שרת התחבורה על דריסת הסטטוס קוו ותחבורה ציבורית בשבת. ומגיעה פתאום השרה להגנת הסביבה ממרצ, וכמובן לאנשים דתיים וחרדים או סתם מסורתיים או סתם אנשים שלא נוח להם להתרחץ במעורב ומבקשים התחשבות, לא לסגור לרחצה מעורבת,

כמה שעות בשבוע לרחצה לא מעורבת? קצת התחשבות?

עם זעקת הקוזק הנגזל של הדרת נשים, מדירים חלקים עצומים באוכלוסייה הישראלית מהיכולת ליהנות ממשאבי הטבע ומהתקציבים שהם אחראים ליצירתם בתשלומי מס הכנסה ומיסים אחרים שהם משלמים. אתם מדירים את כל חלקי האוכלוסייה הזאת,

רוממות הדמוקרטיה בגרונכם.

זעקתם כאן על קץ הדמוקרטיה. עוד לא הקמתם את הקואליציה הזאת,

אין חקיקה פרטית ועוד לא הוקמו ועדות, ואני שומע שאתם הולכים עכשיו לצמצם את מספר חברי הכנסת בכל ועדה, כדי שחס וחלילה חברי הקואליציה לא יצטרכו לעבוד קשה. היה והאופוזיציה לא תוכל לתפקד, אז לא צריך אופוזיציה. בואו נדבר על ממלכתיות. ראיתי היום ששר החוץ תלה איזה דגל צבעוני. חשבתי שזה דגל הדרוזים, לא ברור לי בדיוק מה זה. איפה הכבוד לסמל, לדגל, לממלכתיות, ליכולת שלי להרגיש שמשרד החוץ מייצג גם אותי? מחר כל שרי הממשלה ישימו דגלים של קבוצות הכדורגל שלהם, של תנועות הנוער שלהם, של היחידות הצבאיות שלהם,

של חב"ד,

יש המון דגלים שאפשר לשים במשרדי הממשלה. איפה הממלכתיות שכל כך הטפתם לה? לא חלף שבוע, ואתם לוקחים נושאים שנויים במחלוקת, ומקלקלים ומחריבים. אדוני היושב-ראש, אני לא יודע להגיד לך אם בהצבעה הזאת הממשלה הזאת תיפול.

היא תיפול הרבה יותר מהר ממה שאתם מצפים, כי היא קמה בשקר, כי היא קמה בניגוד לרוב העם בישראל, שהוא בסוף נמצא במחנה הלאומי. הוא רוצה את המדינה הזאת מדינה יהודית-דמוקרטית, לא מדינת כל אזרחיה, חילונית-פרוגרסיבית. תודה.

נשלח אתכם הביתה ונחזור, בעזרת השם, להנהיג את מדינת ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת סמוטריץ'. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. שבוע מאז שממשלת השינוי, שדיברו עליה זמן ארוך כל כך, התגשמה בבשר, ומה היה לנו בשבוע הזה? ביום שלישי אלפי ימנים קיצוניים צעדו ברחובות ירושלים המזרחית הכבושה וצעקו "מוות לערבים" ו"שיישרף לכם הכפר". המשטרה לא מנעה מצעדת ההסתה הזאת להתקיים אלא פינתה את רחובות העיר הערבית מערבים כדי שמסיתים יוכלו לצעוד בה. זו עיר הבירה של מדינת ישראל, גברת.

אתמול הודיע מפכ"ל המשטרה, בגיבוי השר מגוש השמאל, שהוא יאפשר לשוטרים להכות באלות מפגינים ולהשתמש בנשקים שמשתמשים בהם רק בגדה, שיתחילו גם בתוך ישראל. מה עוד היה? פקחים המשיכו לחלק צווי הריסה בכפרים הלא-מוכרים בנגב, למרות הבשורה שכביכול הביאה המפלגה הערבית שנכנסה לקואליציה. ולבסוף, כמובן, עוד הפצצות בעזה, שהן לחם חוקה של כל ממשלה. בהצעת האי-אמון של הימין נאמר שזו ממשלה שהוקמה בשקר והונאה של הציבור. עמדתנו היא שהממשלה הזאת בנויה על הונאה אחרת: הממשלה הבטיחה שהיא ממשלת שינוי, אבל בפועל, בשטח, אנחנו רואים שהיא ממשיכה את המדיניות של נתניהו, ממשלת "רק לא ביבי" מאמצת את הפוליטיקה של ביבי. ועוד דבר קורה השבוע: ניסיונות הארכת חוק מניעת איחוד משפחות, שבפועל מונע מפלסטינים להינשא לבחירי ליבם, שמפרק משפחות של ערבים רק כי הם ערבים. החוק הזה, אפשרי שהוא ייפול. אם כבר יש כאלה שכועסים שמתקיים מחר כנס בכנסת תחת הכותרת "54 שנים, מכיבוש לאפרטהייד", אז אני שואלת: כאשר מדינה מחליטה לאזרחים שלה במי להתאהב ועם מי הם יכולים להינשא ועם מי לא, ונותנת זכות לאזרחים מסוימים ושוללת את אותה זכות מאזרחים אחרים, איך זה נראה בעיניכם? "אי-אפשר להטיל הגבלות כאלה על אזרחים ישראלים, וזה המקרה עם אלה המוגדרים "דור ב'". זו לא אמירה שלי. המשפט האחרון הוא ציטוט מחברת הכנסת מרב מיכאלי, היום שרה בממשלת השינוי. יצא המרצע מן השק ונאמר פה באופן גלוי שליהודים אזרחי ישראל יש זכויות יתר, גם על פני ערבים אזרחי המדינה, לגבי עם מי אפשר להתחתן, מנאומה של חברת הכנסת, השרה להיום, תמר זנדברג בעניין חוק האזרחות.

בינתיים אנחנו בטוח לא נרצה לתמוך בחזרת בנימין נתניהו לשלטון, וגם לא נרצה לתמוך בממשלה שממשיכה את דרכו של ביבי.

תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת שרן השכל, בבקשה. שלום לכל חברי הכנסת. עאידה, אני חייבת להגיב. השקר הזה שאתם ממשיכים להדהד פה בכנסת בנוגע לאפרטהייד הוא השקר הכי גדול. היושב-ראש, אני יודעת שיכולה להיות איזו מניעה משפטית, אני לא בטוחה בדיוק מה הסמכות מבחינת הכנסת, אבל לא יכול להתקיים בכנסת כנס כזה שהוא השקר, פשוט שקר שמפיצים, אבל הקואליציה שלך, בחו"ל, ובזירה הבין-לאומית מכפישים אותנו בוקר ולילה על השקר הגס הזה. אצלכם בקואליציה עושים את זה. סליחה, מי שמארגנת את הכנס מצביעה יחד איתכם עכשיו. חברים יקרים, מי שמארגנת את הכנס מצביעה עכשיו יחד איתכם נגד הממשלה, שקמה רק לפני שבוע, והינה שיתוף פעולה בינך, קרעי, ביניכם,

ביניכם, הציונות הדתית, לבין עאידה תומא סלימאן. איזה שיתוף פעולה. מדהים. חבר הכנסת קרעי. אבל היא משקרת. חבר הכנסת קרעי. חבר הכנסת קרעי, אני מכיר את הנושא. תודה רבה. שקט, בבקשה. חבר הכנסת אבוטבול. די, די. מיקי, איך באמת אישרת את הכנס הזה? תכף אני אגיד לך. בסדר? אני אגיד לך. אם שאלת אותי אז אני אגיד לך. בבקשה להמשיך.

שמרתי על כבודו של מי שאישר את הכנס הזה, ובזה אני מסתפק. בבקשה, חברת הכנסת השכל. תודה רבה. עכשיו, אנחנו מקימים ממשלה חדשה, והינה מגיעה האופוזיציה וטוענת שאנחנו אנטי-דמוקרטיים ולא מקימים את הוועדות, ולא מעבירים חקיקה, ולא נותנים לכם ולכם ולכם. אבל חברים, לא היה לנו עם מי לקיים דיונים עד יום חמישי, כי סוף כל סוף ביום חמישי מיניתם מי שמרכז את האופוזיציה כדי שלנו תהיה היכולת לדבר מולכם ולנסות להגיע להסכמות.

הרי לפני כן לא הייתה לנו שום יכולת להגיע להסכמות בשביל לקדם את הכנסת ועל מנת להקים ועדות.

היה מישהו בתפקיד,

חבר הכנסת כץ.

אבל היית למעלה, אמרת את מה שאתה רוצה. תן לה בבקשה להגיד את מה שהיא רוצה. אני אוסיף לה גם דקה על זה. הייתי מצפה מהמון חברי כנסת שהם ותיקים, כבר שנים בכנסת, קצת להבין את הנהלים ואת מה שקורה כרגע. הייתי מצפה.

אתם יוצאים בפופוליזם זול בתקשורת, כאילו אנטי-דמוקרטיה, כשאתם למעשה לא מיניתם מישהו שיוכל לדון כדי להגיע איתנו להסכמות ולהבנות. ומן הצד השני, הינה מגיעות חקיקות למליאת הכנסת, והאופוזיציה הלוחמנית, שרוצה להפיל את הממשלה, תתנגד לכל חקיקה. עכשיו, איזה חקיקות מגיעות השבוע, ומה זו החקיקה של חוק איסור איחוד משפחות מחבלים? זו חקיקה שאתם הבאתם. ביוני ממשלתו של בנימין נתניהו אישרה את זה בממשלה. את קוראת לכל החוקים,

התקנות שאנחנו מביאים היום,

הממשלה שלכם הביאה את זה, אישרה את זה במליאה, ואתם עכשיו באים ומתנגדים. לא סומכים עליכם שתחוקקו את זה כמו שצריך. אני חייבת לומר לכם שבאמת יש לדבר הזה מילה אחת,

כמו שגדעון סער אמר לפני כן: פשוט סכיזופרניה פוליטית. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת השכל. חבר הכנסת גולן, בבקשה.

סכיזופרנים מדברים. אדוני היושב-ראש, לא משנה אם היו טעויות בדרך. כשאתה יודע, אל תכריח אותי להגיד את השמות. אדוני היושב-ראש, הקדמתי ואמרתי: זה לא משנה. אתה לא צריך לאפשר לקיים את הכנס הזה. כדאי שתפנה לחברי סיעתך. אני פניתי והבנתי שהם אמרו לך. אני פניתי והתשובה הראשונה שקיבלתי היא שמאושר. אחר כך אמרו: כנראה בטעות, אז אם הייתה טעות, תתקן אותה. תקשיב, לא רק שלא הייתה טעות, הייתה ישיבה. אני באמת, מפאת כבודכם, הייתה ישיבה עם היועצים המשפטיים. יש מישהו שיושב באולם הזה שהתנגד והציע שלא. היועצים המשפטיים אמרו שצריך לשנות את השם. אני אמרתי שזו מדינה יהודית ודמוקרטית. אפשר היה לעשות את זה אחרת, אבל אל תכריחו אותי לפרוס הכול, כי זה פשוט יבייש אתכם. בבקשה.

אני מציע לכם, אני מציע לכם לרדת מזה. חבר הכנסת קרעי, אני מציע לכם לרדת מזה. חבר הכנסת גולן, בבקשה.

תודה, חבר הכנסת קרעי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אגיב בשם סיעתי מרצ על הצעות האי-אמון. אני אתייחס במקרה הזה, מכיוון שזו תגובה ראשונה, באופן כללי. בניגוד לממשלה הקודמת, אנחנו לא נעמוד פה ונישא נאומים אלימים ולא נעמוד פה ונישא נאומים מעוררי שנאה, אנחנו נעמוד כאן על הדוכן ונתייחס לכל נושא ונושא באופן ענייני. אנחנו נהיה ממשלת אחדות וממשלת שינוי. לא נסתיר חילוקי דעות, אבל נתווכח בצורה מכובדת וממלכתית. אנחנו נראה לציבור הישראלי שמפלגות שונות יכולות לעבוד ביחד למרות המחלוקות, למרות ההבדלים ומתוך חזון משותף, והחזון הוא לבער מתוכנו את השחיתות, לבער מתוכנו את הלאומנות הקיצונית, המשיחית, ולהגדיל את הערכת העם לנבחריו ולבית הנבחרים. לכן שמתם את ליברמן שר האוצר. לא ייאמרו פה, לא ייאמרו פה דברים כמו "יש שני סוגים של מניאק, מניאק שיודע שהוא" וכן הלאה וכן הלאה. לא ייאמר פה.

לא ייאמרו פה דברים כמו "זאת היא ממשלה של צפונבונים אשכנזים, בעיקר בגבולות רעננה-תל אביב". לא, זה לא ייאמר פה.

ולא ייאמרו פה דברים, אתה רק תזהה תהליכים. כמו: אנחנו אנשי בית"ר מחונכים ולא אלימים, בניגוד לאנשי השמאל הלא-מחונכים. לא נחלק ציונים מבישים מהסוג הזה. הממשלה הקודמת בנתה את עצמה על שנאת האחר, ואנחנו נבנה את עצמנו על כבוד לאחר. כן, ראינו אותך, כמה, הציבור מאס בקללות, בשיסוי, בביזוי, שהיו מנת חלקו של המשכן הזה,

קללות ושיסוי. בשנים האחרונות.

נילחם בגזענות, ולא נשתמש בה כדי לנגח את יריבינו הפוליטיים. אנחנו נילחם בשחיתות, ולא נשתמש בתפקידנו הפוליטיים כדי לצבור כוח, כסף וכבוד. אנחנו נחזק ונרומם את הפקידות הציבורית ולא נחליש אותה ונבזה אותה רק כי היא לא מסכימה איתנו. אנחנו נהיה מודל לחיקוי עבור הציבור הישראלי,

ערבים, חרדים, חילונים, ציונים דתיים, נשים, גברים, סטרייטים ולהט"בים. רוח חדשה מנשבת בישראל, ואני מציע לחבריי באופוזיציה להצטרף אליה ולא להישאר מאחור.

ולחבריי היקרים בסיעות החרדיות אומר דבר פשוט: מתן כהנא הוא לא חילול השם.

תודה לך, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב, בבקשה. אחרון הדוברים. אדוני יושב-ראש הכנסת, תרשה לי בהזדמנות זו לאחל לך, מיקי היקר, מזל טוב מכל הלב. כולנו גאים בך ואוהבים אותך.

כנסת נכבדה, באחרונה חזינו בתופעה מרתקת, פלא של ממש: שני צירי זמן שממשיכים במקביל בעת ובעונה אחת. חלק מחברי הכנסת שכאן מצליחים לשהות ולחיות ביקום מקביל של ממש. "אדוני ראש הממשלה", פנו זה אחר זה חברי האופוזיציה למי שצפוי להוביל אותם ולהנהיג בארבע השנים הקרובות. "הוד מעלתך", תיקן אותם מהר נתניהו, כי ביקום מקביל נתניהו הוא עדיין ראש הממשלה, מציאות מדומה, מדומיינת, אבל מציאות שלחלק מחברי הכנסת נוכחת מאוד,

אז בואו, ברשותכם, נמשיך קצת עם השעשוע הפיזיקלי: ביקום המקביל, שבו לא קמה ממשלת השינוי, חבר הכנסת בן גביר הוא יושב-ראש ועדת החוקה,

בעתיד האלטרנטיבי בן גביר עמל על חוק להלבנת טרור יהודי, חוק לשחרור יגאל עמיר וחוק להנצחה הלאומית של ברוך גולדשטיין. ביקום המקביל חבר הכנסת אבי מעוז מתרגל למעמדו המיוחד כאצבע המכרעת וסוחט החזרה של דין פלילי נגד הומואים, וחודש הגאווה, שאנחנו בעיצומו, היה הופך לחודש הנורמליות וחודש הבהמות. באותו יקום מקביל, שבו נתניהו עדיין ראש ממשלה, לא מוקמת ועדת חקירה ממלכתית לאסון במירון.

ליצמן ודרעי מכנסים מסיבת עיתונאים חגיגית להודיע על תפקיד חדש: חנפן המדינה. הרי לכל מבקר צריך לאזן עם חנופה, לא? כך לפחות ביקום המקביל. באותו עתיד אלטרנטיבי מירי רגב עדיין מזהה אותות חיים ברכבות נוסעות, אמיר אוחנה ממשיך בקמפיין שלו להחלשת המשטרה, ודודי אמסלם,

גם ביקום המקביל משרד הדיגיטל הלאומי עדיין מיותר. בכל זאת, יש גבול. חבריי וחברותיי חברות וחברי האופוזיציה, צאו מהמציאות המדומה שלכם. השלטון התחלף, ואתם מוזמנים להכיר בכך. אבל יתרה מזו, הצעת האי-אמון שלכם אחרי שבוע בלבד לכהונת הממשלה החדשה היא לא אי-אמון בהרכב השרים, היא אי-אמון במציאות. אתם מוזמנות ומוזמנים להתעורר.

תודה רבה לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו. השר אלקין, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, בבקשה. אני מבקש שקט באולם. כל חבר כנסת שעומד, בבקשה לתפוס את מקומו. עוד רגע, השר אלקין. חברי הכנסת, בבקשה, כל אחד שיתפוס את מקומו. אני מבקש שקט במליאה, בבקשה. חברי הכנסת, לתפוס את מקומכם. אני מבקש מהסדרנים לסייע בידי להושיב את חברי הכנסת. חבר הכנסת מלכיאלי, חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה,

לשבת, בבקשה לשבת, בבקשה לשבת. אני מבקש גם משרים, בבקשה לשבת. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת פרוש, מספיק.

הבנתי אותך, הבנתי, תודה. שקט במליאה, בבקשה. בבקשה, השר אלקין. שקט במליאה, חברים. תודה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים וחברי הכנסת, אני מתכבד לסכם את הדיון הזה. במהלך הדיון,

אני לא שומע את עצמי. שומעים, תמשיך. תודה רבה. בבקשה, אדוני השר. בבקשה. קצת קשה לי.

הספסלים האחוריים,

העוזרים והעוזרות, אל תכריחו אותי להוציא אנשים החוצה.

כך דיברנו חמש שנים. על מה אתה מדבר?

דבר. חבר הכנסת אמסלם, קריאה ראשונה. בסדר, זו הייתה קריאה שנייה. תגיד, חבר הכנסת אמסלם. אתה לא מתבייש?

הבנתי אותך. תודה.

הופרחה לאוויר טענה הולכת וחוזרת, התבטאות הולכת וחוזרת של ראש האופוזיציה וראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, שלמעשה חוזרת כמו נאום כזה חוזר, הד חוזר על ידי חברי מפלגתו, על כך שהממשלה החדשה שהוקמה היא ממשלה שאיננה לגיטימית,

אז בואו נדבר, אדוני ראש האופוזיציה, טיפה על הלגיטימיות. הרי בעיניך רק מיליון ו-856,932 אזרחים שהצביעו לליכוד, לציונות הדתית ולמפלגות החרדיות הם היחידים הלגיטימיים. לעומתם, שני מיליון ו-275,785 אזרחים שהקולות שלהם ניתנו למפלגות שמרכיבות את הקואליציה הזאת ואת ממשלת האחדות הזאת שהוקמה, בעיניכם הם לא לגיטימיים, אף אחד מהם לא בחר בראש הממשלה.

רק ל-1.8 מיליון שלכם יש לגיטימיות במדינה הזאת. אתה לא לגיטימי,

חברת הכנסת דיסטל, אל תכריחי אותי. אלה שמתנגדים לכם הם

מה קרה לאלי אבידר? אני מודאגת. ל-50, בעיניכם, בבקשה להמשיך.

אני מנסה לדבר לגב של חבר הכנסת אקוניס,

זה שהציג את הצעת האי-אמון. אני מבקש מהצד הזה חבר הכנסת אקוניס. חבר הכנסת אקוניס, בבקשה.

עלית לדוכן, לא נתתי לאף אחד להפריע לך. באמת, יש גבול.

אדוני ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, כשעמדת בראש המפלגה שלא הייתה הכי גדולה באותה כנסת נבחרת ועדיין הרכבת ממשלה, והסברת לכולם שבסוף הזכות הדמוקרטית להרכיב ממשלה היא למי שמגיע לרוב בכנסת,

כי זאת הייתה ממשלה שעמדת בראשה.

אבל עכשיו, כשאתה נשלחת לאופוזיציה למרות שאתה מנהיג המפלגה הגדולה בכנסת, זה פתאום הפך ללא לגיטימי, כי זה אתה. לא לשישה.

ועכשיו, בשבילך אישית, חבר הכנסת אקוניס, אני אעבור לשישה מנדטים, לסוגיית הלגיטימיות הזאת.

תקשיבו מה יש לו להגיד לכם. כשאתה, אדוני ראש האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר מר בנימין נתניהו, הצעת לנפתלי בנט עם שישה מנדטים להיות ראש ממשלה ראשון ברוטציה,

עכשיו, כשאתה לא בתוך הממשלה הזאת, זה לא לגיטימי. כשהצעת לגדעון סער עם שישה מנדטים להיות ראש הממשלה, זה היה לגיטימי. עכשיו, כשאתה לא בממשלה הזאת, זה פתאום הפך ללא לגיטימי. מכרת את המדינה, חברת הכנסת דיסטל, בבקשה. כשהצעת לבני גנץ עם שמונה מנדטים להיות ראש ממשלה אפילו שלוש שנים ברצף, זה היה לגיטימי. תתבייש לך. לפחות תתבייש קצת. קצת בושה. מכרת את המדינה בשביל עצמך. איך אתה ישן בלילה? איך? אבל כשאתה לא בפנים זה פתאום לא לגיטימי.

דבר אחד לא היה לגיטימי בעיניך, לתת את ההגה לנציג אחר של אותם 30 מנדטים שבשמם אתה מדבר. איך אתה

כשזה לא משרת אותך זה לא לגיטימי, את מה עוד אתם הולכים למכור, אלקין? את מה עוד אתה הולך

זה כל כך הפריע לך, שהתפטרת, נכון? זה כל כך הפריע לך, שקמת וויתרת על המשרה,

חבר הכנסת כץ.

כשאתה מרמה ומפר הסכמים זה לגיטימי,

אחרים, כשאתה לא ראש ממשלה, שלא מקיימים הסכם

כי אפשר להיות לא ממלכתי, אפשר לא לכבד את הממשלה שנבחרה, אפשר לפגוע באינטרס המדינה ולא להעביר את השלטון בצורה מסודרת. אפשר אפילו לגרוס מסמכים. לא תיקום ולא תיטור. אבל כשראש הממשלה הנבחר צריך להיכנס לבלפור זה כמובן לא לגיטימי, כי המקום הזה רשום על שמך. תגיד, אתה לא מתבייש? אין לך בושה? חבר הכנסת כץ. לפני יומיים התחננת אליו לתפקיד. חבר הכנסת כץ. לפני יומיים התחננת אליו לתפקיד.

חבר הכנסת כץ,

חבר הכנסת כץ, אל תכריח אותי, התחננת להיות בממשלה. חבר הכנסת כץ, אתה לא מתבייש? קריאה שנייה. אל תכריח, התחננת אליו להיות בממשלה. חבר הכנסת כץ, קריאה שנייה.

תודה.

שלחת את כל העולם בשביל לקבל איזה תיק כלשהו. חבר הכנסת כץ, העיקר להיות בממשלה. קריאה שלישית. ועכשיו אתה מדבר אליו ככה?

זה לא הגיוני. חברת הכנסת שטרית, תודה.

כל כך הרבה שנאה.

תודה רבה, חברת הכנסת שטרית. הבנו. למה?

איזו רשעות לב, אלקין.

תודה רבה. חבר הכנסת זוהר, מספיק. אני רוצה, שטרית, חברת הכנסת שטרית.

אני רוצה להתקדם, בבקשה. תודה. אדוני השר ימשיך, בבקשה.

חברים, אני מבקש שקט. מי שימשיך להפריע אני פשוט אוציא, ואני לא רוצה.

תודה רבה. בואו נמשיך, אדוני היושב-ראש וחבריי השרים וחברי הכנסת, לדבר על הלגיטימיות. אדוני ראש האופוזיציה, כשאתה בשיח על אי-לגיטימיות מייצר שיח של שנאה ושיסוי זה לגיטימי. זה לגיטימי. אבל כשאחרים חושבים אחרת ממך ומבקרים אותך אז זה הופך ללא לגיטימי. כשמפגינים ליד המעון הרשמי שלך זה לא לגיטימי, אבל כשאתה, בכספי מפלגה, שולח בריונים לבית שלי ולבית של עוד חברים כאן להעיר ילדה בת חמש בשעה 23:00 ולהפחיד אותה זה לגיטימי. כי בעיניך מה שמשרת אותך הוא תמיד יהיה לגיטימי, ומה שיגרש אותך מהשלטון הוא תמיד יהיה לא לגיטימי.

אדוני ראש האופוזיציה, איך אתה עושה את זה, חתיכת נוכל ושקרן? אתה הפכת, לפחות תגיד את האמת.

ללא לגיטימי, חברת הכנסת רגב,

בישיבה בממשלה החדשה שהוקמה. זאת האמת. אתה הפכת ללא לגיטימי. אבל זה לא הופך את הממשלה הזאת, את חברי הכנסת שהם רוב הבניין הזה שהצביע עבורה, הם לא לגיטימיים, לא לגיטימיים. ואת האזרחים שהצביעו עבור אותן המפלגות ללא לגיטימיים. הממשלה הזאת,

שהיא לא רלוונטית עבורך באופן אישי, כי היא לא רצתה

יכלה לקום ממשלה אחרת, אם רק היית מזיז את עצמך לטובת אחד מהחברים במפלגתך. הגיע הזמן,

כזאת שאין לה מנדט מהציבור, כדאי שתספור את מספר המנדטים של המפלגות שמרכיבות את הממשלה החדשה ותראה את מספר המנדטים שהיו מוכנים להצביע לממשלה בראשותך. מה לעשות, כך עובד משטר דמוקרטי, כך עובד משטר פרלמנטרי. העם קבע, והעם הוא הכי לגיטימי לקבוע את תוצאות הבחירות.

וכן, אותו עם שאתה הפכת אותו ללא לגיטימי,

כי בחרת להיות מנותק ממנו ולהשליט את הכול לצרכיך האישיים. אנחנו פה כדי לתקן, אז תן לנו בבקשה לעבוד בשקט ולתקן את מה שדרוש תיקון, למען אזרחי מדינת ישראל כולם, אלה שהצביעו לנו ואלה שלא הצביעו לנו, כי בעינינו כולם לגיטימיים. אני קורא לכנסת לדחות את שתי הצעות האי-אמון. תודה רבה. את כולם אתם

אנחנו מוותרים על הצבעות שמיות. הודעה אישית.

אני ממתין לאלה שהורחקו כדי שייכנסו פנימה.

בבקשה, סדרנים, אלה שיצאו החוצה ייכנסו, נמתין להם להצבעה אלקטרונית. תודה. הודעה אישית. הודעה אישית. אני רק רוצה להגיד שחבר הכנסת,

חבר הכנסת אמסלם, תפסיק להפריע לי.

תפסיק להפריע לי. אתה מרשה לנו להצביע? תפסיק להפריע לי. רק שאלתי. אני מבקש ממך

אתה מרשה לנו להצביע? תפסיק להפריע לי. אני רק שואל. אל תתחכם. אל תגיד לי "אל תתחכם". אני מבקש ממך, אל, בבקשה,

חבר הכנסת אמסלם, אל תכריח אותי לעשות תקדים להוציא אותך החוצה להצביע מבחוץ, בבקשה. אתה אומר לי "לך החוצה"? אל תכריח אותי. תודה. חוצפה. אין תקנון כזה. אני אומר, אין בתקנון, שחבר, אני מודיע, המצאתם תקנון שנצביע מאחור? מבחוץ? אני מודיע שחבר הכנסת אבידר נמצא ביציע,

על ההצבעה, לחלק גדול מחברי הכנסת לא נלחץ. בבקשה, הצבעה מהתחלה. שב, חבר הכנסת בן גביר. שב. למה אבידר בחוץ? למה אבידר בחוץ, תשאל אותו אחר כך. הרחקת אותו. אף אחד לא הרחיק אותו, הוא לא מרגיש טוב. שב, בבקשה. האמן לי.

אני מוסיף את חבר הכנסת אלי אבידר, נגד. 59 נגד, 49,

לא נלחץ. 60 נגד, ובעד, 49. האי-אמון איננו מתקבל. תודה רבה. לפני שאני מאפשר לחבר הכנסת נתניהו, חברת הכנסת סטרוק, חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה, רוצה לשאול בקשר להסכמים קואליציוניים. שלום, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הקואליציה, הייתה כאן הצבעה בשבוע שעבר, אמון בממשלה. חבר הכנסת קיש עמד כאן ושאל אם ישנם הסכמים סודיים שלא פורסמו. ראש הממשלה קם ואמר: מעבר למה שפורסם אין שום דבר. אתמול אנשי ימינה הדליפו לשני עיתונאים בתקשורת שיש הסכם סודי בין ימינה ליש עתיד, שבתמורה להלבנת היישובים הבדואיים יש הסכמה להסדרה של שלושה, מה שאנחנו קוראים "התיישבות צעירה" ביהודה ושומרון, פורסם גם בגלובס, גם ברשת ב'. אני מבקש לדעת אם אכן יש הסכם סודי בין יש עתיד לימינה על הסדרת ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון או לא. תודה רבה. השר המקשר, השר אלקין, בבקשה.

התאנה של השמאל, הפכו אותו לשאוויש שלהם. אלקין השאוויש של השמאל. אתה הנוכל. איזה שאוויש של השמאל הפכת להיות, אלקין. איך אתה ישן בלילה, אלקין? איך אתה ישן בלילה? איך אתה נרדם, איך? מזל שהכיפה שלך נשארה באותו גודל.

מירי,

כשאני שומע אותך מספסלי האופוזיציה אני ישן טוב בלילה, אבל עכשיו לגופו של עניין. אני חייבת, כפי שנאמר, בתהליך הזה של הקמת הממשלה, כל ההסכמים הקואליציוניים הונחו על שולחן הכנסת בצורה מסודרת, עם תוספת שתי הערות שהעיר אותן ראש הממשלה לפני ההצבעה. אלה ההסכמים היחידים הקיימים, והם אלה שמחייבים את הממשלה. את כל השאר, מה שאתם לא עשיתם, אנחנו נדע לעשות. תודה רבה.

אוי, אוי. תודה רבה. חבר הכנסת נתניהו, בבקשה. חברים, חבר הכנסת נתניהו עולה לדוכן, אל תפריעו לו. זה הצד שלכם. בבקשה, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הדובר הקודם הוכיח את הכלל העתיק: כשאין לך טענה של ממש,

כולם כאן יודעים עד כמה הדובר הקודם דואג למדינה ועד כמה הוא דואג לעצמו. הוא מדלג בקלילות מופלאה ממפלגה למפלגה למפלגה. ובאשר לטענתו המעוותת, הבעיה היא לא אם הממשלה הזאת היא לגיטימית, הבעיה עם הממשלה הזאת היא שהיא פשוט מסוכנת. תודה רבה. ולכן אנחנו נפיל אותה הרבה יותר מוקדם ממה שאתם חושבים. תודה רבה לחבר הכנסת נתניהו, ראש האופוזיציה. יש לנו הצעת האי-אמון השנייה. נעבור להצבעה השנייה, בבקשה.

סיעות ש"ס ויהדות התורה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

58, ובתוספת של חבר הכנסת אבידר, 59, בעד, 50. ההצעה נדחתה ברוב קולות. הודעה ליושבת-ראש הוועדה המסדרת, חברת הכנסת עידית סילמן, בבקשה. שלום. היושב-ראש, חברי הכנסת, אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדות הבאות: בוועדה המסדרת, במקומות הפנויים לסיעת מרצ תכהנה חברות הכנסת מיכל רוזין וגבי לסקי, בוועדה הזמנית לענייני כספים, במקום הפנוי לסיעת תקווה חדשה יכהן חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, בוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, מטעם סיעת תקווה חדשה, במקום חברת הכנסת שרן מרים השכל יכהן חבר הכנסת צביקה האוזר, ובמקום הפנוי לסיעה תכהן חברת הכנסת שרן מרים השכל כממלאת מקום קבועה.

תודה רבה. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה, בעקבות אזכור שמך על ידי השר כהנא אני מאפשר לך להגיב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גם השר מתן כהנא וגם יבגני סובה טענו, לטענתם, שהפגיעה בזהות היהודית של מדינת ישראל, ציטטו אותי שאמרתי שהמערכות לא מתפקדות ולא עובדות נכון. אז מתן כהנא ציטט אותי בנושא הרבנות, גם אתה, ציטטו אותי בנושא הגיור, וציטט אותי השר ארוכות בכל הנושאים של הרבנות. איזו גאונות, פשוט לא יאומן עד כמה, אל תעוות את דבריי, פינדרוס. אמרתי שאנחנו לא, חיילות צה"ל. זה מה שאמרתי. עד כמה הטמטום יכול להיות. הבאתם דוגמה של מערכת הגיור, שלא הסכמנו למתווה ניסים.

מילא הייתם באים לממשלה ומביאים את מתווה ניסים, עוד היה לכם איזשהו ויכוח אידיאולוגי איתנו, אמרתם שיש בעיות בכשרות שאנחנו, ציטטתם אותנו, אז הייתם אומרים שאתם מוסיפים עוד 20 מפקחים לרבנות בשביל לפתור את הכשרות. מה עשיתם? מה עשיתם? סגרתם את המערכת, כי יש בעיות, היגיון מדהים ובריא. אני מסכים שיש בעיות, אמרתי שיש בעיות,

מעל במה זו, אמרתי בראיונות.

עם הכיפה, לא של אותו אחד שצועק שם מאחור, אלא כאילו כיפה אמיתית, אומרים: אז בואו נסגור את הכול ונהרוס את הכול, ובציטוט, בגלל שיש בעיות. היגיון בריא יש לכם. לימדו אותי בבית הספר היסודי שלשקר אין רגליים, לממשלה הזאת אין רגליים, והיא בסוף תיפול. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נמשיך בסדר-היום. הסעיף השלישי, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2021. תציג את התקנות השרה אורנה ברביבאי בשם שר הבריאות, בבקשה. שלום לכם, כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת. אני נדרשתי בשם שר הבריאות להציג כאן את עניין הארכת התקנות לחוק הסמכויות, ולפני שאני מקריאה את התגובה של שר הבריאות אני רוצה לומר שאתמול היה דיון בממשלה הטובה הזאת, שרוצה להיטיב ורוצה לעשות את השינוי המאוד-משמעותי,

גם בעניין הקורונה, האם נכון להאריך את החוק הזה, שחשבנו מלכתחילה שהוא חוק רע, שהרי הצבענו נגדו. ולמה אנחנו מביאים בכל זאת את הארכת התקנות? משום שאנחנו חושבים, בוודאי שר הבריאות חושב, בוודאי אנחנו, שאם לא נאריך אותו והתוקף של התקנות יפקע ב-21 ביוני, המשמעות תהיה שלא נוכל לאכוף את החוק בשדה התעופה, גם ביציאה וגם בכניסה. אבל הגדרנו, לפני שאני מקריאה את התשובה שלו, שהחוק יוארך לחצי שנה בלבד, ובחודשים האחרונים, לא יאוחר מארבעה חודשים. שר הבריאות יוביל את שינוי החוק, כדי לשנות את המציאות שבה הממשלה קובעת ובעצם מייתרת את העבודה הפרלמנטרית של הוועדות ועדת הקורונה, ועדת חקיקה, בנושאים הספציפיים של החוק. לפיכך, אנחנו נאריך את החוק, אבל אנחנו נבטיח שינוי משמעותי שלו ביצירת האיזון בין זכויות הפרט, זכויות האנשים, ושמירה על הבריאות שלהם, וביחד, כדי לייצר חוק יותר טוב. אני מקריאה את התגובה של שר הבריאות: מונחת בפני הכנסת הצעה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2021, לפי סעיף 4(ד)(2)(ג) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020. בהתאם למנגנון שנקבע בחוק, ככל שלא מתקבלת החלטה על ידי הוועדה במועדים הקבועים בו, על מליאת הכנסת לדון בתקנות ולאשרן או לא לאשרן. ביום 11 ביוני 2021, נוכח נתוני התחלואה, ולמניעת התפשטות נגיף הקורונה, אישרה הממשלה את תיקון התקנות לאחר שהובאה בפניה חוות דעת מקצועית של ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות המפרטת את הצורך בהתקנת התקנות. התקנות קובעות הארכה של איסור יציאה מהארץ לברזיל, דרום אפריקה,

מקסיקו, ארגנטינה ורוסיה, ומסירות את איסור היציאה,

מאוקראינה, אתיופיה וטורקיה. איסור זה אינו חל על מי שאינו אזרח או תושב ישראל ועל מי שיוצא מהארץ למקום מגורים קבוע. בנוסף, הוחרגו מאיסור היציאה יציאה לצורך הומניטרי או חיוני חריג, יציאת נציגים זרים או שליחים ישראלים, אנשי צוות של כלי טיס, ספורטאים מקצועיים ויציאה לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ או הביטחון של המדינה, וכן יציאת שליח רשמי של אחד המוסדות הלאומיים. בחלק מהמקרים שהוחרגו נדרש אישור ועדת החריגים לצורך היציאה. כמו כן קובעות התקנות את אופן הפנייה לוועדת החריגים, ועדת ההשגות. תוקף התקנות כפי שנקבע בנוסח שאישרה הממשלה הוא עד ליום 27 ביוני 2021. ללא אישור המליאה לתקנות אלה, כפי שהסברתי, יפקעו התקנות ביום 21 ביוני 2021, ולכן קיימת חשיבות בהמשך תוקפן של התקנות כדי למנוע יבוא תחלואה חדשה לישראל, ובפרט מניעת חדירת וריאנטים של הנגיף. בהתאם לכך, אבקש מכם לאשר את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2021, שהותקנו נוכח התפשטות נגיף הקורונה ונתוני התחלואה באותה עת ובמטרה לצמצם את התפשטות הנגיף.

תודה לשרה אורנה ברביבאי. אנחנו מתחילים עם רשימת הדוברים. למה הממשלה הזאת,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת ווליד טאהא, מוותר. חברת הכנסת קטי שטרית,

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, היא איננה?

אני כאן. איך אפשר לדלג עלייך? פורצת דרך. אני רוצה לדבר היום איתכם על תופעה חדשה, היא נקראת פוליטיקאים של שנאה. פוליטיקאים של שנאה צריכים דמות אויב כדי לגבש נגדה קואליציה של שנאה. המטרה עצמה לא ממש חשובה, ובלבד שאפשר להוציא אותה מהכלל ולסמן אותה כיעד להתקפות של שנאה. אותם אנשים שהפוליטיקה שלהם היא פוליטיקת שנאה, הם לא בעד משהו אלא הם נגד משהו, ותמיד הם צריכים לנהל מערכה של שנאה כנגד מישהו. אז כאן, חברים, בדיוק טמונה הטעות שלהם. השנאה הפרסונלית לנתניהו גורמת לעיוורון תודעתי וממקדת את כל הפוקוס והאנרגיה באג'נדה אחת: רק לא ביבי. אותה שנאה יוקדת, שמובלת על ידי מניעים אישיים של פוליטיקאים קטנים וסחפה אותם כעדר אל מחוזות המדבר הפוליטי הצחיח, השבוע הם הצליחו במעשה הונאה שלא נראה כאן כמותו. השבוע אולי הם ניצחו בקרב, אבל הם לא יכולים לנצח במלחמה. אי-אפשר לנצח לאורך זמן על מנטרה של פסילת האחר כאג'נדה המרכזית שלהם. מה עם התמקדות באידיאולוגיה? סוגיות ליבה בוערות? לא, זה לא בשבילם. לגיטימי לבקש להחליף ראש ממשלה במועמד אחר, אך מן הראוי לעשות זאת מתוך עיסוק בעקרונות ובתפיסות עולם, ולא בהתעסקות אובססיבית באיש ובמשפחתו, ורצוי יותר לעשות את זה עם תמיכה רחבה של הציבור, כי הרי אין להם תמיכה של הציבור. אפשר להבין את התסכול של פוליטיקאים שכבר ראו לנגד עיניהם את הניצחון המיוחל והתאכזבו קשות, כאלה שהיו בטוחים שהניצחון בכיסם, מתוך שכנוע עמוק שסיסמאות הכזב שיצרו עבורם יחצ"נים יובילו אותם להנהגה, שישה מנדטים, להזכירכם. התקווה נכזבה, וכל שנותר להם זה לפזר קיתונות של בוז ושנאה כלפי מי שזכה בכתר ההנהגה. פוליטיקאים של שנאה גורמים נזק לעצמם בטווח ארוך, כי הרי אף אחד לא ישכח להם זאת, אבל גורמים גם נזק לכולנו בטווח הקצר, נוכח ההרגל של החברה הישראלית,

יש פוליטיקאים שמרגישים שחושינו קהו ושהדרך היחידה לזכות בתשומת ליבנו היא להתיז רעל על לשוננו, ואנחנו צריכים להוכיח להם שהפשע הזה לא משתלם. רק בחברות חולות מאוד מגיעים פוליטיקאים לשלטון בזכות קמפיינים של שנאה, למשל אביגדור ליברמן, נפתלי בנט. האישים הללו קיבלו במתנה חריפות שכלית ופוליטית יוצאת מן הכלל. ליברמן אפילו כתב ספר, "האמת שלי". באחד הספרים שלו אפשר היה לראות מציאות אפרורית יום-יומית, שלפעמים היא כואבת ואפילו בלתי נסבלת. חייב להיות חלום, חייב להיות חזון, חייבת להיות אידיאולוגיה, שאם לא כן, לא יהיה עתיד טוב יותר ולא תהיה מציאות. פוליטיקאים של שנאה לומדים לאורך כל הדרך לתעב, להחצין את תיעובם, ואף לקבל נקודות זכות מהתקשורת. לדעתי מדובר פה בפספוס אדיר, אבל אני מקווה שהעתיד הקרוב מאוד יוכיח שהשנאה העצמית הנסתרת, או השנאה העצמית הלא-מודעת, לא משתלמת ולא כדאית לכל פוליטיקאי. תודה, חברת הכנסת קטי שטרית. חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף. סליחה. חברי הכנסת דוד ביטן, ישראל כץ וחיים כץ. מה עכשיו?

עושים הרבה רעש באולם. אתה שמעת על מה דיברנו עכשיו? שמעתי. מה דיברנו? הינה, קיבלת 1,000 דולר, תגיד מה דיברנו. לא צריך. לא, כי לא שמעת. הוא לא צריך, הוא קיבל חצי מיליארד. כי לא שמעת. קיבלתי 53 מיליארד שקל. זה לא משנה, ה-1,000 דולר שלי שווה יותר.

כמה קיבלת? 53 מיליארד שקל. אוקיי, חברים, בואו נחזור לממלכתיות. אלקין נתן לך? בנט נתן לך 53 מיליארד שקל? לא בנט, מדינת ישראל. דרך אגב, בנט ולפיד, לא בנט ולפיד. אני רוצה לספר לך, תודה, אי-אפשר. זה כמעט כמו תקציב הביטחון במדינת ישראל. כל הכבוד.

אנחנו צריכים לסגור פערים. ראש הממשלה בפועל, כל הכבוד. תודה, תודה, דוד אמסלם. כל הכבוד, אתה גדול. אוקיי, אז בוא נכבד את חבר הכנסת אבי מעוז. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לאור הקמת ממשלת השמאל הפרוגרסיבית, שקיומה מאיים על זהותה היהודית והלאומית של מדינת ישראל, שקט, שקט, ניצחת את אחמד. שקט, שקט, קיבלת חלק מהכסף? אדוני, זה לא קשור לנאום שלי בכלל. לא, בוודאי. תנו לחבר שלכם, אתם ביחד באופוזיציה. תשמע, עכשיו עדכנתי את המספר. עשית לו בית ספר, מנסור. לא, תזכור: 30 מיליארד שקל, תוכנית כלכלית, 20 מיליארד שקל, לתחבורה, 2.5 מיליארד שקל, פשיעה ואלימות, וחצי מיליארד שקל?

וחצי מיליארד שקל לתיקון עיוותים. דמי כיס. חצי מיליארד לאחמד טיבי, הקופה הקטנה כמה?

הקופה הקטנה, חלוקה למסגדים, חצי מיליארד? חצי מיליארד דמי כיס. קופה קטנה. הכול בהתאם לחוק. אדוני, אני יכול להתחיל מהתחלה? בוודאי, בוודאי. מר מנסור, סדר את החוק. בוא אני אגלה לך סוד: ה-200 מיליון שהוא קיבל, בהתאם לחוק. הם יסדרו לך את כל החוקים, אל תדאג. ה-200 מיליון שהוא קיבל בפועל על כביש חוצה טייבה,

תודה. האמת, אבל, היושב-ראש, תודה, חברי הכנסת. היושב-ראש, אבל זה בושה שהוא מציע לך 1,000 דולר. בסוף יסתבר לך שלא קיבלת כלום.

בבקשה, חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אני אתחיל מהתחלה, ברשותך.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לאור הקמת ממשלת השמאל הפרוגרסיבית, שקיומה מאיים על זהותה היהודית והלאומית של מדינת ישראל, אני רוצה לחזור על הראשונות ולהזכיר מהם הערכים והמושגים הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, שאותם נדרש לשמור ולחזק: חיזוק תודעת הצביון היהודי, לאור המגמות לטשטוש צביונה היהודי של המדינה, מגמות שהתחזקו עם הקמתה של הממשלה הנוכחית, נדרשים תיקוני חקיקה במגוון תחומים ציבוריים על מנת לחפות על השחיקה שנוצרה בצביון היהודי של המרחב הציבורי. בתחומים אלו נכללים בין השאר מעמדה של הרבנות הראשית, הנתונה למתקפה בלתי פוסקת ולניסיונות להחלשתה, שמירת השבת במרחב הציבורי, שיש מי שמבקשים לצמצמה עד כדי ביטולה, מערכי הכשרות והגיור, שנמצאים בסכנת הפרטה שתרוקנם מתוכן, סמכויות בתי הדין הרבניים, שצומצמו על ידי בג"ץ, מעמד המקומות הקדושים ובראשם הכותל המערבי ועוד. חיזוק ערך המשפחה, לנוכח התמוטטות מעמד המשפחה בעולם המערבי, דבר שמקרין אף על החברה בישראל, התמוטטות שבאה לידי ביטוי בדחיית גיל הנישואים, בירידה במספר הילדים למשפחה ובעלייה משמעותית באחוזי הגירושים, נדרש מהלך לאומי בחקיקה ובחינוך כדי לעצור את הסחף ולהשיב את מעמד המשפחה למקומו הראוי. חיזוק תודעת הצבא היהודי המנצח, הגיעה העת להשיב את צה"ל להיות מה שהוא יועד לו בעת הקמתו, דהיינו הצבא של המדינה היהודית, שעסוק אך ורק בביטחון מדינת ישראל והעם היהודי, ולא בקידום אג'נדות אזרחיות כלשהן, לא בגירוש חלילה של יהודים מביתם ולא בשום דבר אחר שחורג מייעודו של צה"ל. חיזוק תודעת זכותנו על ארץ ישראל, אחרי כל הניסויים הכושלים של נטישת חבלי מולדת ומסירתם לאויבינו ואחרי הפקרת המשילות באזורים שונים בארץ, הגיעה העת לחזור למושגי הבסיס שעל פיהם ארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל ולממש מושג זה בחקיקה, בהסברה ובמעשה, ובהשבת המשילות והריבונות של המדינה בנגב, בגליל, בירושלים, בערים המעורבות וביהודה ושומרון, כהתייחסות נורמלית של כל עם כלפי ארצו. זהותה היהודית והלאומית של מדינת ישראל מאוימת על ידי כוחות רבי-עוצמה מבית ומחוץ ועל ידי הממשלה הנוכחית. נעשה כל שנוכל, יחד עם שאר חברינו למחנה היהודי-לאומי, כדי לבלום איומים אלו ולהפיל את הממשלה בהקדם האפשרי.

תודה, חבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת עופר כסיף,

עוד לא חשבתי. אני בעד הנגד. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, היום הוא יום המודעות לחטיפת ילדי תימן. אני מצר על כך שאיננו מציינים אותו כאן בכנסת ונותנים בכך לפחות התייחסות אנושית בסיסית למשפחות הכואבות. אין אפשרות להכחיש את הטרגדיה שעברו משפחות רבות מיוצאי תימן, מזרח ובלקן. ילדים אבדו לבלי שוב, נעלמו למשפחותיהם ללא כל הסבר. בוועדת החקירה הממלכתית ובתחקירים העיתונאיים הרבים שנעשו בנושא התגלתה תמונה קשה, קשה וברורה, של רשלנות פושעת, התנהגות גזענית, זלזול מוחלט בטובתם ובעצם אנושיותן של המשפחות הרבות שהתגוררו במעברות. ישנם מקרים רבים שבהם נמסרו ילדים לאימוץ ללא אישור ואפילו בלא ידיעתם של הוריהם, מקרים אחרים שבהם ילדים מתו בבתי חולים, וגם אז לא טרחו להודיע להוריהם ולאפשר להם להיפרד ולקבור את ילדיהם כהלכה. הפשע הנורא הזה של ניתוק ילדים ממשפחותיהם לא היה מתאפשר אילולא היה מנגנון המדינה לוקה בהשקפת עולם מתנשאת וגזענית, כזאת שרואה בערבים, לרבות ביהודים יוצאי ארצות ערב, נחותים מיהודים יוצאי אירופה ואמריקה, ועל כן אפשרה לנהוג בהם כאילו לא היו אדם אלא, כדברי בן-גוריון, אבק אדם. כבר בשנת 1950 אמר חבר הכנסת מאיר וילנר בדיון בנושא המעברות שהיה בכנסת כי, ואני מצטט: "כל חבר כנסת בלתי משוחד יודע שהמצב הוא בכי רע". וכמו אז כך גם היום: הגזענות מובילה למעשים מפלצתיים כנגד ערבים, יוצאי אתיופיה, וכן, גם נגד יהודים יוצאי ארצות ערב והאסלאם, שעדיין מופלים לרעה בידי ממשלות ישראל ובידי מעסיקיהם. עלינו לרפא את פצעי העבר באמצעות חשיפת הפשעים והמחדלים ופיצוי עליהם ולהבטיח כי לא יישנו.

תודה, חבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת אורי מקלב. מכובדי היושב-ראש, שרים, שרות, חברי כנסת, בדיון הקודם השר לענייני דתות גם דיבר על רבנים ואמר במליאה הזאת שרבנים חשובים מאוד, כמו הרב שמעון בעדני שליט"א, תמך בחריש בהסכמים ובחוקים של שבת. אני קיבלתי וביקשתי, ויש לי את החתימה של הרב בעדני, לא מלפני הרבה חודשים, יחד עם הרב קנייבסקי והרב אדלשטיין והרב סילמן והרב רוזנברג.

על ראש המועצה,

שהוא פורץ מה שהיה מקובל. הוא חתום על זה, לא מישהו אחר. איזה הסכמות? איך אפשר לבוא לכאן ולשקר? יותר מזה, בחילול שבת הוא רוצה? חילולי שבת בפרהסיה במקומות,

אז לבוא לכאן ולהגיד שהרבנים מתירים את השקר הזה? אנחנו נמשיך כל הזמן לחשוף, להציף ולהראות שאתם רוצים עכשיו לשנות דברים שהם בליבה של היהדות, בליבו של הצביון, בליבה הזאת שאנשים מאמינים שיש פה מסורת. לא מסתתרים מאחורי זה שאנחנו נעמוד ונשמור על הסטטוס קוו, אלא משנים את זה ובאים ואומרים: כשר,

אנחנו נעשה דברים שהעם רוצה.

חבר הכנסת גפני, אני לא יודע אם היית כאן, והוא בא ואומר: אתם אומרים הכול או לא כלום. כן, אנחנו אומרים הכול או לא כלום. אני לא מכיר פשרות, אני לא מכיר ויתורים. אלה דברים שהגיעו, מאיזה בית מדרש הוא מביא את זה? מבית מדרש של הרפורמים. משם הוא יכול להביא פשרות, שינויים. אנחנו יודעים שיש תורה אחת. ועל זה לבוא ולהגיד "הכול או לא כלום" ולכן אנחנו נתאים למה שהציבור רוצה?

הציבור רוצה כשרות אמיתית ולא מזויפת, הוא רוצה נישואים וגירושים אמיתיים ולא מזויפים. הוא בז לדברים אחרים. אתם מרמים אותו ואתם אומרים לו שזו באמת יהדות אמיתית, אורתודוקסית,

ואנחנו נעמוד כאן יום-יום ופעם אחר פעם ואנחנו נחשוף, לא ניתן לכם את זה. ולמה אנחנו אמרנו שאתם לוקחים את זכות הקיום? זו זכות הקיום שלנו כמדינה. שום דבר אחר אין לו את זכות הקיום. ואני רוצה להגיד לך את זה, אדוני היושב-ראש, פעם אחת בהיסטוריה, ואני נמצא כבר לא מעט שנים, הסמקתי במליאה, וזה כשעמד נציג של יש עתיד ודיבר על הזכות האלוקית, שיש לנו הבטחה אלוקית על ארץ ישראל, ועל זכות הקיום שלנו, וזה מהתנ"ך, שם כתוב על זכות הקיום שלנו. חבר הכנסת אברהים צרצור אמר לו: כן, אבל כתוב עוד דברים, את זה אתם לא שומרים, זה לא רק הדבר הזה, יש לזה גם הבטחה,

שצריך לשמור על גם הדברים האחרים. ועל זה בזים, אי-אפשר לטעון לזכות, לקיום זכות על ארץ ישראל, בלי שאר הדברים שהתורה מצווה אותנו.

זה לא שני חלקים, זה חלק אחד built in. כשאתם הולכים ועוקרים והורסים את המסגרת הזאת שעד עכשיו הייתה ב-73 שנה של קיום מדינת ישראל, היו הדברים הבסיסיים של הממשלה, של המדינה, של הפרהסיה, שהאיש שרצה לשמור הלכה ורצה לשמור על המסורת היהודית והשורשית, נתנו לו את האפשרות. אתם רוצים לעקור את, להפעיל את כל הדברים, שאנשים לא יוכלו לשמור את השבת. הפרהסיה תהיה אחרת. אתם מערערים את זכות הקיום, ולא בכדי אנחנו אומרים על הסכנה הזאת, אנחנו מחדדים את הדבר הזה. אנחנו יודעים שהדברים האלה הם בליבה, ואתם מסכנים לכל אורך הדרך. ואני אגיד רק משפט אחרון: זה לא רק על זכות הקיום. אנחנו חושבים שהדברים האלה היו עד עכשיו בהסכמים קואליציוניים, שמירת השבת, הכשרות, הנישואים והגירושים, ועצמאות החינוך לא היה בהסכמים הקואליציוניים. הקמת המדינה הייתה בהבטחה, בהתחייבות, לראשי אגודת ישראל דאז: הדברים האלה יישמרו.

זה חלק מהבנייה, מהיסודות. לבוא ולהגיד שזה הסכם קואליציוני זה עוד מהשקר שאנחנו לא ניתן להשריש אותו

תודה, חבר הכנסת. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת משה גפני.

כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, אני שמח שאתה נמצא במליאה, השר לשעבר ישראל כץ.

אני רוצה לדבר על תוכנית מסוכנת שמסכנת את מרקם החיים בעיר טייבה ואת הפיתוח העתידי.

תקשיב, תקשיב. יש תוכנית להפקעת 600 דונם ולהזזת כביש 444, שפעלנו רבות, באמצעותך, כדי להתחיל לעבוד בו, וגויסו כ-140 מיליון שקלים. 200. הינה, אתה אומר 200. עד עכשיו. רק 200?

לכביש 444. תן לנו משהו מקופה קטנה. ועכשיו יש איזו תוכנית להעתיק אותו מערבה, לכביש 6 ולהפקיע 600 דונם ולפגוע באפשרות של פיתוח עתידי, של פיתוח כלכלי. טייבה כבר שילמה מחיר כבד בהפקעות, גם בסלילת כביש 6, גם ברכבת. התוכנית הזאת פוגעת לא רק בטייבה, בטייבה בעיקר, 600 דונם, אבל גם ביישובים בסביבה. הממשלה מבטיחה פיתוח עתידי וכדומה.

דבר לצד השני. כי אני, אין צד שני, אין ממשלה פה. הממשלה, הדוולה, יושבת לידך. אין ממשלה, אין אל-חוכומה. הוא ראש הממשלה בפועל. הם עשו לו מסז', לפני יומיים הם עשו לו מסז'. לכן, כל הזמן טענו שאי-אפשר שטייבה תתפתח מערבה, כי זה שמורת טבע, אזור נחל וכדומה. פתאום אפשר להפקיע לטובת כביש. אנחנו נגד,

התוכנית הזאת. די עם עקרון ההפקעות. יישובים רבים התאגדו כדי להתנגד לתוכנית הזאת. אבל זה גם, מותר לפעמים להגיד מילה טובה לישראל כץ, תקשיב. מותר להגיד מילה טובה לישראל כץ? הוא גם היה שר האוצר וגם היה שר התחבורה, וכשהוא היה שר תחבורה, פעלנו מולו כדי לפתח את כביש 444 בטייבה. אחמד, כשלא הייתם איתנו בקואליציה.

וכל הכספים שאני השגתי במשך שנים, בגובה של חצי מיליארד שקל בערך, דחיפה, השתתפות או השגה, לא הייתי בקואליציה ואני לא מתכוון להיות בקואליציה. ולכן, תקשיב, זה היה פרויקט גדול, הפרויקט הזה של 444, שעזר ליישובים באזור, טייבה, טירה, קלנסווה, כוכב יאיר, צור נתן, צור יגאל. עכשיו פתאום מעתיקים את זה, הכול הולך לטמיון. איזה מין מחשבה הזויה זאת? לא לוקחים בחשבון את האינטרס הכלכלי העתידי של תושבי טייבה? איך אפשר לקבל את זה? אנחנו נתנגד בכוח לדבר הזה.

ואני לא מסתכל פה, כי אין פה, אתה רואה,

רק השרה פרקש. רגע, זה לא בסדר שהשרה פרקש פה? נכון, גם השרה אורנה ברביבאי, אבל כנראה שאתה חושב להחזיר את החברים שלך לשלטון, לכן אתה מדבר איתם. עכשיו הבנתי מה, חבר הכנסת טיבי, אני יודע לעבוד מתוך האופוזיציה מול הממשלה, ואני לא מאוד מבקש מהם לקבל אותי לקואליציה. אוקיי, אז תודה, חבר הכנסת אחמד טיבי,

אנחנו לא הבטחנו,

ונהגנו בשוויון אזרחי, וזו ההשקפה גם היום. שם הבטיחו 53 מיליארד, להלבין 11 יישובים בנגב. תעקוב, תעקוב. הוא עכשיו מחזיק את הממשלה,

אין מיסים על הדיבורים, אל תתחייב. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. לא, תעקוב.

אתה בלי להחזיק קואליציה קיבלת את מה שמגיע.

שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גברתי השרה, אנחנו, הכנסת מתבקשת לאשר תקנות בנושא הקורונה, תקנות שהכינה הממשלה הקודמת, ונדמה לי שהכינה ועדת החוקה הקודמת, והאופוזיציה דאז, הקואליציה של היום, צעקו נגד זה ודיברו על זה שאפשר לכתוב על איך צריך לנהל את הקורונה וספרים וכל מה שנלווה. ואני רוצה לשאול: נתניהו עזב את הממשלה, והממשלה הקודמת עזבה ובאה ממשלה חדשה, ונתניהו, יכולים להגיד יריביו ותומכיו, סילק את הקורונה מארצנו. זאת תמונת המצב.

ועלתה ממשלה חדשה בשבוע שעבר, ראש ממשלה של שישה מנדטים עלה להיות ראש ממשלה, שזה סיפור בפני עצמו, ולא זה נושא הדיון שלנו עכשיו, ומייד אחרי שהממשלה עולה מגיעה הקורונה: מגיעה הקורונה במודיעין, מגיעה הקורונה בבנימינה, מגיעים אנשים מחו"ל ומביאים לפה את הנגיף ההודי, ופתאום יש קורונה חזרה. יש לנו מזל גדול, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפללים על כולם, שלילדים בבנימינה לא תהיה קורונה ושיצאו מהעניין הזה, אבל בואו נחשוב רגע לעצמנו: מה היו אומרים הרשעים אם המקום ששם הייתה מתפרצת הקורונה היה יישוב חרדי? אנחנו זוכרים מה היה בשנה שעברה, מה הלבישו על הציבור החרדי כל הזמן, עם אמירות גזעניות ואנטישמיות. מה היו אומרים? מה היו אומרים אם אנחנו היינו באים עכשיו ואומרים: החילונים מפיצים את הקורונה? מה היו אומרים לנו? היו אומרים או שאנחנו סתם חסרי דעה או שאנחנו סתם מדברים. אבל זה מה שעשו לנו, לציבור החרדי, כשהייתה עלייה ביישובים החרדיים. כל התקשורת הייתה מלאה עם זה. כשהייתה ירידה, לא דיברו על זה מילה. איך לא מתבייש ראש ממשלה שכתב ספר איך צריך לטפל בקורונה? אנחנו זוכרים איך הוא עמד ונאם ודרש: ראש הממשלה לא בסדר, לא מטפל בקורונה כמו שצריך, וצריך לעשות א', וצריך לעשות ב'. והינה, הוא הגיע להיות ראש ממשלה, לא עברו חמישה ימים והקורונה חוזרת. בושה.

חבר הכנסת גפני, הוא עלה לכאן ואמר שראש הממשלה הרג 1,000 איש, בנתב"ג, שלא סגרו. 1,000 איש. הייתי יושב כאן, שומע. סופר את המתים. שמענו, כולם. הוא עמד פה ודיבר.

זה שכתב את הספר איך מנצחים את הקורונה. נפתלי בנט, כן, כן. הזמן תם, חבר הכנסת משה גפני. הינה, אני מסיים. כל העולם מחפש את הספר. הוא, נפתלי בנט עמד כאן, אנחנו שמענו אותו. מי ששמע אותו כאן, אתה היית השר המקשר, שמעת אותו כאן, אני שמעתי אותו בחדר. שראש הממשלה נתניהו הרג 1,000 איש.

היה "צריך לסגור את נתב"ג" והיה "צריך לעשות" מה היה צריך לעשות? חתיכת אפס. מה עשית בשבוע הזה כשיש את כל הדבר הזה? מה עשית? אדוני היושב-ראש, אוקיי, תודה.

בושה. אם אני, חס וחלילה, הייתי בקואליציה איתו, הייתי כובש את פניי בקרקע. מה זה? בקושי הגיע להיות ראש ממשלה, כבר הכול חוזר אליו בצורה הזאת.

הוא לא הגיע, הוא לא הגיע

אני נשמע לך ואני מפסיק את הנאום, אבל אחרי זה אני אנאם נאום אחר ואני אספר לכנסת למה הוא החליט על ועדת חקירה ממלכתית, הרי ההחלטה הראשונה היא על ועדת חקירה ממלכתית במירון, והוא לא החליט, הוא היה נגד ועדת חקירה ממלכתית בצפית, כשהבנות של המכינה שם נהרגו. לצערנו הרב, כשהיה האסון הגדול הוא היה שר החינוך והוא היה נגד. אבל זה לא עכשיו, זה בנאום הבא.

תודה, חבר הכנסת משה גפני. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי נמצאת? אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן נמצאת?

חבר הכנסת ינון אזולאי,

אדוני היושב בראש, כבוד השרות, חבריי חברי הכנסת, האמת, תענוג לראות איך על הכבישים של שר התחבורה דאז ישראל כץ רבים פה שני חברים טובים,

בנית מסלול התנגשות הכי טוב שיש.

אם זה יביא אתכם להתנגשות, זה טוב, פוליטית, כן? הרב גפני עמד פה ודיבר על הקורונה, אם היה ביישוב חרדי, לא חרדי. הרב גפני, כן, אני פה. אני רק רוצה להגיד לך, יש לי הצעה לבנט.

בתקופה שהוא היה פה הוא עמד, ותראה את הסרטון על איך שהוא צעק על נתב"ג, 1,000 הרוגים, אתם עשיתם,

הלך והוציא קונטרס. יש לי הצעה בשביל למגר את התופעה של הקורונה, שלא תתפשט, הצעה אחת פשוטה: הוצאת ספר. יש לנו כרגע 45 מאומתים, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, זה הזמן שתחלק את הספר הזה, כדי שזה לא ימשיך. אולי ככה תעצור את זה.

תודה, חבר הכנסת ינון אזולאי. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן,

חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום, יום שני, 21 ביוני, הוא יום המודעות לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, המזרח והבלקן. במסגרת פרשה כואבת זו נחטפו ונעלמו אלפי פעוטות מקרב משפחות עולים חדשים, בעיקר מתימן, אבל גם מעיראק, תוניס, מרוקו, מדינות הבלקן ועוד, בעיקר בשנות החמישים. להוריהם נאמר כי ילדיהם נפטרו, אולם הם לא ראו לא גופה ולא קבר. לא ניתן להתעלם מהעוול הקשה שנגרם לקהילות השונות בפרשה הזאת. ילדים רבים נותקו בכפייה ממשפחותיהם, והן אינן יודעות עד היום מה עלה בגורלם. ועדות הבדיקה והחקירה השונות טרם סיפקו מענה הולם למשפחות, והן ממשיכות לפנות לרשויות בשאלות בנושא, לעתור לבתי המשפט ולהביע מחאה ציבורית על העוול שנגרם להן. מי שהעלתה את זה לסדר-היום הייתה חברת הכנסת נורית קורן, אבל אנחנו מחויבים להמשיך את הנושא הזה. ביום זה אנו עומדים בסולידריות עם המשפחות, שעלו לארץ מתוך ציונות ואהבת ישראל ואיבדו את היקר להן מכול על ידי עוול שנעשה כלפיהן. מדובר על פרשה מהכואבות ביותר בתולדות מדינת ישראל, ונותר עוד הרבה לעשות ולקדם בנושא. ממשלת ישראל בראשות ראש הממשלה לשעבר מר בנימין נתניהו החליטה השנה, בפעם הראשונה בתולדותיה, על מהלך אמיץ וראוי לציון, והוא מתן פיצוי למשפחות ילדי תימן החטופים, אך ישנם עוד נושאים רבים שעלינו לקדם, נושאים כמו הטמעת פרשת ילדי תימן בספרי הלימוד של תלמידי ישראל, קביעת יום מודעות רשמי בלוח השנה של המדינה ועוד. בהקשר הזה אציין כי פניתי ליו"ר הכנסת חבר הכנסת מיקי לוי, לקידום יום מיוחד בכנסת, יום מיוחד לציון הפרשה. עלינו להמשיך ולפעול על מנת לקדם את מיצוי זכויותיהם של בני המשפחות הדואבות, שנושאות עימן את הכאב עד עצם היום הזה, ובכך להתחיל ולרפא, ולו במעט, את פצעי ההיסטוריה. לצד זה נפעל באמצעים העומדים לרשותנו לטובת קידום הנצחת מורשת ילדי תימן המפוארת, השזורה לנצח בתולדות עמנו. אני באופן אישי מתכוונת לא להרפות מהנושא הזה. אני מתחילה בקידום יום מיוחד בכנסת, אבל יותר מזה, הטמעה בספרי הלימוד. לא נרפה עד אשר הפרשה הזאת תמוצה. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת קרן ברק. חבר הכנסת יעקב מרגי,

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, גם אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת אופיר סופר נמצא? בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ביום שבת האחרון היו אירועים מאוד אלימים בכפר דיר אל-אסד שבגליל. האירועים האלה התחילו בעצם כאשר בוצע ירי, או לפחות התעורר חשד לירי, בחתונה בכפר, וכוח משטרתי, צריך לומר לא גדול, הגיע למקום. לאחר מכן האירוע התפתח לאלימות שלא ראינו כמוה, אני חושב, שנים רבות ברחבי הארץ. אני אומר "אולי לא ראינו שנים רבות", אבל כן ראינו את זה קורה בחודש האחרון. אדוני יודע בדיוק עד כמה הסוגיה הזאת של כלי הנשק, עד כמה הסוגיה הזאת של אובדן השליטה במגזר הערבי, עד כמה הסוגיה הזאת בוערת, ובחודש האחרון היא גם קיבלה משמעות שהייתי אומר שאולי ציפינו שזה יקרה, אבל בהחלט הופתענו מהעומק ומהעוצמה של ההתנגדות הזאת. לצערי, לאחר החודש הזה היה מצופה שהשר לביטחון הפנים, ולאחר החודש הקשה שעברה משטרת ישראל, ולצערי הפגינה איפוק-יתר אל מול האלימות, אל מול התוקפנות בהר הבית, אל מול התוקפנות בערים המעורבות, בלוד, ברמלה, ואל מול התוקפנות בגליל ובנגב, השר לביטחון הפנים, מי שאמור להיות האבא של השוטרים, מי שאמור לגבות אותם, מי שאמור לגבות אותם לא בגלל שיכול להיות שהם לא יטעו אלא בגלל שיכול להיות שהם יטעו, והם נמצאים לפעמים ברגעים של סכנת חיים ובכל אופן הם צריכים לקבל החלטות שהן לא כל כך פשוטות, השר לביטחון הפנים בחר לא לגבות אותם, בחר להחרים להם את הנשקים, בחר להעביר מסרים שכביכול מראים שהם בהחלט חשודים ובאשמה. לא כך מצופה מהשר לביטחון הפנים לנהוג באירועים האלה. ככה לא ננצח את הסוגיה הזאת. אני חושב שזה גם אינטרס של המגזר הערבי. ככה לא מנצחים את האלימות הזאת.

תודה, חבר הכנסת אופיר סופר. שנים אנחנו קוראים לאסוף את הנשק הזה מהחברה הערבית. חבר הכנסת יצחק פינדרוס. מכיוון שהדיון הוא על תקנות קורונה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מחזיק בידיי שני ניירות, אחד משמונת,

הוא האמצעי, נפתלי בנט, אחד משמונת ראשי הממשלות שמונו כאן בשבוע שעבר במדינת ישראל, אני רוצה פשוט לצטט, ואני מצטט את המקור: "אני פונה למירי רגב ולנתניהו: איך למען השם אפשרתם להכניס אוטוסטרדה של כל המוטציות בעולם לתוך מדינת ישראל? התרענו בזמן אמת, זעקנו בזמן אמת, אמרנו: 'תשתלטו על נתב"ג'. בזמן אמת, לא בדיעבד. אמרנו: 'תשתלטו, תבדקו את האנשים לפני שהם עולים למטוס, עם הנחיתה בארץ'. בדובאי עשו את זה, בסיישל עשו את זה,

ואתם מעיזים לעמוד פה ולהגיד: 'הו, כמה הכול נפלא. בואו תלמדו מאיתנו'. מה נלמד מכם? בושה וחרפה". למירי רגב, למירי רגב, כן, כן. יש פוסט בפייסבוק של נפתלי בנט: "כבר בחודש מרץ בהיותי שר הביטחון נלחמתי להביא בדיקות לארץ בכלל, ולבצע בדיקות לנוסעים נכנסים בנתב"ג בפרט".

זו הייתה המלחמה הראשונה במדינת ישראל שלא היו הדלפות מהקבינט כל הזמן. אני לא יודע למה, זה מעניין. מי היה בדיוק שר הביטחון? "הצלחנו להביא בדיקות לארץ, זה לא עניין את ראש הממשלה או את שרת התחבורה" אוי, במקרה יש גם עכשיו שרת תחבורה, ולא הייתי צריך להגיד "שר התחבורה" "הם היו עסוקים בדברים אחרים". אדוני ראש הממשלה, במה אתה עסוק כל כך שאת הבדיקות שאתה מומחה עוד מהיותך שר הביטחון לא יכולת לפתור עכשיו ולא להכניס את המוטציה ההודית ועוד מוטציות כאלה ואחרות לפרוץ שוב, כשאתה הוא המוכיח בשער והיודע, המומחה מספר אחת?

לא קורונה, לא מעניין, לא פרנסה, לא מעניין. אז ארץ ישראל כבר לא מעניין, הדת היהודית לא מעניינת, שום דבר לא מעניין, אבל גם קורונה לא מעניינת? מה כן מעניין אותך חוץ מחלוקת השלל ולשבת ולהוציא את נתניהו לאופוזיציה? ראינו את מופע האימים של השר אלקין. חוץ מזה, האם יש עוד משהו, משהו שנשאר בך שעדיין, עדיין מעניין אותך? הנחמה שלנו היא שאתה מיעוט קטן קטן בתוך הממשלה הזאת, וכמעט אפילו לא גורם משפיע שם, לדעתי, בכלל לא גורם משפיע שם.

תודה, חבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. חבר הכנסת שלמה קרעי, ואחריו, חבר הכנסת דוד אמסלם.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מיום ליום מתבררים ממדי האסון של ממשלת ההונאה המסוכנת הזאת, מסוכנת לביטחון המדינה, מסוכנת לזהותה היהודית של מדינת ישראל, ומעל הכול ממשלה מופקרת, מופקרת בשחיתות, בביטחון, ביהדות. אין אף ערך שהממשלה הזאת תהיה מוכנה להיאבק בשבילו. גם עלי התאנה הכמושים הימניים בממשלה הזאת לא יהיו מוכנים להיאבק בשביל אף ערך שאולי פעם האמינו בו. הם ימכרו את הכול למען הכיסא. אדוני היושב-ראש, יש לנו כמה חוקים אל תוך הלילה, אז אני אחלק את זה לפרקים, יש הרבה על מה לדבר. שבוע אחד, ובאמת לא השאירו אבן אחת שלא הפכו בממשלה הזאת, לא השאירו דבר אחד שלא גרמו בו צער למיליוני אנשים שמסתכלים בכאב על גנבת הקולות הזאת והקמתה של הממשלה הזאת. בואו נתחיל בחלק הראשון של מכירת החיסול של ארץ ישראל, שנעשית בחסות כביכול אנשי ימין עם כיפה שיושבים בראשות הממשלה. קודם כול, היום שמענו שיאיר לפיד כבר מכר את ביטחון ישראל, הודיע שמדינת ישראל מתפשטת מערכיה הביטחוניים, וכל תקיפה וכל מבצע שיצטרכו לעשות באיראן, אם נצטרך, ניתן הודעה מראש, נתריע. אל תדאגו, תישנו טוב בלילה, אנחנו כאן ממשלת שמאל, לא מענישים טרוריסטים, לא פוגעים באויבים שלנו בלי הקש בגג. גם באיראן מגיע הקש בגג. נראה לך שמנסור ייתן להם לעשות את זה? תשאל אותו. מנסור ייתן להם את הגיבוי, לצערי, כנראה. אז זה הדבר הראשון שקשור למכירת ארץ ישראל. הדבר השני הוא שההחלטה הראשונה, חבר הכנסת ידידי דודי אמסלם, ההחלטה הראשונה של ממשלת בנט-לפיד היא גירוש יהודים מבתיהם, כאילו חסרים כאן פחונים וקרוונים ובתים בלתי חוקיים בנגב, בגליל וביהודה ושומרון של ערבים ופלסטינים, וכל מה שכואב לממשלה הזאת זה שיש יישוב יהודי חדש, שנמצא במיקום אסטרטגי מעל צומת שהיו בו המון פיגועי טרור. קם יישוב, באו משפחות, במסירות נפש, 50 משפחות מתיישבות ביישוב היהודי אביתר, וההחלטה הראשונה של ממשלת השמאל המביישת הזאת היא לפנות את אותו יישוב, לפנות ולגרש יהודים מבתיהם. בושה וחרפה שככה נראית ממשלה שמנסה להציג את עצמה כאילו יש לה עוד ערכים של ימין. יש לי עוד רשימה ארוכה, אדוני היושב-ראש,

אבל אני לא אגרום לך לקרוא לי לסיים. אנחנו נעצור כאן. נמשיך הלאה אחר כך. תודה, חבר הכנסת שלמה קרעי. חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה, רק שלוש דקות. איך אהבת, רק שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אזרחי מדינת ישראל, הבן אדם שיושב פה כרגע, מנסור עבאס, זה הבן אדם שבפועל מנהל את המדינה.

כל אישור של החבורה שיושבת פה באמצע יקבל את האישור שלו. כל בוקר הם יעשו לו מסז', ישאלו אותו אם הוא צריך עוד כסף, ישאלו אותו: מנסור, אתה צריך לחברה הערבית עוד כמה מיליארדים? יגיד להם:

בבקשה. אנחנו כבר ספונים בתוך האאודי 8 וכו'. דרך אגב, היום ראיתי כאן קצת יותר מדי אנשים. הרי הם הזמינו, הם אישרו 30 עובדים זרים לבוא ולהחליף אותם. כל חבר כנסת, 2 מיליון שקל בשנה, עוד 60 מיליון שקל לחבורה הזאת. עכשיו, אני רוצה להקריא לך, אדוני היושב-ראש: "חבורה של נוכלים. אין לי מילה אחרת להגיד"; נראה אתכם מוציאים אותי, אתם אפסים, אתם חרפה מביאים על הבית הזה, "אתם חרפה ובושה"; "גועל נפש"; אל תיגע בי, הוא אומר למשמר הכנסת, "תתביישו לכם. איך תסתכלו על המשפחות שלכם" בעיניים? "בושה וחרפה, אין לכם אלוהים. אתה מוביל את זה, אבי ניסנקורן, בצורה הכי מגעילה, תתבייש לך, אני בז לך". אני רוצה לשאול אותך שאלת טריוויה: מי לדעתך אמר את הדברים האלה? יושב-ראש הכנסת. מר מיקי לוי, שדרך אגב, שש שנים צרח פה כאילו הוא נמצא בלול תרנגולות, והיום הוא מבקש מאיתנו לסתום את הפה ומוציא אותנו. אתה מבין איך זה עובד? זה מיקי לוי. אבל החבורה הזאת,

מר מיקי לוי, אתה מסתכל על 30 ח"כים שאתם מביאים לכאן? בושה וכלימה.

כשאנחנו עשינו את החוק הנורבגי, מי שהכניס אותו זה גנץ, השותף שלך. הליכוד כמעט לא הכניס אף אחד, אף פעם. אבל כפי שאמרתי, השמאל זה האנשים הכי האלימים במדינת ישראל והכי מושחתים הלכה למעשה. אדוני היושב-ראש, רציתי לומר משהו לגבי השר אלקין. מר אלקין התחיל בקדימה, עבר לליכוד, עבר עכשיו לסער. דרך אגב, הוא ימשיך לעבור. זה בן אדם אופורטוניסט, בן אדם שדואג לעצמו. אף פעם לא הסתפק בכלום, גרידי. הוא אף פעם לא הסתפק בתיק אחד, גם אצלנו בליכוד. זה הבן אדם, עלק דואג לארץ ישראל. הוא דואג למשפחת אלקין בלבד. הוא עולה לכאן ומדבר, הרי הליכוד קיבל אותו, וזאת הטעות שראש הממשלה עשה. ולך, אדוני מר עבאס, אני רוצה לומר, היושב-ראש,

הוא עזב את הליכוד בגלל שלא הסכמנו למנות את פרידמן ליושב-ראש מקורות. זוהי הסיבה האמיתית.

אדוני מר עבאס,

השגת הישג עצום: 53 מיליארד שקל ועוד 500 מיליון שקל קופה קטנה, אמרתי לך, זה 15% מתקציב מדינת ישראל. זה מגיע כמעט לתקציב הביטחון. אני מצדיע לך. במקום שזה ילך לעיירות הפיתוח, במקום שיטפלו בזה בחיילי צה"ל, במקום שזה ילך לקצבאות הזקנה, הבאת את זה למגזר שלך. והם מכרו לך את זה, דרך אגב, נתנו לך. אתה מבין מי זה בנט, מי זה לפיד, זו חבורת אנשים שימכרו לך את הכול. מה שתבקש, תקבל, רק שתדע. במקום שיעזרו לאזרחי מדינת ישראל, גם ליהודים בפריפריה, זה לא מעניין אותם. מנסור עבאס מעניין אותם, בגלל שבעצם אתה מחזיק אותם באמת. עכשיו הם כבר נכנסו לוולוו, לאאודי, ללשכות, אתה, דרך אגב, לא נכנסת לאף מקום.

מה שתבקש, הם ייתנו. אל תדאג, כל מה שתבקש. למה? אתה מחזיק אותם במקום מאוד רגיש. ולכן אני רוצה לומר לך לסיום, כן.

עוד דבר אחד, אדוני היושב-ראש. מה לעשות, אתה בעצם נאמת פה בערבית.

יש לך נאום ליהודים ונאום לערבים. חס וחלילה. אתה אמרת כאן, חס וחלילה. בערבית, שאתה בעצם דואג לכך שיחזירו את כל השטחים שהופקעו לאנשים,

וזו משימה לאומית.

מר מנסור עבאס, בסופו של דבר, כן.

אתה בעצם ראש הממשלה בפועל במדינת ישראל. מה שתרצה, תקבל. תודה, חבר הכנסת דוד אמסלם. טעית,

טעית בתרגום ואתה מסלף את הדברים שלי.

אתה יודע, אני אשב איתך ואתרגם לך את הנאום שלי.

מי שתרגם את זה, דרך אגב, זה, אתה הרי שמעת את זה. אני הרי לא מבין בזה. מישהו בטלוויזיה תרגם את זה.

כל הזמן מנסים לסלף את הדברים שלי. מנסור, למה רק 53? תיקח 500. ודוד,

תאמין לי, תאמין לי שהיית חותם על ההסכם הקואליציוני בשלוות נפש.

הכסף הזה מגיע לחברה הערבית, וזה לא בשנה אחת. מנסור, ותשווה את זה לתקציב של חמש שנים.

אני אמרתי לך פה לפני כן שאתה בדיוק כמו הרשימה המשותפת מבחינתי.

גם אם היה רוצה ראש הממשלה, לא היינו מאפשרים את זה. אוקיי. חבר הכנסת איימן עודה. חבל

תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, יש זמנים שגם מדינה צריכה להסתכל על עצמה ולומר סליחה. זה לא בושה לבקש סליחה. יש פרשה שמלווה אותנו כבר מעל 70 שנה, חטיפת ילדי תימן. כשקמה המדינה, אז ה"בעלי בתים" פה, אלו שהסתכלו עליי ועליך, על שנינו, כמו סרח עודף, חטפו ילדים ומכרו אותם למשפחות אחרות. במשך שנים הכחישו את זה, אמרו: לא היה ולא נברא. אני זוכר כילד, כשפרצה פרשת עוזי משולם, התייחסו אליו כמו אל אדם משוגע. מי שהיה מזדהה איתו, אמרו: אדם לא נורמלי. פשוט לקחו את התלמידים שלו, את הקבוצה שלו, קראו להם כת והפכו אותם למשוגעים. אנשים התביישו לומר: אנחנו מזדהים עם המאבק. חברת הכנסת לשעבר נורית קורן הקימה כאן ועדה, והתיישבתי שם לא מעט, ושמעתי עדויות שאני לא מאמין שהמדינה שלי, שהעם שלי התנהג בצורה אכזרית כל כך לעולים. חטפו להם את הילדים, זלזלו בהם, אמרו להם: נפטר, מת, קבור שם, קבור שם. לאחר שנים פתחו את הקברים, לא גופה, לא עצמות,

לאט-לאט המדינה מכירה בזה. עדיין זה מאוחר, לאט ולא מתקדם. אני רוצה לנצל את במת הכנסת לחזק את עמותת עמרם, את ידידי רזיאל נהרי והחברים שסביבו, שעושים הכול על מנת שהנושא הזה לא ירד מסדר-היום. ואני תומך במפגינים כאן בחוץ, שיוצאים למאבק תחת הכותרת:

צדק וריפוי. אי-אפשר לטאטא את הסוגיה הזאת מסדר-היום. אי-אפשר לומר: אז היה. יש כמה משפחות שעדיין, כנראה הילדים שלהם, האחים שלהם עדיין חיים, וכנראה באיזשהם ארכיונים כאן במדינה עדיין קיימים השמות, היכולת לזהות אותם, לקשר בין המשפחות.

אדוני היושב-ראש, מהממשלה הזאת אני לא מצפה כלום,

אין לי שום ציפייה חברתית. האמת, אני אגיד לך משהו, מנסור: זה לא סוד, אני מאוד אוהב אותך.

כי אתה קודם כול המזרחי היחיד הממשלה הזאת. הממשלה כולה אשכנזית, ראשי הסיעות.

ברוך השם, יש לי ראש סיעה אחד מזרחי.

1. 2. כמה שידברו פה, אתה היחיד שדאג לדברים חברתיים. בואו נגיד את האמת. רבותיי, לא צריך, הוא גם הדתי היחיד בממשלה. נכון. אני אומר את האמת, לא מתבייש. אתה דאגת לדברים חברתיים. בשונה מכמה ראשי סיעות נוכלים פה, שכל אחד דאג לאאודי, לעניינים שלו, אתה דאגת לחברה שלך. רבותיי, אני חושב שצריכים ללמוד ממך, צריך לדאוג. ואני גם אעיד, אתה דיברת לא מעט גם כשישבת שם על איסוף כלי הנשק, על איסוף של כל האלימים. זה לא נולד עכשיו, ואני מצדיע לך על זה. ברור לי שזה לא פשוט, גם מול החברה שלך. בנושאים החברתיים שאתה מייצג, שאפו, כל הכבוד. אבל כל אותם מהממשלה, ראשי הסיעות, שמדברים שום דבר חברתי, כן. אז אני באמת לא מצפה מהממשלה, אבל מקווה שהכרה, צדק וריפוי יהיו, וכמה שיותר מהר. תודה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שתכננתי לוותר על הנאום שלי, אבל שמעתי את חבר הכנסת מלכיאלי, שפתאום קיבל הארה של צדק ושוויון. אני שומע את החברים ממפלגת ש"ס,

מוטב מאוחר מאשר אף פעם.

אז אני שומע את החברים ממפלגת ש"ס מדברים על אשכנזים ועל ספרדים, ואני מסתכל על הרשימה של מפלגת ש"ס בכנסת ואני מנסה למצוא אשכנזי אחד שם, אחד.

אנחנו מבקשים לאזן אתכם, מה אתה רוצה? ויותר מזה, אני אמרתי: ואללה,

אז אין אשכנזי, אבל אולי יש נשים.

ואז אני מסתכל בתוך הרשימה, ואללה, אין. ומצד שני, אני מסתכל על הממשלה, נו? ואני רואה גם אשכנזים וגם ספרדים, כולם נוכלים. וגם דתיים, מי דתי?

ממשלת, מי דתי? וגם חילונים.

אתה לא יודע מה זה דתי.

אולי מנסור. מי דתי,

עם ישראל, אני כמובן לא אחדש לך, אבל עם ישראל היה שנתיים בגלות, שנתיים, אלפיים שנה בגלות, נכון? שנתיים באופוזיציה, עכשיו. ובאלפיים שנה האלה, זה לא פלא שאנחנו שונים. ההבדל בינינו לבינכם הוא שאנחנו מוכנים לקבל ולחבק את האחר ולכבד את הערכים של האחר,

אבל אתם לא.

כל מה שלא לרוחכם זה לא לגיטימי,

זה פסול. ולכן, מלכיאלי חברי, אתה מוכן לבוא למזבלה לכבד,

לפני שאתה מטיף מוסר לאחרים, כן. תסתכל רגע פנימה, תראה, אולי גם יש סיבה שאתם באופוזיציה ואנחנו בקואליציה. אנחנו לא, אולי העם רוצה חיבור בין אנשים שונים. אולי העם רוצה שמדינת ישראל, החברה הישראלית תהיה מלוכדת ומגובשת, גם אם היא לא מסכימה על הכול אחד עם השני. אני בעד.

מקווה שהקואליציה הזאת תמשיך ותתפקד, ונעשה טוב למדינת ישראל,

גם לגברים, גם לדתיים, גם לחילונים,

חבר הכנסת אלכס קושניר. חבר הכנסת משה אבוטבול,

שמעתי שראש הממשלה התקשר לכל אחד מהשרים לשאול אותו איך עבר עליו השבוע הראשון כשר. לא יודע מה כל אחד סיפר לו,

נספר לך אנו מה עובר עלינו כאזרחים. כזה מעליב ומצחיק לשאול את זה לנוכח השבוע הפחות-מוצלח שכולנו חווינו בתקשורת. חוסר התיאום בין השרים והמחלוקות הפנימיות מתחילים לצוץ מעל פני השטח, כאשר רואים את מלחמתה של שרת החינוך נגד שר הבריאות על כך שחילק הוראות בנושא הקורונה ללא רשותה, או המחדל החמור שמאשימה בו שרת התחבורה את שר הבריאות בנתב"ג, ועוד שלל דברים שחברים בקואליציה אומרים על גנץ, שר הביטחון, שהוא ילדותי וכל פעם מגיח עם רעיונות מוזרים ללא תיאום, כאשר אתה רואה את השרה לאיכות הסביבה, שלא מסכימה לאפשר שנשים דתיות תוכלנה ליהנות מאוצרות הטבע ברחיצה נפרדת לנשים, ולערביות כן אפשר, אבל באיכות הסביבה, הנשים הדתיות הן כנראה לא חלק מהסביבה. והתוכניות להקמת בחינה מחודשת של הסטטוס קוו בכל הנושאים הדתיים, דבר חמור, ולא העזו מאז קום המדינה לנגוע. ספרו לנו שיש לנו, לדתיים, זכות וטו בקואליציה לעצור את הפגעים. איך ניתן בכלל לסמוך עליכם? אתם חברים לאיש משחית. הדבק היחיד שמחזיק את הקשר ביניכם זה דבק הפלסטיק שמחזק את הכיסאות שעליהם השרים יושבים. שבוע גרוע שאפשר להבין מה מצפה לנו ממנה, מאותה ממשלה, כאשר רואים איך ההתחלה נראית, מובן גם מה ההמשך. כשמזמינים רצף לרצף את הסלון בבית, כבר מהמטר הראשון אתה יודע מה האיכות של העבודה שלו, האם הוא מקצוען או איש חלטורה שיסכן עם המרצפות הרעועות את הליכתך בסלון הבית. שר הדתות מדבר על חילול השם. אין חילול השם גדול יותר מעצם חבירתכם לאנשים הבזים לכל דבר שבקדושה.

את הרבנים שמזוהים עם הציבור שבעבר נמנתה עליו, כמה הם כואבים וכועסים על זה שאתה ובנט, ובכלל ימינה, בזים להם, שומעים אותם ועושים מה שאתם רוצים. ואחרי זה אתם כועסים על ליצמן, למה הוא אומר לכם להוריד את הכיפה? אתם לא מתייחסים לדבריהם. אתם לא סופרים את הרבנים שלכם. זה חילול השם. תתביישו לכם. שרת התחבורה רוצה וחולמת על תחבורה ציבורית בשבת, להרוס כל סממן תורני במדינה, שר החוץ תולה לו דגל כצבעי הקשת שלאחר המבול במשרד החוץ, סמוך לדגל הרשמי של המדינה, איזו השוואה ואיזו התרסה, שר התפוצות כבר מצהיר שתהיה פתיחות לכל הזרמים ביהדות,

הרפורמים והקונסרבטיבים הם לא זרם ביהדות, הם עושים זרם ליהדות. גם אם יש להם כאן ליצן שמייצג אותם בכנסת, זה לא מכשיר אותם כזרם,

היהדות האמיתית היא רק זו שמבוססת על פי השולחן ערוך ונושא כליו. הגיור שלהם זה בדיחה עצובה וזיוף מהותי לכל מה שחז"ל העבירו אלינו.

כמשל מובן, הייתה קבוצת פושעים שחטאו למלך בחטאים שונים: האחד הצית את שדות המלך, השני שדד בנק של המלוכה, השלישי העלים חלק מהמיסים, הרביעי הלך וזייף את המטבעות של המלוכה שבהם חקוקה דמותו של המלך. המלך, ברחמיו, אחרי הפצרות רבות, הסכים לסלוח לכולם, חוץ מאותו פושע שזייף את דמותו של המלך. על זה אין סליחה וכפרה לרפורמים, שמזייפים את היהדות.

תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול. חבר הכנסת שמחה רוטמן. אחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני

כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת,

אני רוצה להתריע על פגיעה חמורה בהפרדת הרשויות במדינת ישראל. אני חושב שזה לא תקין שכבודו הוא גם ראש הממשלה וגם יושב-ראש הישיבה בכנסת. לא חשבתי על זה. זה בלתי אפשרי. אנחנו צריכים הפרדה בין הרשות המחוקקת לבין הרשות המבצעת, והעובדה שמי ששולט בממשלה גם מנהל את ישיבות הכנסת זה דבר שפוגע ביכולת שלנו לנהל פה תהליך מנותק מהשיקולים של איך ממשלה צריכה להתנהל בישראל.

אם אפשר, שכבודו יתחלף עם לפיד, הוא ישב כראש ממשלה חלופי בינתיים, אולי כראש ממשלה קבוע, והם ינהלו את הכנסת. אני חושב שזה הדבר המתאים בנסיבות העניין. ומה בנט יעשה? מה שהוא עושה עכשיו, כלום. זה דבר ראשון. אני מבקש הערה לסדר, אם אפשר לקרוא לזה כך. אבל בישראל אין הפרדה כזאת, כי הממשלה והכנסת משולבות אחת בשנייה. ובית המשפט שולט על שניהם. אז אני חושב שהגיע הזמן, אחרי שנתיים של ואקום שלטוני, שאנחנו נבנה את מערכת השלטון בישראל בצורה נכונה, ונפריד בין ראש הממשלה לבין יושב-ראש הכנסת. כרגע שניהם יושבים פה לידי, וזו קצת בעיה. לגופם של דברים, אני היום ביקשתי, והאמת היא שגם בשיח הזה אני צריך לבקש מכבודו, כי למעשה מי שמנהל את הממשלה ואת הכנסת, כמו שאמרנו,

ולכן, אני מבקש ממך ופונה אליך שתאשר לנו לקדם את חוק-יסוד: ההגירה לישראל, כי נכון להיום, שליחיך בוועדה המסדרת, השליחה שלך, עושת דברך, חברת הכנסת

לא הסכימה לתת לחוק הזה פטור מחובת הנחה, ואני בטוח שזה בשליחותך,

אני מבקש שתחזור בך ותאשר לנו לקדם את החוק הזה. החוק הזה הוא חשוב, מאחר שהוא, הבקשה תידון בכובד ראש.

מי ידון בה? הבקשה שלך תידון בכובד ראש. במועצת השורא. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בוא לא ניגרר לשיטה הזאת. אז אני מבקש באמת גם להעלות את זה למועצת השורא, כי גם חברת הכנסת עידית סילמן, היא גם עושת דברם. ואני מבקש שתעניקו לחוק החשוב הזה פטור מחובת הנחה. מאחר שבמשך שנים רבות מדינת ישראל, בכל הנוגע לאיחוד משפחות, פעלה לפי תפיסה ביטחונית,

מעל הדוכן, במסגרת הדיון על האי-אמון, חברת הכנסת שרן השכל, היא פלטה פה בטעות את הביטוי: איחוד משפחות מחבלים, ואני אמרתי לה, ואפילו קיבלתי לזה הסכמה מחברת הכנסת גבי לסקי ממרצ, שזה לא ביטוי נכון, כי לא מדובר באיחוד משפחות מחבלים. הסכנה באיחוד משפחות זה לא שאנחנו חוששים חלילה שכל הערבים הם מחבלים. יש ערבים שתומכים בטרור, לצערנו, כמו שאתה יודע, אבל התפיסה היא לא שכל הערבים הם מחבלים, והחשש הוא לא מאיחוד משפחות מחבלים, החשש הוא מאיחוד משפחות שיממש את זכות השיבה ויפגע בזכות הלאומית של עם ישראל למדינה משלו. התפיסה הזאת שמדברת על ביטחון כל הזמן, כאשר מונעים איחוד משפחות בטיעונים של ביטחון, היא לא מחזיקה מים.

איחוד משפחות כמעט לא פוגע בביטחון, יש מקרים שכן, אבל זה כן פוגע בהגדרתנו כמדינה יהודית. וכאשר אנחנו נאשר, חלילה וחס, עשרות אלפי או מאות אלפי בקשות לאיחוד משפחות, אנחנו נממש את זכות השיבה, הזכות הלא-קיימת לשיבה, של הערבים תושבי ישראל, וזה דבר שיפגע ביכולת שלנו לקיים כאן את המדינה היהודית שלנו. ולכן אני מבקש, בכל זאת, אני יודע שאתה השולט בממשלה והשולט בכנסת, אבל אני מבקש שתאשר גם לעם היהודי מדינה משלו, ותגיד לעושי דברך מסייעת ימינה, מסיעת יש עתיד, מכחול לבן, מהעבודה וממרצ, תגיד להם, אם הם יכולים לעזור לנו שתהיה לנו,

מדינה משלו, ולקדם באותה מדינה חוק-יסוד: הגירה בפטור מחובת הנחה, ונעביר אותו בשלוש קריאות, ובעזרת השם תהיה פה מדינה יהודית, ולא אותו מישמש, פלסטר חסר משמעות של חוק איחוד המשפחות, שעובר כל הזמן בהוראת שעה, ובג"ץ מדי פעם מסנן אותו, מקצץ אותו, שולח עליו התראות, וכמוהו גם הייעוץ המשפטי. אז אני מבקש מאוד לתת לחוק הזה פטור מחובת הנחה, ואני בטוח שאם כבודו יגיד לעושה דברו לתת את הפטור, הפטור יינתן במהרה.

תודה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. חבר הכנסת ישראל אייכלר. שמחה, או שיאפשרו לנו לחזור, אז נחזור לשם. אה, בגללך מפעילים עכשיו אצלי. כי רוב הדוברים הם מהמפלגה שלך. זה לא משנה.

כן, כן. יש סדר.

בסך הכול חלף שבוע אחד מאז הושבעה הממשלה, וכל החששות שעליהם הצבענו בחודשיים שלפני שקמה הממשלה מתממשים לנגד עינינו. שרי הממשלה מכריזים מלחמה נגד תורת השם ואלוקי ישראל, נגד השבת, נגד היהדות, והכול בשם השוויון.

אני לא מתכוון אליך, כי אתה הדתי היחיד בממשלה הזאת, ואני מכבד אותך ואת הדת שלך ואת שליחותך, אתה ממלא את זה באמונה. הלוואי שהנציגים של העם היהודי היו ממלאים את השליחות שלהם כמו שאתה ממלא את השליחות של הבוחרים שלך, וכל הכבוד לכם. ועיני אינה צרה בזה שהם הסכימו לתת לכם 50 מיליארד שקלים, כי זה מגיע לכם. רק כשנותנים לישיבות ולציבור הדתי ולצורכי הדת של המדינה מיליארד אחד, הם קופצים ככלבים וכאויבים מרים. אני הייתי רוצה שאותו כבוד שיש להם לצורכי הציבור המוסלמי, וגם לי יש כבוד אליהם, שיהיה להם כבוד גם לצורכי העם היהודי והדת היהודית. ואני עוד לא מדבר על הכוונות וההכרזות להצר את צעדיו של הציבור החרדי בחוסר שוויון משווע, להגיד בפירוש שהם אנשים שלא משלמים מיסים ולא משרתים ולא עושים ולא ניתן להם תקציב. כשהיו פה ממשלות בהשתתפות החרדים, מעולם לא דרשנו לקפח איזושהי אוכלוסייה אחרת, בין שהיא יהודית ובין שהיא לא יהודית, שהיא מוסלמית.

זה לא רק או יהודים או מוסלמים, יש פה יהודים, לא יהודים ומוסלמים, יש פה כל מיני אנשים, ואנחנו בעד שוויון לכולם, אבל לא שמישהו יגיד בפטרונות: אני אחנך אתכם, ואז אתם תהיו זכאים לקבל. אנחנו עדים פה לשיטה של הקומוניזם שקורא לחושך אור ולאור יקראו חושך, לאפליה והדרה יקראו צדק ושוויון ולמלחמה הם קוראים שלום, לכל עוול ועושק קוראים תיקון עולם. עוד יבוא יום וייחשפו הצביעות והשקר בפני הממשלה הרעה הזאת, השאיפה חסרת הרחמים לראות ילדים רעבים בשל תנאים למיצוי כושר השתכרות נגד נשים שעובדות והן צריכות לקבל הנחה במעונות יום וכל מיני קריטריונים שמטרתם אחת: אפליה בין אזרח לאזרח, בין ילד לילד. ואנחנו רוצים להגיד לכם, אנחנו כבר אלפי שנים חלפנו ועברנו הרבה הרבה סוגים וצורות של שלטון. בדרך כלל, זה היה שלטון של לא יהודים. עכשיו אנחנו תחת שלטון של יהודים, ואנחנו צריכים להיאבק כדי להיאחז במסירות נפש בדת שלנו, ואנחנו נעשה את זה. מה שעזר לנו לצלוח את כל התקופות הקשות ביותר זה הקדוש ברוך הוא. את זה אנחנו נעשה גם עכשיו. וכשאני אומר מלחמה נגד השם, אדוני היושב-ראש, ואני לא אקח יותר זמן מאלה שקדמו,

אני לא מדבר על כאלה שרוצים בפומבי ובגלוי לפגוע בנו. אני אגיד איזה דבר שכתוב במדרש שלנו, אתה תאהב את זה,

כשהקדוש ברוך הוא ברא את העצים, אחר כך הוא ברא את הברזל, אז

אז אמר להם הגרזן,

מה אתם מפחדים ממני? אם אחד מכם לא ייכנס בי, אני לא יכול לעשות לכם כלום. הם לקחו כמה אנשים מהציונות הדתית, מימינה, ואז בגרזן הזה הם רוצים לעקור את כל תורת ישראל. עומדים פה שרים ומאיימים על השבת דבר ראשון. במקום לעשות אוטובוסים באמצע השבוע, אין אוטובוסים באמצע השבוע, אין תחבורה ציבורית ראויה, אבל בשבת הם ידאגו שיהיה. וחילול השם הגדול ביותר, אדוני היושב-ראש, אני מבקש משפט אחד, כששר דתי בממשלה מצהיר שילדיו יתחתנו עם גויים שעברו גיורים מזויפים, הוא יתגאה בכך, שרה אחרת מצהירה שהיא תפרוץ את התחבורה הציבורית, ושרה שלישית, בשם השוויון, רוצה לשלול מנשים דתיות, מוסלמיות ויהודיות, להתרחץ בנחלים של הארץ בהפרדה. לכן אנחנו, בעזרת השם, ניאבק בממשלה הזאת, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ותבוא ממשלה טובה יותר לעם ישראל ולתורת ישראל.

תודה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת אוריאל בוסו, ואחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, רשות החשמל פרסמה קול קורא, היא הוציאה להתייחסות ציבורית שינוי מוצע במבנה החשמל. המשמעות של התעריף המוצע, להסיט עלויות משעות הצוהריים לשעות הערב. היום העברתי למזכירות הכנסת בקשה לשאילתה דחופה לשרת האנרגיה. אני לא יודע אם זה מחטף של רשות החשמל לשרה הנכנסת או שזה סוג של לחץ, אבל הציבור צריך לדעת. המשמעות היא פשוטה: לייקר את החשמל למשק הבית, גברתי השרה הגיעה, והרצתי לך, אז אני אסביר: המשמעות של הקול הקורא להתייחסות הציבור היא לייקר את החשמל למשק הבית בין 3.5% ל-4%, כי בבוקר החשמל יהיה יותר זול, אבל אנחנו מדליקים דוד ומזגן ומטפלים בילדים אחר הצוהריים, והחשמל למשק, לא למשפחות אלא לתעשייה, יוזל ב-3%. אז אני סמוך ובטוח שזה יצא מתחת ידייך, או שלא יצא מתחת ידייך, אבל זה הקול הקורא, שבוע במשרד. אז אני, במכתב שהפניתי אלייך אמרתי שאני בטוח שזה או סוג של מחטף שהם עשו כשאת עוד לא יודעת מזה או שזה הפעלת לחץ של רשות החשמל, אבל ללא ספק מדובר בפגיעה אמיתית בצרכנים, במשק הבית, לייקר את החשמל. והכי מצחיק,

הם אמרו: זו בדיוק המטרה שזה מפורסם עכשיו להתייחסות הציבור. תגיד לי אתה: מישהו מהציבור, בפרט אלה, האנשים במשק הבית, יודעים להתייחס לכזה קול קורא ולהביע את התנגדותם? ודאי שלא.

למרות שהגשתי בקשה לשאילתה דחופה ובקשה להצעה לסדר-היום, אני מבין שהשעון מתקתק אחרי שפורסם הקול הקורא, ולכן ביקשתי להציף את זה כאן, בפני חברי הבית, בפני השרה, בתקווה לעצור את המזימה הזאת של רשות החשמל לייקר את החשמל למשק הבית.

תודה, חבר הכנסת אוריאל בוסו. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, מוותר. חברת הכנסת מרים וולדיגר. מיכל? כן, כן. גם מיכל, גם מרים, זה בסדר, את שניהם גם יחד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מגדיר אדם עם מוגבלות כך: אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית,

אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. פרק ד' מדבר על איסור אפליה בתעסוקה, והוא קובע בין היתר כי לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי העבודה מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה. אבל מסתבר שבחסות המדינה אפשר הכול.

תקנות הפיקוח על המעונות מגדירים את התנאים הרפואיים להעסקת עובדים, ולפיהם, נאמר באחד הסעיפים, לא יועסק במעון עובד החולה במחלת נפש, בסעיף קטן אחר: לא יתגורר במעון בן משפחה של עובד אם הוא לוקה בנפשו. כן, כן, אתם שומעים טוב מאוד,

עזבו את האפליה. מדובר בהנצחה של אפליה, אפליה בחסות החוק. לא יודעת אם מי מכם הזדעזע, כי אני לא רואה הזדעזעות, אבל אני הזדעזעתי, וזה לא הכול. באותה רשימת תנאים רפואיים מופיעים גם הדברים הבאים: לא יתקבל עובד לעבודה במעון אם הוא חולה במחלה מדבקת, מתמודדי נפש וחולים במחלות מדבקות באותה נשימה. אנשים שנאבקים יום-יום על שמירה על אורח חיים שפוי, או נורמלי, נמצאים באותה רמת מסוכנות של אנשים שמתמודדים עם סכנה בריאותית לחברה. רבע מיליון אנשים מתמודדים עם מגבלה נפשית, רבע מיליון איש לא יכולים לעבוד במעונות ובמקומות נוספים.

סתם, כי המדינה מפלה, כי המדינה מדירה, כי המדינה לא השכילה להבין שמגבלה נפשית צריכה סיוע של המדינה, לא עוד חסמים והדרה חברתית. רבותיי, לא כל מי שמתמודד הוא בהכרח מסוכן.

אני קוראת מכאן לשר הנכנס ניצן הורוביץ לבטל לאלתר, ללא כל דיחוי, את התקנות המעוותות האלה. הגיע הזמן להתקדם ולהבין שחברה בריאה זאת חברה מכילה,

שלא מותירה מאחור את המוחלשים. זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו, ובעיקר בשר, בשר הבריאות. די לסטיגמה. די לדעות הקדומות. אני קוראת לממשלה החדשה: תבנו מנגנון לבדיקת מסוכנות. אל תפסלו את כל המתמודדים במחי יד. מגיע להם הרבה יותר. מגיע לנו, כחברה, יותר. חברים, בשביל זה נבחרתי לכנסת, ואני אמשיך לנהל את המאבק הזה.

תודה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר. חבר הכנסת מאיר פרוש. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר המקשר זאב אלקין עלה לדוכן כאן כדי לענות על אותן שתי הצעות אי-אמון בממשלה,

של סיעות ש"ס ויהדות התורה, וגם של סיעת הליכוד, ואת עיקר דבריו הוא מיקד בטענה שאנחנו מגדירים את הממשלה הנוכחית כלא לגיטימית, ואז הוא נתן את המספרים, שהמפלגות שמרכיבות את הקואליציה הזאת הן יותר ב-100,000 200,000 קולות מאשר אלה שמרכיבות את האופוזיציה. דבר אחד שהשר אלקין מתעלם ממנו זה העובדה שאלה שהצביעו ימינה, קרוב ל-250,000 מצביעים, בוודאי היו בטוחים שנפתלי בנט, ראש הממשלה, ילך עם נתניהו, עם הגוש הזה. ולכן, גם כאשר השר אלקין שואל: למה זה לא לגיטימי כאשר נתניהו מציע לבנט להיות ראש ממשלה? למה זה לא לגיטימי כאשר גם נתניהו הציע לגדעון סער? התשובה הרי פשוטה: ימינה הייתה זו שאמרה שהיא הולכת עם הימין, וברגע שהיא הלכה לצד של השמאל, אז בעינינו זה לא לגיטימי. פשוט גנבו את הקולות האלה מהצד של הימין, העבירו אותם לשמאל והקימו עם זה ממשלה שכולנו מתנגדים לה ורוצים לעשות הכול כדי שהיא תיפול. אני חושב שהעובדה הזאת, שהיא לא לגיטימית בגלל עצם העברת הקולות מימין לשמאל, מספיקה כדי לומר: אנחנו צריכים לדעת עם מי יש לנו עסק. אבל אני מבקש לקחת את זה לכיוון נוסף. בעיניי, ממשלה שמלכתחילה מוקמת

בראש יש לה דגלים של עקירת ההלכה, בראש יש לה דגלים של עקירת התורה, עקירת המצוות, אין לה לגיטימציה. אסור לתת לה לגיטימיות, כי אנחנו יודעים שנחתמו הסכמים קואליציוניים בין לבין, בין סיעות בתוך הקואליציה, כדי להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, נחתמו הסכמים כדי לפגוע במוסד של נישואין וקידושין, נחתמו הסכמים קואליציוניים כדי לפגוע בכשרות ונחתמו הסכמים קואליציוניים כדי לפגוע באותם מוסדות חינוך, שלא ילמדו ליבה. ואני מזכיר את אותם ארבעה נושאים מכיוון שהסוכנות היהודית, כשהיא באה לדרוש, כבאת כוח של העם היהודי בארץ ישראל, שייתנו לה את האפשרות להקים מדינה, האו"ם היה צריך להתייעץ עם כל מפלגה ציבורית פוליטית שהייתה פה בארץ. וכדי לומר שמקימים בית לאומי לכל יהודי, הסוכנות היהודית הייתה צריכה להגיע להסכם עם אגודת ישראל דאז על אותם ארבעה סעיפים שדיברתי עליהם עכשיו: על שבת, על כשרות, על נישואים וגירושין, ושכל אבא יוכל לשלוח את הילדים שלו ללמוד תורה. כאשר באה, אחרי 74 שנים, קבוצה של סיעות ומקימה קואליציה, מקימה ממשלה, ובראש הם מבקשים לקעקע את כל מה שהובטח במסמך הסטטוס קוו של דוד בן-גוריון, בעינינו זאת ממשלה לא לגיטימית, ולכן נפעל כדי להפיל אותה מהר. תודה, חבר הכנסת מאיר פרוש. חבר הכנסת גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור, גם אינו נוכח. אנחנו סיימנו את רשימת הדוברים. השרה תמר, את רוצה לסכם? אפשר להצביע. אפשר להצביע? כן. אנחנו מצביעים על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2021. נא להצביע. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2021, נתקבלו. 23 חברי כנסת בעד, שלושה מתנגדים, אפס נמנעים. כן, מי עוד?

אנחנו נוסיף אותך בעד. 24 חברי כנסת בעד. אני קובע שתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש התקבלו. הודעה של מזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 96 לתקנון הכנסת, הודיע חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי כי הוא חוזר בו מהצעת חוק ארגוני עזר רפואיים הפועלים בתחום רפואת חירום דחופה טרום-אשפוזית, התשפ"א 2012, שמספרה 1370. תודה. תודה. אנחנו עוברים לסעיף הבא, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 21), התשפ"א 2021. תציג, השרה תמר זנדברג. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בשמו של חברי שר הבריאות ניצן הורוביץ, מטעם משרד הבריאות: חבריי וחברותיי חברי הכנסת, מונחת בפני הכנסת הצעה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 21), התשפ"א 2021, לפי סעיף 4 (ד)(2)(ג) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020. בהתאם למנגנון הקבוע בחוק, ככל שבתוך שבועיים לא מתקבלת החלטה על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת או ועדה אחרת שתוסמך לכך, על מליאת הכנסת לדון בתקנות ולאשרן או לא לאשרן. ביום 31 במאי 2021, נוכח נתוני התחלואה בעולם והחשש מיבוא תחלואה לישראל מחו"ל, ובפרט של וריאנטים חדשים לנגיף הקורונה שעשויים להיות מסוכנים, אישרה הממשלה את תיקון 21 לתקנות התעופה. תיקון זה האריך את התוקף של תקנות אלו מ-4 ביוני 2021 ועד 14 ביוני 2021. כמו כן, בהתאם לביטול חובת שמירת מרחק של שני מטרים בכלל המקומות הפתוחים לציבור, ביטל תיקון 21 לתקנות התעופה את החובה לשמור על מרחק כאמור בשדה התעופה והגבלות שנבעו מחובה זו.

התיקון ביטל את החובה של נוסע יוצא למלא הצהרת בריאות טרם היציאה מישראל, עדכן את חובת היידוע של מפעיל שדה התעופה והמפעיל האווירי בהתאם לדין הקיים וביטל כמה הגבלות נוספות על כלי טיס ושדות תעופה. התקנות העיקריות קובעות תנאים והגבלות להפעלת כלי טיס ושדות תעופה ולעניין השוהים בהם. הגבלות אלו נקבעו בהתאם לסמכות הממשלה לפי החוק ובסמוך לאחר חקיקת החוק. הגבלות אלה כוללות בין היתר איסור עלייה למטוס ללא הצגת בדיקה שלילית שבוצעה במהלך 72 שעות לפני כן והצהרת בריאות שמולאה 24 שעות לפני כן, כללים לטיפול בגילוי אדם עם תסמינים על המטוס והתנהלות במטוס ובשדה התעופה. עמדת הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות היא כי ההגבלות המפורטות בתקנות שהוארכו נדרשות לצורך הגנה על בריאות הציבור מפני התפשטות של הנגיף, צמצום התחלואה ומניעת סיכון לציבור. הכנסת חובת בדיקה שלילית בטווח של 72 שעות טרם העלייה לטיסות לישראל הביאה לצמצום משמעותי ביותר באחוז החולים המגיעים מחו"ל לישראל. בכך מורידה בדיקה זו גם את הסיכון לחדירה לישראל של וריאנטים חדשים לנגיף שעלולים להיות מסוכנים. כעת מובא לאישורכם תיקון 21 לתקנות תעופה. אומנם מאז תיקון זה אושר בממשלה גם תיקון 22 לתקנות תעופה, שהאריך את תוקפן של תקנות תעופה פעם נוספת עד ליום 30 ביוני 2021. עם זאת, ללא אישור המליאה לתקנות אלה, תתבטל האחריות הפלילית לכל העבירות הנובעות מהתקנות בתקופה שמיום 5 ביוני 2021 ועד יום 14 ביוני 2021, יוחזר כל קנס ששולם בגין הפרתן ויתבטלו הליכי אכיפה שננקטו בשל עבירות כאמור. בהתאם לכך אבקש מכם לאשר תקנות אלה בהתאם להצעה המונחת בפניכם.

תודה, השרה תמר זנדברג. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי נמצאת? אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, מוותר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בהסכם הקואליציוני בין סיעת יש עתיד לסיעת ימינה הוסכם על שינוי בגוף הבוחר את הרבנים הראשיים לישראל, שתכליתו בחירת רב ראשי ציוני. זוהי מכבסת מילים והנדסת תודעה של מי שהקימו קואליציה עם תומכי טרור ומפלגות אנטי-ציוניות. כפי שכבר הוכח לפני שמונה שנים בבחירות הקודמות לרבנות הראשית, כאשר אנשי ימינה ויש עתיד מדברים על רבנים ראשיים ציונים, כוונתם היא לרבנים ששותפים לרצונם לפגוע במעמד הרבנות הראשית לישראל ובטשטוש זהותה היהודית של המדינה, רבנים שנמצאים בקצה הליברלי של קשת הרבנים בישראל ואשר רחוקים מליהנות מקונסנזוס רבני רחב. לא זו הרבנות הראשית שייסד מרן הרב קוק זצ"ל לפני 100 שנה, ולא אליה הוא נשא את עיניו ואת חזונו. מרן הרב קוק זצ"ל הקים את הרבנות הראשית במטרה שתשפיע את דבר ה' על כל האומה ותהיה הגוף הממלכתי שאחראי לכל חיי הקודש הלאומיים, רבנות שכל תלמידי החכמים בישראל רואים בה סמכות הלכתית ורוחנית. בוודאי שיש עוד הרבה מה לשפר ולרומם, אבל מה שמונח על השולחן כעת בכסות של מכבסת מילים יפות הוא פגיעה במעמדה של הרבנות הראשית והסגתה לאחור. מה שנדרש היום הוא דווקא תוספת חיזוק לרבנות הראשית לישראל, העמדת משאבים מתאימים כדי שתוכל להוציא לפועל כראוי את תפקידה, תיקון ליקויים, אם ישנם, כמו בכל מערכת ציבורית אחרת, והיערכות לבחירת רבנים ראשיים מתאימים וראויים, לא רבנים שייבחרו על פי צבע כיפתם או דעותיהם שמוצאות חן בעיני גורמים כאלה ואחרים, אלא תלמידי חכמים גדולים שגדלותם ניכרת ומקובלת על גדולי הדור, תלמידי חכמים שיראתם קודמת לחוכמתם, תלמידי חכמים בעלי אחריות על חיי הקודש של רשות הרבים הלאומית והזהות היהודית של מדינת ישראל. אני קורא לשר הדתות: הישמר מלגעת ברבנות הראשית, שאם לא כן, תיזכר לדיראון עולם. ובאנלוגיה לדבריו של השופט המנוח מישאל חשין: מי שירים יד על הרבנות הראשית שלנו, נגדע את ידו.

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת. חבר הכנסת ישראל אייכלר,

היושב-ראש, חברי הכנסת, אחד הדברים שהממשלה הזאת אמורה לעשות, וזו הסכנה הגדולה ביותר של הממשלה הזאת, שהפקידו את משרד האוצר ואת ועדת הכספים בידיה של מפלגה אחת. אם היו מפקידים אותה בידיה של מפלגה כמו, אני לא רוצה למנוע מאחרים להגיד את זה, אבל נניח כחול לבן, שאין לה אג'נדה נגד איזושהי אוכלוסייה בארץ הזאת, תארו לעצמכם שימינו את איתמר בן גביר שיטפל באוכלוסייה הערבית. לא יעלה על הדעת, נכון? מינו שר אוצר שאחרי שהוא גמר את המלחמה באוכלוסייה הערבית וראה שזה לא פופולרי, עבר לאוכלוסייה החרדית. הוא ויושב-ראש ועדת הכספים שלו אומרים מפורשות שהם שינו וישנו את סדר העדיפויות, כאילו כל אזרחי ישראל שמשלמים מיסים לממשלה הזאת, הוא ייקח את הכסף שלהם ויחלק לפי ראות עיניו. כולם מבינים את זה שלא יעז אף שר ואף ממשלה להכריז על אוכלוסייה מסוימת: אני אלך לקפח אותם, אני אלך להילחם בהם, אני אחנך אותם, אני אשנה אותם. זאת הבעיה המרכזית של הממשלה הזאת.

של העברת קולות מימין לשמאל, כולם כבר דיברו, אני לא אחדש שום דבר בעניין הזה, אבל עצם העובדה שבמדינה שנקראת דמוקרטית קמה מפלגה ומכריזה מלחמה במסגרת מערכת הבחירות, על ממשלה בלי חרדים, ומאיימת לקחת את החרדים במריצות למזבלה, היא מקבלת את הקופה של כל אזרחי ישראל, ועוד אפשר להגיד לאזרחים: תשלמו מיסים כדי שאנחנו נוכל ללכת במדיניות של קיפוח באופן מוצהר? ממשלה כזאת היא בלתי לגיטימית בעליל לא רק במדינה דמוקרטית, אפילו במדינה לא דמוקרטית. אם יש מקרה כזה ששליט מכריז על אוכלוסייה מסוימת שהיא תהיה מודרת, אז יש לו מרד שם. אין דבר כזה בעולם היום שקבוצה, אוכלוסייה או עם לא יתמרדו נגד דיקטטור שיגיד שהוא הולך לקפח אותם, הולך להילחם בהם. כל הרעיון הדמוקרטי הוא, מדינת כל אזרחיה, קוראים לזה. מאיימים פה שבגלל רע"מ יגרמו לכך שתהיה פה מדינת כל אזרחיה. אני אומר שידייקו: מדינת כל אזרחיה מלבד החרדים, זאת אומרת, הם שוללים אוכלוסייה של מיליון נפש ועוד מיליון תומכים בציבור הזה ומכריזים עליה מלחמה. מה השורש של הבעיה הזאת? השורש הוא הכסף של הרפורמים מארצות הברית, ששיחדו את השופטים והשליטו את מערכת המשפט על מדינת ישראל.

אותם ארגונים רפורמיים אנטישמיים, שאינם מייצגים את היהודים הרפורמים בארצות הברית, היהודים הרפורמים בארצות הברית לא יודעים בכלל מה נעשה בכסף שלהם, הם תורמים בתמימות בבית הכנסת ביום כיפור, מראים להם מגן דוד וכיפה. אבל הארגונים האלה, ש-25 שנה משתמשים במערכת המשפט, מגישים עתירות נגד היהדות החרדית ונגד הכשרות ונגד הרבנות ונגד כל דבר של היהדות, הם הצליחו להשתלט לא רק על בית המשפט, עכשיו הם הצליחו להשתלט גם על הממשלה. ולכן אני מזהיר את הממשלה הזאת: תדעו לכם, תודה. שארגוני הרפורמים האלה, העסקנים הרפורמים, שצוברים מיליונים ומשחדים את כולכם, תדעו לכם, הם יחריבו את הממשלה שלכם, הם יהרסו את העם, הם יכניסו את השנאה והפילוג.

ואל תדברו על איחוי וריפוי כל זמן שאתם נותנים להם את השליטה עליכם, שאני יודע שאתם לא רפורמים, ובית הכנסת שאתם לא הולכים אליו הוא דווקא בית הכנסת האורתודוקסי. תודה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת משה אבוטבול.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הייתי מאוד שמח אם לא הייתה הידיעה הקשה, העצובה, המעציבה והמזעזעת שאחר הצוהריים שלחו אליי אזרחים שבמשכן האומנויות בעין חרוד הביאו מיצג של שרפת השם המפורש, בר מינן. כה מזעזע, וכולם שותקים. בוא נדמיין אם חלילה היה מאן דהוא מעז לשרוף את דגל המדינה או דגל הלהט"ב ששר החוץ הניף היום במשרדו,

או אם היו שורפים את ספר הקוראן או את הסידור של אחת מנשות הכותל, או את הסידורים של נשות הכותל. או את הסידור של אחת מנשות הכותל הרפורמיות. מייד הייתה קמה זעקה גדולה ומרה. וכאן, דממת אלחוט, לא מגנים, לא מוחים. לפחות תעשו את עצמכם מזועזעים.

שרת החינוך, האם נראה לך? זהו חינוך שטיפחו ההורים היקרים שלנו? שר התרבות, הזוהי התרבות הנאורה? האם לנער הזה התפללתי? מצופה ממערכות החינוך והתרבות להתנער, אבל מהר, מהזוועה הזאת. אני מעוניין להשלים את דבריי מנאומי הקודם על הרפורמים וסכנתם. שר התפוצות כבר הצהיר שתהיה פתיחות לכל הזרמים ביהדות, בר מינן. הרפורמים והקונסרבטיבים הם לא זרם ביהדות, הם עושים זרם ליהדות. גם אם יש להם כאן ליצן שמייצג אותם בכנסת, זה לא מכשיר אותם כזרם,

היהדות האמיתית היא רק זו המבוססת על השולחן ערוך ונושאי כליו. הגיור שלהם זה בדיחה עצובה וזיוף מהותי לכל מה שחז"ל העבירו לנו. כמשל מובן: הייתה קבוצת פושעים שחטאו למלך בחטאים שונים: האחד הצית את שדות המלך, השני שדד בנק של המלוכה, השלישי העלים חלק מהמיסים, הרביעי הלך וזייף את המטבעות של המלוכה שבהם חקוקה דמותו של המלך.

ברחמיו, אחרי הפצרות רבות הסכים לסלוח ולהמתיק את דינם של כולם, חוץ מאותו פושע שזייף את דמותו של המלך. על זה אין סליחה וכפרה. הרפורמים ושאר הליצנים מזייפים את היהדות הצרופה, ועל זה אין סליחה וכפרה, כי בכסף ומטבעות מזויפים אין שימוש, ואין מה לעשות חוץ מלהוציא אותם מהמחזור ומחוץ לחוק. ועל מי שמתיימר להיות ראש ממשלה: מדבר שקר תרחק, או במדויק יותר: מדבר בנט תרחק. אתה מלמד את כולם כי כדי להתקדם בחיים צריך לדרוס ולרמוס את העבר, את ההבטחות, את הערכים ואת תחנוני הרבנים שלך ולבעוט בכול כדי להגיע לכס ראש הממשלה. רמאות מחזיקה זמן מועט. החלה הספירה לאחור.

תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. ראש הממשלה בפועל, יש לו בעיה ברגל. כן, הצעתי לו שנדחה את זה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תראו, הממשלה, מעבר להסכמים, גם קיימה אתמול ישיבה, ובישיבת הממשלה בישרו לעם ישראל שהם, כידוע, לממשלה הזאת אין דבק מחבר, אז בשביל שיהיה דבק מחבר, נכה ביהדות ובחרדים ונביא גאולה לעולם. חיפשו היועצים הגאוניים ואמרו: במה נכה את החרדים? נעשה ועדת חקירה על מירון. אם נעשה ועדת חקירה ממלכתית על מירון וניתן לגב' אסתר חיות לבדוק, כנראה היא תמצא את חברי הכנסת שנתנו רישיונות לעשות אירוע במירון, כנראה תמצא את העסקנים החרדים שסידרו שבמירון יהיה אירוע, ואז נביא בשורה, למה פוליטי, פוליטי?

נביא בשורה לציבור החרדי שאנחנו מעל לחברי הכנסת, אנחנו יכולים לטפל במירון. ועכשיו אני שואל, יש שם מישהו מרעיש מאחורי יבגני סובה, מאיזושהי תנועה, אני כבר לא זוכר, מהיהודים המשיחיים? לא, תנועה אחרת, רפורמית. יש פה עוד כאלה, יש כל מיני תנועות. תמשיך, תמשיך. נביא בשורה,

דפקנו את החרדים, אנחנו נעשה ועדת חקירה על מירון. אז אני לא יודע אם הם מודעים לזה שבמשרד האוצר לא ישבו חרדים הרבה מאוד שנים, לדעתי, מאז בית שני, ובמשרד המשפטים לא ישבו חרדים מאז

ולכן, ועדת חקירה יכולה אולי להתעלל בעצמה. אבל אם אכן כנים דבריכם ואתם דואגים, איפה דאגתם? למה ממשלת ישראל לא קיבלה החלטה לקחת אחריות על המקום? למה שר האוצר, שרץ לעשות ועדת חקירה, אתם דאגתם להקדשים. אתם דאגתם, אותו שר אוצר שדואג לחרדים, לא הודיע: אני הולך לקבל את השיפוט של המקום? סליחה, חבר הכנסת קריב,

רגע, הוא מהיהודים? מאיזו תנועה הוא? למה לא דאגתם? אתם הרי דואגים לנו, נכון? הרבה, אתם הרי יותר טובים מאיתנו, נכון? אתם הרי יודעים מה דוח ביקורת המדינה אמר. אתם יודעים הרי מה יש בוועדות.

אז לצד אותם 6 מיליון שקל שיפרנסו את אותו היכל הצדק וחבריו וחבורתו ואנשי שלומו, לא יכולתם לדאוג לילידים החרדים המסכנים האלה, שיש להם נציגים שלא אכפת להם מהם, שלא מעניין אותם מהחרדים? הייתם עושים תרגיל יח"צ אמיתי,

רוקד על הדם של, לוקחים שם אחריות ועושים משהו. מה עשיתם? כשתמצאו אשמים, מה שלהב 443 או מח"ש לא ימצאו, מה עשיתם? תמצאו את שר האוצר ליצמן או את שר המשפטים הרב גפני או את שר המשטרה, אני לא זוכר מי מאיתנו, הרב פרוש, שדאגו שבמירון תהיה הפקרות, שהמקום יתנהל כמו עולם שלישי?

מה עשיתם? מה בישרתם לעם ישראל?

חבר'ה, גם מאנשי יח"צ במגזר החרדי עוד לא התחלתם ללמוד. בהצלחה לכם. בקרוב באופוזיציה.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. תודה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. חבר הכנסת קריב, אתה יותר מדי נכנס לדברי חברי הכנסת. אני מבקש: הרב, הרב חבר הכנסת. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מוותר, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אופיר סופר,

חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר גולן, מוותר, חברת הכנסת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת; חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאזן גנאים, מוותר, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת אורי מקלב

חבר הכנסת משה גפני. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, גברתי השרה, אני בעד

כשקורה חס וחלילה אסון גדול צריך שתהיה חקירה, צריך לברר את הסיבות וצריך לדעת מה עושים כדי שזה לא יקרה שוב. אמרתי את זה. זה בכלל לא משנה מה שאמרתי, זה לא רלוונטי. יהיה מי שישב כאן ויצעק: צריך חקירה, אתם צריכים לדרוש את זה, אני אמרתי את זה מעל כל במה. אמרתי את זה בישיבה של סיעת יהדות התורה, אמרתי את זה ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות החרדית, בעיתונות החילונית, אמרתי את זה בכל מקום. לא רלוונטי, מה שאני אומר ומה שאני לא אומר לא רלוונטי. יהיה מי שיצעק: אתה, פינדרוס, הרב פינדרוס, אתה מואשם בזה שאתה מייד קפצת ואמרת "ועדת חקירה ממלכתית". אז יושב פה חבר כנסת וצועק. הוא לא יודע, הוא לא מבין על מה מדובר, אבל זה לא משנה, כולם יודעים שזאת עמדתך, כולם יודעים אצלנו שזאת עמדתך, ואצלנו שזאת עמדתי. אבל אני רוצה לשאול, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לשאול שאלה. הדבר הראשון שהממשלה הזאת עשתה,

אחרי שנתיים וחצי שאין תפקוד ואין כלום, הרי זו הייתה הטענה, הממשלה הייתה צריכה לשבת ובישיבה הראשונה להחליט החלטות כלכליות, הייתה צריכה להחליט מה עושים עם החל"ת, מה עושים עם העסקים הקטנים, מה עושים עם העסקים הבינוניים, מה עושים אחרי הקורונה עם כולם. היא מקבלת החלטה, יושב ראש ממשלה של השישה חברי כנסת ואומר שכשיש אסון צריך לחקור. איש שדואג, אל תסתכלו עליו ככה. אתם בטח מסתכלים עליו כאילו הוא לא דואג לדברים החשובים, אז הוא דואג. הינה, זה הדבר הראשון שהוא עושה.

משום מה עלה בדעתי אותו זמן שלכולנו היה יום קשה מאוד, שהייתה הסערה בנחל צפית, והיו שם בנות ובן אחד, בנות מהמכללה, מכללת בני ציון בתל אביב, שנהרגו שם, נכנסו לתוך הוואדי, לתוך הנחל שם, ואז הייתה ההצעה להקים ועדת חקירה, מכיוון ששם היה צריך לקבל החלטות מה עושים בהמשך,

נותנים לתלמידים להיכנס לוואדי כזה? לא נותנים להיכנס? וזה היה טובת ההורים, שהיו במשבר עצום, לא נהרג אחד או שניים, והיה צריך לעשות ועדת חקירה ממלכתית. מי התנגד? מי התנגד? בנט. נפתלי בנט התנגד. זה אותו אחד,

שראית אותו עכשיו יושב מדושן עונג ואומר: אנחנו נעשה ועשינו ועדת חקירה במירון, כאילו הוא מעצבן אותנו. שיעשה, הרי הדבר הראשון שאני אשאל את ועדת החקירה הוא מה הם מתכוונים לעשות בל"ג בעומר הבא.

מה הם מתכוונים לעשות, אני מסיים, בל"ג בעומר הבא. הרי צריך לשפץ שם את המקום, צריך להתאים אותו לאנשים שמגיעים מהארץ ומכל העולם. אנחנו נשאל אותם מייד את השאלה הזאת. זה לא דבר שאנחנו נעשה בזמנים אחרים. ברגע שיתחילו לדון, אנחנו נשאל אותם, הרי אני יודע מה הבעיה.

בניגוד לכמה חברי כנסת ושרים כמו השר בנט הזה, ראש הממשלה,

ראש הממשלה של השישה, אני 15 שנים מעלה את זה כאן, במליאת הכנסת, בוועדותיה, בוועדה לביקורת המדינה,

בוועדת חקירה פרלמנטרית. למה, אני מסיים. תגיד לנו, ראש הממשלה בנט, למה על מירון שמחת לעשות, בישיבה ראשונה, ועדת חקירה, בגלל שזה חרדים? ולמה בצפית התנגדת לעשות ועדת חקירה, בגלל ששם זה אנשי הציונות הדתית? כשזו טובתם. תודה. אני יודע,

אני אומר את זה רק בשביל, תודה. שתדעו איפה אנחנו חיים, אבל האמת היא שגם שם היה צריך לעשות ועדת חקירה, תודה,

וגם כאן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, על הסבלנות. חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת שלמה קרעי,

חבר הכנסת דוד אמסלם, שלוש דקות.

שלוש,

נסתדר עם שלוש. אמסלם, בוא נשמע,

כן אדוני השר. אני אשמע אותך ואני אגיב. כן, שלוש דקות, בבקשה. טוב, רבותיי, אני רוצה רק להתייחס, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס לשר המקשר מר אלקין. כפי שאמרתי לכם, מר אלקין,

לא מסתפק אף פעם בתיק אחד,

גם כשהוא היה אצלנו בליכוד, גם כשהוא קיבל את איכות הסביבה, הוא ביקש גם את ירושלים. זה הגרידי, זה הבן אדם, אז תדעו רק עם מי יש לכם עסק בעניין הזה. עכשיו, מה הוסיף ואמר? היית גם, לא? אמר, אמר, אמר, רק שנייה, לא להפריע לי. בא, הוסיף ואמר: אתה, ראש הממשלה, יכולת להקים מה שנקרא ממשלה ימנית אם היית זז, לבן אדם שבחרו אותו באופן אישי כמעט 1.2 מיליון איש, אז תבינו לאן בעצם אתם מכוונים. זה המהלך הכי אנטי-דמוקרטי.

יגיעו ימים שיגידו למר בנט: תקשיבו,

אתם רוצים להצטרף? נניח שהם יעברו את אחוז החסימה, בואו נניח, וימצאו איזה קהל חדש, אין בעיה, תזיזו את בנט ותבואו, תזיזו את לפיד

אתם מבינים את הצביעות? אתם מבינים,

אנשי השמאל, כמה אתם אנשים אנטי-דמוקרטיים, אנשים שבעצם מה שמעניין אותם זה רק הכוח, האלימות והשקרים? הרי אם הציבור בחר בבן אדם, הוא המנהיג. בחרו בניצן הורוביץ, ניצן הורוביץ זה המנהיג, לא פריג'. אנחנו לעולם לא נבקש להחליף. למה להחליף? עוד מעט תחליפו גם את הציבור. עכשיו אני רוצה לבוא, אדוני היושב-ראש, עוד פעם, ולהגיד לך שאפו. דקה וחצי. אתה באמת, אתה ראש הממשלה בפועל. כפי שאמרתי, אתה קיבלת תקציב של 53 מיליארד שקל. עכשיו הם חושבים שזה כסף של מונופול,

אני רוצה להגיד לאזרחי מדינת ישראל שתקציב מדינת ישראל הוא 420 מיליארד שקל. כפול חמש שנים. הוא קיבל, היושב-ראש,

ראש הממשלה בפועל, קיבל 53 מיליארד. אני אגיד לכם, רבותיי, כדי לממש את זה צריך להוריד ממקומות אחרים. אז אני אספר לכם: יורידו מהביטחון של מדינת ישראל, ייצרו פחות כיפת ברזל, לא יוסיפו לחיילי צה"ל משכורות, לא ייתנו קצבת זקנה, לא יטפלו בפריפריה, לא יטפלו בדיור הציבורי, לא יטפלו בקצבת הנכות, כי דיור ציבורי אתם עשיתם.

בחד-הוריות, למה? אני אגיד לכם למה: בנט ולפיד רצו להיות ראשי ממשלה. הם הבינו שראש הממשלה בפועל זה מר עבאס. הוא צריך לקבל כסף.

אז לכן ה-53 מיליארד שקלים יבואו, דרך אגב,

ועוד לא הספקתי להכניס, לא נכנסתי כאן לכל הרשימה, 53 מיליארד שקלים. עדיין חסר לי נושאים. אתם תבינו, עכשיו, תודה, תודה. כל אזרחי מדינת ישראל, איך הם מכרו את אזרחי מדינת ישראל ואת הפריפריה. תודה, חבר הכנסת דוד אמסלם. איפה דיור ציבורי? תודה, תודה, חבר הכנסת דוד אמסלם. האמת, שלפני שבוע התגאיתם בליכוד שהעברתם את תוכנית 922. היא חשובה, אבל היא לא 53 מיליארד. שנייה. לא, היא חשובה, התוכנית השנייה,

קוראים לה תוכנית נתיבי איילון, 20 מיליארד שקלים לעשר שנים. מי שהכין אותה זה השרה מירי רגב. אז לא צריך לבנות כבישים? התוכנית השלישית היא מיגור

מי שהחליט, מי שהחליט על התוכנית השלישית זה ממשלתו של מר בנימין נתניהו, אז ניקח 10 מיליארד מהביטחון, ואני מאוד מודה לכם.

ושלושת היישובים, שבעזרת השם הממשלה תחליט ותקים אותם בנגב, מי שהגיש את זה לשולחן הממשלה זה מר בנימין נתניהו. תודה לכם. יש לי שאלה, אדוני היושב-ראש, אנחנו עוברים לדובר הבא, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אדוני היושב-ראש, אפשר לשאול שאלה? כן, אני אתן לך, היישובים בנגב שאתם רוצים להקים, אתם מתכוונים שהבדואים ישחררו את האדמות ויבואו או גם וגם? חבר הכנסת דוד אמסלם, היישוב הראשון קם בנגב בשנת 1979 על ידי ממשלת בגין,

כל היישובים, אבל אני בעד. כל היישובים שהוקמו בנגב הוקמו על ידי ממשלות הימין והליכוד. אני מאוד מודה לכם.

אני בעד, חבר הכנסת שלמה קרעי,

אנחנו רוצים לסיים. אנחנו בעד שיקימו את היישובים, אני רק, אני מאוד מודה לכם, אתם עשיתם עבודה טובה. אני רק שואל אם הם ישחררו את השטחים שהם בעצם, את כל הפחונים סביב באר שבע וסביב דימונה. כן, חבר הכנסת משה קרעי.

סליחה, סליחה, שלמה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו ממשיכים. אמרנו שנחלק את זה לפרקים, יש לנו לתוך הלילה, אז התחלנו לדבר, שלוש דקות. על כמה שמיום ליום מתבררים ממדי האסון של הממשלה המסוכנת הזאת. התחלנו עם הנושא של ארץ ישראל, בעצם מכירת החיסול של ארץ ישראל על ידי הממשלה הזאת. דיברנו על אובדן הדרך והערכים מול איראן, התפשטות מכל הערכים והחליפה הביטחונית של מדינת ישראל, הנכסים האסטרטגיים שלנו, יכולת ההרתעה ויכולת ההפתעה. הכול נמכר תמורת ממשלה כזאת של שמאל קיצוני, ויאיר לפיד מודיע: אנחנו לא נפתיע, לא נרתיע, כשנרצה לעשות משהו, נודיע לכם. איך קראו לתליין מאיראן?

ראיסי. נודיע לך, ראיסי, אל תדאג. תעשה מה שאתה רוצה, לפני שנבוא, נודיע. וההחלטה הראשונה שאמרנו, גירוש יהודים מבתיהם, היישוב היהודי אביתר. 50 משפחות הולכות להיות מגורשות מבתיהן, כאילו בכל רחבי מדינת ישראל כל הבתים הם בתים שנבנו בצורה חוקית, רק בתי היהודים באביתר זה הדבר היחיד שנשאר. ודבר נוסף שאנחנו רואים שקורה כאן מחר, כנס אנטי-ציוני,

שמשתמש בכנסת ישראל להביא לכאן את ארגוני החרם נגד מדינת ישראל, קורא לעצמו "בין כיבוש לאפרטהייד". האם חיילי צה"ל הם כובשים ואנחנו צריכים להילחם בהם כי הם כובשים, או שהם מבצעי אפרטהייד ולכן צריך להעמיד אותם לדין על פשעים נגד האנושות? זה הכנס שהממשלה הזאת מארחת מחר כאן בכנסת ישראל. והדבר שכולנו מדברים עליו לאחרונה זה הנושא, ידידי שלמה, בדקת מי אישר את הכנס הזה?

קודם כול, אמרתי שהתשובה הראשונה שענו היא שזה לא היה ולא נברא. אחר כך אמרו: זה כנראה אושר בטעות. ועדיין, עדיין יש אפשרות לבטל.

תבדוק מי אישר את זה. אז אם אושר בטעות, אז לא נבטל? צריך לבטל את זה. אדוני היושב-ראש, אתה לחצת על הכפתור, אבל זה לא עצר לי את השעון.

זה כפתור שעוצר לך את המיקרופון. אני לארג'.

אני אסיים בנושא האחרון שאנחנו מדברים עליו בימים האחרונים, הנושא של איחוד משפחות. הממשלה הזאת, ממשלת ההונאה המסוכנת הזאת, מנסה להוליך את אזרחי ישראל שולל באחיזת עיניים, מנסה לומר: רע"מ יושבים איתנו בממשלה, יושבים בקואליציה, אבל הם ילדים טובים. מנסור לא יעשה כלום, אנחנו נעשה דברים בניגוד לרצונו בתמיכה של האופוזיציה, אבל מנסור ייתן את ברכתו מהצד. אתם חושבים שאזרחי ישראל מאמינים לכם? אתם חושבים שאנחנו לא מבינים שביד אחת אתם מנסים כאילו להביא חוק שמגן על ביטחונה של מדינת ישראל, חוק מחורר, מלא בוועדות חריגים, שיכניס לכאן אלפי פלסטינים שיסכנו את ביטחונה של ישראל, אבל מהצד השני, כדי לרצות את האחים המוסלמים, כדי לרצות את רע"מ, אתם תמכרו חצי מדינה רק כדי שהממשלה הזאת תמשיך להתקיים? תודה. אז אנחנו לא נשתף פעולה עם החוכא ואטלולא הזאת. אנחנו נצביע נגד הצעד, נגד הוראת שעה כזאת, שרע"מ נותנת את ברכתה ואפילו שוקלת לתמוך בה. אם באמת ביטחונה של מדינת ישראל חשוב לכם, תצביעו בעד הצעת החוק שאנחנו הבאנו או תגישו הצעת חוק דומה. זו לא מלחמת קרדיט, אבל תראו שבאמת אכפת לכם מביטחונה של מדינת ישראל.

אדוני היושב-ראש, אתה יודע למה הם לא יראו את זה? כי לא חשוב להם ביטחונה של מדינת ישראל. תודה לך, חבר הכנסת שלמה קרעי. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלוש דקות. אדוני ראש הממשלה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שאני ראיתי שלמרות תחינתי המאוד-מפורשת לכבודו שיאשר לעושי דברו בימינה ובמפלגת תקווה חדשה לאשר לי פטור מחובת הנחה לחוק-יסוד: ההגירה, ראיתי שבקשותיי לא נענו בפרק הזמן שחלף, כמובן, ולכן אני מבקש להרחיב קצת את עילת בקשתי. אני מקריא מתוך מאמר שכתבו פרופ' גידי ספיר וד"ר אביעד בקשי בכל הנוגע לתכלית הדמוגרפית של דיני הגירה וחוק איחוד משפחות. מה שקרה זה שהכנסת חוקקה את חוק איחוד משפחות בגרסתו הראשונה, וכפי שכבודו יודע, בית המשפט כל פעם העביר את החוק על חודו של קול, והשופטים לא דנו בסוגיה הדמוגרפית בגלל שהכנסת לא טענה לסוגיה הדמוגרפית. הכנסת אמרה שהתכלית של החוק היא אך ורק ביטחונית ולא דמוגרפית. השופטת פרוקצ'יה לא ממש קנתה את האמירה הזאת, והיא כן דנה בתכלית הדמוגרפית ואמרה שצריך לפסול את החוק בגלל שהתכלית המוצהרת של החוק היא ביטחונית, אבל למעשה יש איזו תכלית מוסווית, שהיא דמוגרפית, וכאשר התכלית הדמוגרפית והתכלית הביטחונית לא מוצגות בצורה נאותה מול בית המשפט, זה משליך על התכלית הראויה, והיא בעצם אמרה שהתכלית הדמוגרפית היא לא ראויה. צריך להבין כי מי שמתח עליה ביקורת הוא השופט חשין, כבר בפסק הדין הראשון,

"הנושא הדמוגרפי לא נדון כלל על ידינו וממילא לא נדרשנו להכריע בו. מה הטעם אפוא מזכירים חבריי נושא זה בחוות דעתם? מה טעם מצאו חבריי להידרש לנושא על דרך של נוגע-לא-נוגע ולהעיב על דיונינו בעננה?" כביכול התכלית הדמוגרפית מעיבה על הדיון בעננה, כאילו למדינת ישראל אין זכות לדבר בצורה גלויה, על השולחן, על העובדה שאנחנו מדינה יהודית, על העובדה שאנחנו רוצים לשמר את הרוב הדמוגרפי שלנו, על העובדה שאיחוד המשפחות הוא מילה יפה, הוא שם קוד למימושה של זכות השיבה. והינה, אנחנו רואים שהממשלה הנוכחית, בהנהגתך, כמובן, כבוד היושב-ראש, משתפת פעולה עם הדבר הזה. היא מפחדת לומר בצורה ברורה, שרת הפנים, שר המשפטים, שניהם ממפלגות שעל פניו היו צריכות לחבק,

למה אתה מתרגש מהחוק הזה? כך אני נראה כשאני מתרגש?

יש הרי מיליוני פלסטינים. אתם רוצים לספח את כל יהודה ושומרון,

מה אתה מתרגש ממה שמציעים בחוק הזה, יאיר, אני מנסה להבין, כך נראה לך שאני נראה כאשר אני מתרגש? כשאני אתרגש אתה תדע. כך אני מדבר כאשר אני רגוע, לא מתרגש. כאשר התכלית הדמוגרפית מוסתרת גם על ידי שרת הפנים אילת שקד ושר המשפטים גדעון סער, הם מתביישים לומר את זה. אני לא יודע למה הם מתביישים, אולי בגלל שאתה לא מרשה להם. אני מבקש שתרשה. אבל אני מציע, אתה רוצה סיפוח. מה תעשה עם מיליוני הפלסטינים שתספח? אני נגד סיפוח, אני בעד החלת ריבונות.

התכלית הדמוגרפית היא חשובה, יש הבדל בין החלת ריבונות לסיפוח?

קצת קשה לי עם ההפרעות. אני אתן לך להשלים דקה וזהו. בסדר, אני אשמח. אז חבר הכנסת יאיר גולן, תן לו להשלים את הטיעון הדמוגרפי. אז הטיעון הדמוגרפי, שלצערי אנשים שאני חשבתי שהם שותפים לי בקריאה לעשות את זה, שרת המשפטים דאז אילת שקד, שהיום היא שרת הפנים, היא בעצם יזמה וגם התחייבה לקדם חוק-יסוד: הגירה, שידבר בצורה ברורה על התכלית הדמוגרפית, שיגיד בצורה ברורה שההגירה לישראל, הכניסה אליה, קבלת המעמד בישראל, קבלת אזרחות בישראל,

היא פונקציה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. בשנייה שהקואליציה זנחה את העיקרון הזה, לא נותר לנו אלא להצטער.

תודה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אתה מוותר. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, האמת, שלפי מה שאמרת קודם, יוצא שאתה סתם פראייר שנכנסת לקואליציה בלי להביא שום הישג אלא בשביל כיסא, בשביל ג'וב.

זה בסדר, זה בהחלט מקובל בקואליציה הזאת, שכל הקמתה זה סידורי עבודה וג'ובים וכבוד ושררה, בניגוד למה שכל אחד מאמין, שהאינטרסים, הרי השמאל מכר את ערכיו, לשיטתו, ובנט מכר את ערכיו, לשיטתו, והעיקר שנאת הימין ונתניהו והציבור הדתי והחרדי וקצת שררה וכבוד ותקציבים. אתה אמרת הרגע שהכול היה כבר קודם ואת הכול עשתה ממשלת הליכוד,

של נתיבי איילון, עשתה אותה שרת התחבורה מירי רגב ב-20 מיליארד, ואת התוכנית תשע משהו שתיים בהחלטת ממשלה העביר הליכוד.

בעצם לא הבאת, ואתה, שום הישג. וכאשר היית, בעצם לא הבאת, וכאשר היית שר התחבורה, בעצם לא הבאת, עזרת לנו לפתור בעיה תחבורתית. ודאי, ודאי.

בעצם אתה לא הבאת שום הישג. והתאמצת כל כך, אתה, אתה, להראות שאתה שר ממלכתי.

אדוני היושב-ראש,

התאמצת. רגע, תכף אענה לזה. אבל טוב מאוד שהציבור שלך ידע שלא הבאת שום הישג, שאתה סתם מתחזק את בנט כראש ממשלה, אותו פשיסט, גזען, קיצוני.

60 מיליארד שקל, איך קראתם לו עד אתמול? מלחמתי. אני יודע איזה תארים הטחתם בו כולכם עד אתמול, כשהוא הפך ליקיר, יקיר מחנה השמאל, כי הוא הפיל את השלטון, את הימין ואת נתניהו מהשלטון. אז מסתבר שאתה מתחזק את הממשלה שלו בלי להביא שום הישג, כי את כל ההישגים עשתה הממשלה הקודמת.

אני כשר תחבורה שירתי את אזרחי ישראל כולם ללא הבדל ותקצבתי פרויקטים בחברה הערבית. אני לא צריך אותך בשביל זה.

לא הייתי תלוי בך ובמפלגתך, בהיותכם אנטי-ציוניים תומכי טרור, גם אם בעברית אתם מנסים טיפה להתנער.

האמת היא שזה לא פייר שאני מדבר כך,

אתה לא אמור להגיב, אבל אתה יכול להגיב,

כבר שינינו פה את הכללים, מנהלים כבר דיאלוג,

אבל אתה בעצמך בנאום, אדוני היושב-ראש, כשעמדת כאן על הדוכן בהשבעת הממשלה,

במתק שפתיים, דיברת על הצורך להפריד בחברה הבדואית בין הסכסוך הלאומי על הקרקע לסוגיות אזרחיות שאותן אפשר לפתור. הלוא הסוגיה הלאומית היא בלתי פתירה. בערבית בנאום דיברת על זה שאין דבר לאומי יותר מלהסדיר ולבסס את ההתיישבות של האומה המוסלמית הגדולה כאן בארץ ישראל. אז יש יהודים טיפשים, אתה מסלף את הדברים. שלא מקשיבים לך בערבית ואוהבים להקשיב למתק השפתיים בעברית.

תכף יהיה לך הרבה זמן להגיב,

אתה לא קצוב בזמן. הוא מסלף את הדברים, לצערי. אבל בוא, בוא, דקה.

הוא משווה בין נאום של תשע דקות לנאום של דקה אחת? בואו נסביר רגע. אז תגיד לנו מה אמרת. ואתה שאלת אותי שאלה ועניתי לך.

בוא, עזוב, אדוני היושב-ראש, אבל תגיד בעברית מה אמרת. אני עוקב אחרי ראיונותיך בערבית, השקעתי המון כסף בלתרגם אותם, זה בסדר. תרגמת, והכול מסולף. אבל בוא, רק תן לי חצי דקה לדבר רגע על השקר.

תגיד לנו מה אמרת.

שאני זכיתי להיות בין מקימי תנועת רגבים,

רגע אחד על השקר של הקמת היישובים והסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב. הרי אין מחלוקת על זה שצריך להסדיר את היישובים שם, צריך לכנס את תושבי הפזורה לתוך יישובים. אתם יודעים שתמיד כל ארגוני השמאל,

ובכל זאת ממשלת הליכוד,

העלתה את ההחלטה הזאת.

חבר הכנסת סמוטריץ' לא העבירה את זה. סיימת את הזמן שלך.

ההישג הגדול שלך, ידידי עמיר פרץ, שהפלת את ממשלתו של נתניהו.

ההישג הגדול שלי זה שאני אומר שלהישען עליכם זה לא לגיטימי. נכון, השר, חבר הכנסת אריה דרעי?

זה רשום, אני רק אומר דבר פשוט: ממשלת הליכוד, בספר ההישגים שלך.

עמיר פרץ, שהיה, תודה.

הכלכלה והאחראי לרשות, תודה. הביא את ההחלטה. שרי הליכוד,

סמוטריץ'. במסגרת הבוקר אחד ימני, בוקר אחד שמאלני. חבר הכנסת סמוטריץ'. אלקין עוד היה אז ימני, אתה יודע שאני לא אוריד אותך מהדוכן, אז

פתרנו את המחלוקת. אדוני היושב-ראש, בבקשה. אנחנו נשמח גם בסוף שתגיד לנו באמת מה אמרת בערבית, שנבין אחת ולתמיד. בסדר, אני מוכן לחזור על זה.

בסדר, אין לי בעיה.

מה שנקרא, תהיה נאמן למקור. כן, בוודאי. אדוני יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת הנכבדים, אתמול הייתי בניחום אבלים ברמלה,

אצל משפחתו של דסטאו ביסט. דסטאו ביסט מת מפצעיו בשל פיגוע הדריסה המושתק שבוצע ברמלה על ידי שני צעירים ערבים. את פיגוע הדריסה ראו ושמעו עדים ברחובות, את הפיגוע הזה, פיגוע הדריסה, תיעדו מצלמות האבטחה של הקניון, שממש במרחק לא גדול ממנו בוצע האירוע. ומה עשתה המשטרה עם כל המידע?

בני המשפחה מצאו את עצמם מנהלים חקירה עצמאית. הם הלכו ברחובות בחיפוש אחר מצלמות אפשריות בכיוון הבריחה של רוכבי אופניים, גבו עדויות מהסובבים וניסו וממשיכים לנסות לשדל את המשטרה לסייע בחקירה. כל זה קרה במהלך הפרעות,

ממש כך זה היה, בערים המעורבות, והמשטרה הוכיחה שהיא לא מסוגלת לטפל ולסייע לתושבים שנתקלים באלימות חוזרת ונשנית ברחובות ואף בבתים שלהם עצמם. גם במקרה זה, שוב, המשטרה נתפסת באוזלת יד מול פשע חמור, לאומי, שלא זוכה לכל טיפול או התייחסות. שיהיה ברור שאלמלא התעקשותה של המשפחה, לא הייתם שומעים על המקרה הזה דבר. בני המשפחה קמים מחר בבוקר מהשבעה בתחושה קשה. התחושה קשה שבעתיים: מעבר לאבדה הגדולה של היקר להם מכול, חשים בני המשפחה כי למדינה שבה הם חיים לא אכפת, לא אכפת מהעוול הגדול שאותו עם חווים, לא אכפת מאכיפת החוק ועשיית צדק. בני המשפחה חשים כי הדם של היקר להם הפקר הוא.

לשר החדש, השר עמר בר לב, למשטרה, לעשות את תפקידה, לתפוס את המפגעים, להעמיד אותם לדין ולהכניסם מאחורי סורג ובריח.

תודה. תודה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר. חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה כמובן, אחרון הדוברים. כן, ככה רשום אצלי. אני אחרונה. אה, נכון.

אוקיי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בדברים שאמרתי קודם בדיון על הסעיף הקודם הזכרתי שבעיניי ממשלה שמוקמת כדי לקעקע, כדי לקחת חלקים מתורת ישראל ולפעול נגדם,

על אותו משקל שניסה לדבר השר אלקין, במידה כפולה ומכופלת בעיניי מי שפועל נגד התורה הוא לא לגיטימי. והזכרתי את אותו מסמך סטטוס קוו שמדבר על אותם סעיפים שבן-גוריון התחייב בשעתו לפני הקמת המדינה כדי שהוא יוכל לומר: הינה, אנחנו מקימים בית לאומי לכל יהודי, וגם היהודים החרדים יוכלו לחיות בבית הזה, ואז הוא התחייב על שבת, נישואים וגירושים, כשרות וליבה. הסעיף שאנחנו מדברים עליו עכשיו מזכיר לי את הנושא של השבת.

מכיוון שהוא כולל בתוכו את השאלה של הפעלת שדות תעופה וטיסות. ונזכרתי שכאשר בן-גוריון, כאשר בגין נבחר להיות ראש ממשלה ואז פרץ המשבר של טיסות אל על בשבת, התחייב בגין, ואני חושב שזאת אפילו לא הייתה התחייבות בהסכם הקואליציוני,

בימיי לא יתרומם, לא ינחת, לא ימריא ולא ינחת מטוס של אל על, עם סמל החברה הלאומית של מדינת ישראל. לא יהיה דבר כזה. מקדמת דנא ידענו שהשבת היא ששמרה על עם ישראל. יותר מאשר ישראל שמרו על השבת, השבת שמרה על עם ישראל. וכאן, בממשלה הזאת שמוקמת, יש הסכמים שמדברים על הפעלת תחבורה ציבורית בשבת. אז אנחנו יודעים שיש רבים שמשתמשים בתחבורה פרטית, אבל להפעיל תחבורה ציבורית זה היה איזשהו אתוס, שלא עושים אותו. זה סמל שמדינת ישראל לא מפעילה תחבורה ציבורית בשבת. אני אומר את זה תמיד לחברים אצלי. גם בליכוד יש כאלה שהם נוסעים בשבת, אבל באג'נדה שלהם אין המושג הזה של להפעיל תחבורה ציבורית בשבת. פה, הממשלה הזאת לא מתביישת, ובסעיפים קואליציוניים עם מפלגות שמקימות את אותה ממשלה יש דברים ברורים להרס השבת: להפעיל תחבורה ציבורית, להפעיל את המרכולים בשבת, אלה הם הרי דברים שמתריסים כלפי שמיא. זה חילול השם, שבמדינה שבשלטון של יהודים, יהודים ממרים את פי השם, ממרים את דבר ההלכה, ממרים את דברי התורה. הרב פרוש, אורבך לא מסכים איתך. לא מסכים איתי. לא מסכים איתך. הוא חושב שזה בסדר. הוא ואלקין לא מסכימים איתך.

אני לא נמצא עם אורבך באותה מפלגה. הם לא מסכימים איתך בנוגע לתחבורה ציבורית. אני חושב שאורבך כנראה לא מסכים איתי גם בנושא ארץ ישראל,

כי אם הוא היה מסכים, אז הוא היה דואג לכך שהממשלה הזאת לא תוקם. לכן הם גם לא מסכימים איתך על תחבורה בשבת. לכן אני, גם בסעיף הזה, זכר לאותה התחייבות של בגין שאל על לא תטוס בשבת.

אנחנו נגד חילולי שבת, ולכן אני אצביע נגד הסעיף הזה. תודה, חבר הכנסת מאיר פרוש. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אחרונת הדוברים.

אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לומר לכם שהיום הופתעתי מאוד לשמוע את מי שקוראים לו היום ראש הממשלה בפועל או ראש הממשלה החליפי, או נגיד, אולי, כדי שאנשים יבינו במי המדובר, כי יש פה הרבה מאוד ראשים, אז אני אגיד לכם, יושב-ראש יש עתיד יאיר לפיד,

אז אותו אחד, המולטי-טאלנט, שהוא גם ראש ממשלה חליפי, שהוא גם ראש הממשלה בפועל, שהוא גם יושב-ראש יש עתיד והוא גם שר החוץ, אומר במילים הללו: "ישבתי אתמול בישיבת הממשלה ואני רוצה להגיד לכם מה ראיתי: ראיתי שם אנשים שבאו לעבוד. לא באו לריב, לא באו להעליב, באו לעבוד. יש לנו הרבה עבודה. ההרס וההזנחה שמצאנו במשרדים הם בלתי נתפסים. אנחנו לא מתחילים לעבוד מאפס אלא מתחת לאפס".

כשאני נכנסתי לעולם הפוליטי אמר לי בן אדם מאוד חכם: תעשי שיעורי בית. אל תגיעי לוועדה, אל תגיעי לדיון במליאה, אל תגיעי להצעה לסדר-היום כשאת לא עושה שיעורי בית.

הסכנה היא לא רק שתביכי את עצמך, אלא תביכי את החברים שלך. אז אדוני יושב-ראש יש עתיד, שמתחבא שם מאחורי הספסלים עד להצבעה, כדאי לעשות שיעורי בית, כי בראש ובראשונה חוץ מזה שאתה מביך את עצמך, אתה מביך את החברים שלך. המשרדים שאתה מדבר עליהם, שהשאירו כאוס, עבודה רבה, אדמה חרוכה, אלה משרדים שהוחזקו, אני אגיד לך על ידי מי. שר החוץ, שהיום אתה נכנסת למשרד שלו ומצאת אדמה חרוכה, היה אשכנזי. להזכירך, אשכנזי היה בהנהגה המשולשת. אתם אוהבים הרבה ראשים, אז זה היה אחד מראשי הקוקפיט. הוא נבחר על ידי התופעה המוזרה של הקוקפיט המשולש להיות חלק מאותם אנשים, היה בכחול לבן המורחבת. אז הוא השאיר אדמה חרוכה, לפי הקריטריונים של יאיר לפיד. אבל נמשיך הלאה: המשרד לשוויון חברתי שקיבלו יש עתיד, המשרד לשוויון חברתי הוחזק על ידי חברת הכנסת השרה מירב כהן. אני יכולה להסכים שבחלק מהדברים באמת נעשו טעויות, שילמו על זה הרבה מאוד זקנים. יש הרבה מאוד הדבקות,

נפטרים, שלא לדבר על בידודים מיותרים של המשפחות שלא יכולות לבקר את יקיריהן. אז הוא חושב שהשרה מירב כהן השאירה בלגן טוטלי. יכול להיות שהוא מתכוון למיכאל ביטון, שהחליף אותה תקופה קצרה במשרד לשוויון חברתי? מיכאל ידידי, אני חושבת שאתה עשית עבודה טובה, במעט הזמן שהיה לך. אני אקשיב לך, אני אקשיב לך. אבל חוץ מהמשרד לשוויון חברתי, אדוני,

יש עתיד, את משרד העבודה והרווחה. להזכירכם, לא מישהו מהליכוד או מגוש הימין החזיק במשרד העבודה והרווחה, החזיקו החברים לקואליציה שלכם, ממפלגת העבודה. אז הוא חושב שהם השאירו אדמה חרוכה.

עבודה ורווחה,

מה שנעשה בכל אותן פנימיות של חסרי עורף משפחתי, בושה וחרפה, עוולה אחת גדולה.

המשרד האחרון, משרד הכלכלה, שקיבלו יש עתיד, הוחזק על ידי עמיר פרץ, שהיה שותף להם ולמפלגת העבודה באותו הסכם. המשרד הנוסף הוא משרד המודיעין, שהחבר'ה האלה של יש עתיד אמרו שהוא לא רלוונטי כי אי-אפשר לקלקל בו. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה: אמרת שנכשלת בליצור ממשלה קטנה, עם לא הרבה שרים, ובזה פטרת את עצמך. אני רוצה להגיד לך, לפי הקריטריונים שלך נכשלת באיוש המשרדים על ידי אותם אנשים שאתה חושב שהביאו את המשרדים למתחת לאפס. לגלות לכם משהו? אין מינוס מתחת לאפס, יש או מינוס או פלוס. שיעורי בית זה דבר חשוב, כדי שלא נביך את עצמנו.

תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אחרון הדוברים, חבר הכנסת משה ארבל. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, ב-9 בנובמבר 2020 התקיים דיון בוועדה לקידום מעמד האישה על פיילוט של רשות הטבע והגנים להפרדה במעיינות, פיילוט בשני מעיינות מסוימים, כדי לאפשר רחצה נפרדת למי שחפצים בכך. חברתך חברת הכנסת לשעבר אימאן חטיב יאסין זעקה מנהמת ליבה וביקשה לאפשר למי שמעוניין רחצה נפרדת בהתאם לאמונתו וצביון הדת שלו, יהודי או מוסלמי, לאפשר לו את הדבר הזה. בסעיף 3(ד)(3) אני מפנה את תשומת ליבה של השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג: סעיף 3(ד)(3) לחוק איסור הפליה במוצרים ושירותים קובע שאין רואים הפליה לפי חוק זה בקיומן של מסגרות נפרדות לנשים או לגברים כאשר האי-הפרדה תמנע מחלק מהציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, את הכניסה למקום הציבורי או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד שההפרדה היא מוצדקת בהתחשב באופיו של המוצר או השירות הציבורי. הוראות החוק הן ברורות. אין צורך בתיקון חקיקה בנושא הזה. זה חשוב. רוממות הליברליזם בגרונכם. ליברל אמיתי, השרה זנדברג, ליברל אמיתי צריך להיאבק על חופש הדת לא פחות מאשר הוא נאבק על החופש מדת. קידשתם את החופש מדת, להתנער מכל סממן יהודי במדינה הזאת, אבל חופש הדת הוא ערך ליברלי לא פחות. זכותם של אנשים שומרי מצוות, וליברל אמיתי חייב לקדש את זה, זכותם של אנשים שומרי מצוות לנהוג בצניעות. השימוש בפסק דין בראון מארצות הברית הוא שימוש נלוז, הוא לא רלוונטי. מה שמדובר בו שם זו הפרדה גזענית, זה לא הפרדה מטעמי גזע. כאן מדובר על אנשים שמרצונם החופשי מבקשים לשמור על צניעות, על אורחות חיים של קדושה. אני יודע שקשה לך מאוד לשמוע את זה, ולכן את מתעסקת בנייד, השרה זנדברג, אבל חשוב מאוד שתביני שערכי הליברליזם הם לא חד-סטריים, הם דו-סטריים. גם חופש הדת הוא ערך ליברלי מקודש. כדאי מאוד שתחשבי שוב על החלטתך.

תודה רבה, חבר הכנסת ארבל. אנחנו ניגשים להצבעה. בבקשה להתיישב במקומות, תודה. עוברים להצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

בעד, 41, נגד, אחד. התקנות אושרו, כמובן. נעבור לנושא הבא, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) (תיקון מס' 4), התשפ"א 2021. תציג את התקנות השרה ברביבאי, לא?

השרה תמר זנדברג, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מציגה בשם חברי ניצן הורוביץ מטעם משרד הבריאות. חבריי וחברותיי חברות וחברי הכנסת, מונחת בפני הכנסת הצעה לאישור הוראות תקנות סמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) (תיקון מס'

התשפ"א 2021, לפי סעיף 4(ד)(2)(ג) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020. בהתאם למנגנון הקבוע בחוק, ככל שלא מתקבלת החלטה על ידי ועדת

חוק ומשפט בתוך שבועיים, על מליאת הכנסת לדון בתקנות ולאשרן או לא לאשרן. ב-31 במאי 2021, נוכח נתוני התחלואה בעולם והחשש מיבוא תחלואה לישראל מחו"ל, ובפרט של וריאנטים חדשים לנגיף הקורונה שעשויים להיות מסוכנים, אישרה הממשלה את תיקון מס' 4 לתקנות העיקריות. תיקון זה מאריך את תוקפן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א 2021, מיום 1 ביוני ליום 21 ביוני 2021. התקנות העיקריות כוללות חובה על אדם הנכנס לישראל דרך תחנת גבול שאינה שדה תעופה לבצע בדיקת קורונה 72 שעות לפני הכניסה לישראל, וכן חובה על אדם הנכנס לישראל בכל תחנת גבול, שדה תעופה ומעבר גבול יבשתי או ימי, לבצע בדיקת קורונה נוספת עם כניסתו לישראל. התקנות העיקריות קובעות גם עבירות על הפרת ההוראות האמורות. לעמדת הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות, בדיקה לפני הכניסה לישראל ובדיקה לאחר הנחיתה נדרשות לצורך הגנה על בריאות הציבור מפני התפשטות הנגיף, צמצום התחלואה ומניעת סיכון לציבור, ובפרט לצורך צמצום הסיכון לחדירה והתפשטות בישראל של וריאנט שעלול להיות מסוכן. חשוב להדגיש שכאשר מדובר בווריאנט יכולה להספיק חדירה של מקרה אחד לישראל על מנת ליצור התפרצות,

ובהמשך, נזק בריאותי לאוכלוסיית ישראל. הכנסת חובת בדיקה שלילית בטווח של 72 שעות טרם העלייה לטיסות לישראל, שנכנסה לתוקף ב-14 בפברואר 2021, הביאה לצמצום משמעותי ביותר באחוז החולים המגיעים מחו"ל לישראל. עם זאת, גם כאשר קיימת מדיניות של בדיקות טרום כניסה לישראל לכל החוזרים, עדיין נמצאים חולים מאומתים בשדה, גם מבין המחלימים והמחוסנים, ולכן יש צורך גם בביצוע בדיקה בשדה. כל אחת מהבדיקות תורמת להפחתת הסיכון לכניסת תחלואה למדינה, בייחוד של וריאנטים חדשים לנגיף. ללא אישור המליאה לתקנות אלה, יתבטלו התקנות העיקריות וחובת ביצוע הבדיקות הקבועה בהן.

תתבטל האחריות הפלילית לעבירות הנובעות מהתקנות הללו שבוצעו החל מיום 2 ביוני 2021, יוחזר כל קנס ששולם בגין הפרתן ויתבטלו הליכי אכיפה שננקטו בשל עבירות כאמור. בהתאם לכך, אבקש מכן ומכם לאשר תקנות אלה בהתאם להצעה המונחת בפניכם.

תודה רבה, השרה זנדברג. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. הדוברת הראשונה, חברת הכנסת מלינובסקי, איננה נמצאת. הדוברת השנייה, חברת הכנסת דיסטל. מה הבעיה?

הדובר הבא, חבר הכנסת בוסו, מוותר. הדובר הבא, חבר הכנסת עודה, הבורות שלך במושגים ביהדות, אינו נוכח. חבר הכנסת טאהא, מוותר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח. חבר הכנסת מעוז,

שמעת מה היא אומרת? מה זה בית כנסת? שרה בישראל. פשוט לא להאמין. בסדר,

הגברים לא נותנים לנשים להיות ביום שישי, אתם רוצים את החוף בשבילכם, לא בשביל שיהיה גם וגם, בשם הפלורליזם אתם דורסים אנשים שלא חושבים כמוכם. מאיפה הבאת את זה? תתביישו לכם. לכי תייצגי מחבלות. תודה רבה, חברת הכנסת לסקי.

לגברים ביום שישי. נכון, כי לא נותנים לגברים, הגברים החליטו מתי החוף שלהם. חברת הכנסת, תודה רבה לך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, "איום" חדש מאיים על מעמד הנשים בישראל, על פי נציגות הפמיניזם הרדיקלי. רשות הטבע והגנים ביקשה לעשות תיקון קטנטן לעוול גדול, עתיק יומין, שבמסגרתו במשך עשרות שנים נמנע מציבור דתי וחרדי, נשים, גברים וילדים, ליהנות ממשאבי טבע של נחלים ומעיינות בשל הקפדתם על שמירת מצוות בכלל והלכות צניעות בפרט. מה שבסך הכול ביקשה רשות הטבע והגנים לעשות הוא פיילוט קטן, שבו במספר מצומצם של אתרי הרשות ובמספר קטן של ימים תתאפשר רחצה בהפרדה. אלא שהרעיון המבורך העיר מרבצן את נציגות הפמיניזם הרדיקלי, ובראשן המשנה לשעבר ליועמ"ש והשרה החדשה לאיכות הסביבה. בדיון שנערך בוועדה לקידום מעמד האישה לפני כשבעה חודשים טענה המשנה ליועמ"ש בהיתממות כי לא ברור מה היקף הפניות שהגיעו בנושא ואם יש איזו מצוקה אמיתית. כלומר, היא לא מודעת לכך שיש במדינת ישראל למעלה ממיליון אזרחים, דתיים וחרדים, ששומרים על ההלכה היהודית ונמנעים מרחצה מעורבת. השרה לאיכות הסביבה הצהירה השבוע כי תתנגד לכל חקיקה שתאפשר הפרדה ברחצה במעיינות ובנחלים. שתיהן, כמו נציגות אחרות של הפמיניזם הרדיקלי, מתיימרות לפעול בשם הנשים בישראל ולמענן, אך למעשה הן מדירות הנשים הפוגעניות ביותר בישראל. מתוך התנשאות ופטרנליזם, הן כופות את תפיסתן המתירנית על כלל הנשים בישראל, גם המוסלמיות, כמו שהעירו לי פה, כולל על אלה המעוניינות גם הן ליהנות ממשאבי הטבע הציבוריים תוך שמירה על כבודן, בלי לחשוף את גופן לעין כול. זהו המשך ישיר לגישה שמנעה מסטודנטיות דתיות באוניברסיטה העברית לרקוד מאחורי מחיצה, הגישה שביטלה מופעי תרבות, ואפילו אירוע סליחות לציבור חרדי ודתי, בגלל רצונם לשבת בהפרדה, ושבגללה אך לאחרונה זמרת ידועה נאלצה לבטל הופעה עקב רצונה לשיר בפני נשים בלבד בהתאם לאמונתה. אני קורא לאלו שמציגים עצמם כליברלים אך מתגלים שוב ושוב כפנאטים, שלא מסוגלים לסבול דעות שונות משלהם, להפסיק את ההתנשאות הזאת ולחדול מהניסיונות לכפות את אורח חייהם על העם היושב בציון.

תודה רבה. חבר הכנסת כסיף, לא נוכח, חברת הכנסת מראענה, אינה נוכחת, חבר הכנסת אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. רשימת הדוברים סגורה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, שמעתי שנפתלי בנט אמר לילדים שלו שהוא עומד להיות האיש הכי שנוא במדינה. אז קודם כול, נכון, לא השארת משהו שיישאר לאהוב בך, או מישהו. הדרך הפסולה, התרמית, הנוכלות שנקטת בדרכך לכס ראשות הממשלה, עוד יילמדו שנים רבות, כיצד אדם ללא מנדטים יכול להפר את הכללים הדמוקרטיים, שהרוב מושל וקובע, ומאפשר לרוב זניח ושולי כביכול למשול. אבל עוד דבר: אתה יכול גם להבהיר להם שזה לא יהיה הרבה זמן שישנאו אותך, היות שנעשה כל מאמץ שהמצב העגום הזה שבו שונאים אותך ייפסק.

באחת הערים בארץ הציבו את דמותך כפסל בצורה לא מחמיאה. אבל למרות הכול, מעט הכבוד שעוד נותנים לך מאוד מזכיר את הבדיחה היהודית שהיה אדם שהגיע לעיירה ושאל איפה נמצא ראש הקהל של העיירה. כולם התחילו לקלל את אותו אחד,

התחילו להמטיר עליו קללות.

שואל מישהו אחר: מה עם ראש הקהל, איפה הוא גר? עוד קללות. וככה הוא עבר, עד שהגיע בסופו של דבר לאותו בית של ראש הקהל. ואז הוא שאל אותו: תגיד לי, אני עברתי פה, ועד שהגעתי אליך עברתי מסע של קללות מכל הכיוונים. שווה לך להישאר ראש הקהל? אז הוא אמר לו: מה, בשביל הקצת כבוד שעוד עושים לי, בשביל האאודי, בשביל הדברים האלה, לא שווה לי להישאר ראש הקהל? אז אני אומר שגם כדאי לפני שאתה מסביר לבנים שלך שאתה הולך להיות האיש הכי שנוא, תחשוב למה זה קורה. עדיין לא מאוחר לתקן את העוול הגדול שעשית לעם ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת אבו שחאדה, אינו נוכח, חברת הכנסת שטרית, אינה נוכחת, חברת הכנסת ברק, אינה נוכחת, חבר הכנסת בן גביר, אינו נוכח, חבר הכנסת מרגי, מוותר, חבר הכנסת עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת קושניר, אינו נוכח. חבר הכנסת פינדרוס,

מהקואליציה וגם לא הולך להיות שם בקונסטלציה הפוליטית הקיימת כל זמן שהליכוד לא שם, אבל לפחות, אתה יודע, ליהנות מיושב-ראש טוב, אז בהצלחה.

קיבלתי תוך כדי הדיון כאן, ולא הייתי עולה שוב, אבל הדבר הזה הוא באמת מחריד: להעז לשים בעין חרוד מיצג שפוגע בדבר הכי יקר למין האנושי, הדבר הכי חשוב שיש בעולם, לפגוע, אני לא רוצה אפילו להגיד במה, כי לא אומרים, זה דבר שהוא מזעזע וצריך לזעזע כל יהודי. אבל אני חייב את עצתך, אדוני היושב-ראש, מה לעשות. אתם מביאים פה עכשיו תקנה לחייב ביצוע בדיקה בכניסה לישראל, ומי שלא יבצע את הבדיקה יקבל קנס של 3,500 שקל. וראיתי שהממשלה לא ערוכה לבדיקות האלה. אז מה אנחנו אמורים, כנבחרי ציבור,

להצביע בעד תקנה כזאת או נגד? כי אם אני מצביע בעד אני בעצם עושה חוכא ואטלולא מעצמי. מה יעשו אותם אנשים שהגיעו לשדה תעופה, והמומחה הגדול בעל הספרון לקורונה שדיבר על נתב"ג לא מצא פתרון יחד עם השרה מירי רגב,

מרב מיכאלי, לפתור את הבעיה הזאת? מה אתה מציע לי? אני מחכה לעצתך, ואומר לך בכנות: תיתן לי הצעה הוגנת, ואני אצביע על פי עצתך.

חבר הכנסת מרגי, למרות שוויתרת, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, אני רוצה לומר שאני לאחרונה נדרש, אני וחבריי נדרשים להתבייש. תתביישו לכם. תתבייש לך. יושב חבר הכנסת פה, הנשיא ריבלין היה אומר על חברי כנסת,

יבגני, אחד שיושב אחריך, היה אומר על זה: "האומר דבר בשם אומרו" אבל הוא לא נמצא. הפרוטוקול נמצא. "האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם". הנשיא ריבלין היה אומר: "חדשים מקרוב באו". קצת צניעות. יושב חבר כנסת, אין לו מה לומר, אוצר המילים שלו מסתכם ב"תתבייש לך", "תתביישו לכם", "תתבייש לך",

אז פניו תכסה בושה. כנראה יש לו במה להתבייש. הוא ישמע אותך דרך המצלמה. מי שלא יודע, הוא גַּלעד, אולי, לא גִּלעד ולא מקרב. אז רבותיי, זה תפקידה של אופוזיציה, אמרתי זאת בישיבה של הוועדה המסדרת. אני לא אסתתר עם כל מיני תכסיסים, אני אומר לכם: כן, אנחנו נעשה פיליבסטר, כן, אנחנו לא נדבר לעניין, כן, כשאתם לא תתנהגו כמו שצריך נכה אתכם, איך אומרים, איך כתוב שם, בשוטים ונצלוף בכם, עד שתתייאשו ותבינו שדרככם לא תהיה קלה. ואני לא צריך להתבייש בכך שאני מנצל כל סעיף וכל פרט בתקנון. ואני אומר על עוד תופעה: קחו לכם בחשבון, זה שדרסתם את המושג "נוהג" בכנסת, אני אומר לכם ממרומי שנותיי בכנסת, כשחברי כנסת היו באים ואומרים לנו: כך היה נהוג, כך נהוג בכנסת, זה היה בחרדת קודש יותר מהתקנון. דרסתם כל נוהג.

כפי שאמרתי: חכמים, היזהרו בדבריכם, כי הפנקס פתוח והיד רושמת, ועת התשלום תבוא והפירעון יהיה כואב. תודה רבה. חבר הכנסת סגלוביץ' אינו נוכח. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. דבר למצלמה, אחרת הוא לא ישמע אותך. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, האמת, עכשיו עלה פה חבר הכנסת, ידידי, משה אבוטבול,

על חילול שמו של הקדוש ברוך הוא, ששרף גרגורי אבו בעין חרוד, במרכז אומנויות, מרכז אומנותי נאור. כשאני מסתכל על זה אני אומר: עד כמה אפשר? זה מכם, זה בגללכם, בגלל ההסתה שלכם, בגלל ההסכמים שלכם. כל דבר שבקדושה עשיתם, זה מה שיש לכם בהסכמים הקואליציוניים: לא חלשים, לא מסכנים, לא קשישים, רק איך לפגוע ביהדות. יושבת פה השרה לאיכות הסביבה תמר זנדברג, ומעירים לה. היא כאילו לא שומעת. היא קמה ואומרת לרב גפני: מה אתם חושבים, שזה בית הכנסת? אולי היא הייתה בבית כנסת רפורמי, אולי שם היא ראתה שרחצו, ולא במעיין. אולי בית כנסת רפורמי, זה מה שהיא חונכה, זה מה שהיא יודעת מה זה. אולי זה המקסימום של הקודש שהיא יכולה להגיע אליו. היא לא יודעת משהו אחר.

היא לא יודעת משהו אחר. אם לזה היא חונכה, זו הממשלה שקמה, אין לי הרבה ציפיות ממנה, אבל אני מצפה מכם, חברי הכנסת: תראו מה להראות לדור הבא, לילדים שלכם, לילדים שלכם, שיינקו קצת יהדות. שלא יינקו תורה, שלא יינקו דת, יהדות. שיהיו במדינה יהודית. אנחנו לא רוצים משהו אחר. אל תהיו חרדים, אל תהיו דתיים, תהיו יהודים, אל תזייפו את היהדות. יהדות יש רק אחת. זרמים יש רק בנהר. אין עוד יהדות. יהדות אחת, זרמים בנהר, תזכרו את זה. יש כותל אחד. מי שלא מתאים לו הכותל, כי זה משהו קטן,

אז למה אתם באים לשם? נשות המריבה, למה באות לשם? נשות הסכסוך והמריבה, למה הן באות? אז למה יש ספרדים ואשכנזים? למה יש, הרי הן לא מאמינות בדברים העתיקים האלה.

חבר הכנסת קריב,

לנאום. אין לכם את ה"ירושלים" והסידורים, מחקתם אותם. איפה? זהו, אתה גם לא יודע איפה ירושלים, זו הבעיה. אתה יודע רק איפה הכנסת,

אתה לא יודע מה זה תפילה בירושלים, אתה לא יודע מה זה כותל. אבל זה מה שהממשלה שמה לנגד עיניה, הממשלה שמה דבר אחד: לרמוס כל דבר

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה לברך אותך. מאז שאתה נבחרת להיות יושב-ראש הכנסת, אתה עושה את מלאכתך נאמנה, אבל אני כל הזמן נזכר איך ישב היושב-ראש הנוכחי, חבר כנסת לשעבר מיקי לוי, בטריבונה למעלה, היה מרעיד פה את כל האולם. אז אני רוצה לפחות, אולי בעתיד אני אהיה יושב-ראש הכנסת, אני לא מחפש את התפקיד הזה, אבל אתה פתאום מרגיע אותנו,

הוא מוציא אותנו, אלה ההנחיות שהוא קיבל. אני מנצל שוב את ההזדמנות כדי לדבר על מה שהשר אלקין דיבר כאן,

הייתכן שאנחנו מגדירים את הממשלה הזאת כלא לגיטימית? אני הסברתי בדרכי שמי שפועל נגד ההלכה, מי שפועל נגד התורה, הוא דווקא זה שהוא לא לגיטימי. כך אני מאמין, אני מאמין בתורת השם. להקים ממשלה, שהממשלה הזאת מתריסה כלפי שמיא, עוקרת חלקים מהתורה, מבקשת להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, מבקשת לפעול בנושאים של נישואים וגירושים שלא לפי ההלכה, בגיור שלא לפי ההלכה, לחייב לימודי ליבה, כאשר כל הדברים שאני מדבר עליהם הם בסטטוס קוו, בזכות הסטטוס קוו הזה בן-גוריון הגיע לאו"ם ואמר: הינה, אני מקים בית לאומי לכל יהודי. ואת זה אתם פשוט גוזלים מחלק גדול מהעם פה. אז אני מבקש עכשיו, כשאנחנו מדברים על חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל, להתעכב על הנושא של נישואים וגירושים. אחד הדברים שמאפיינים את עם ישראל זה ההתנהלות שלו, התנהלות בקדושה, בטהרה, בסדר הייחוד שלו, להתנהל לפי איך שבני האדם צריכים להתנהל, איך שהתורה מצווה. אתם כתבתם וחתמתם הסכמים קואליציוניים שאני מתבייש. אני כיהודי חרדי לא יכול לומר את המשפטים. מה שאתם מבקשים זה לעקור ולקעקע את הנושא של נישואים וגירושים לפי ההלכה. נישואים וגירושים זה חובת הבדיקה. אם אני רוצה לדעת: מה, אתה מתנהג כמו יהודי? אתה יהודי? אתה יהודי אף על פי שאתה גם לא שומר את התורה והמצוות, אבל איך אתה מתנהג, האם אתה מתנהג כמו יהודי? אחד היסודות ביהדות זה הנישואים והגירושים לפי ההלכה, ואתם, הממשלה הרעה הזאת, פשוט לוקחת את יסודות הדת, יסודות היהדות, ומבקשים לעקור,

מתורת ישראל, את הדברים האלה, לעקור מעם ישראל. מדינה שנשלטת על ידי יהודים. אתם כיהודים עושים את המעשים המחפירים האלה נגד התורה. זה מה שכואב לנו, לכן אנחנו נפעל לקצר את ימיכם הפוליטיים בממשלה הזאת.

תודה רבה, חבר הכנסת פרוש. חבר הכנסת מקלב,

חבר הכנסת גפני,

גפני, בסוף הם יתחרטו שהם הקימו את הממשלה הזאת. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מצטרף לדברים של הרב פרוש, ואני מסכים לכל הדברים האלה, כשרואים את ההסכם הקואליציוני, שלא היה כדוגמתו מאז קום המדינה. לא היה מעולם דבר כזה. להפך, אצל בן-גוריון היה סטטוס קוו, היו דברים שנשמרו, ואתה רואה את זה ובאמת הלב נחמץ, איך יכולים יהודים לכתוב דבר אחרי דבר אחרי דבר, לעקור כל זיק של, ואנחנו עוד נדבר על העניין הזה, לא יהיה לנו הרבה זמן, בגלל שהממשלה הזאת תיפול מהר, אבל עוד נדבר על זה. ואני רוצה לדבר על דבר אחד שאנחנו, אני לא מבין. אני נמצא פה עם חברי הכנסת החילונים והמסורתיים וכולם, ואני לא מבין את ההתנהלות הזאת. באה שרה, תמר זנדברג, לפני זה מרב מיכאלי, שאמרה שתהיה תחבורה ציבורית בשבת. אני בידידות איתה. מה זה תחבורה ציבורית בשבת? המשמעות של העניין היא שהמוסכים ייפתחו. אני לא מדבר על התורה, שזה ברור שאסור, אבל המוסכים ייפתחו, המזנונים ייפתחו, ייפתחו כל הדברים שנותנים שירות לתחבורה הציבורית. זאת אומרת, בסופו של דבר, מי שיעבוד זה אלה שצריכים את הפרנסה, אנשים שמצבם הכלכלי הוא בינוני ומטה, והעשירים ישבו רגל על רגל ולא יעבדו בשבת, יהיו להם עובדים שיעשו את זה. אבל נניח רגע לעניין הזה. אני רוצה לדבר על תמר זנדברג. חבל שהיא יצאה. לא הבנתי את הדבר הליברלי הזה. יש מעיינות בארץ ישראל, מעיינות שהקדוש ברוך הוא נתן, יש את הסחנה ויש עוד מקומות שאליהם באות נשים. הנכדה שלי רוצה ללכת לסחנה ולטבול שם ולרחוץ שם פעם בשבוע, והיא רוצה שתהיה הפרדה בין נשים לגברים, אחרת היא לא הולכת. אותו דבר, יש גם גברים שרוצים ללכת, אבל שלא יהיה עירוב של נשים וגברים יחד. אגב, זה גם אצל היהודים וגם אצל המוסלמים, אזרחים במדינת ישראל, לא יודע כמה אחוזים, אבל אלה אחוזים גבוהים,

מהציבור שרוצים ליהנות מהרחצה באותם מעיינות. באה השרה תמר זנדברג, שהיא אישה ליברלית, שדואגת לנושאים החברתיים. אני מכיר אותה כאן הרבה שנים. מה היא עונה כשהיא אומרת את זה לרשות הטבע והגנים: לא יהיה דבר כזה, אפילו לא כמה שעות, אפילו לא פעם בשבוע, אפילו לא זמן קצר, שתהיה הפרדה בין גברים לנשים, ונשים חרדיות או דתיות או מוסלמיות או סתם נשים וגברים שלא רוצים לרחוץ יחד, מה תמר זנדברג תסתכל להם בעיניים ותגיד להם?

למה עשית לנו את זה? מה עשינו רע, בגלל שאנחנו לא חיים כמוך? בגלל שאורח החיים שלנו שונה? זה מה שאתם רוצים לעשות? מה אני עונה לנכדה שלי כשהיא אומרת לי: סבא, אתה חבר כנסת, אתה לא יכול לדאוג שבים המלח, שתהיה שם הפרדה בין גברים לנשים פעם בשבוע? גם את זה אתה לא יכול לעשות? תתביישי לך. תודה רבה לחבר הכנסת גפני. חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת טיבי,

חבר הכנסת קרעי, בבקשה.

מספיק כבר.

אמרתי לתמר זנדברג, לא לנכדה שלי. תהיה הפרדה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, בפרקים הקודמים, כשלא היית כאן, התחלתי לשטוח ולשקף בפני הציבור את הסכנות שבממשלת ההונאה הזאת, אבל אני רוצה לעשות אתנחתה קלה בעניין הזה ולנצל את ההזדמנות שאתה כאן להציג הצעת חוק חשובה, באמת חשובה, לטובת אזרחי מדינת ישראל,

חתמת עליה לפני כמה שבועות, וחתמו עליה כ-30 חברי כנסת, מרוב סיעות הבית. הצעת החוק הזאת באה בעצם לעשות טיפול שורש לטובת החייבים בהוצאה לפועל. התברר לי שחייבים בהוצאה לפועל, נזקפים לחובתם מיליארד שקל בשנה שכר טרחת עורכי דין. מיליארד שקל. הסכומים האלה, שכר הטרחה, באמת סכומי עתק, נזקפים לפי טבלאות של לשכת עורכי הדין. ההוצאה לפועל עושה את כל העבודה, דואגת להביא בסופו של דבר,

לדאוג שהחייב ישלם, ומה שקורה שם, שבחובות באמת נמוכים, רוב החובות בהוצאה לפועל הם פחות מ-5,000 שקל, וכל הסכום של שכר טרחת עורכי דין גם נזקף בתוך חודש, בשנייה הראשונה, ולאחר 30 יום, ולא משנה מתי שילמת. כל מבוגר עשירי במדינת ישראל חייב בהוצאה לפועל. יש למעלה מ-600,000 איש חייבים בהוצאה לפועל, ורוב התיקים הם תיקים מוסדיים, תיקים של בנקים, חברות אשראי, סלולר, שזה בעצם מחשב שכותב למחשב שכותב לבנק ומכניס את הכסף לחשבון. ככה הכסף עובר בלחיצת כפתור מחייבים בהוצאה לפועל בסכומי עתק, מיליארד שקל בשנה. הצעת החוק למעשה מתקנת את הזיקה לכללי לשכת עורכי הדין וקובעת טבלה חדשה של סכומים שיזקפו לחייבים בהוצאה לפועל. כך למשל על חוב של 800 שקלים ישלמו בשלוש פעימות, לא בשתי פעימות תוך חודש, אלא שלוש פעימות שיתפרסו על פני שנה, 100 שקלים כפול שלוש, במקום סכומים של כ-1,000 שקלים, על חוב של 50,000 שקל יהיה 860 כפול שלוש, במקום קרוב ל-10,000 שקלים, וכן הלאה וכן הלאה. המטרה היא לא לתת תמריצים לעורכי הדין למהר ולרוץ להוצאה לפועל. אפשר בשיחת טלפון לפעמים על חוב שנשכח במגירה, 20 שקלים, 50 שקלים, ממהרים לרוץ להוצאה לפועל, כי שכר הטרחה שם הוא מאוד שמן. המטרה של הצעת החוק, ואני מסכם, בסופו של דבר היא שהעשירים לא יוסיפו להתעשר בלי גבול על חשבון העניים המתרוששים עוד ועוד. וכמאמר הנביא ישעיה: "חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו". אני מעריך את זה, אדוני היושב-ראש, שהצטרפת, ואת כל חברי הכנסת שהצטרפו לזה. אני מקווה שנוכל בקרוב להגיש הצעות חוק פרטיות ולקדם את העניין הזה.

תודה רבה, חבר הכנסת קרעי. חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך, אני זוכר אותך בימים הטובים, לפני שבוע, יושב כאן למעלה,

צורח כפי שאף פעם לא שמעתי, ואף פעם כמעט לא הוציאו אותו. סבלנו את זה בשקט, זה חלק מכללי המשחק. היום הוצאת אותנו

שבא לך. אז תזכור, כפי שאמר חבר הכנסת מרגי: הכללים, החיים, משתנים, פעם אתה פה, פעם אתה שם. כשאתם תהיו חזרה פה, אל תתלוננו,

אל תתלונן על כלום. אני רוצה לעשות לך איזה מבחן טריוויה קטן, אדוני היושב-ראש: "חבורה של נוכלים, אין לי מילה אחרת להגיד לכם"; "נראה אותך מוציא אותי", נראה אותך, "אתם אפסים"; "איזה חרפה אתם מביאים על הבית, אתם חרפה ובושה"; "גועל נפש"; "אל תיגעו בי" זה למשמר הכנסת, "תתביישו לכם. איך תסתכלו על המשפחות" והילדים שלכם, "בושה וחרפה. אין לכם אלוהים" דרך אגב, תרתי משמע. "אתה מוביל את זה, אבי ניסנקורן, בצורה הכי מגעילה, תתבייש לך, אני בז לכם". אני בטוח שהיושב-ראש לא יודע מי אמר את זה.

מה פתאום? הוא יגיד את זה? רק שכחת להגיד שזה היה בוועדה. הוא רק עושה הבחנה בין הוועדה לבין המליאה. הוא חושב ששם עם ישראל לא רואה אותו בטלוויזיה והוא מצולם. את זה אמר יושב-ראש הכנסת. מעניין, על מה הוא אמר את זה? על החוק הנורבגי. דרך אגב, כמה הכניסו בחוק הנורבגי? בואו, אני אגיד לכם: יש עתיד, כהרגלם בקודש, שדדו 17 שרים והכניסו עוד איזה חמישה או שישה בחוק הנורבגי, הליכוד, אולי אחד. מעולם לא הכנסנו. 30 עובדים זרים, היום הם 56 ח"כים.

ח"כים חדשים, כל ח"כ, 2 מיליון שקל. אדוני היושב-ראש, היה מעניין אותי לשמוע מה אתה אומר היום על ה"תתביישו לכם". תודה, חבר הכנסת אמסלם. רק שנייה, אני לא רואה את הזמן. דרך אגב, לא הפעלת את הזמן. נכון, אבל הוא, לא הפעלת את הזמן. קח עוד דקה. מהתחלה, מהתחלה. מהתחלה, לא הפעלת. אדוני, עוד דקה, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

ינאי המלך אמר לשלומציון המלכה: אל תפחדי לא מהפרושים ולא מהצדוקים אלא מהצבועים, שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. זה בדיוק מה שאתם, ואתה בראשם, בגלל שאתה היית כאן כל יום צורח: תתביישו, תסתכלו אתה והבוס שלך לא מתביישים. בחשכת לילה הקמתם ממשלה, 34 שרים. אתם עכשיו אחד על שניים, עוד מעט אחד על אחד. עוד מעט תביאו בכלל 50 ח"כים חדשים, בגלל שגם לאלה שהבאתם אין כוח להישאר כאן, אז תביאו עוד 30. תבין את החוצפה שלכם, את הצביעות שלכם, ובראשם אתה, אדוני היושב-ראש. אתה צרחת ועמדת כאן בהנחיות של הבוס שלך מר לפיד. תודה רבה, חבר הכנסת אמסלם. גועל נפש, גועל נפש, חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. חברי הכנסת קריב, זה בסדר.

נותנים לו את זכות הדיבור. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, הבוקר, כשהגענו לכנסת, אנחנו חברי אופוזיציה, לעשות את העבודה שלנו, גילינו מה שגילינו בדיון הקודם של הוועדה המסדרת. אני באתי לכאן דווקא כי אתה יושב פה, אדוני היושב-ראש, כי אנחנו באמת זקוקים שאתה כיושב-ראש הכנסת, הבית של כולם, תגן על עמדת האופוזיציה. פעם אחר פעם סותמים לנו את הפיות. זה התחיל בהחלטה שלדעתי היא החלטה לא נכונה שאין יותר הצעת חוק של האופוזיציה, זה עבר לרצון לצמצום הצעות אי-אמון של האופוזיציה,

לאחרונה בוועדה המסדרת גם אין זכות להצעות לסדר-היום. אדוני היושב-ראש, אתה מתאר לעצמך שאנחנו כאנשי ציבור חוזרים הביתה, פוגשים את האנשים, פוגשים את המשפחות שלנו, ואנשים כל הזמן באים בטענות ואומרים: איך קמה כזאת ממשלה? באיזה מעשה של נוכלות בא ראש ממשלה וגנב קולות של אנשים והקים ממשלה הכי משונה שיכולה להיות כאן? ואנחנו כחברי אופוזיציה רוצים לבוא ולעשות את העבודה שלנו, פעם אחר פעם, וזה כל פעם בעוד משהו. אני חושב שאחד מהשתיים: או שיבוא הרוב של הכנסת, ודווקא אתה כחבר אופוזיציה תמיד עמדת, ובצדק, על הזכויות של האופוזיציה, אני חושב שאתה, שעשית את המעבר המהיר מאוד מחבר אופוזיציה לוחם ליושב-ראש הכנסת, צריך להבין יותר מכולם את המקום שאנחנו נמצאים בו, להבין יותר מכולם שלא יכול להיות שיסתמו לנו פיות כשאנחנו באים לדיון בוועדה, ובא היושב-ראש ואומר: לא, פה לא יהיו הצעות לסדר-היום.

לא יהיו הצעות לסדר-היום,

לא הצעות חוק, אז למה אנחנו מקבלים משכורת? אני חושב שאתה, אדוני היושב-ראש, צריך לתת הנחיה ברורה לכל יושבי-ראש הוועדות של הכנסת: אין דבר כזה לסתום פיות של חברי הכנסת. אני רוצה לומר לך עוד משהו, וגם לגביו אני רוצה שתשים לב, כי

נמצא פה חבר הכנסת האוזר, אני היום בוועדה המסדרת הצעתי לשנות את שמי למיכאל מלכיאלי האוזר.

כי אני והאוזר הפרענו ביחד, על כל מילה שלי, שתיים שלו, והפלא ופלא, אותי קראו לסדר פעם, פעמיים, ועוד שנייה עפתי החוצה, ואת האוזר לא קראו לסדר.

ברשימת ש"ס לא ישבצו אותך. חבר הכנסת האוזר, תן לו לנצל את זכותו לדבר.

בשבוע שעבר באתי לפה, ואני אמרתי את מה שאני חושב על האיש שיושב פה, והוציאו אותי החוצה. אני אספר לך מה קרה: למוחרת הבן שלי, בן שמונה, ילד טוב,

למה הוציאו אותך החוצה? מה תסביר לו?

בכנסת לא נתנו כלים להתמודד, מה לענות לילד בן שמונה, למה הוציאו אותך החוצה. לכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, אני באמת רוצה לסיים ולבקש ממך: אתה יושב-ראש הכנסת, ומחובתך, ואני סומך עליך שתעמוד על זכותנו. לא יכול להיות שמוציאים רק צד אחד החוצה כשהצד השני משתולל בדיוק כמונו, לא יכול להיות שסותמים את הפיות בחוקים, לא יכול להיות שאין לנו אי-אמון, כי אחרת נשאל את עצמנו בראשון בחודש על מה מקבלים משכורת.

תודה רבה. אני אנצל את זכותי ואני רק אגיד: 1. היה היום פעמיים אי-אמון, 2. החל מהכנסת החמש-עשרה, שהייתה ב-1999, אני מניח שאתה יודע מי היה בשלטון, איזה ראש ממשלה, חבר כנסת,

הכנסת השש-עשרה, הכנסת השבע-עשרה, השמונה-עשרה, התשע-עשרה, העשרים, תמיד בהסכמה. תמיד בהסכמה. יושב-ראש הכנסת,

אבל חבר הכנסת ארבל, שיירשם בפרוטוקול: תמיד בהסכמה. חבר הכנסת ארבל.

אבל קצת נימוס. אתה תגיד על נימוס? צעקת פה בלי בושה, חוצפה.

לא הפרעתי אף פעם ליושב-ראש. אתה רוצה? אתה רוצה? בבקשה.

חבר הכנסת ארבל, אתה לא מכבד את זה, עזוב. בזה הסתיים מה שאמרתי, כי חבר הכנסת ארבל לא רוצה לשמוע את מה שאני אומר. אני מזמין אותך לכוס קפה אליי על חשבוני.

על חשבון ציונה. בבקשה, מקובל, אין בעיה.

אני רק רוצה לומר מילה, חבר הכנסת רוטמן, בבקשה.

אתם אמרתם שאתם עושים שינוי, לא אמרתם שתעשו בדיוק, לא שמעתי, חברת הכנסת ברק. כשאני נאמתי סיפרת לי: בכנסת הזאת ובכנסת הזאת ובכנסת הזאת. הדבר היחיד ששכחת להגיד, שאתם אמרתם שלא תעשו את זה, לא תעשו את זה אף פעם, שבאתם לשנות.

את לוקחת את זה למקום שהוא לא נכון, אבל עזבי, זה לא לדוכן. בבקשה, חבר הכנסת רוטמן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה למחות כאן על כבודה של הכנסת, ולמעשה מאוד יפתיע אותי, אבל אני רוצה למחות כאן גם על כבודו של בית המשפט העליון, שהכנסת מסרה לו עמדה שלפחות ככל הידוע לי היא עמדה שקרית. בתגובה שהוגשה על עתירתו של חבר הכנסת משה ארבל, אני לא יודע אם לברך אותו או לגנות אותו על כך שכחבר כנסת הוא פנה לבג"ץ, אבל אני חושב שבוודאי כוונותיו טובות, ואני כועס מאוד עליך, אדוני היושב-ראש, שגרמת לו לעשות זאת, בגלל שהפנייה לבג"ץ לניהול ענייני הכנסת היא דבר לא ראוי ככלל. אבל אני עומד המום אל מול העובדה שבתגובה שהוגשה על ידי הכנסת כתוב שאתה החלטת שלא לקבל החלטה רוחבית לעצור את הצעות החוק למשך חודש, למשך 30 יום, בעוד שאתה עצמך אמרת כאן מעל הדוכן שכן החלטת לעצור, תבדוק את הסטנוגרמה. הסטנוגרמה מול עיניי,

אני גם אקריא לך אותה. אני אבדוק, ולא רק צריך לבדוק. אז תבדוק, אני מציע שתבדוק. אני אגיד כאן שאתה אמרת במפורש: תודה רבה לך, תודה רבה לך, אני אקח את זכות הדיבור, זה היה ציטוט שלך, אדוני היושב-ראש, ורק אבוא ואגיד שאין שום כוונה להגביל, אלא להתחיל חודש אחרי. כלומר אתה קיבלת החלטה שבחודש הקרוב לא יהיו הצעות חוק פרטיות, זו המשמעות של "להתחיל חודש אחרי" ולבית המשפט הכנסת מסרה עמדה שאתה לא החלטת. אני יודע שבית המשפט ינזוף בנו אם, אז מאחר שאני יודע שכחלק, אתה בסך הכול הולך בדרכיו של ראש הממשלה, שגם הוא יכול להגיד כן ולא ולשקר והכול בסדר, אבל אני חושב שכאשר פונים ומביאים עמדה לבית המשפט העליון, מן הראוי שהיא תהיה מבוססת על האמת. אז או שאתה לא אמרת אמת מעל הדוכן או

עצם ההגבלה לגופה היא חמורה מאוד, בטח ובטח כאשר זה נעשה בדרכי כפייה, בטח ובטח כאשר זה נעשה ללא הסכמה. אני חושב, אני קורא דווקא לך, כמי שבמשך שנים רבות היה פרלמנטר ולא ממש אהב את ההגבלות שמוטלות עליו, לא מצד יושב-ראש ולא מצד יושבי-ראש ועדה, לכבד את הכנסת ולדאוג, כחלק מהתפקיד שלך כיושב-ראש הכנסת,

שהתשובות שמוגשות לבית המשפט יהיו אמת. לציבור כבר מותר לשקר, אבל לפחות לבית משפט כדאי בכל זאת להגיד אמת,

גם לנו כדאי לשמוע אמת. אם אמרת מעל הדוכן שאתה מגביל לחודש, אל תגיד לבית המשפט במרמה שאתה לא מגביל לחודש אלא שעוד לא קיבלת החלטה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אלה באמת האשמות מאוד חמורות, חבר הכנסת רוטמן. אני מניח שאם זה כמו שאתה אומר, בית המשפט ימצא מקום לנזוף ביושב-ראש הכנסת. מכיוון שהעובדות הן לא כמו שאמרת, אז אני מניח שלא. חבר הכנסת אלחרומי, מוותר, חברת הכנסת וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת בן צור, אינו נוכח. חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, ממשל ביידן בארצות הברית, עם בחירתו, סימן לעצמו כמטרה למחוק כמה שיותר מהישגיו, כך לשיטתנו, של ממשל טראמפ שקדם לו. בין יתר הצעדים שהממשל התחייב להם לפני הבחירות, ביידן התחייב לפני הבחירות ומבקש לקדם אותם כעת, פתיחה המחודשת של הקונסוליה האמריקאית לענייני פלסטינים בירושלים, בירת ישראל.

הנשיא טראמפ הכיר בירושלים המאוחדת, על שני חלקיה, כבירתה היחידה והמאוחדת של מדינת ישראל, העביר את השגרירות האמריקאית לירושלים, כולנו בירכנו על זה כאן פה אחד, כמעט כולנו,

לפחות החלקים הציוניים בה, וסגר את אותה קונסוליה שלמעשה שידרה שיש גם לערבים ביהודה ושומרון מעמד בירושלים. ממשל ביידן מבקש לפתוח מחדש את הקונסוליה בירושלים, אלא שעל רקע ההכרה האמריקאית בירושלים כולה כבירת ישראל, על פי המשפט הבין-לאומי ועל פי החקיקה בארצות הברית, הממשל איננו יכול לבצע את הצעד הזה, אדוני היושב-ראש, ללא הסכמה של ממשלת ישראל. למיטב ידיעתי, ממש בימים האלה הנושא נדון. אני רוצה לומר בצורה חד-משמעית: אישור של ממשלת ישראל לפתיחת שגרירות אמריקאית לענייני הפלסטינים בירושלים היא חלוקת ירושלים. אם חס וחלילה הממשלה הזאת, שמתהדרת בנוצות של עשר מעלות ימינה מהממשלה הקודמת לה, תשלב ידיים ותשתף פעולה עם מחיקת אחד ההישגים החשובים ביותר שהתרחשו למדינת ישראל בתקופת ממשל ביידן, שזו אותה ההכרה בירושלים, תאשר את פתיחת הקונסוליה ואת חלוקת ירושלים דה פקטו, זה יהיה מעשה חמור עם השלכות ארוכות טווח. אסור בשום פנים ואופן להחזיר את חלוקת ירושלים אל השיח, אסור בשום פנים ואופן לטעת מחדש אשליית שווא אצל הפלסטינים שאי פעם תקום להם מדינה, ובוודאי שלא בירתה בירושלים. התקוות והאשליות הללו שמתנפצות אחר כך אל סלעי המציאות גובות מאיתנו מחיר דמים כבד. מה שמניע את הטרור הערבי איננו הייאוש, אמרתי כאן כבר הרבה פעמים מעל הדוכן שזה אחד השקרים הגדולים שהשמאל מפיץ, מה שמניע את גלגלי הטרור זו התקווה והתנפצותה אל סלעי המציאות הבאמת-בלתי-אפשריים. אני קורא לכוחות האחראיים שיש בממשלה הזאת, אני כבר לא יודע לדבר במונחי ימין שמאל, כי אין שם באמת ימין, אבל לכוחות האחראיים בתוך הממשלה הזאת: תעמדו על הרגליים האחוריות, תמנעו את האישור של ממשלת ישראל. אם חלילה הדבר הזה יקרה, זו תהיה אות קלון קשה וחמורה מאוד לממשלה.

תודה רבה, חבר הכנסת סמוטריץ'. חבר הכנסת ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, כבוד השרות, חבריי חברי הכנסת, כבוד סגן השר לביטחון הפנים סגלוביץ', אני לא אדבר עכשיו על סוגיית עצירת החקיקה, למרות שזה היה מתבקש. הנושא תלוי ועומד בבית המשפט, ואני לצערי הרב הגעתי לסיטואציה שאני משליך את יהבי בבג"ץ במקרה הזה. אבל ממש לפני דקות ספורות העיתונאי עמרי מניב מפרסם שהמפכ"ל לשעבר רוני אלשיך יעץ בשורה של הזדמנויות לתנועת הדגלים השחורים סביב המחאה בבלפור נגד ראש הממשלה לשעבר נתניהו. הייעוץ שלו עסק בהתמודדות עם מדיניות המשטרה וההתנהלות בשטח. רוני אלשיך סיפק מידע ועצות טלפוניות וגם חיבר את נציגי הדגלים לאישים נוספים שיוכלו לסייע להם. הייעוץ כולו נעשה בהתנדבות מלאה, ואלשיך לא השתתף בהפגנות או בישיבות התנועה. השיחות התקיימו עם שני בכירים בתנועה. גורמים בסביבתו אומרים שהוא סייע למכרים ותיקים שלו כפי שסייע לכל מכר שפנה אליו. בין היתר, גם במבצע שומר חומות, גם אז פנו אליו סביב המהומות בלוד. אם יש משהו ומישהו שמרסק,

כניצב לשעבר במשטרה, שמרסק את אמון הציבור במשטרה, אלה התופעות הללו, תופעות רעות, חמורות, שאין לשער עד כמה, הארגון גם ככה נמצא במצב כל כך קשה, עד כמה הן מרסקות את אמון הציבור. מה יחשוב אותו חרדי שישב, ואנחנו ישבנו בדיוני ועדת הפנים בכנסת הקודמת, וחטף אלימות, וחטף מכות, וחטף אלות, וישב וראה אפליה בצורת האכיפה, באופי האכיפה אל מול הפגנות הדגלים השחורים? היה להם גב, היה להם מפכ"ל בדימוס שייעץ להם איך לעשות את זה נכון, היה להם מפכ"ל שנתן להם עצות חינם איך לעבוד מול המשטרה. זו תופעה קשה וחמורה. לא פחות מכך, הגדיל לעשות המפכ"ל הנוכחי וקיבל החלטה להנחות את השוטרים להקל על השימוש באלות. שימוש באלות יכול עכשיו להיות חופשי, והשר לבט"פ מודיע שעדיף אלה על 9 מ"מ. איזו מין משוואה זו? מי הראשונים להיפגע? האוכלוסיות המוחלשות. יש שאילתה שעדיין פתוחה ועומדת אל מול שר הבט"פ, על בואש שיורה לקומה השלישית בבר אילן לתוך בית, על מה ולמה? כי זה בית של חרדים. האוכלוסיות המוחלשות הן הראשונות להיפגע. יש לנו מדינה אחת, יש לנו משטרה אחת, ואני יודע כמה היא יקרה לליבך. אל תיתן לתופעות האלה לקרות במשמרת שלך. יש לך אחריות גדולה.

תודה רבה, חבר הכנסת ארבל. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בבקשה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת יואב קיש, ולאחר מכן אנחנו ניגש להצבעה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. האמת, הפתיע אותי חבר הכנסת ארבל. אני מבטיחה לבדוק, כי אם כן, מה שהוא בעצם אמר זה להפקיר או לחשוף את השוטרים להתנהגויות מסוימות, אולי אפילו מסכנות חיים, על ידי כך שהשוטרים יהיו במבוכה ולא ידעו איך להגיב. אדוני, כמי שהיה המפקד בפועל של מחוז ירושלים, אני מבקשת ממך, תברר גם אתה, גם בשביל האחריות כלפי הדור הבא של אותם שוטרים, שנשארים לפעמים חסרי אונים, מוכים ולא יכולים להגיב. מישהו ייעץ להם מתוך המשטרה או מתוך מי שמכיר את עבודתם, וזה גרוע מאוד. אבל אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שאני די בשוק מהחברים שלי לאופוזיציה.

אחד אחרי השני עולים ואומרים: זו לא ממשלת שינוי, מה בין ההגדרה לממשלת שינוי לממשלה שאנחנו רואים? אני לחלוטין לא מסכימה איתם, כי תראה איזה שינוי מהותי הם עשו. חבר הכנסת סמוטריץ', אתה לא יכול להגיד, סמוֹטריץ' אתה לא יכול לומר כלום על טיפולי המרה, אבל במחנה השמאל, שמאוד לא אוהבים את טיפולי ההמרה, ואני רוצה לומר שבחלק מהמקרים בצדק גדול מאוד, הם בעצמם הופכים למטפלים בשיטת טיפולי המרה. עובדות, תראה מה הם עשו לבנט: הם המירו את דתו, את מחשבתו, את אמונתו, והיום לא רק שהוא הפר את כל ההבטחות, הוא מקיים הלכה למעשה את כל מה שהוא הזהיר מפניו. תראה את השינוי שעברה אילת שקד, תראה את השינוי שניר אורבך עבר, תראה את השינוי שעבר הפמיניזם של השמאל, שינוי שאני אשתמש במילותיו של הני זובידה, ד"ר הני זובידה, שאף אחד לא יכול להחשיב אותו לימין קיצוני, שקרא להן: הפמיניזם הלבן המדלג. אותה חברת כנסת, יושבת-ראש סיעה די מכובדת בכנסת, מדברת כל היום על שוויון, שוויון, שוויון. כשזה מגיע הלכה למעשה, ראינו את זה גם כששלי יחימוביץ' התמודדה על תפקיד הנהגת מפלגת העבודה. מי יצאה נגדה? הפמיניסטית הגדולה מרב מיכאלי. אז תגיד: זה בתוך הסיעה. אבל מה קרה שהיא הלכה להתמודד בהסתדרות? גם אז כל החברות שלה לסיעה היו נגדה. ואז הן אמרו: זכות הבחירה, פמיניזם אמיתי זה גם לדעת לבחור בין נשים. אז כשהני זובידה העלה את הפמיניזם הלבן המדלג של מרב מיכאלי, הוא הראה איך התפקידים שאמורים לאייש הועברו לגברים בחבורה תוך דילוג על מקומן הטבעי של הנשים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות. נמצאת איתנו פה עכשיו גם חברת הכנסת ממרצ, שגם נשאה דגל, כמו דגלים אחרים, אבל את זה אני אעשה בנאומים אחרים, של פמיניזם. הרי אמרנו: לאישה יש זכות לבחור מה היא רוצה, אבל פה היא תדיר אותן מאוצרות הטבע, מהמעיינות, מהחופים.

כי הן בחרו להיות דתיות. אז אני רוצה לומר לכם משהו: אני מכירה הרבה נשים שהן לא בדיוק דתיות, הן מסורתיות, אני בעצמי לא רוצה להסתובב עם בגדי ים בפרהסיה. אני רוצה לומר לכם שיש לי חברות שהולכות למכון כושר, לא בגלל שהן דתיות, דווקא בשעות של נשים, וכשהן הולכות לטיולים ולרחוץ בבריכה, כי הן לא רוצות שמבטים של גברים,

יפקירו ויסתכלו על הגוף שלהן בצורה מסוימת. את אותן נשים מבקשות עכשיו הפמיניסטיות הלבנות המדלגות להדיר מהמקום שהקדוש ברוך הוא נתן לכולנו, מהטבע שלנו,

זו שמורת הטבע. איך אתן יכולות להסתכל על עצמכן בראי ולקרוא לעצמכן פמיניסטיות? תדלגו על החברות שלכן, תדלגו על הנשים שלא חושבות כמוכן,

תדלגו, אבל בואו נודה: אתן צבועות. אורלי, תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת אבקסיס. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ברגעים אלה,

זה מופסק עכשיו, כי אנחנו צריכים עוד מעט להצביע, אבל ברגעים אלה בנט, אלקין ושקד יושבים ומנסים לשכנע את ראש הממשלה שלהם מנסור עבאס שיסכים לתמוך בחוק לאיחוד משפחות.

אני רוצה להבטיח לכם, חבריי בקואליציה, אני באופוזיציה, אנחנו עוד צריכים להתרגל לזה, אבל ראש הממשלה האמיתי שלכם,

כתב בטוויטר, לא,

אחד חלופי, לפיד הוא החלופי. אתה צודק, לפיד הוא החלופי, התבלבלתי. אבל לפיד כתב: אני יודע שהאופוזיציה צריכה להתנגד. אז קודם כול, תודה ללפיד. חברים, הוא מרשה לנו להתנגד, אז באמת, תודה רבה. אבל אני רוצה לומר לכם שאתם, בזמן הקורונה, כשאנחנו נלחמנו בקורונה,

לא ראיתם בעיניים. עשיתם הכול להפריע. כל מה שיכולתם, עשיתם. וזה בסדר, זה היה התפקיד שלכם, אני לא בא בטענות. וכשבמבצע שומר החומות אומר יאיר לפיד שזה אירוע פוליטי,

אז אני אומר לך בצורה הכי פשוטה: אנחנו אופוזיציה לוחמת, אנחנו לא רואים בעיניים. החוק המחורר הזה, חוק האזרחות, אנחנו נעביר חוק אזרחות חדש. אני מקווה שיהיו לפחות שמונה חברי כנסת ציונים בממשלה הזאת שיצביעו איתנו. ואנחנו בוודאי לא נהיה השמיכה שלכם בשביל שתוכלו לישון בנוח עם מנסור עבאס. למה אתם, כל שנה, תודה רבה. אני לא סיימתי, סליחה. חברים, לתת לחבר הכנסת קיש להשלים את דברו. אני מנסה גם להקשיב. קשה לי לשמוע עם הזה.

אבל אני יכול להבין שזה כואב להם, כי הרי מה הם אומרים לנו? אומרים לנו, ואני מדבר דווקא ל-so called ימין בקואליציה,

אומרים לנו: תשמעו, חוקי שמאל אנחנו נעביר עם הקואליציה, כי אנחנו מחויבים, אחרת אנחנו הולכים הביתה. אנחנו מכרנו את כל האידיאולוגיה שלנו בשביל הכיסא. ככה אתם עשיתם, מפלגות ה-so called ימין, מכרתם את האידיאולוגיה. אז אוקיי, את חוקי השמאל תעבירו. ולך לא צריכה להיות בעיה עם זה, חבר הכנסת בן ברק. שנתיים וחצי אני יושב פה במליאה,

אני מבקש רק שתוסיף לי זמן, היושב-ראש. היושב-ראש, תוסיף לי זמן. כן, מה רצית? חבר הכנסת רם בן ברק, לא שומע.

כן, הוא רוצה לדבר איתי.

אבל זמנך,

שנתיים אני יושב במליאה, שנתיים אני חבר כנסת במליאה, פעם אחת לא הצבעתי נגד האינטרס של מדינת ישראל. אתם בשבוע הראשון מצביעים נגד האינטרס של מדינת ישראל.

עזוב, אתה מדבר איתי על צבועים? פעם אחת לא הצבעתי, איך אתה מעז בכלל? נגד החוק הנורבגי כל סיעת יש עתיד יצאו ללא כחל וסרק, ואל תזיין לי,

אל תמציא לי המצאות. חברים, לא קרה כלום. סליחה, אל תמציא לי המצאות. נגד החוק הנורבגי אתם הוצאתם את הדם לחברים שלכם היום מכחול לבן. הם היחידים שאמרו שהם רוצים את זה אז, והיום הם לא מתנגדים. ועכשיו, לא רק שאתם לוקחים את הנורבגי בשתי ידיים, אתם עושים עוד יותר חטא על פשע ומגדילים. אז חבר הכנסת רם בן ברק, אתה וכל סיעת יש עתיד הכי צבועים שאני מכיר אי פעם בבניין הזה. תודה רבה, חבר הכנסת קיש. רבותיי חברי הכנסת, שקט במליאה. אני רוצה לעבור להצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) (תיקון מס'

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) (תיקון מס' 4),

בעד, 43, נגד, שניים, נמנע, אחד. אני קובע שתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) (תיקון מס' 4), התשפ"א 2021, אושרו.

חוב' מ/1408).] נעבור לחקיקה בנושא, חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4, הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א 2021, לקריאה ראשונה. קיבלה פטור מחובת הנחה,

תציג את ההצעה השרה אורית פרקש הכהן, בשם שר הביטחון. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מציגה את הצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4, הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א 2021, בשם שר הביטחון. יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבדת להביא לאישור מליאת הכנסת את הצעת חוק חומרי נפץ, התשפ"א. ההצעה היא להאריך את תוקפה של הוראת שעה שקיימת כיום בחוק ושעתידה לפקוע ב-6 ביולי 2021, מכוח הארכה אוטומטית שנקבעה בשל תקופת הבחירות וממשלת המעבר, עד ל-1 ביולי 2022. חוק חומרי הנפץ קובע את הרגולציה בנושאי הנפיצים באופן כללי. החוק מאפשר להחריג מתוכו חברות ביטחוניות שלגביהן קיים פיקוח חלופי באמצעות חטיבת בטיחות בנפיצים במשרד הביטחון ובהתאם להוראות בטיחות שנקבעו על ידי המשרד. בשנת 2018 הביאה הממשלה לאישור הכנסת הצעה לתיקון חוק חומרי נפץ. התיקון נדרש אז בדחיפות לאור הליך מכירתה של חברת תע"ש שעמד אז על הפרק. על פי נוסח החוק שהיה בתוקף עד לאותו תיקון, לא ניתן היה להחיל את הפטור על חברה שהופרטה, ומכאן היה הצורך באישור הכנסת. הוראת השעה נחקקה בזמנו ביולי 2018. הכנסת העשרים החליטה על פיצול הדיון בהצעת החוק הממשלתית. בשלב הראשון נקבע בהוראת שעה כי הפטור הקבוע בחוק יוחל גם על חברות שהופרטו, וזאת לאור הדחיפות בעניין זה נוכח הליכי הפרטת תע"ש,

באותם הימים. יתר פרטי ההצעה נדחו לדיון מאוחר יותר לבקשת ועדת החוץ והביטחון בכנסת, שביקשה להעמיק בפרטי ההצעה. בשל התפזרות הכנסת העשרים, לא נמשכו הליכי החקיקה. תקופות הבחירות וממשלות המעבר הביאו להארכות אוטומטיות של תוקפה של הוראת השעה לפי הוראת סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת בכנסות העשרים-ואחת והעשרים-ושתיים. בממשלה השלושים-וחמש אושרה הצעת חוק להסדר הכללי מחדש, והצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה.

גם הכנסת העשרים-ושלוש לא הספיקה לחוקק את ההסדר הכללי, ובשל פיזורה הוארכה הוראת השעה פעם נוספת, עד ליום 6 ביולי הקרובים. עתה נדרשים הליכי חקיקה דחופים כדי להאריך את הוראת השעה עד 1 ביולי 2022, כדי לאפשר להביא לממשלה ולכנסת לגבש את הסדר הקבע החלופי. אני מבקשת בשם שר הביטחון כי מליאת הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה שאושרה בממשלה ותעביר אותה להמשך הדיון לוועדת החוץ והביטחון. תודה רבה, השרה פרקש הכהן. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מרגי, מוותר. רשימת הדוברים סגורה. חבר הכנסת קושניר, אינו נוכח, חברת הכנסת דיסטל? מוותרת. מוותרת. תודה. חבר הכנסת אשר,

חבר הכנסת פרוש,

ברצף אני מדבר בכל תקנה חדשה שמביאים לדיון כאן על העוול הגדול, הייתי קורא לזה, הבגידה הגדולה של הממשלה הזאת, כאשר לוקחים את מסמך הסטטוס קוו ומפרקים אותו לחלקים ומסרסים את כל מה שהיה בו כהבטחה של בן-גוריון לאומות המאוחדות שכאן יהיה בית לאומי לכל יהודי. אז דיברתי כבר על השבת, דיברתי כבר על נישואים וגירושים, וכעת אני מנצל את ההזדמנות, כאשר מבקשים לתת לשר הביטחון סמכויות לפטור מפעלים, ואני לא נכנס על מה לפטור אותו, אבל כאשר אני מדבר על פטור למפעלים, אז אני רוצה לומר שאחד הסעיפים במסמך הסטטוס קוו היה הנושא של כשרות. הכשרות היא דבר שמחייב שבכל המטבחים הרשמיים של מדינת ישראל תהיה כשרות, הכשרות של הרבנות הראשית לישראל. בקואליציה הזאת נחתמו הסכמים, הסכמים קואליציוניים של מפלגות וסיעות כאן בבית, שמרכיבות את הממשלה הזאת, מקימות את הממשלה הזאת, ובהסכמים האלה יש דברים מפורשים כדי לעקור את המושג של כשרות באישור הרבנות הראשית לישראל. אז מה הם מבקשים לעשות? להתחכם, למצוא דרך איך אפשר להקל, איך אפשר להסתיר, איך אפשר לעשות דברים שלא היה מקובל עד עכשיו כאן, בארץ ישראל, במדינת ישראל, בשלטון של יהודים. הרי הייתה התחייבות מפורשת. יש פה ציבור גדול של יהודים, שגם גדל משנה לשנה. הייתה התחייבות של המדינה כלפי אומות העולם שייתנו כאן לציבור החרדי לחיות לפי צביון החיים שהוא מבקש לחיות בו, ואחד מהנושאים הוא נושא הכשרות, שלפחות בצביון של המדינה תהיה כשרות אחידה, כדי שהאנשים יוכלו להכניס אוכל לפה, לשתות משהו כשר. כאן, עם הממשלה הזאת, מבקשים לעקור את הדבר הזה. איך אפשר להתנהל? איך ממשלה כזאת יכולה להתנהל כאשר מראש הממשלה הזאת הוקמה על ידי הונאה? דיברנו כבר על זה, כל אחד יודע:

כ-250,000 קולות שהאמינו, גם הבינו, שהממשלה הזאת, שהסיעה הזאת,

הולכת עם נתניהו לממשלה אחת, ולקחו את זה בבית אחת לשמאל והקימו ממשלת שמאל. אבל בכל צעד ושעל שהממשלה הזאת עושה, בהסכמים שהיא חתמה, שהסיעות המרכיבות את הממשלה הזאת, ראשיהן חתמו, אחת אחרי השנייה, בדברים שפוגעים בתורת ישראל, בהלכה היהודית. תתביישו לכם. צריכים, לממשלה הזאת, לקצר את ימיה הפוליטיים.

תודה רבה. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה רק לקרוא את מאמרו של אמנון שומרון מהעיתון שביעי, ששייך למגזר הדתי-לאומי, מאמר שלו, איך הוא באמת מתייחס לאדון בנט. אני רק מקריא את מאמרו, והמאמר מדבר בעד עצמו, לא צריך להוסיף על זה כלום, כל המוסיף גורע. "נפתלי בנט יהיה ראש ממשלה חלש ומסוכן. לשרידותו ייאלץ להלבין את מעשי שותפיו מהשמאל הקיצוני ועד לתומכי הטרור. כשנפתלי בנט אמר שצריך לצאת מהכאוס, הוא מתכוון לסחרור הפוליטי שהוא בעצמו הכניס את ישראל לתוכו לפני שנתיים במהלך המופקר בו נטש את הציונות הדתית והתרסק עם מפלגת הימין החדש שהקים. המנדטים שאיבד חסרו כדי להקים ממשלת ימין. בזכות טוב ליבם של אנשי הציונות הדתית הועלה על האלונקה ובבחירות ב-2019 מועד ב' חזר בעזרתם לכנסת. איש לא שיער שקרש ההצלה יהפוך בידיו לגרזן שיונחת על מחנה הימין. כמות השקרים שבנט וחבורתו סיפקו לפוליטיקה הישראלית בשבועות האחרונים כל כך גדולה שכמעט כל אחד מהם, אם היה נעשה במסגרת החיים האזרחיים, בהתחייבות שגרתית בין מוכר לקונה, היה גורר כתב אישום על מרמה והפרת אמונים. כמות בלתי נתפסת של התכחשויות למה שנאמר אך לפני רגע. לא דברים מעורפלים, כאלה שניתן להבינם לכאן או לכאן. שקרים ישירים, בוטים. שחור ולבן, כאלה שנאמרו בלהט, בנחרצות, בזעם כלפי הספקנים, כאלה שבנט נפנף בהם בנייר חתום, בהאשמת מאשימיו. שקרים שהם 'בליבת' ההתחייבות למצביעים, כמטבע הלשון שטבע. די מעייף לחזור עליהם. כולם כתובים בספר הזיכרונות לתולדות ההונאה הגדולה ביותר של הפוליטיקה הישראלית. עוצמת הרמייה של בנט אינה רק בשקרים לשעתם. גם אם חסידיו ימשיכו עם מנטרת ה'גם ביבי', הפוליטיקה הישראלית לעולם לא תחזור להיות כפי שהייתה לפני הונאת בנט. הנזק האסטרטגי שהמיט על הציבוריות הישראלית בריקון מתוכן כל אמון עתידי בפוליטיקאים. הכרזותיהם תהיינה מעתה נטולות משמעות ותישמענה כבדיחה. ספק אם מי מהם יעז להתחייב למשהו כשהוא יודע שאיש לא יאמין למילה היוצאת מפיו. הפוליטיקאים שתמיד נחשדו" כבר כך, "בחוסר אמינות ייתפסו מעכשיו כנוכלים מועדים. גדול השקרנים הפך להיות לראש ממשלה. הריקבון המוסרי שהטיל בנט על החיים הציבוריים ירתיע גם את המעטים האיכותיים שראו שליחות בהנהגת הציבור. רבות גם נאמר על חבריו החדשים מהשמאל הקיצוני. אלה שמגדפים ומבזים על בסיס יומי את כל מה שנראה כעולם הערכים והאידיאות שלו. ששנאתם אומנותם. אלה שקראו לאזרחים לסרב להוראת הסגר כי ממשלת נתניהו אינה חוקית, שהאשימו בבגידה הגדולה ביותר שניתן, החל מיאיר גולן ועד יאיר לפיד, מזנדברג ועד ליברמן, שפרעות ערביי ישראל וירי הטילים הקטלני של החמאס, הם חלק ממזימת נתניהו,

לשבש הקמת ממשלת שמאל ש'נתניהו משת"פ של החמאס'. אין דבר מוטרף שחבריו החדשים לא השליכו על המחנה הלאומי שבנט היה אחד ממנו ועכשיו בדרכם לכבוש את השלטון משטים בו להאמין ש'משהו חדש מתחיל'." יש עוד כמה דברים, אבל אני אסתפק בזה. רק לומר לכם שמי שכותב את זה הוא חברו של בנט, אמנון שומרון, בעיתון שביעי, ששייך לעיתון בשבע, מעיתונות הציונות הדתית,

אם החברים שלו אומרים עליו כך, מצבו של בנט קשה ביותר. תודה רבה, חבר הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת רוטמן, אינו נוכח, חבר הכנסת אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים, כחלק מאווירת ממשלת השינוי, האחדות, האווירה, התחלנו להתבשר כל יום על משהו אחד אחר, ואתמול זה היה התחבורה הציבורית בשבת, שרת התחבורה אמרה בריש גלי: אפעל, השרה זנדברג דיברה על ההפרדה במעיינות, ועוד כמה דברים שאנחנו באמת מבינים את האווירה. היום עמד פה השר לשירותי דת, שאמור לייצג את הדת במדינת ישראל. בתקופת המשא ומתן הקואליציוני הם דאגו להגיד: אל תדאגו, יש לנו זכות וטו בנושא דת ומדינה. אמרנו: לו יהי, אבל הבנו שזו בדיחה אמיתית. ראש ממשלה עם שישה מנדטים שמינו אותו כאחד מהשרים, כמה השפעה יכולה להיות לו? ואז הוא התחיל להבין שאין שום קשר בין ההסכמים הקואליציוניים להחלטות שהשרים יכולים לחולל במשרדם. ציפיתי שהשר לשירותי דת, שעומד פה היום מעל הדוכן אולי פעם ראשונה בהיותו שר,

את נושא השבת אנחנו נמשיך לשמור, נמשיך את המסורת. אני, כמו כל מי שמתפלל כאן בבוקר, ב-13 העיקרים, בסיומה של התפילה, אמרתי גם היום שהתורה לא תשתנה בשום זמן, חס ושלום בטח לא בנושא השבת, לא בנושא הגיור, לא בשום נושא אחר. התורה נשארת אחת. אתם יודעים שאנחנו עושים הכנסת ספר תורה ואנשים באים, מסורתיים,

אותן מאות אלפי אותיות, אם יש תג אחד בכל ספר התורה שלא במקום, הוא פסול. התורה לא משתנה. ציפיתי שהשר לשירות יגן על השבת, על משהו אחר. הדבר היחיד שהוא דאג להגיד, מה אחרים לא עשו ומה הוא יעשה, והוא מצדיק את הרעות החולות שיש לו בממשלה הזאת.

אזרחי ישראל שציפו קצת שאולי,

אין לנו תלונות לא על השרה מיכאלי ולא על השרה זנדברג.

זו האג'נדה שלהן וככה מצופה מהן לנהוג, יש להן בוחרים וצריכים להביא. אבל ממי שמייצג כביכול את הכיפה בממשלה, המינימום, קצת להראות שהממשלה הזאת תיתן גם כן את האגף הימני. מזה התאכזבנו. אבל אתה יודע מה, מי שאין לו ציפיות גם לא מתאכזב.

תודה רבה. חבר הכנסת מקלב, אינו נוכח. חבר הכנסת גפני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו עוסקים בהצעת חוק על חומרי נפץ, ואני רוצה לדבר על חומר נפץ שהתגלגל לפתחנו, חומר נפץ שהוא גם שלטוני וגם חברתי, וגם נושא שבסופו של דבר אנחנו נצטרך לתת עליו את הדעת. ועדת הכספים החליטה לפני כמה חודשים שהיא עושה נוהל לגבי הפטור ממס על תרומות, סעיף 46. היא החליטה שצריך שיהיו שני שלישים, אם רוצים להוציא עמותה, לא לתת לה אישור בגלל שהיא נמצאת במחלוקת ציבורית עמוקה, צריך שיהיו שני שלישים שיצביעו נגד העמותה הזאת, ומתוך השני שלישים, שליש צריכים להיות מהאופוזיציה.

כדי להגיע למצב של פסילת עמותה, שזה יכול להיות דבר בלתי מתקבל על הדעת, משהו בקונסנזוס מוחלט. והיא קיבלה החלטה על שתי עמותות פה אחד, כולם הצביעו בעד.

חילונים, כולם הצביעו בעד. אמרו שזה באמת נמצא במחלוקת ציבורית עמוקה. מדובר על עמותה של המיסיון, שתי עמותות של המיסיון. לא צריך לעזור להן בפטור ממס על תרומות.

החלטה. בא בית המשפט, הם עתרו לבג"ץ. בא בית המשפט, מיסיון של ילדים.

הרי ראינו בוועדה על מה מדובר, מדובר על ילדים. בקיצור, כל הדברים, יאיר לפיד הצביע בעד, יאיר לפיד הצביע בעד, כולם היו בעד. לא היה ויכוח לגבי העניין הזה, והייתה החמרה של הוועדה בקביעת הנוהל, שלא יהיה מצב שחס וחלילה בהמשך לא יאשרו עמותה ערבית או עמותה חרדית או עמותה חברתית. אנחנו העברנו עמותות כאלה של ילדי עובדים זרים, דברים שהיו שנויים במחלוקת, אבל העברנו. זה, היה קונסנזוס שלא מעבירים. בא בית המשפט העליון ואמר: הנוהל הוא לא נוהל, והוא מאשר לתת לשתי העמותות האלה את סעיף 46. הוא בעצם עקף את הוועדה לחלוטין. הוא אומר: רשות המיסים תיתן להן פטור ממס על תרומות. מה חושבים השופטים האלה? מה הם חושבים, שמה? בשביל מה הכנסת קיימת? לא בשביל לקיים דיון? הרי מה הם טענו בכמה נושאים שהיו במהלך השנה? הם אמרו: הכנסת לא מחליטה, לא מקיימת דיון ולא מקבלת החלטות. אין לנו ברירה, אחרי כל כך הרבה זמן אנחנו חייבים להתערב. גם זאת טענה לא נכונה, אבל בסדר, כאן הוועדה דנה ולא הזניחה את זה לרגע. דנו על זה בכובד ראש, החברים מכל המפלגות, קיבלנו נוהל והסכמנו עליו פה אחד, ובעקבות הנוהל הזה אמרנו: שתי העמותות האלה לא יקבלו את הפטור ממס על תרומות. הן לא תורמות לחברה, הן נמצאות במחלוקת ציבורית עמוקה. בא בית המשפט ואומר: אותי לא מעניינת הכנסת, אותי לא מעניין שתקיימו דיונים, אותי לא מעניין שתקבלו החלטות. אני מחליט. מי שמך? מי בחר בך? מי אמר לך שמותר לך לעשות את הדבר הזה? מה הם חושבים, שאנחנו נשתוק על זה לעולם ועד? מה הם חושבים, שפה, בבניין הזה, בסופו של דבר, אחרי שמרוקנים אותו מכל תוכן ואומרים: אתה לא תדון בשום דבר, אתה לא תקבל החלטה בשום דבר, לאט-לאט יש את הנגיסה הזאת,

שמתי שהקדוש ברוך הוא חילק את השכל רק הם היו? אנחנו לא היינו? מה זה ההתנהגות הזאת, של אנשים שהם מופרעים? הם לא מבינים מה שהם עושים? יש עיקרון של הפרדת רשויות, יש עיקרון של רשות מחוקקת ורשות שופטת לאור החוקים שאנחנו עושים. ללכת ולהתערב ברגל גסה כזאת, אני מבטיח שלא ננוח ולא נשקוט עד שאנחנו ניקח את הסמכויות שלהם ואנחנו נצמצם אותן לכאלה, כמו שצריך להיות בהפרדת רשויות בין רשות מחוקקת ומבצעת לבין רשות שופטת.

השופטים, פגעו בעצמם יותר מכל אחד אחר שדיבר נגדם או פעל נגדם. הם פגעו בעצמם בהחלטה הזאת, בהתערבות הזאת, בהתנהגות הזאת, ואני מקווה שאנחנו נתקן את זה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת גפני. חברת הכנסת ברק, מוותרת. חבר הכנסת פינדרוס,

אדוני היושב-ראש, מורי ורבי, היושב-ראש שלי, הרב גפני, אם תהיה לי דקה, אני חושב שאני יודע את התשובה למה בג"ץ החליט שהוא יותר חכם, אז אני אענה לך. אבל אני רוצה לדבר קודם כול על החוק. יש פה הצעת חוק חומרי נפץ. ניסיתי להבין את החוק וראיתי מייד בסעיף 2, בדברי ההסבר, קביעת סמכות לשר הביטחון לפטור את המפעלים האמורים מתחולת הוראת החוק. קראתי בהסכם הקואליציוני את ג'1, וגיליתי שעל דבר הרבה יותר חמור, חומר נפץ הרבה יותר חמור, אפשר לבזר סמכויות. אני לא מצליח להבין למה אתם צריכים להגיע לשר הביטחון ולהכביד עליו. לא מספיק לכם שב-236 רשויות יש מנהלי מחלקת חירום וביטחון, שהם ייתנו את הפטור? למה אתם מטריחים את שר הביטחון לתת פטור על דבר כזה פעוט? מה זה חומר נפץ לעומת בשר וחלב? מה זה חומר נפץ לעומת בשר חזיר? קחו את מנהלי מחלקת חירום ביטחון. יש לי הצעה יותר יעילה: יש קב"טים בכל היישובים. כל קב"ט שקיבל אישור וחותמת ממדינת ישראל שהוא קב"ט ייתן אישור ופטור למפעל. למה אתם צריכים את שר הביטחון? אני מדבר על ההיגיון שלכם, כולכם. לא הסכם קואליציוני של אחד, כל הסיעות החכמות, שמונה ראשי סיעות חכמים, גאונים, אינטליגנטים, פלורליסטים, לא פנאטים כמונו, הבינו שצריך לבזר סמכויות ושאפשר לתת לרבני ערים, אפשר לתת לכל מיני אנשים, ל-400 רבני ערים. למה אתם צריכים, מסכן שר הביטחון, הוא צריך לאשר את המפעלים האלה. תנו לכל קב"ט את האישור לעשות את זה. הרי זה ההיגיון, נכון? איפה הוא, אלעזר שטרן? קודם ראיתי אותו פה. זה ההיגיון. אבל התשובה היא, הרב גפני, גם על מה שאתה שאלת: שופטי בג"ץ בחיים לא היו מעיזים לעשות את זה אם לא חובש כיפה, יועץ משפטי לממשלה, לא היה נותן להם גיבוי לזה. הם תמיד מוצאים את התורן שייתן להם גיבוי לשטויות וההבלים שלהם. ועל הדבר הזה אנחנו נילחם ונמשיך להילחם על הצביעות הזאת. אין לי טענות לאותם אלה שלא מבינים שבשר וחלב זה חומר נפץ, אין לי טענות לאלה שלא מבינים שבשר חזיר זה חומר נפץ, אין לי טענות לאלה שחושבים שכשרות זה איזה משהו כזה וירטואלי ישן. יש לי לאלה שמבינים שזה חומר נפץ, וחושבים שפה צריך שר ביטחון, ופה מספיק כל פקיד, איפה שהוא לא יהיה.

תודה רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עוד מעלילות הממשלה. הבוקר צייץ שר החוץ החדש תמונה שבה רואים שאחד מהדגלים בפתח משרד החוץ של מדינת ישראל הוחלף בדגל צבעי הקשת. צמוד לתמונה הוא כתב בגאווה שמשרד החוץ ועובדיו מובילים מסר של סובלנות, אחווה וחופש. ברצוני לשאול את שר החוץ: איך היית מגיב אם חברך לקואליציה היה תולה בפתח משרד ממשלתי את דגל אש"ף?

שאלה קצת יותר קשה איך היית מגיב אם שר בממשלתך או בממשלה אחרת היה תולה,

בפתח משרד ממשלתי את דגל ארגון להב"ה? מדובר בביזוי דגל המדינה. דגלה של מדינת ישראל הוא סממן ממלכתי מאחד. כאשר תולים לידו במקום רשמי דגל השנוי במחלוקת, הוא מהווה פגיעה קשה בחלק נכבד מהציבור המקיים אורח חיים מסורתי ושמרני ודוגל בערכי המשפחה היהודית המסורתית. זהו הדבר הרחוק ביותר מהמסרים המכובסים ומהנדסת התודעה של האחדות ואיחוי הקרעים ששר החוץ ניסה לשוות להקמת הממשלה החדשה. פניתי היום לשר התרבות והספורט ויושב-ראש ועדת טקסים וסמלים בדרישה לדעת מי אישר את תליית הדגל הנ"ל ומאילו נימוקים, ואם אינו יודע, שידרוש הבהרה בעניין משר החוץ. שוב ושוב, בזמן קצר מאוד, אנחנו נוכחים לדעת לאיזה כיוון שלילי מועדות פניה של ממשלת השמאל הרדיקלי שהתרגשה עלינו. נמשיך לקרוע את המסכה מעל פניה, ונעשה כל שנוכל כדי להפילה בהקדם האפשרי.

תודה רבה, חבר הכנסת מעוז. חבר הכנסת אלחרומי אינו נוכח. חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול, אני רוצה להודות לחבר הכנסת,

אבי מעוז. לא ידעתי ששר החוץ אימץ את התרנים כתרנים פרטיים שלו. בהשבעה הוא אמר: אימא שלי פה באולם, אז אני מתבייש במה שקורה. אני מבין שגם המליאה שלו. הכול שלו. מחליט לשים דגל על תורן של מדינת ישראל.

לא חשוב איזה. יש מדינה, נשמה, יש כללים, אבל הכללים לא חלים על השמאל, תמיד אמרתי, ובוודאי לא על לפיד. אני רוצה להזכיר לך, אדוני היושב-ראש: מר לפיד מונה לראש ממשלה חלופי ולקבינט הביטחוני. הבן אדם הזה אמור לשלוח חיילים מעבר לקווי האויב. הבן אדם באופן מעשי לא שירת בצה"ל, בן אדם עם פרופיל 97, מתאגרף, היה בעיתון במחנה, אבא שלו סידר לו תפקיד. במקום שהוא ישלם לצבא, הצבא עוד שילם לו משכורת. איך אמרתי? בשעה 10:00 היה יוצא מהבית לבסיס, הגדר היחידה שהוא ראה הייתה הגדר של הקריה, וב-11:00 חוזר הביתה לאכול את השניצלים בבית. וזה רוצה לשלוח חיילים להילחם ואולי למות. חוצפה. אתם יודעים מה? אתה, אלעזר שטרן, היית אלוף בצה"ל. אתה יודע מה?

הייתי מתבייש אם דבר כזה היה קורה לי. בוודאי סגלוביץ'. הרי בסופו של דבר אתם יודעים שהוא התחמק מהשירות. אתם יודעים שהוא ישב, השר שטרן. כשאנחנו עשינו מילואים עד גיל 40 בגבולות, הוא ישב כל חייו בפאבים ושתה בירות עם בחורות, והוא עכשיו ראש הממשלה החלופי שלנו. אני צובט את עצמי להאמין שזה אמיתי. אני רוצה לעבור קצת לתקווה חדשה, מר סער ומר אלקין. קודם כול, מר סער, אתה עשית עסקה, חבל על הזמן. באמת, עשית אקזיט. שישה חברי כנסת, והצלחת להכניס עוד ארבעה לכנסת. אתם כבר עשרה: ארבעה שרים, חמישה תיקים, והיד עוד נטויה. תשמע, שיחקת אותה, מה שנקרא, על חשבון עם ישראל.

ומר אלקין, אני רוצה להזכיר לך דבר אחד: אתה התמודדת לעיריית ירושלים, לקחת ערבויות. אני טוען שזו תרומה אסורה, אני אומר את זה למר מנדלבליט. אם אתה קצת, טיפה, רואה מעל לקסקט, אתה מבין שזו תרומה אסורה. הבן אדם חייב 3 מיליון שקל. איך הוא יכול להיות שר? תחזיר את הכסף קודם. תחזיר את הכסף לאנשים שאתה חייב להם את הכסף על מערכת הבחירות, ואחרי זה תשמש את עם ישראל. אנחנו יודעים איזה ניגוד עניינים יש לך? זה השמאל. לשמאל מותר הכול. אלקין, אתה חצית את הקווים.

מנדלבליט וחבריו ישמרו עליך, ולפיד. הכול בסדר. הם יחקרו את הסיגר של ראש הממשלה והם ישימו עשרות חוקים לגבי וואלה והשוחד לכאורה של הסיקור התקשורתי. זה בסדר. הכסף שלך הוא כנראה כסף של מונופול, כמו שאמרתי, לא אמיתי, סתם נתנו לך. אבל אתה מוגן. אתה עברת צד, אתה כבר מוגן, אל דאגה.

תודה רבה, חבר הכנסת אמסלם. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קראנו בפרשת השבוע את פרשת פרה אדומה. פרשת פרה אדומה, המדרש שואל: למה דווקא פרה? מה מיוחד בפרה, שרק היא תבוא ותכפר? המדרש אומר: משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך. אמרו: תבוא האם ותקנח צואת בנה. ולכן גם כאן אותו דבר, היה את חטא העגל, וכדי לכפר על חטא העגל תבוא אימא שלו, הפרה, ותכפר על חטא העגל. באה הממשלה הזאת, שאנחנו הזהרנו, זו לא איזו ממשלה שנקלעה לבוץ, שהעגלה שלה נקלעה לבוץ, ומבקשת חבל הצלה.

זאת ממשלה שהקימו את העגלה שלה בתוך ביצה של טרור, בתוך ביצה של שנאת ישראל. זעקנו כאן. היינו כאן במליאה וזעקנו עד שהוציאו אותנו החוצה, אבל הם לא שמעו לנו. בנט החליט למכור את מדינת ישראל, את כל הערכים שלו, תמורת כס ראש הממשלה, ואחרי שהוא הקים את הממשלה הזאת בתוך ביצה של טרור, הוא אומר: בואו תצילו אותי. בנט, אנחנו לא האימא שלך. תבוא האם, מי שבישלה לך את הממשלה הזאת, אני לא יודע מי זאת האם, אולי שקד בישלה את הממשלה הזאת, שהיא תבוא ותציל אותך מהרעה החולה שהכנסת אליה את מדינת ישראל, לא אנחנו באופוזיציה, ובטח לא הליכוד. כשאתה בא מבקש לחוקק חוק של איחוד משפחות, מה זה החוק הזה של איחוד משפחות? אנחנו ראינו את מנסור עבאס, ושמענו אפילו את הרשימה המשותפת שהם גם שוקלים לתמוך בחוק. הרי לא יעלה על הדעת שמנסור עבאס הוא חלק מהקואליציה ושהוא ייתן לבנט להשיג תמיכה שלנו, של האופוזיציה, אבל הוא יעצום עין, הוא לא ישים לב שהעבירו פה חוק שמנוגד לתפיסה האנטי-ציונית שלו. הרי ברור שכל חוק כזה, הוראת שעה שיביאו לנו בנט ולפיד, זו תהיה הוראת שעה מחוררת, הוראת שעה שביד אחת היא אחיזת עיניים של כאילו לשמור על מדינת ישראל וביד השנייה תיתן עוד כמה מיליארדים ותמכור עוד כמה נכסים אסטרטגיים וביטחוניים של מדינת ישראל. להוראת שעה כזאת אנחנו בטח לא ניתן יד. אנחנו ניתן יד להצעת חוק אמיתית, כמו שהאופוזיציה הגישה, כמו שאנחנו הגשנו, חוק-יסוד: ההגירה, חוק שבאמת ישמור על ביטחונה של מדינת ישראל. וזו לא מלחמת קרדיט, אדוני היושב-ראש. אתם רוצים,

תעשו העתק-הדבק ותגישו את אותו חוק, אבל חוק אמיתי, לא חוק שהוא אחיזת עיניים, ואנחנו נתמוך בו. רם בן ברק, אני לא יודע למה אתה חושב שבג"ץ הוא נבחר-העל במדינה הזאת ואתה פה רק חותמת גומי שלו. זו תעודת עניות שלכם בקואליציה הזאת, שכל דבר, לפני שאתם עושים צעד אחד קטן, אתם אומרים מה בג"ץ יגיד. זו תעודת עניות.

העם בחר אותנו כדי להתוות מדיניות. אומנם אתכם הוא לא בחר, אתם גנבתם, תודה. מאות אלפי קולות מהימין, ואולי באמת אין לכם לגיטימציה להתוות מדיניות, איך ראש הממשלה חתם על, חבר הכנסת בן ברק.

חבר הכנסת בן ברק. 12 שנה אתה יושב

חבר הכנסת קרעי. חברת הכנסת וולדיגר, אינה נוכחת. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, ראשית, אדוני, אני רוצה שוב לברך אותך בברכת הצלחה. הצלחתך היא בוודאי הצלחת הבית כולו. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להקדיש את הנאום

בעיה קטנה: צריך גם ללכת לישון בלילה, צריך להסתכל על עצמך במראה, צריך לחשוב מה תספרי לילדים שלך כשיהיו גדולים יותר, לנכדים שלך, כשיהיו, כשתבואי להראות להם את משכן הכנסת וישאלו אותך: תגידי, אימא, או סבתא, מה עשית פה? מה מכל הפעילות שעשית הוא הדבר שאת רוצה לזכור יותר מהכול? מה יזכרו לך כולם? ואז, מה תגידי להם? אני הוצאתי את בנימין נתניהו מלשכת ראש הממשלה, את האיש הזה, שעשה כל כך הרבה למען עם ישראל,

כי חשבתי שהגיע לי משהו והוא לא תמיד התייחס אליי כמו שרציתי שיתייחס אליי. ועשיתי את כל זה, בשביל מה, חברת הכנסת השכל? בשביל לשים שם אדם ששיקר והונה, אני לא מדבר על כל מדינת ישראל, קודם כול את המצביעים שלו, בצורה הכי בוטה שיכולה להיות. בשביל מה עשית את זה, חברת הכנסת השכל? כדי שפעולות פשוטות, מובנות מאליהן, כמו הנושא של חוק האזרחות, לא יהיה אפשר להעביר אותן, כי הקמתם את הממשלה שנשענת על הכוחות הכי קיצוניים, הכי רדיקליים והכי אנטי-ציוניים שישנם? אחרי שבוע, לא אחרי חודש, לא אחרי שנה. בשביל מה עשיתם את כל זה? עכשיו, תחשבי על האלטרנטיבה, ואנחנו יודעים בדיוק מה האלטרנטיבה יכלה להיות. היא יכלה להיות לא רק ממשלת ימין חזקה, אלא גם ממשלה שגם יושב-ראש המפלגה שלך, היה לו תפקיד הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר בכיר, אולי אפילו בחלק מהתקופה ראש הממשלה. האם זה לא מה שהבוחרים שלכם באמת רצו? האם זה לא מה שנכון לאזרחי ישראל? אז את יכולה לקום וללכת.

אני מוכרח לומר, אה, להשיב, בוודאי נשמח לשמוע את התשובה. אבל אני אומר לך, חברת הכנסת השכל, אדוני, סיימתי את הזמן או שהשעון כבר, סיימת. מטעמי כבוד אני לא מעיר אפילו.

תודה, אבל אני לא רוצה זכויות יתר. אני רק, אני, יש לך אצלי זכויות יתר, אני מודה. אומר משפט אחד לסיום:

הכנסת השכל,

בסוף צריך לישון עם עצמך. זה מה שקורה רק בשבוע הראשון. תחשבי איזה עוד דברים יקרו, לאיזה עוד דברים את תהיי אחראית בהמשך, ואני אומר לך: אנשים,

תודה רבה לחבר הכנסת יריב לוין. חברת הכנסת סטרוק,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בזמן הזה שאנחנו יושבים פה, משתעממים, צועקים, נחים, אוכלים, בשכונת, חבר הכנסת מרגי, אתה בטח רוצה לשמוע מה קורה ממש עכשיו, חבר הכנסת מרגי, בבקשה. אתה ודאי תרצה לשמוע מה קורה ממש עכשיו בשכונה בירושלים.

חמש דקות נזרקו בקבוקי תבערה על בתים של יהודים בשכונת שמעון הצדיק בירושלים. עכשיו, זה קורה עכשיו. הם מתקשרים אליי בבהלה, הם מתקשרים אליי בבהלה: נזרקים להם בקבוקי תבערה על הבתים שלהם, נפצים וזיקוקים בכינון ישיר על השוטרים שנמצאים שם.

אגב, לא יותר מדי עושים כדי להגן על היהודים תושבי השכונה. אדוני היושב-ראש, אתה היית מפקד מחוז ירושלים, אנחנו זוכרים את זה. אתה היית מאפשר שדבר כזה יקרה תחת פיקודך, שיהודים גרים בירושלים וזורקים להם לא פעם אחת, לא פעמיים, לא לעיתים רחוקות, ברמה של ערב-ערב, בקבוקי תבערה על הבתים שלהם בירושלים הבירה, בירושלים הבירה, ואבנים, ובקבוקים סתם, וחפצים לתוך הבתים, ומכים אותם, ויורקים עליהם ברחוב? אתה היית מאפשר דבר כזה, אדוני היושב-ראש? אני בטוחה שלא. אני משוכנעת שלא. ודיברתי עכשיו גם עם חבר הכנסת סגלוביץ', ביקשתי את עזרתו בעניין הזה. זה לא יעלה על הדעת, מה שקורה בירושלים עיר הבירה, ואני אגיד לכם למה זה קורה. אני אגיד לכם למה זה קורה, כי יושבים פה, בבית הזה, חברי כנסת ששמו את שכונת שמעון הצדיק בפוקוס שלהם, והם הולכים לשם פעם, פעמים ושלוש בשבוע, הם ותומכיהם, ערבים ושמאל קיצוני, להפגין נגד היהודים שגרים שם. וההפגנות האלה, המילה "הפגנות" לא מתאימה להן, כי אלה התפרעויות, אלה השתלחויות, אלה שירים בגנות מדינת ישראל, ודגלי אש"ף, ודגלי חמאס, ואת זה עושים חברי כנסת שיושבים פה, בבית הזה, ושחלקם שותפים בקואליציה הזאת. וכשאנחנו עומדים היום ערב כנס בכנסת ישראל, כנס על אפרטהייד,

כנס שמבייש את הבית הזה. ואני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, היה היום שיח עם חברת המפלגה שלך, חברת כנסת נהדרת, מירב בן ארי. אני הצעתי לה, והיא קיבלה בשמחה, שאנחנו שתינו יחד נפעל לאחד את הקואליציה ואת האופוזיציה בדרישה לביטול הכנס המזעזע הזה, כנס שמכפיש את מדינת ישראל פה, בבית הנבחרים שלנו. ואתה יודע מה קרה? מירב הנהדרת כתבה מכתב. היא שלחה לי אותו. היא אמרה: אני אחתים את הקואליציה, את תחתימי את האופוזיציה. אני החתמתי את האופוזיציה, חבר הכנסת יואב קיש עזר לי,

וחבר הכנסת פינדרוס עזר לי, ומי עוד עזר לי? חבר הכנסת מלכיאלי עזר לי, והחתמנו. אני מוסרת לך את כל החתימות. אלה החתימות של האופוזיציה. לצערי הרב, מירב בן ארי, שהדעה שלה על הכנס הזה לא שונה משלי, לא הצליחה להחתים חבר כנסת אחד מהקואליציה. אז אחר כך אנחנו מתפלאים שככה נראים חיי היהודים בשכונת שמעון הצדיק? אז אני מבקשת ממך, אדוני היושב-ראש, אורית,

הם לא זזים בלי האוקיי שלהם. אז ככה זה כשיש קואליציה שכבלה את עצמה לשמאל הקיצוני, שכבלה את עצמה לרע"מ, אז ככה החיים שלנו נראים, ובסוף זה מתבטא גם במה שקורה פה וגם במה שקורה בשמעון הצדיק.

ואני מבקשת ממך,

אני מוסרת לך את החתימות שלנו. אני מקווה מאוד מאוד, בשביל מירב בן ארי, שהיא תצליח להחתים את החתימות שלה, מנסור הטיל וטו על החתימות. שעדיין לא הגיעה חתימה אחת, חוץ ממירב עצמה, שחתמה. ואני מבקשת ממך שאתה תפעל לבטל את הכנס הזה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת סטרוק. חברת הכנסת לוי אבקסיס, בבקשה. אורלי, לנו קצת, קצת על מה שקורה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת, הרבה זמן שתקתי. לא דיברתי הרבה פה. נתתי לחופש הביטוי של הצד השני להתבטא, והביטוי שלו היה רע, היה אכזרי והיה פוצע. אותם אנשים שנושאים בפיהם דברי הגות ומדברים על נאורות, הנאורות שלהם צבועה בדיוק כמו שהפמיניזם שלהם צבוע. וכשהם מדברים על חופש הביטוי, חופש הביטוי שלהם היה עד כדי כך, שמעתי השבוע את אלקין,

מדבר על הקושי שבהפגנות מול הבית שלו. שנה שלמה המשפחה שלי חוטפת מאותם אנשים נאורים

אני לא אגיד ביקורת, איך אפשר לקרוא לזה בשם אחר חוץ מהסתה, שיסוי, רוע נבזות, גזענות, מיזוגניות והטרדה מינית של ילדות? אתה יודע שזה היה מעל גבי האתר. זה לא היה מוחבא, זה היה ברשתות החברתיות, זה היה מעל לבמה, זה לא היה מתחת לרדאר, וכולם לקחו חלק: חברי כנסת, ראשי סיעות, עיתונאים, שדרים. לא הייתה מילה שלא השתמשו בה נגדי.

כי אני הלכתי עם המצפון שלי.

כי אני ביקשתי לקיים את אותו הסכם שכולם חתמו עליו, שגשר עצמאית, שבנושאים של דת, מדינה ומדיני אז שונה לחלוטין, שאני ימנית, אבל בנושאים חברתיים אנחנו משתפים פעולה,

ויום למוחרת ניפרד. אבל הצביעות ומה שמותר להם להגיד, אני לא יודעת, כשזה בא במבטא אירופי אז זה פחות מסית? זה פחות פוגע?

כילדה שגדלה על בדיחות דוד לוי האכזריות, הגזעניות, פיתחתי קצת עור עבה. חשבתי שעם השנים הגזענות הזאת, ואבישי בן חיים,

בחלק מהמקרים צודק ובחלק לא, הייתי שם, ראיתי את הצביעות שלהם. הסתובבתי עם עמיר פרץ בקיבוצים כשאמרו לו: תעוף מפה, השתלטתם לנו, אתם השחורים. והטענה שכל פעם מגיעה מהשמאל, ש"אנחנו נתנו למזרחים להוביל" אף אחד לא נתן למזרחים להוביל. גבאי ועמיר פרץ פעמיים ניצחו את המנגנון, בגלל שהם פקדו מספיק אנשים הם ניצחו את המנגנון והפכו להיות יושבי-ראש, ומה קרה? המצביעים האשכנזים ברחו. לאן הם ברחו? במקרה שלנו, למשותפת, המשותפת קיבלה 15 מנדטים. אבל הצביעות הזאת היא נכונה לאנשים שאין להם ערכים אצלנו אומרים "חשומה", במרוקאית. זו הבושה, זה המקום המכבד הפנימי, המצפון. ואני רוצה להגיד לך יותר מזה: הצביעות שלהם עוברת כל גבול. דיברתי קודם, בנאום הקודם, על הפמיניזם הלבן המדלג, כפי שהני זובידה הגדיר אותו. אז יש להם צביעות גם בכל מה שנוגע לקהילה הלהט"בית,

כי כשמדובר על הקהילה הלהט"בית,

אני רק אגיד דבר אחד, הם יושבים ביחד עם מי שקורא להם סוטים ואף אחד לא פוצה פה. אבל היי, הם שמו דגל על משרד החוץ. אני רוצה להקריא לכם, ובזה אני אסיים, אירוע שאיכשהו עובר מתחת לרדאר, שאיכשהו אף אחד מאיתנו לא שם לב, אבל אני אקריא לכם אותו.

אני לארג' איתך. תודה רבה, אדוני, אני מעריכה מאוד. זה על כל הזמן שלא דיברנו קודם.

אז הפמיניזם שלהם הוא לא פמיניזם אמיתי, יותר בדיבורים. גם המאבק שלהם עבור הקהילה הלהט"בית הוא יותר בדיבורים. גם כשהם ויתרו על כל 100 הימים שהם הבטיחו לקהילה, בדיבורים. אז מסתבר שלמרצ יש בעיה, כי היא שלחה לממשלה, כן, יש לה יושב-ראש שהוא חלק מהקהילה, אבל מסתבר שהיא שלחה למליאה שר שלא חובב את הקהילה. יותר מכך, ואני אצטט, כותב ערן דורון: אתם יודעים שבממשלת ישראל מכהן שר שפיטר אותי בגלל נטייתי המינית? שאמר לי: אתה אשכנזי, ואנחנו בכפר ערבים, וערבים ואשכנזים כמוך לא מסתדרים?

העורך דין שלו,

אני מצטטת, שייצג אותו, אמר לי לידו: אילו ידענו שאתה הומו לא היינו מעסיקים אותך מלכתחילה? שהתגאה מאוד, אומנם רק בערבית, על הסיבה שפיטר אותי, והוא לעולם לא התנצל? עכשיו תקשיבו לי, חבורה של צבועים, לא, די, תודה. תסירו לא רק קורה מבין עיניכם, תסירו את המסכה,

כי הצביעות שלכם מגיעה מכאן ועד קצה העולם,

תודה רבה, חברת הכנסת אבקסיס. חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חברי הכנסת, סגן השר סגלוביץ', אני רוצה רגע ברשותך להתחבר לדברים של חברתי חברת הכנסת סטרוק. אנחנו חיים באיזה מין תחושה שהפרעות שחווינו כאן לפני בערך חודשיים מאחורינו, וזה סוג של אשליה. יכול להיות שהכמות והאיכות והאינטנסיביות בהחלט פחתו,

וגם ברמלה וגם בלוד, ובעיקר בשמעון הצדיק,

היום בשמעון הצדיק, ב-13:20 נזרק בקבוק תבערה לתוך בית, נכנס לתוך הבית,

ותושבי הבית כיבו את הבקבוק. אתמול במשך שעות בלילה, זריקות אבנים וירי זיקוקים, והמשטרה עומדת מנגד. זה באמת לא נורמלי.

אני לא יודע עכשיו, השיקולים לא מונחים בפניי ואני לא יודע עכשיו, אבל המציאות שבה במשך עוד יום ועוד יום ועוד יום, במקום מוגדר וידוע, כולם יודעים איפה מתגוררות המשפחות היהודיות, כולם יודעים מאיפה באים הפורעים, והדבר הזה מתרחש מתחת לאף שלנו במדינה ריבונית, בעיר הבירה שלנו, מטר מכביש 1, זה אפילו לא חור של סוף העולם שמאלה, זה בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו באמת מצפים בצורה הכי חיובית שתיכנסו בעובי הקורה. השר שלך לא פה, אבל תעלו את הסוגיה הזאת אפילו הערב, תייצרו איזה שולחן עגול, תייצרו איזה דיון מבצעי מקצועי עם משטרת מחוז ירושלים ותראו איך מחזירים את הביטחון ברמה הכי הכי בסיסית לתושבי השכונה. ואני מהמבט הזה רוצה רגע לצאת למבט מקרו, קצת יותר רחב. אנחנו במשך שנים מדחיקים. זו תופעה ישראלית ידועה: למה לטפל היום במה שאפשר להדחיק ולטפל מחר?

בזה חוטאות כל הממשלות וחוטאים כל המפקדים וחוטאים כל המשרדים. הקצנה הלאומנית אצל חלקים הולכים וגדלים, צריך להיזהר מלהכליל, אבל אצל חלקים הולכים וגדלים בחברה הערבית, מבעבעת לה מתחת לפני השטח כבר הרבה מאוד שנים, והיא התפוצצה לנו בפרצוף באיזה פיצוץ ככה מפתיע מאוד. אף אחד לא ציפה לאינטנסיביות הזאת של האירועים, עד שהבינו בכלל את האירוע וקראו לו בשמו, ובהתחלה היה בלבול וסימטריה, ואז גייסו כוחות מילואים של מג"ב. יש לי תחושה שיש מישהו שמנסה עכשיו להכניס את השד הזה חזק חזק לתוך הבקבוק, לשים איזה פלסטר ככה, לרפד את זה בהרבה מאוד כסף, נרגיע ככה את ראשי הערים המעורבות בתקציבים לשיקום, נרגיע עכשיו את החברה הערבית בכסף, ונתעלם מהעובדה שזה לא עניין של כסף, זה לא עניין של קיפוח. תסתכלו על העצורים: סולתה ושמנה של החברה הערבית, משפחות מכובדות, בעלות הון, בעלות עסקים. מסתבר עכשיו, בפרוטוקול הדיון של הארכת המעצר של אותו שייח' אל-באז הזה, מהמסגד המרכזי בלוד, מקשה השופט על המשטרה: אתם עכשיו מביאים אותו ומביאים אין-ספור ראיות, על פניו, להסתה עד מעל הראש, אבל מסתבר שבאירועים עצמם אתם עליתם אליו לרגל כדי לנסות להרגיע. סוג של סוכן כפול כזה.

ובית המשפט משחרר אותו, בגלל שזאת ההתנהלות של המשטרה. אז אנחנו במדיניות של דלת מסתובבת, וכל אחד כזה שמשתחרר, לא יודע אם ראית את התמונות, זה מזעזע, השתחרר אחד מהעצורים בלוד, ונתנו לילדים, ראית את זה? לשחוט בידיים, בידיים, כבש, וכל הידיים מלאות דם, במסגרת החפלה שעשו לשחרורו.

אדוני היושב-ראש, על הסולתה ושמנה של החברה הערבית בישראל.

עכשיו אם חס וחלילה אנחנו נטאטא את זה מתחת לשטיח ולא נתעסק עם הסוגיה הזאת ולא נמגר אותה ביד קשה ולא נגבה את השוטרים בדיר אל-אסד,

אתה היית מפקד מחוז. איך צריכים להרגיש שוטרים שנכנסים לאירוע ולא מקבלים גיבוי מינימלי מהשר שאחראי להם? לא מקבלים גיבוי מלא מהמפכ"ל? תודה רבה, חבר הכנסת סמוטריץ'. אנחנו נקבל את זה בפרצוף, חס וחלילה, עם היקפי נשק חסרי תקדים. אני לא רוצה לחשוב מה יקרה, ואני אומר לכם, כממשלה, זה לא עניין של ימין ושמאל. תישירו מבט למציאות, טפלו בזה לעומק, ולא בלטייח ולהשתיק את זה עם כסף, לא עם שוחד, אלא עם טיפול אמיתי, עם מיגור, עם לשרש את זה ממש מהבסיס. אוי ואבוי לנו אם לא. תודה רבה, חבר הכנסת סמוטריץ'. חבר הכנסת ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש לצטט: "ח'אן אל-אחמר יפונה. מדובר בבנייה בלתי חוקית שהריסתה אושרה בבג"ץ". הדברים הללו נאמרו באוקטובר 2018. עוד הוסיף המצוטט כי "במדינת חוק אוכפים את החוק גם אם הקהילה הבין-לאומית מתנגדת ומאיימת. מפלגתי תוודא שאכן כך יקרה". לא עבר זמן, וב-2019 אותו מצוטט אומר: "כאשר הבאתם את ההחלטה לדחות את ההריסה אמרתי לך, אדוני ראש הממשלה, שאחר כך יהיה קשה יותר. אתה ושר הביטחון לשעבר ליברמן הצבעתם בכל זאת לדחות את ההריסה. לו היה מדובר במרפסת בלתי חוקית בתל אביב, היו הורסים אותה בתוך 48 שעות. מדוע להיכנע ללחץ הבין-לאומי שמתערב לנו במדיניות הפנים של ישראל? זו מדינת חוק, בצע את מה שהבטחת והרוס את ח'אן אל-אחמר. יש לבצע את ההריסה בתוך זמן קצר".

נפתלי בנט ביקש והפציר פעם אחר פעם להרוס את ח'אן אל-אחמר, אבל הוא יהרוס את אביתר, את אביתר הוא יהרוס, על תושביו היהודים המסורים. "היה לא תהיה" זו לא הייתה הבטחה ליבתית. ח'אן אל-אחמר יעמוד על תילו בשטח C, בנייה לא חוקית, ואילו אביתר, שמוגשת תב"ע לאישור, יחכה. אני רוצה לנצל את מעט הזמן שנותר לי ולהישיר מבט פה אליך, כבוד השר לביטחון הפנים לשעבר אמיר אוחנה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולבקש ממך סליחה. בביקורי בעכו הייתה לי התבטאות בנוגע לתפקודך כשר לביטחון הפנים, והיום בצוהריים השר לביטחון הפנים הנוכחי עומד ואומר: אלות עדיף מ-9 מ"מ. כנראה הוא לא מבין מהי פעולת שיטור. לצערי הרב, נפלנו לבור עמוק וקשה, עם שר שלא מבין את מחויבותו לביטחון הפנים של מדינת ישראל. הלוואי שתחזור. אני מבקש ממך סליחה.

תודה רבה, חבר הכנסת ארבל. חבר הכנסת קיש, בבקשה. חבר הכנסת קיש.

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת ארבל, בבקשה, אתה מפריע לו.

חבר הכנסת אמסלם, אני לא רואה אותו, אבל הוא קודם דיבר על המשמעויות של הערבות של השר אלקין, 3 מיליון ש"ח שלא הוחזרו על ידו. הייתי שמח אם חבר הכנסת אמסלם יפרט קצת, כי אני לא הבנתי את המשמעות. אבל מנושא לנושא באותו נושא, איפה חברת הכנסת סילמן, יו"ר הקואליציה? היא נמצאת פה? חבל, כי האמת, שמעתי שבכוונת הקואליציה לפצל את ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שהוביל בכנסת הקודמת חברי חבר הכנסת חיים כץ, לפצל אותה ולעשות ועדת בריאות נפרדת. יגידו לי חבריי מהקואליציה אם לא כך הדבר. נושא הבריאות מאוד קרוב לליבי, אבל חדר מיון מתקדם וחדר מיון רגיל. אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי.

אתה יודע, יש מושג כזה,

"כלבי השמירה של הדמוקרטיה" זה כאילו התקשורת, כן?

אבל זה צריך להיות "כלבי השמירה של האופוזיציה" עכשיו, לא של הדמוקרטיה. אז אני אומר לכם, חבריי בקואליציה: לפני, לא אחרי, לפני שחברת הכנסת סילמן תיקח אליה את ועדת הבריאות, בואו נזכור, וזה ציטוט מוויקיפדיה, שחברת הכנסת עידית סילמן הייתה מנהלת השיווק של קופת חולים כללית, ובעלה הוא היום מנהל המגזרים,

בקופת חולים מאוחדת, אם אני לא טועה, אז היא תהיה כל כך מוגבלת מקופה לקופה, היא יכולה אולי לעסוק רק במכבי. זו דוגמה אחת. אני אתן לכם עוד דוגמה. הינה, יושב פה חבר הכנסת אביר קארה, אשת ראש הממשלה הקודם לא פסיכולוגית? בבקשה, תאפשרו לחבר הכנסת קיש.

חבר הכנסת אביר קארה, אני שומע פרסומים, אולי אתה יכול לאשר או להכחיש, שיש לך ויכוח עם נפתלי בנט על הסמכויות,

רם בן ברק יושב שם,

על הסמכויות בתפקיד החדש שאתה מבקש לעצמך, ואתה אומר שאולי לא תצביע, כן תצביע. אז ממך אני מעביר מסר לחבר הכנסת, האמת, קשה לי עם זה, אבל חוקית זה המצב,

ראש הממשלה בנט. המסר הוא פשוט, על סגנון הגונב מגנב פטור: הסוחט מסחטן פטור. תודה רבה, חבר הכנסת קיש. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. תודה רבה.

נתקפתי נוסטלגיה והחלטתי להעלות כאן את זיכרונותיי. אני מציע לחברי ממשלת הריפוי, שינוי,

להסב את האוזן לכמה ממילות החוכמה שלהם בעבר הלא-רחוק. נתחיל עם ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, מתוך דברי ההסבר להצעת חוק הגבלה ל-18 שרים שהוא הגיש ממש בכנסת האחרונה: מצב ריבוי שרים יוצר בעיית משילות הבאה לידי ביטוי בפגיעה בעבודת הממשלה, שאינה יכולה להתנהל ביעילות עם מספר שרים וסגני שרים כה גדול, מכבידה על האזרחים, יוצרת עודף ביורוקרטיה ורגולציה ואינה מסוגלת לקבל החלטות. כמו כן, הרחבת הממשלה רק לשם צרכים פוליטיים היא בזבוז של כספי ציבור שיכולים להיות מופנים לצרכים אחרים לטובת הציבור. לא רק מספר השרים הדאיג אותו, אלא הוא התבטא גם על מספר חברי הכנסת: באישון לילה, כמו גנבים, העבירה הקואליציה את חוק הג'ובים הנורבגי. 110 מיליון ש"ח לכיסאות ומקורבים. ממשלת נתניהו החמישית שוברת את כל שיאי הניתוק והאטימות. במקום דמי אבטלה לעצמאים ומענקים למובטלים, מבזבזים את כספי הציבור על ג'ובים. והוסיף בהזדמנות אחרת: הם אמרו שהם נמצאים בממשלה בשביל להגן על בית המשפט העליון, ועכשיו הם זורקים את בית המשפט העליון, איפה איתן גינזבורג?

זה לגביכם, מה שאמרו עליכם, ועכשיו הם זורקים את בית המשפט העליון מתחת לגלגלי האוטובוס כדי להעביר את החוק הנורבגי, שמשמעותו עוד ג'ובים, מקורבים, תפקידים ולשכות, מפני שבשביל זה הם נמצאים בממשלה ובשביל זה הם מעבירים את כל החוקים. שיתביישו להם. השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג: הכנסת הזו עסוקה רק בעצמה, רק בעוד משרדים,

שרים וסגני שרים, שלכנסת כבר לא נשאר כלום. אתם מעבירים היום חוק נורבגי בשביל להתעורר עם חוק דרום אפריקאי, עם אפרטהייד. סגן השר לביטחון פנים יואב סגלוביץ',

החוק הנורבגי זה חוק חאפ-לאפ. מטרתו למלא את הכנסת, כי נגמרו לכם האנשים. אז גם לכם נגמרו, אני מבין. היה נאום טוב.

אני לא רוצה לאכזב אותך, עשיתם חוק מישמש, כי חסרות לכם ידיים עובדות, חבריי לשעבר מכחול לבן. חברות כנסת שייכנסו לא מכירות את הכנסת והן יהיו יושבות-ראש ועדה.

זה חוק ללא סעיף תקציבי. זה לא קרה פה מעולם. אלה 15 חברי כנסת מיותרים, אז מה תגיד היום על 30 חברי כנסת מיותרים?

טעית, אוקיי,

ועוד אמירה שנזכרתי בה: הממשלה המנופחת הזאת עסוקה רק בעצמה ומעבירה עוד חוק ג'ובים בעלות של 101 מיליון שקלים. גם אקונומיקה לא תצליח להסיר את הכתם הזה.

אקונומיקה זה לא מספיק ל-15 חברי כנסת, מה צריך בשביל לנקות את 30 חברי הכנסת? לזה כבר אין משהו שמייצרים.

רגע, יש לי פה עוד הרבה חברי כנסת. אבל נגמר זמנך. בחוק הבא אני אמשיך. תודה רבה לך. אני מעריך את זה. חבר הכנסת בן צור, בבקשה. אחרי חבר הכנסת בן צור אנחנו ניגש להצבעה. אפשר כבר לתפוס את המקומות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עם הקמת הממשלה הזאת אמונם של אזרחי ישראל אבד סופית. אנשים שונאים פוליטיקאים, שונאים פוליטיקה, לא חושבים שהיא מייצגת ערכים, בטח לא חושבים שהיא רלוונטית לחיים שלהם. הם צודקים במיליון אחוז: הפוליטיקאים לוקחים את הקולות שלהם ועושים בדיוק להפך ממה שהם הבטיחו. ולכן אנחנו חושבים שהממשלה הזאת היא ממשלה לא טובה ושהיא צריכה ללכת כמה שיותר מהר.

תודה רבה, חבר הכנסת בן צור. השר יועז הנדל ביקש לשאת דברים. בבקשה.

מה זה "לשאת דברים"? זה מסכם. אני מקווה שסיכום. גם אנחנו. כי יש זמן עד שיגיעו החברים להצביע. אז קודם כול, חברי האופוזיציה, אני מברך אתכם בברכת הצלחה. יועז, אולי סן רמו, גם

לא, סן רמו זה צביקה. יש לנו את הזמן שלו, הוא יבוא עם הסן רמו. כשאתה עונה, אני יכול לחזור להתחיל? אני מברך אתכם, חברי האופוזיציה, בברכת הצלחה עם רצף והמשכיות. אתם מתמקצעים בנושא, ונראה שאתם אוהבים את התפקיד ומתחברים אליו. קודם כול, אני שמח שהאופוזיציה מאפשרת לגלות כל מיני דברים, באמת זה מרשים מאוד. אני רואה שחברי האופוזיציה החדשים למדו מהי הפרדת רשויות ועד כמה זה חשוב. לפתע הם למדו מה המשמעות של מספר שרים בממשלה, יש כאלה שגילו את עצמם מחדש, גילו שהם מתנגדים לממשלות גדולות,

כל אחד, חשוב שיפתח תפיסת עולם ועמדות, וזה טוב שיש לכם עכשיו את הזמן והפניות למחשבה איך אתם רוצים שממשלה תיראה. אני שמח שגיליתם גם שאסור לשקר ולרמות שותפים פוליטיים. באמת, אני חושב שזאת תובנה משמעותית חשובה. אני מניח שכולנו מחנכים את הילדים שלנו על כך שאסור לשקר, לרמות, להבטיח משהו שלא מתכוונים לקיים, ללחוץ יד, לחתום על הסכמים, ואז בעצם להפר אותם ברגל גסה. זה משמעותי, זה חשוב, וטוב שיש אופוזיציה כדי ללמוד. עוד דבר שחשוב ללמוד, ואני חושב שמהאופוזיציה יש לכם הזדמנות גדולה לעשות את זה, זה מגבלות הכוח.

מגבלות הכוח, בספר, לא, אני נותן לך, אין לנו משבר זהות, אנחנו יודעים איפה אנחנו. אני חושב שיש משבר זהות, לא, לא,

כאשר מפלגת הליכוד מתכוונת או מפלרטטת עם הרעיון להצביע בעד איחוד משפחות, נגד האינטרס של מדינת ישראל, אז יש משבר זהות. זו רק ההתחלה. אבל אתה, אין בעיה, אז זה משבר זהות גדול.

גם אני כשהייתי באופוזיציה הצבעתי. עם מי אני יושב, משה? עם מי שאתם, עם מי שאתם, איך שהסתיימו הבחירות,

אתה והחברים שלך הסברתם שצריך לשבת עם רע"מ. גייסתם את הרב קנייבסקי כדי להסביר. ואתה יודע מה עשו אנשי הציונות הדתית? אתה תתפלא לשמוע, המפלגה של סמוטריץ' ובן גביר שפה באולם, הם הצביעו, הם הצביעו שמנסור עבאס יהיה יושב-ראש ועדה.

כשאומרים לי "תומכי טרור",

אני לתומכי טרור ניגש רק עם נשק, אבל הם הצביעו בעד. ואתם הבאתם את כל הרבנים כדי להסביר למה זה חשוב, כתבתם מאמרים. 50 מיליארד. למה אתם לא מצליחים להעביר את החוק? אני מפנה אתכם למאמרו הגדול של מיקי מכלוף זוהר או לדבריו של יואב קיש. למה אתם לא מצליחים להעביר את החוק? חבר הכנסת כץ, תאפשר לשר.

אני שמח שאתם באופוזיציה גם יכולים ללמוד עד כמה חשובות מגבלות הכוח.

זהב ונשים,

הרב דרעי? כך כתוב בספר דברים. מלמד אותנו עד כמה מגבלות הכוח חשובות למנהיג. ואני שמח שפתאום גיליתם, עכשיו כשיש לכם פניות, עד כמה הפרדת הרשויות חשובה. ואני שמח שגיליתם שסיאוב וגודל ממשלה זה לא בהכרח מועיל. ואני שמח שפתאום גיליתם את תפקידה החשוב של הכנסת, כי גם לי זה חשוב. זה מאוד מאוד משמעותי שאתם עושים את התהליך הזה ואתם מגלים עד כמה המוסדות שלנו במדינת ישראל חשובים. ובכל פעם שמישהו מהליכוד מגיש בג"ץ אני לומד עד כמה זה חשוב, וההבנה מחלחלת שהמוסדות במדינת ישראל חשובים. ואתם יודעים מה? אני מאוד רציתי שתהיה ממשלת ימין יום אחד בישראל, מה זה רצית?

אבל יותר חשובה לי ממשלת אחדות.

למה? כי דיברתם קודם על משילות. על איזו אחדות אתה מדבר?

דיברתם על משילות. עשר שנים, עשר שנים, עשר שנים טומנים את הראש בחול. לא משילות ולא נעליים, רק חול וחולירע. תסתכלו מה קורה בנגב, בגליל, תלכו עם בן גביר, שצועק כל היום. הוא עשה משהו בחיים שלו? מה עשיתם בשביל המשילות?

ישבתם, שטרית. ישבתם בכל המשרדים האלה, עם מנסור עבאס. חבר הכנסת בן גביר, ולא עשיתם כלום, כלום. תאפשר לשר, בבקשה.

איך אתם חושבים שהגענו למציאות הזאת בערים המעורבות? איך הגענו למה שקורה בנגב ובגליל? מה זה, גזרה משמיים? איך זה קרה? זה קרה כי יש פה בחירה חופשית, ובבחירה חופשית הזאת אתם העדפתם להתעסק במה שטוב לכם,

ולא במה שטוב למדינה.

וגם עכשיו, גם עכשיו אתם מוכנים להצביע יחד עם בל"ד והרשימה המשותפת נגד האינטרס הציוני, כי לא הציונות מעניינת אתכם.

לא הציונות מעניינת אתכם.

מעניין אתכם לעשות קומבינות, שטיקים וטריקים שאמרתם שלא תעשו. הצבעת איתם בשבוע שעבר.

אין שום אידיאולוגיה, שום כלום, שום דבר.

לכן האופוזיציה חשובה לכם. אני מציע לכם לשבת, לחזור לכתביו של ז'בוטינסקי,

כמה מפלגות עברת, לקרוא מחדש את מנחם בגין.

לקרוא את המאמר של אופיר אקוניס, בשנה אחת. בעד ההתנתקות. בשנה אחת. לקרוא את המאמר שלו ולהבין מה זה חוסר אידיאולוגיה.

להיזכר בהצבעות שלכם בעד ההתנתקות, כמה?

ולהיזכר מה זה חוסר אידיאולוגיה.

אני מציע לכם לקרוא, ללמוד.

תנצלו את הזמן.

תקראו על הפרדת רשויות, על סיאוב, תחזרו לספר דברים, תלמדו על מגבלות הכוח. יש לכם המון זמן. זה חשוב, זה טוב לדמוקרטיה וטוב לכם וטוב לתנועת הליכוד וטוב למפלגות החרדיות. ומכיוון שכל כך טוב, אני מאחל לכם המון הצלחה באופוזיציה. שם עדיין לא ישבת, שם

תודה רבה. הוא נתן לך אישור. הוא נתן לו אישור

תודה רבה לשר הנדל. הממשלה מבקשת הצבעה שמית.

מזכירת הכנסת.

משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה,

ניר אורבך,

ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר,

סעיד אלחרומי, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, נגד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

יואב בן צור, נגד נפתלי בנט,

עמר בר לב,

אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק,

ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן,

מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

אריה מכלוף דרעי,

צבי האוזר,

צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, אינו נוכח אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן, נגד מאיר כהן,

מירב כהן, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ,

ישראל כץ, נגד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת טטיאנה מזרסקי,

פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, נגד מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, נגד עיסאווי פריג'

יסמין פרידמן,

אביר קארה,

אלכס קושניר,

יואב קיש,

גלעד קריב,

שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, נגד עידן רול, בעד יעל רון בן משה, בעד מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסי שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, בעד נירה שפק, בעד אילת שקד, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה לקרוא פעם נוספת אם מי מהנוכחים, לא קראת בשמו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח סעיד אלחרומי, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח מיכל וולדיגר, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עמיחי שיקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא ולא הצביע? תמה ההצבעה. בבקשה לחשב את הסך הכול. להלן תוצאות ההצבעה: 53 בעד, 42 נגד.

אני קובע

(תיקון מס' 4, הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א 2021, עברה בקריאה ראשונה.

ההצעה תעבור לוועדה שמוסמכת לדון בה, הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון. תודה רבה. אנחנו נעבור להצעת חוק העונשין.

כבר קבעתי. היית צריך להגיד את זה לפני.

לא נכון. חברים, הצעת חוק העונשין (תיקון 133, הוראת שעה)

(הארכת תוקף), התשפ"א 2021, לקריאה ראשונה. בכפוף להנחה על שולחן הכנסת קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק שר המשפטים גדעון סער, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אתה מתנהג כמו בריון. אתה מתנהג בבריונות. הייתם צריכים להגיד את זה שנייה לפני, לא אחרי.

תכף אני אבדוק. הוא יבדוק, הוא יבדוק. תודה רבה. חבר הכנסת חיים כץ, אני מאוד מודה לך. כי זה לא בסדר. יש כללים במשחק הזה. יש כללים. אני אף פעם לא צועק, אבל אל תבזה את הכנסת. מכיוון שאמרתי שאני אבדוק, אז בבקשה תשב. תודה. בבקשה, שר המשפטים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שאנחנו מביאים כאן הערב מבקשת להאריך בשנתיים נוספות את תוקפה של הוראת השעה שנקבעה לשנתיים בחוק העונשין, שבמסגרתה הוארכה תקופת המאסר המרבית שלגביה מוסמך בית משפט לקבוע כי הנידון ירצה אותה בעבודות שירות, משישה חודשי מאסר לתשעה חודשי מאסר. ההצעה הזאת הייתה הצעת חוק שבמקור הובאה על ידי הממשלה הקודמת לפרק זמן של שנתיים. הממשלה שהיית, אני לא הייתי, אבל אני הייתי חבר הקואליציה בתקופה הרלוונטית, כלומר, ההצבעה שלי תהיה עקבית גם בעניין הזה, חבר הכנסת פינדרוס. אני מציע שכולם יהיו עקביים, כי מדובר בחוק טוב, ואני אבהיר מדוע. במסגרת הוראת השעה, נקבעה תוכנית ליווי ושיקום על ידי קצין מבחן לכל מי שנגזרו עליו עבודות שירות לתקופה העולה על שישה חודשים, וכן נקבע מנגנון לקיצור תקופת עבודות השירות למי שעמד בחובותיו כנדרש. הוראת השעה נחקקה בעקבות המלצות הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות ענישה וטיפול בעבריינים בראשות שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר, שבה הוצע להרחיב את השימוש בענישה בקהילה כתחליף לעונשי מאסר קצרים, תוך שמירת על עקרון ההלימה בין חומרת העבירה לעונש שיוטל על העבריין. עיקרי המלצת ועדת דורנר אומצו בהחלטת ממשלה, ובה הוחלט בין היתר לקבוע בהוראת שעה סמכות לבתי המשפט שלפיה ניתן יהיה להמיר עונשי מאסר לתקופה של עד תשעה חודשים בעבודות שירות. בהצעת החוק הנוכחית אנחנו מציעים להאריך את תקופת הוראת השעה בשנתיים נוספות לפני קבלת החלטה אם ראוי לעגן אותה כהסדר קבע בחוק, לבטלה או לשנותה.

התקופה המרבית לריצוי עונש בעבודות שירות היא חלק משורה של צעדים לצמצום שיעור הכליאה לתקופת מאסר קצרה. אני משוכנע שהבית גם מכיר את העובדה שיש מצוקה רצינית במקומות כליאה. יחד עם זאת, השאלה אם האמצעי של הארכת עבודות השירות מעבר לשישה חודשים, שזאת הייתה קודם הנורמה, מתאים לשם השגת המטרות האלה, או שמא יש לזה השפעות אחרות וזה מצריך בחינה ומחקר. כפי שהובהר במהלך חקיקת הוראת השעה, הכוונה היא ללוות את תקופת הפעלתה במחקר שיבחן את השפעת התיקון, ואם הוא משיג את תכלית צמצום השימוש במאסרים קצרים על ידי המרת עונשי מאסר נוספים בעבודות שירות. תוצאות המחקר המלווה אמורות היו לסייע בגיבוש החלטה אם להפוך את הוראת השעה להוראה קבועה. ואולם, נדרש פרק זמן נוסף בטרם קבלת החלטה בעניין זה, כי טרם הושלם המחקר המלווה באופן שמאפשר גיבוש תמונה ברורה בנוגע להשפעת הוראת השעה. המחקר מצוי כעת בעיצומו, ודרוש פרק זמן נוסף על מנת שניתן יהיה להפיק ממנו את המידע הדרוש לצורך גיבוש ההחלטה. כמו כן, בשל השפעת התפרצות מגפת הקורונה על ההליכים הפליליים שהתקיימו בתקופה זו, קיים קושי בגיבוש תמונת מצב ברורה בנוגע להשפעת הוראת השעה ולאופן השימוש בה על ידי בתי המשפט. לכן מוצע להאריך בשנתיים נוספות את תקופת הוראת השעה. כך יתאפשר להשלים את איסוף הנתונים,

לגבש ממצאים ולהשלים את המחקר. לאחר מכן יידרש לדון בממצאים שיתקבלו ולקבל החלטה על בסיסם בשאלה אם להפוך את הוראת השעה לקבועה, לבטלה או לתקנה. זה חוק חברתי חשוב, בעיניי. אני קורא למליאת הכנסת לאשרו. תודה רבה לשר המשפטים. נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, אני רוצה לדבר על שתיקת הכבשים. כולנו זוכרים את הנאומים חוצבי הלהבות על המחדלים בקורונה, על המחדל בשדה התעופה. אני, לפני כשבועיים, הגשתי כאן שאילתה. היה מכרז של משרד התחבורה, של רשות שדות התעופה, לגבי בדיקות הקורונה לחוזרים מחו"ל. משרד הבריאות החליט לעצור את המכרז הזה ולהוציא מכרז מטעמו, והתעקש שהוא יבצע את העבודה בשדה התעופה. ביום שישי, מחזה מבהיל: אלפים חוזרים ממדינות אדומות ובכשל מוחלט משוחררים לביתם ללא בדיקות, ללא בידוד. קראתי לשר הבריאות ולשרת התחבורה שיעזבו הכול וייסעו לנתב"ג לפקח,

אבל כנראה כורסאות העור במשרד ראש הממשלה ביום ראשון היו נוחות יותר. ידידי מיכאל,

אני מכיר את הכורסאות האלה, ארבע שנים ישבתי עליהן. קראתי להם ללכת ולנהל את המחדל בשדה התעופה,

שרים חדשים, גם שר הבריאות, גם שרת התחבורה, העדיפו לשבת במשרד ראש הממשלה בהצגת תכלית של כל יום ראשון.

30,000 נוסעים פקדו את שדה התעופה ביום ראשון. אם על אלפים בודדים הם לא הצליחו להשתלט, מה נראה לכם קרה ביום ראשון? עוד 30,000, שחלקם הגדול באו ממדינות שאין שם חיסונים, מדינות אדומות, נשלחים כמו פצצות מתקתקות לתוך החברה הישראלית,

אנחנו רואים עם גלי תחלואה שפתאום מתעוררים. אבל אני שואל: איפה אלה שצעקו על הכישלון במיגור מגפת הקורונה? איפה הם? לא זה שהם לא ביקשו סליחה מראש הממשלה היוצא מר בנימין נתניהו על כל ההתקפות חסרות השחר, ומשר הבריאות, על כל ההתקפות חסרות השחר, מילא שלא הודו לו, אבל איפה, איפה האולפנים? איפה הפרשנים? איפה הם? מה קרה? והינה, אני אומר לכם, גם היום עברו 30,000, וגם מחר יעברו עוד 30,000, ובלי בדיקות ובלי מעקב. מי ישלם את המחיר? או שבאמת אין קורונה והם עדיין מחזיקים בתפיסה שהממשלה הקודמת רק הילכה אימים על החברה הישראלית וסתם סגרה את המדינה? ואני שואל: איפה הם? איפה הם כל אלה ששפכו מלל, ששרפו שעות של המשאב הציבורי שעות שידור, שעות אולפנים? שמע, אני אומר לכם, נעלמה הבושה. מותר לבוא להגיד:

נכון, נהגנו אחרת.

קצת בושה. כנראה שיש לי ציפיות שווא. נעלמה הבושה או שלא הייתה להם אף פעם בושה או שהבושה הייתה בצד אחד מסוים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת יעקב מרגי. יעלה ויבוא חבר הכנסת אלכס קושניר.

אינו נוכח. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. מוותרת.

חבר הכנסת יעקב אשר, מוותר. חבר הכנסת משה אבוטבול,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, עיתון "עולם קטן" מראה לנו קצת מה קורה בתוך העולם שנקרא הציבור הדתי-לאומי, ולקרוא שם ריאיון נדיר עם הרב יהושע צוקרמן, מראשי ישיבת הר המור, וגם ריאיון עם הרב חיים דרוקמן, הכותרת ממש מדברת בעד עצמה: הממשלה הלא-יהודית הראשונה בתולדות מדינת ישראל. אני חוזר ומשנן לכם, אתם חברי הממשלה: הממשלה הלא-יהודית הראשונה בתולדות מדינת ישראל. ואומרים את זה רבנים מהמגזר שלכם, זה לא אנשים שלנו. ואומר פה הרב דרוקמן, והוא כואב,

הוא אומר: כולם בימינה שמעו אותי היטב. הוא מחה מחוץ לביתו של ניר אורבך, ומקבל אליו את אילת שקד לביתו, ואין כמעט מהלך פוליטי בכל שנות הפוליטיקה של הציונות הדתית שלא עבר דרך הרב חיים דרוקמן, אחד מזקני הציונות הדתית. אבל הוא גם לא זוכר שבר פוליטי בסדר גודל כזה. אני לא אקריא את הכול, כי לא יספיק הזמן המועט שיש לי, אבל אי-אפשר שלא להביא ציטוטים נבחרים,

יאיר, אני מבין שאת העיתון הזה אתה לא קורא אף פעם. זה לא עיתון של מרצ,

יאיר,

אתה מבין בדברים אחרים, לא בציונות הדתית. שב, תקשיב, תיהנה. אומר הרב: אני מכאן אומר לעם ישראל כולו: בעזרת השם, "כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזב". יש מי שמנהל את העולם. עם ישראל ימשיך להתקדם בתהליך גאולתו. גם אם אנחנו לא מרוצים מהממשלה שתקום, יש על מה להיות לא מרוצים, תקשיבו, הוא אומר את זה, בעזרת השם,

עם ישראל יתגבר על הכול ויתקדם בתהליך גאולתו. והוא אומר,

הרב כואב, הוא אומר את הדברים: דיברתי ולא קיבלתי תשובות חד-משמעיות. כולם שמעו אותי היטב והחליטו מה שהחליטו. בפירוש דיברתי עם ניר אורבך, ומתברר שהחליט אחרת. אז מה, לא שומעים לרבנים שם?

ואחרי זה עוד כועסים על ליצמן כי הוא אמר "תורידו את הכיפה"? כי אם לא שומעים לרבנים ולא נשמעים לרבנים, אז מה אתם רוצים מהרב ליצמן, שאומר להוריד את הכיפה? כי מי שרוצה לשמוע לרב צריך לשים כיפה.

בימינה אומרים שהסטטוס קוו יישמר, אבל מפלגת מרצ קיבלה התחייבות לתחבורה ציבורית בשבת, ומרב מיכאלי, שרת התחבורה, יכולה לעשות דברים חמורים, גם מבחינה דתית-יהודית וגם מבחינה לאומית, כמו הפסקת פיתוח ביהודה ושומרון.

אני מסיים. חז"ל אמרו, והכול אני מצטט מהרב, בשם אומרם, וזה לא רב מהמחנה החרדי, שאתם לא אוהבים לשמוע אותו, זה רב שמקובל בקונסנזוס הדתי-לאומי, מספר אחת. הוא מסיים ואומר, תודה. חז"ל אמרו שהקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. בחינת האדם את שכלו, את שיקול דעתו, כשהמידות הללו קיימות, השכל לא פועל. כשהוא מונע על ידי המידות הללו, האדם לא חושב, ועושה מעשים שלא ייעשו, מעשים שפוגעים בעצמו ובאחרים. מה היה עם קורח? קנאה, זה הכול. כך הרב מסכם את בנט, תודה. שכיום מתעלם מדבריו של הרב. ואני אסיים, תודה, תודה. רגע, אני אסיים במתנה בשבילך. מתנה בשבילך. יש פתגם בערבית שאומר שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש מישהו הוא לוקח לו את השכל. זה מה שקרה לבנט. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שמזמן לא דיברנו. מזמן לא דיברנו, בוודאי לא על התכלית הדמוגרפית, אבל יש לנו אורח, כבוד שר המשפטים גדעון סער. על התכלית הדמוגרפית של ההגירה לישראל, קודם, כשכבוד שר המשפטים לא היה, אנחנו דיברנו על כך שדיני ההגירה בישראל מכוונים אך ורק לתכלית הביטחונית, והתכלית הדמוגרפית נעדרת גם, ופה זה קשור כמובן למשרד המשפטים, המשרד של כבוד השר. כאשר מחלקת בג"צים ייצגה את הכנסת ואת הממשלה ביחס לחוק האזרחות (הוראת שעה), הם פשוט העלימו מפני בית המשפט, אנחנו קודם דיברנו על כך שהכנסת מסרה לאחרונה דיווח לא נכון לבית המשפט העליון בנוגע להחלטתו של כבוד היושב-ראש, לא יושב-ראש הישיבה אלא יושב-ראש הכנסת,

גם בנוגע לתכליתו של חוק האזרחות (הוראת שעה), מחלקת בג"צים, שהיא באחריותו של כבוד השר גדעון סער, מסרה עמדה לא נכונה לבית המשפט. היא אמרה שהתכלית היא אך ורק ביטחונית, והתכלית הדמוגרפית

שמטרתו היא שמירתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, נעדרה מתגובת המדינה. עכשיו, את הדבר הזה אנחנו רוצים לתקן. הדבר הזה, בשבילו הגשתי את הצעת חוק-יסוד: ההגירה. ההצעה הזאת נועדה להעמיד את דיני ההגירה של מדינת ישראל לאור עקרונות חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, עיקרון שהיה צריך להיות נר לרגלה של הממשלה כולה, וכמובן נר לרגלו של משרד המשפטים ושל שרת הפנים, שהיא לצערי לא פה, אבל גם היא הייתה אמורה להיות, ובאמת החוק הזה הוא חוק שעלה, והרעיון היה ביוזמתה. ופה ממש, על הדוכן הזה, לפני שנה, עמד חבר מפלגתו של שר המשפטים, אז הוא עוד לא היה חבר מפלגתו, צביקה האוזר. הוא בא ואמר שזו הייתה הפעם הראשונה שהחוק מוארך לאחר שעבר חוק הלאום.

זו תקלה חמורה שאנחנו עוסקים אך ורק בפן הביטחוני של החוק הזה. הגיע הזמן שנבסס את דיני ההגירה שלנו על היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית, הגיע הזמן שדיני ההגירה שלנו יכבדו את הצורך שלנו בשמירתו של הרוב היהודי במדינת ישראל, ולכן המשכה של הוראת השעה, כן, תודה. שהיא פלסטר, היא בסך הכול פתרון זמני, במקום קידומו של חוק-יסוד: ההגירה לישראל, הוא פתרון שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אדוני היושב-ראש.

אנא אמור לשליחיך לתת פטור מחובת הנחה לחוק הזה, שיהיה פה דיון בכנסת כמו שצריך.

תודה רבה,

חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת מאיר פרוש. שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני נרשמתי לדיון בכל נושא ונושא שעולה כאן,

כבר אולי הפעם לא לעלות, אבל כאשר ראיתי את שר המשפטים נמצא כאן במליאה, החלטתי שאני כן אעלה,

כנראה שיש לו נושא חשוב להתייעץ עליו,

אבל אני בכל אופן אשאל את מה שחשבתי לשאול בנוכחותו. אנחנו עוסקים פה באיזשהו חוק הארכת תוקף, אנשים שצריכים לעבור מאסר בפועל או עבודות שירות, עונשים שאנשים מקבלים על דבר כזה או אחר שנקבע בחוק שאסור שיהיה ואסור לעבור עליו. אני לא רוצה להשוות כלל וכלל, אני לא בא בכלל לדמות,

אנחנו מדברים בעונש, בן אדם שהיה צריך לעשות כך ועשה אחרת, הוא עבר על מה שהוא התחייב שלא לעשות והוא מקבל עונש. אז אני יכול להבין את שר המשפטים. הוא הודיע לפני הבחירות, הודיע לכל מי שרוצה שביבי יהיה ראש ממשלה, שלא יצביע עבור המפלגה שלו. הוא אמר את זה בגלוי. אף אחד לא יכול לבוא אליו בטענות בנושא הזה, מכיוון שהוא לא רימה ולא הונה, הוא לא אמר שהוא יעשה כך והוא עושה אחרת. אבל הוא בכל זאת שותף לממשלה. הוא נותן יד להקמת ממשלה, הוא נותן יד לאדם שנהיה ראש ממשלה כאשר הטענה המרכזית עליו היא שהוא הודיע, וגם חתם, שהוא ילך עם נתניהו, הוא יעזור לנתניהו להיות ראש ממשלה, הוא יעזור לנתניהו להקים ממשלה. והשאלה שלי היא אם לא הגיע הזמן שגם הפוליטיקאים יחשבו: האם כל פעם מותר להם לשקר? ואם זה בשקר, אולי בקטנה, אבל לא ככה לרמות, לעיני כל עם ישראל לרמות. 250,000 שהצביעו עבורו בגלל שהוא ילך עם נתניהו, רימה אותם. איזה עונש מקבל פוליטיקאי שכך מרמה? אז גם זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו. אני לא רוצה להשוות בין העונשים שמדברים עליהם עכשיו בחוק הזה, למה נותנים את העונש, לא בא להשוות לעבירה, לחומרת העבירה, אבל זו עבירה, עבירה ציבורית גסה, חמורה. איך אתה, גדעון סער, בכל זאת נותן יד להקים ממשלה לאדם שהתחייב שלא לעשות את הממשלה הזאת?

תודה, חבר הכנסת מאיר פרוש. חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ישנו משפט ידוע מאוד: יותר משישראל שמרו את השבת, השבת שמרה אותם. מישהו יודע איפה זה כתוב, באיזו גמרא, אצל איזה נביא?

אז אומר את זה אחד העם. אחד העם אמר את זה, אחד העם, אתה יודע, בתחילת המאה הקודמת, 1900. הוא בא ממשפחה חסידית מאוקראינה, אבל הוא היה עד הצהרת בלפור, והוא כל הזמן קבל על כך ואמר: יותר משישראל שמרו את השבת, השבת שמרה עליהם. ראש העיר הראשון בתל אביב, דיזנגוף, באיזו גאווה:

שום תנועה ציבורית במרחב הציבורי בשבת לשמור עליהם. אני מסתכל על הנכד שלי, עוד 10, 15 שנה, הוא יסתובב איתי ויגיד לי: סבא, לפני 20, 25 שנה,

איך הייתה אווירת השבת במדינת היהודים בארץ ישראל? ואני אצטרך לתאר לו ולהגיד לו: תשמע, פעם היינו יוצאים מבית כנסת עם טליתות ולא ראינו קניונים פתוחים. הייתה באמת אווירה כמו בעיירות של פעם. אנחנו נמצאים פה, נרדפנו מאות ואלפי שנים, בגאווה אמיתית, והקמנו כאן את המדינה, לא באוגנדה ולא בארצות הברית, בגאווה אמיתית, בייחודיות מסוימת, ולא נשתווינו לשאר העמים. וכאן אנחנו מבקשים למחוק את הזהות. ישב פה עכשיו שר המשפטים גדעון סער, תלמידו של הרב שפירא. רציתי לשאול אותו אם עכשיו מורו ורבו הרב שפירא, שהיה איש המוסר, היה שואל אותו ואומר לו: אתה בממשלה. אפילו בשביל המחאה, אני עולה היום כבר פעמיים למחות על הנושא של השבת, בשביל שאנשים מסתכלים עליי ואומרים: אם אתה לא מוחה, אולי אתה חלק מזה, אתה בכנסת, אתה חלק מהפרלמנט. אולי אנחנו חלק מזה. מדין מחאה אנחנו חייבים למחות, שלא יהיה קטרוג על עם ישראל שבממשלת ישראל, הייתי באחד מראיונות הרדיו ואמרו לי: תשמע, יש חובשי כיפות מסביב לשולחן הממשלה. התחילו למנות לי: אחד, שניים, שלושה, ארבעה. אמרתי: זה בדיוק הכאב, לקבל חותמת לחילול השבת ולכל הרס הדת והיהדות במרחב הציבורי במדינת ישראל,

כשרות וכו', עם חותמת של כיפה. אנה אנו באים? אני עדיין חושב, מדין המחאה, חברי הממשלה שנמצאים, שדיברו על זכות הווטו שיש להם: תרימו את קולכם. תראו שאתם חלק מהמדינה היהודית, שלא נבייש את כל הבית הזה כאן, במדינת היהודים,

תודה, חבר הכנסת אוריאל בוסו. חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו נפגשים הרבה לאחרונה.

אתם לא משאירים מרווח,

צריך להגיד את מה שצריך להגיד. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, מפעם לפעם בימים האחרונים אני חושב לעצמי: איך נפתלי בנט נרדם? איך הוא הולך לישון? הוא עוצם את העיניים ונרדם? אומר קריאת שמע, לא אומר קריאת שמע, אבל איך הוא נרדם? למה אני חושב לעצמי את זה? הרי אני מקווה שהוא יודע, למשל, שבתי החולים הציבוריים הולכים לקרוס לחלוטין. זאת תמונת המצב. אם אנחנו מדברים על ירושלים ובתי החולים הנצרתיים או בית החולים לניאדו בנתניה או מעייני הישועה,

אומר מנכ"ל הדסה: אני לא יכול לקנות תרופות. יושב ראש ממשלה ודן במשך שבוע מאז שהוא קם על ג'ובים, זה הנושא שלו. ומה אתם עשיתים בבתי החולים? עד לפני שבוע אתם הייתם ממונים עליהם. אתה היית יו"ר ועדת כספים. מה עשית? ולכן, ולכן, עליי, חבר הכנסת גפני. אני אומר לכם, היה סיכום, נמצא כאן שר האוצר לשעבר, אני לא מתייחס לקריאות הביניים שלו, בגלל שהוא יושב פה בשביל לעצבן. שר האוצר לשעבר, אני הייתי יושב-ראש ועדת הכספים, למי שלא זוכר. סיכמנו, יש בכתב, שמעבירים להם כסף. אז למה הם קורסים? מעבירים להם כסף. הממשלה נפלה וקמה ממשלה חדשה. לכאורה, ראש ממשלה שמכיר את הדבר הזה היה צריך מייד לבוא ולומר: אני לוקח את הנייר של ישראל כץ, שר האוצר לשעבר,

שהוא הביא גם לוועדת הכספים, ולהעביר את הכסף הזה לבתי החולים הציבוריים כדי שיוכלו לתפקד. היה סיכום. צריך להעביר, הוא יושב ומחלק ג'ובים. לא עשיתים תקציב מדינה, אז איך תעביר כסף? אדוני היושב-ראש, זה קצת מעצבן, הצעקות האלה, בגלל שאני יודע שהוא צועק את זה, כן, חבר הכנסת קריב. והוא גם יודע את האמת, אבל מה בכלל משנה אצלו? אמת והוא, רחוק כרחוק מזרח ממערב. ולכן, על מה הוא הולך לישון, בנט?

בית החולים, בירושלים לא יהיו בתי חולים,

בגללכם, בכל המקומות האלה. בתי החולים הנצרתיים, שעושים שם עבודה יוצאת מן הכלל, תהיה בעיה. הרי הם מדברים איתי, אני יודע מה המצב. והוא יושב, מבסוט מהחיים, מחלק ג'ובים, לא מפסיק לחלק ג'ובים ולא מפסיק לעשות דברים, ועוד, נוסף על כולם, הוא לא אומר מילה כשיש הסכם קואליציוני, הסכמים קואליציוניים, ששם יש לחתוך את כל מצוות התורה, את כל העברות בתורה. אז הוא יכול לבוא ולהגיד: יש לי זכות וטו. לא מאמין לזכות הווטו שלו. אני רואה את החברים שלו שעולים פה ומדברים פה, איזה שטויות שהם מדברים על מצוות התורה. אבל הוא אשם בזה שבתי החולים קורסים.

לא, אתה אשם, אתה והממשלה הקודמת.

תודה, חבר הכנסת משה גפני. חבר הכנסת קריב, בבקשה. הוא אשם בזה שבתי החולים קורסים. אדוני היושב-ראש,

ואני מציע שמי שצועק בלי לדעת כלום,

אוקיי, תודה. תודה, חבר הכנסת משה גפני.

חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת מוסי רז, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך פרשת השבוע, פרשת השבוע שקראנו רק שלשום. הפעם אני רוצה לדבר על ההפטרה. ההפטרה מדברת, חבר הכנסת גפני, על יפתח, שהייחוס שלו לא היה משהו מיוחד.

זיכרונם לברכה, אומרים: יפתח בדורו כשמואל בדורו. שמואל, ממליך המלכים של עם ישראל, המליך את שאול ואת ממלכת דוד, ועל יפתח, שהיה מקלי הדעת, אומרים חז"ל: יפתח בדורו כשמואל בדורו.

מלמד אותנו רבנו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שמנהיג, גם אם הייחוס שלו הוא לא משהו מיוחד, על יפתח נאמר שהוא בן אישה זונה והוא מקלי הדעת, בכל זאת צריך להתנהג אליו במידת הכבוד. חשבתי מה לומר על ראש הממשלה החדש, שעם כל מה שנאמר עליו פה אני מסכים.

אנחנו נתייחס אליו בכבוד, אבל יש הבדל עצום בין ראש הממשלה והדרך שבה הוא התמנה והרכב ממשלתו ליפתח. יפתח היה רצוי על הזקנים ועל כל עם ישראל בדורו. ראש הממשלה הנוכחי הצליח להקים את ממשלתו בשותפות עם מפלגתך, אדוני היושב-ראש, ועל זה, ממשלה כזאת הגדיר רבנו הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, ממשלה של חילול השם. ועל חילול השם נאמר: על חילול השם אין מקיפין. ואנחנו, איפה חילול השם?

מה אתה נדרש לקדוש ברוך הוא בנושאים הפוליטיים, שלכם? אתה מחלל את השם בעצמך. אין פה שום קשר לקדוש ברוך הוא, לאפלה הפוליטית שאתם משיתים עלינו.

חבר הכנסת אבי מעוז, תשלים במשפט אחד, כי הזמן נגמר.

תקשיב, תקבל גם דעה שונה משלך. לא קרה כלום. אתה יכול להגיד את דעתך כשיהיה לך זמן להיות על הדוכן. זוהי ממשלה של חילול השם. ממשלה שמשתפת אתכם בשלטון פה במדינת ישראל זה חילול השם. ולכן, אנחנו נתייחס אליו בכבוד, אבל אנחנו נעשה כל מה שנוכל להפיל את הממשלה בהקדם. תודה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח. חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה. כמה דקות יש לי?

שלוש דקות. שלוש דקות, אז תגיד לי. אתה לא חייב לנצל את כולן. יש לי את האופציה, אני אשמח מאוד. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה בפועל מנסור עבאס, אדוני השר, חברי הכנסת, תראו, לפני כשבוע שמעתי את מר בנט בטלוויזיה מסביר, ראש הממשלה. לילדיו הרכים איך הוא נבחר להיות ראש הממשלה. הוא מסביר לילד הקטן שלו: תראה, בחרו אותי 61. אני לא יכול להסביר לך, זה מסובך, אבל 61 בחרו אותי להיות ראש ממשלה, 60, 60. 60, סליחה, וכך אני ראש ממשלה. אמרתי לעצמי: בוודאי, מר בנט, זה מסובך. מה תגיד לילד, גנבת, שיקרת, רימית את כל הציבור? מה תגיד לילד בגיל עשר? הרי אתה נוכל, אתה שקרן. מה תסביר לילדים שלך? זה מסובך להסביר? לא מסובך. תגיד לו: אבא גנב את הציבור, גנב דעת של הציבור. הרי הוא ידע את זה בבוא היום. הוא ילך לבית הספר והילדים ישאלו אותו, יגידו לו. הוא לא יבין על מה מדובר.

אדוני היושב-ראש, רציתי לגעת באיזושהי נקודה שהיא קשורה אליך. בקואליציה, לשמוע את הנאומים שלך לראות

הכישרון שלא ידענו את זה קודם, היה שווה.

כבוד השר, אתה לא היית פה איזה שנתיים,

אז בקטע הזה באמת דיברנו הרבה. הייתי השר המקשר, לכן לא שמעת אותי. אבל אדוני היושב-ראש, רציתי לדעת רק דבר אחד. עוד דקה אחת. רציתי לדעת, כשאתה מדבר על הקמת 11 יישובים, דרך אגב, אני בעמדה שצריך להקים יישובים לבדואים, ערים.

נכון. דרך אגב, נסעתי לפני כשבוע וחצי לירוחם, התחלחלתי, ראיתי כמעט רק בדואים. לא הבנתי, רק פחונים, כל הדרך משם עד דימונה, מגבולות באר שבע. שאלתי את עצמי: האם אתם מתכוונים להקים ערים לבדואים, ושיפנו את האדמות שהם פלשו אליהן או גם זה וגם זה. לי נראה שמה שנקרא, אני אתן לך תשובה. אתם עושים דחקה על היהודים.

כמו שבמתווה גם תיקחו כסף, גם תקבלו אדמות בנגב המערבי, גם תישארו עם הפחונים שלכם בכל המקומות, וגם עוד המדינה תפתח לכם מגרשים, שדרך אגב, ברהט עדיין לא מאוכלסים, כבר 20 שנה, כי בדואי שיש לו תביעת בעלות על הקרקע, אף בדואי אחר לא ייכנס לשם. אתה יודע את זה.

לכן יש פה בלוף, אתם משקרים את כל האנשים שיושבים כאן, ולא אכפת להם. מה שאכפת להם הוא שאדוני ראש הממשלה בפועל מר עבאס, שאתה תחזיק אותם עם האאודי, עם המשרדים. זה מה שמעניין. אתה תמשיך לדאוג לבדואים, אתה רוצה תשובה?

זה מה שמעניין, האאודי 8. אוקיי, תודה. תודה, חבר הכנסת דוד אמסלם. אתה רוצה תשובה. בוודאי. אנחנו בדיוק נעשה, רוצה להשיג.

חברים, הוא ביקש ואני אתן לו תשובה. אנחנו בדיוק נעשה מה שהליכוד עשה, בדיוק. אנחנו נעתיק. מה שעשה הליכוד, העתק-הדבק,

חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. שאלתי שאלה. אתה מתכוון לפנות את הפחונים? העתק-הדבק. אותה החלטה שהונחה על שולחן הממשלה לפני כמה חודשים, העתק-הדבק. אתה דבוק חזק, בואו ניתן לחבר הכנסת שלמה קרעי. שלוש דקות, בבקשה.

כנסת נכבדה, תקציב או ביטחון המדינה. זה כבר הנאום הרביעי או החמישי שלי כאן הערב. אני רוצה לסכם את הפרקים הקודמים, אחרי שראינו עד כמה ממשלת ההונאה הזאת מסוכנת לארץ ישראל, כולל גירוש יהודים מבתיהם, וכמו לפני 16 שנה, בגירוש גוש קטיף, גם את זה הם ינסו לבצע כנראה בימי בין המצרים, ביום ראשון אנחנו מתחילים את תקופת בין המצרים, וכתוב: כל רודפיה השיגוה בין המצרים. אני מאוד מקווה שהממשלה הרעה הזאת לא תיפול לסימן הזה ותגרש 50 משפחות מבתיהן בבין המצרים.

אתם יודעים שהדבר הכי קשה בשבילנו זה גנבת הקולות. אם באמת הייתם מנצחים בשמאל, היינו מרכינים ראש, עושים חשבון נפש, מה לא עשינו טוב. ממשלת שמאל. אבל אתם הקמתם ממשלת הונאה בגנבת מאות אלפי קולות מהימין, חבר הכנסת גולן. ויש לזה גם גימטרייה. כתוב: "מהרסיך ומחריביך ממך יצאו". דווקא מתוך המחנה הלאומי יצאו המהרסים והמחריבים של המחנה הלאומי.

"מהרסיך ומחריביך" חבר הכנסת גולן, תלמד קצת פעם אחת משהו, שתהיה אוזנך כרויה לשמוע. "מהרסיך ומחריביך" זה 631, בדיוק נפתלי בנט. לא פלא שהוא הגיע אליכם. אחרי שראינו את זה נעבור לדבר עוד על כמה סכנות שהממשלה הזאת מעמידה בהן את המדינה היהודית שלנו. אני מדבר על הסכנות ליהדות. אתם בממשלה הזאת רוצים למחוק ולטשטש את הזהות היהודית של מדינת ישראל. שונאי היהדות מרימים ראש: קריב, זנדברג, ליברמן ושאר עוכרי ישראל. רוצים למחוק את הזהות היהודית שלנו. אז אני רוצה לומר לכם: אנחנו העם הוותיק ביותר באומות,

איך אנחנו מתקיימים, אלפיים שנות גלות? בזכות תורתנו ואמונתנו. ההיסטוריה היהודית מלאה במתייוונים, במשומדים, במומרים מלאי שנאה עצמית. כולם כולם עברו מן העולם, ותורת ישראל נשארה. תורת ישראל תישאר כאן, על אפכם ועל חמתכם, לנצח נצחים. אתם תיזרקו מהר מאוד לפח האשפה של ההיסטוריה.

תודה לחבר הכנסת שלמה קרעי. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. באופוזיציה וכבר, לא, חבר הכנסת רז, השתדלתי להיות חרוץ מספיק כדי להספיק כבר לנאום עוד קודם. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני שמח שאתה נמצא כאן, כי אני רוצה לברך אותך ואת סיעת רע"מ. זכינו לקיים בשבוע שעבר את מצעד הדגלים בירושלים. זכינו, משום שממשלת ישראל,

אכן, אדוני השר פריג'. אפשרה לקיים את המצעד. בזכות מי קיימת הממשלה הזאת? היא קיימת בזכותכם, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גנאים, סיעת רע"מ. אז אני רוצה קודם כול לומר לכם, להודות לכם בשם כל אזרחי ישראל, שאתם דואגים ומאפשרים לקיים מצעד דגלים בירושלים. אני רוצה לומר יותר מזה. יש שמועות, חבר הכנסת גנאים, שאתה, איך אומרים, אומנם אני יכול להעיד שבהחלט מצאת את מקומך כאן בכנסת, אבל יש לך אולי מחשבות לחזור לעיריית סח'נין. אז אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולקרוא לתושבי סח'נין לתמוך במאזן גנאים, אם יתמודד. יכול להיות שנזכה אפילו למצעד דגלים בסח'נין, מי יודע, עם היוזמות האלה ועם הרצון הזה. אבל, חברות וחברי הכנסת, אני מתחיל לחשוב שאצל רע"מ יש כאן עניין הרבה יותר עמוק. אני גיליתי דבר מדהים היום, שזו ממש אובססיה לדגלים. אני רוצה לברך אתכם על דגל הגאווה שהונף על בניין משרד החוץ. כל הכבוד לכם. כל הכבוד, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מנסור עבאס.

כל הכבוד לחבר הכנסת מאזן גנאים. אני רוצה לברך מכל הלב את חבר הכנסת ווליד טאהא, אני יודע כמה זה חשוב לו. אני יודע כמה שהוא גאה בכך שלא עבר שבוע מאז שהוא הצביע אמון בממשלה, והממשלה, ראש הממשלה החליפי מייד מציב את דגל הגאווה על בניין רשמי של מדינת ישראל.

הכבוד לכם. אני רוצה לומר לכלל אזרחי ישראל, יריב, אם אפשר, גם בערבית.

אל תדאגו, גם הזמן של זה יגיע, פשוט נגמר הזמן. אני יכול רק לומר, אני בטוח בטוח שאנחנו ניהנה מעוד יוזמות טובות וחשובות כאלה שממשלת ישראל, בתמיכת רע"מ ובהישענות על רע"מ, תעשה כאן במדינת ישראל. חבר הכנסת עבאס, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גנאים, חבר הכנסת טאהא, שאינו נמצא כאן, חבר הכנסת אלחרומי, תודה רבה לכם. כל הכבוד לכם. אני עדיין מתייחס, לא למחוא כפיים,

את מצעד הדגלים הליכוד עשה. יש בי הרבה כבוד ליושב-ראש הכנסת לשעבר,

אתה צריך להגיד לו

תג מחיר בשקלים. אנחנו ממשיכים. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לומר לך, היום אמרתי: נעשה קצת הרמות מסך. אתם יודעים, זה מושג משפטי. כשבא לך פושט רגל ורוצה להתחמק מכל הנושים שלו, מכל החייבים, מכל האנשים שבעצם הוא חייב להם, אז הוא אומר: אני פושט רגל, אבל אף אחד לא בודק את הרמת המסך, מי עומד מאחורי פשיטת הרגל. הרבה פעמים, כשמבקשים את זה בבית המשפט, אומרים: בואו נגלה מי הישות שעומדת מאחורי העסק, החברה הזאת,

אתה מגלה, לדוגמה, שהעסק פשט את הרגל אבל הבעלים יושב חזק, לקח את הכסף לביתו ועשה למשפחתו, אבל אותם עובדים, אותם נושים ולפעמים אותם עסקים קטנים ובינוניים שנשענים על זה בשביל להביא פרנסה הביתה נשארים בלי כלום. אני חושבת שמה שנעשה פה עכשיו יש פה הרבה מסכים. המסכים האלה, התפקיד שלהם הוא לבלבל אותנו. אנחנו רואים משהו, אבל מי שעומד מאחוריו הוא מישהו אחר לחלוטין. דיברנו על הצביעות של פמיניזם השמאל, שהוא פמיניזם לבן מדלג. דיברנו על הצביעות של הקהילה של השמאל, שזה מתאים לה רק כשאפשר לתקוף את הליכוד, אבל הם קוראים להם סוטים ויושבים איתם בממשלה, שר שמפטר את העוזר שלו בגלל שהוא מגלה שהוא קשור לקהילה, ומה שמצחיק הוא שהיושב-ראש שלו הוא מהקהילה בעצמו, והכול בסדר. אז בואו נדבר על צדק חלוקתי. בואו נעשה הרמת מסך לכל אותם אנשים ששנים נושאים את הדגל ובפיהם מדברים על צדק חלוקתי. אדוני היושב-ראש, אתה מכיר את סיפור האסי? אתה רוצה להגיד לי איך קראו לזה פעם? אז הדירו אתכם, אחר כך הדירו אותנו, תושבי בית שאן, כי הצבע שלנו לא מתאים להם. הייתה עכשיו תערוכה מדהימה של כרמן אלמקייס, פנתרה שחורה אמיתית,

ודימתה פחות או יותר והביאה את כל הטוקבקיסטים. תקשיב לי, אדוני, ממש ציטוטים מאותו פרוטוקול של כל אותם אנשים שניהלו פה פעם בעבר את המדינה. "סאלח פה זה ארץ ישראל", ראיתם את הסרט? הדור השלישי מדבר אותו דבר.

כשאתה אומר שהם בכל זאת רוצים להביא לאיזה צדק, אתה תראה את זה בהסכמים. אני פותחת את ההסכמים הקואליציוניים,

אדמות. אדמות, בתים, אוצרות הטבע שלנו, השטחים שלנו.

לאוכלוסייה מאוד מאוד מצומצמת. כמה הם באחוזים? אדוני יושב-ראש לשעבר יריב לוין, או אופיר כץ, כמה אחוזים הם הקיבוצים מכלל האוכלוסייה? לא היה מגזר במדינת ישראל מאז קום המדינה אפילו לא אתה, עם ה-53 מיליארד שקיבלת, שקיבל כל כך הרבה מעטים כל כך מהמדינה. זה כאילו מפא"י פה עכשיו. האדמות האלה, אמרו: השוואות תנאים. לרגע, אדוני היושב-ראש, אני חשבתי, משפט אחד. השוואות תנאים, ואולי עיירות הפיתוח יקבלו במתנה בן ממשיך, נחלה,

חשבתי שאולי הם מדברים על השוואות תנאים ואולי בדיור הציבורי יהיה בן ממשיך כמו בקיבוצים.

אדוני היושב-ראש, בג"ץ הקרקעות היה אות מתה, הצהרה בלבד. הרי בג"ץ הקרקעות אמר שהקרקעות האלה שייכות למדינה.

והיום הקיבוצים, תאמינו לי, אני מכירה אותם טוב טוב, חייתי ביניהם כמו צמח בר, אבל אני שילמתי מכיסי, שכרתי שירותים. הם עסק כלכלי, תודה, אורלי. רגע. אנחנו כבר, עסק כלכלי שמקבל מתנה היום מהמדינה, מאות מיליונים במתנה,

רק בגלל שהם שייכים לשבט הנכון עם הצבע הנכון. תודה. את זה אנחנו לא ניתן.

חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה. עידית, עידית סילמן, חברת הכנסת, יושבת-ראש הקואליציה, אני אשמח מאוד אם תישארי להקשיב לדבריי. לא, לא. אני רוצה, וגם כבוד השר, זה מיועד גם לכבוד השר. אז טוב, תודה רבה. אז אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מסתכלת מסביב על המליאה. אין לי כל כך הרבה ברירות, אני צריכה לכוון את כל דבריי לחברתי שרן השכל, חברת הכנסת, כי כל אנשי הימין שפעם היו חברים שלי נעלמו, נעלמו מהמליאה, אז מה לעשות, את תורנית להקשיב. או שהם נעלמו או שהם יצאו בחוק הנורבגי. החוק הזה ששר המשפטים החדש דיבר עליו עוסק בסוגיות של עונשין ושל הקלות בעונש, אפשרות לעבודות שירות וכדומה. אני רוצה לספר לך, חברתי חברת הכנסת שרן השכל, מה הציע היושב-ראש שיושב כרגע בראש הישיבה, מה הוא הציע לעשות, איך הוא הציע לפעול בהיבט העונשי כלפי הפורעים שפרעו בנו לאחרונה, בשבועות האחרונים, כלפי אלה שזרקו בקבוקי תבערה, שרפו בתי כנסת, ניפצו חנויות, רצחו את יגאל יהושע, השם ייקום דמו, ואת אבי הר-אבן, השם ייקום דמו, ואת דסטאו ביסט, השם ייקום דמו, איך הוא הציע, השותף הזה שלך, שבזכותו את יושבת היום בקואליציה, ואני מבקשת שאת תעבירי את דבריי גם ליושב-ראש המפלגה שלך, שר המשפטים, שיש לו דברים יותר חשובים לעשות מאשר לשמוע את הדבר הזה, ולחברייך האחרים בקואליציה: מה שהוא הציע לעשות עם הפורעים האלה זה לנקוט כלפיהם מגישה מכילה, מכילה, עם כ"ף, כן? להכיל, להכיל אותם. אין יותר מכיל ממה שאדם, לנקוט כלפיהם גישה מכילה. בעשר השנים האחרונות לא היה יותר מכיל מזה.

אז בסדר. עכשיו, אני לקחתי, הוא הציע, רגע, שרן, יותר מזה, הוא גם מממן להם את ההגנה המשפטית, לפורעים האלה. הוא גם מצטלם איתם כשהם יוצאים מהמעצר, והוא מפרסם בכל מקום שהם יכולים לסמוך עליו כדי להינצל מעונש. ואז הוא יושב בראש הוועדה הנכבדה שהוא הקים ודורש גישה מכילה כלפי הפורעים.

בואו נתפלא למה הפורעים האלה ממשיכים ולמה בעצם הרגעים האלה אישה בחודש השמיני להריונה,

מובלת לבית החולים משום שהיא חטפה אבנים מהפורעים של היושב-ראש,

בירושלים. תודה רבה. תודה. תודה, חברת הכנסת אורית סטרוק. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.

על עונשי מינימום על הנשק הבלתי-חוקי? אתם תתמכו בזה או שגם לזה תתנגדו? בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים,

אני רוצה לשתף אתכם רגע בתחושה קשה וכואבת. אני יושב פה בשעות האחרונות, הרבה זמן כבר לא הייתה לנו כנסת ככה תוססת עם דיונים, והיושב-ראש יושב כאן על הכיסא מחויך, זחוח. הוא בטח חזר עכשיו מדיון, מכרו לו עוד כמה אינטרסים ציוניים בדיון שהיה עכשיו עם ראש המכשלה, כדי שיתמכו,

יצילו את הקואליציה הזאת, שיושבת על כרעי תרנגולת. אם אתה היית מקבל 53, והוא שומע פה עכשיו את היהודים רבים ומתווכחים אחד עם השני, ומכנים אותו ראש הממשלה בפועל ונותנים לו תשומת לב, ומתחרים כמה כסף הוא קיבל ומי רצה לתת לו יותר. הוא יושב כאן עם החיוך ואומר לעצמו: דחילק, אני לא צריך לעשות כלום. היהודים האלה יהרגו אחד את השני. אז קודם כול אני רוצה להגיד לך, מר עבאס: הבית השלישי לא ייחרב. אנחנו היהודים יודעים להתווכח. עם ישראל ידע מחלוקות, ידע ללבן אותן. מדינת ישראל תלך ותתפתח. וזה בעיניי הנזק והפשע הלא-יסולח שעשתה המכשלה הזאת. עם ישראל ידע תמיד להתווכח וידע תמיד לחלוק. כל פעם בהיסטוריה של העם היהודי, כשהייתה מחלוקת, היו ויכוחים, ובא אחד הצדדים וחבר לאויבי ישראל כדי לנצח את הצד השני, זה הביא חורבן.

כך היה בימי המצור. לא, לא, רגע. רגע, כך היה. תסתכלו ברמב"ן, בתחילת פרשת ויחי. כך היה בימי בית שני. תמיד כשיהודה וישראל רבו אחד עם השני זה היה נורא, אבל זה שרד. וכשנתנו, לקחו את האויבים שלנו, את תומכי הטרור האנטי-ציונים והפכו אותם ללשון מאזניים, ונתנו להם להכריע ולהחליט, וכמו שיושב כאן עכשיו עבאס, צוחק, מחייך, מבסוט, מושך את כל תשומת הלב, זה הביא לתוצאות איומות ונוראות. עכשיו, אנחנו מקבלים שהבית השלישי לא ייחרב. אנחנו נתגבר על זה. עם ישראל רואה, רואה. ישב פה קודם יועז הנדל, אני פחדתי שנטבע פה כולנו בצביעות שנזלה לו מהאוזניים ומילאה כאן את כל האולם הזה. הוא מטיף לנו מוסר על חוק האזרחות? מכרתם את האינטרסים הציוניים של מדינת ישראל, הקמתם ממשלה שנשענת על תומכי טרור, על פוסט-ציונים בשוליים הכי קיצוניים,

של השמאל הישראלי. אתם לא מצליחים בקואליציה הזאת לשמור על האינטרסים הביטחוניים הציוניים הכי בסיסיים ואתם מטיפים לנו מוסר? הבאנו לכם חוק טוב, אבל אתם שמים את הפוליטיקה מעל הכול. אתם צריכים לשמור על הקואליציה, על השררה, על התפקיד, על ראש ממשלה בובה על חוטים עם שישה מנדטים שקיבל שיירה, קיבל תואר לשם כבוד. אז מה פתאום שתקדמו את חוק-יסוד: ההגירה, שישמור על הרוב היהודי של מדינת ישראל,

אבל לא פחות מזה דמוגרפית?

מר עבאס, אנחנו ננצח. אנחנו נצרוב בתודעה הישראלית שלהתבסס עליכם זה תאונת דרכים מסוכנת, הרסנית, אבל חד-פעמית.

אל תחגגו.

זה יהיה קצר מאוד.

עם ישראל ינצח.

הוא ידע לנהל את המחלוקות, הוא יתווכח, הוא יישאר בסוף מאוחד, והוא ייקח את גורלו בידו. אנחנו, תודה. אנחנו היהודים פה נתווכח וננהל את מדינת ישראל כל עוד אתם כופרים בזכות קיומנו.

כל עוד אתם לא מוכנים לומר שזאת מדינה יהודית.

כל עוד אתם עדיין שואפים להשמיד אותנו, לא. חבר הכנסת מוסי רז, עזוב. מזדהים עם הגרועים שבאויבינו, לך.

מדברים על הפורעים האלה כלוחמי החופש,

חבר הכנסת סמוטריץ'.

אין לכם מקום להיות שותפים בקבלת החלטות במדינת ישראל.

החיוך שלך הוא קצר מאוד. תודה לך. בצלאל, מה זה האצבע?

תודה לך. תודה לך. תודה, תודה. אוקיי. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. חבר הכנסת סמוטריץ',

סמוטריץ', תקשיב לי. חבר הכנסת סמוטריץ', תקשיב לי. מנסור עבאס משרה אווירה של סובלנות בין יהודים ליהודים, לא רק בין יהודים לערבים, ואתה משרה אווירה של שנאה והסתה. ואנחנו, ואנחנו למדנו בהיסטוריה, תמשיך. כל הכבוד לך. כל הכבוד לך.

כל הכבוד לך.

כל הכבוד לך. אתה יודע את זה. הסבלנות שלכם, בבקשה, חבר הכנסת משה ארבל.

קבלת הפנים שעושים עכשיו לכל הרוצחים, על מי אתה עובד, בבקשה, חבר הכנסת משה ארבל. תמשיך, תמשיך.

על מי אתה עובד, תמשיך. בבקשה, חבר הכנסת משה ארבל. אנחנו נמשיך, אמרתי לפני שנה: אנחנו לא מעוניינים במלחמת אחים בין יהודים ליהודים ולא מעוניינים במלחמת אזרחים. אתה מנסה לשים אותי במקום שכנראה אני מנסה לסכסך בין יהודים.

לרצוח אותנו, בבקשה, בבקשה, משה ארבל. תמשיך עם הגישה הזאת.

היושב-ראש, בבקשה, שלוש דקות, חבר הכנסת משה ארבל. חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה. תודה לך. תודה. תודה. תודה. אדוני, רק תעשה עוד פעם, ברשותך. אני ממילא מוסיף זמן.

מכובדי היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, הינה התבשרנו רק לאחרונה שבמשרד ראש הממשלה הייתה מינהלת תחבורה חכמה שעמדה בפני סגירה, וממלא מנכ"ל משרד ראש הממשלה צחי ברוורמן הוציא מכתב בחודש ינואר שבו הוא מודיע על סגירת המינהלת, עם תקציב של 100 מיליון שקל מדי שנה. והינה, מייד בהסכמים הקואליציוניים מגיעה שרת תחבורה חדשה, Mrs. Clean, כן, ממש, גברת ניקיון כפיים, מרב מיכאלי, ודורשת בהסכמים הקואליציוניים לקחת למשרד התחבורה את המינהלת הזאת, להעביר אותה לרשותה על תקציביה, להקים אותה מחדש ולמנות להנהלתה,

ולמנות לאחר סגירתה, קשה לך לשמוע, ולמנות להנהלתה, לא פחות ולא יותר,

בת משפחתה של היועצת הפרלמנטרית שלה לשעבר מיכל גרא מרגליות. אם זה לא נפוטיזם ואם זו לא התנהלות לא תקינה, מהי התנהלות לא תקינה? והינה, מגיעים כאן קבוצה של צבועים שמציגים את טלפיהם כמו החזיר: ראו, אני טהור, ככה החזיר מראה את טלפיו, והם גדולי הקומבינטורים. אני אומר את זה בכאב. לא. אני דיברתי אל רם שפע, אל רם שפע. גדולי הקומבינטורים מציגים את עצמם שהם טהורים ונקיי כפיים. אני חושב שהגיע הזמן שנקרא גם אנחנו את המפה ונבין את המציאות המורכבת והקשה הזאת. ניקיון כפיים ומינהל תקין הם ערך יסוד. תלמדו, תלמדו ממשרד הפנים איך ממנים אנשי מקצוע ואנשי מקצוע בלבד, ולא מקורבים. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת משה ארבל. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. חבר הכנסת קריב, אתה, חבר הכנסת קריב, תירגע. יש לך הזדמנות להוציא החוצה ח"כים,

חבר הכנסת קריב. בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבר הכנסת רם שפע. חברות וחברי הכנסת, האמת שגם אני רוצה לנצל את הרגע הזה שאתה היושב-ראש, ואולי בוא נדבר על רגע אחד של אמת, ואני אומר לכם, מה שאני אומר פה זה אמת, ואני מניח שגם היושב-ראש יאמר אמת. נאמר בדיוק. היושב-ראש אמר פה, סליחה,

אני לא אומר לך מה לומר מעל הדוכן, אל תגיד לי כרגע מה לומר. אני רוצה להתייחס לדבריך, איך אמרת? אנחנו עשינו פה העתק-הדבק עם הליכוד. אז בוא, הינה, אני אומר לך ולכולם: אנחנו היינו בשיחה על תמיכה בחוק לבחירה ישירה. מעולם לא קיבלת מאיתנו הצעה להצטרף לממשלה, ואתה יודע את זה. מעולם לא דובר על תפקיד יו"ר ועדת הפנים. כשאתם באתם וביקשתם תיקון או ביטול חוק קמיניץ כדי לתמוך בחוק לבחירה ישירה, התשובה של ראש הממשלה, אל תפריע. תקשיב לאמת. תקשיב לאמת. הינה, אני אומר את זה מול מנסור.

תקשיב. זו האמת, והוא יאשר את זה, כי זו האמת. ההצעה היחידה שניתנה היא עבור תמיכה בחוק לבחירה ישירה. כאשר הם התעקשו על ביטול חוק קמיניץ, אנחנו, סליחה, חברי הכנסת, תנו לו להשלים. ואני אומר לכם, זה ראש הממשלה אמר: לא יהיה. לא יהיה. ויותר מזה, תמיד הרי קל לשחק על הפרטים.

הממשלה הקודמת, הסכימה לשלושה יישובים בנגב, וזו החלטה שאכן רצו להעביר בממשלה הקודמת. אמרנו שאת זה אנחנו נעשה.

בהחלטה הזאת,

אני אומר לכם, נורית אזהרה למפלגת ימינה ולתקווה חדשה,

שימו לב: בהחלטה היה כתוב שעל כל דונם שהולך לשלושת יישובים, מורידים דונם מקו כחול של יישובים אחרים של הפזורה. רק שנייה, אני מבקש. יש לי זמן. הוא מפריע לי ואני מבקש תוספת.

אתה סתם מפריע. כואב לך לשמוע את האמת. אתה סתם מפריע. אין לך מושג על מה אתה מדבר. אני אומר לך פה מעל הדוכן הזה את האמת כולה. המסמך הזה, אני מוכן גם להראות אותו, ואני אגיד לך מה עוד יש שם שאנחנו מעולם לא דיברנו עליו,

התחייבות של תוך תשעה, למה אתה מפחד, איתן? למה אתה מפחד אם הוא אומר את האמת? למה אתם מפחדים? אתם מפחדים. אתם לא מפסיקים לפחד. ניר אורבך, שהוא לא מבין.

איפה חבר הכנסת סעיד אלחרומי?

חברת הכנסת קטי שטרית. חברים, תנו לו להשלים, מה? חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה.

שקט, שקט, חברים. מה שאמרתי עכשיו זה האמת לאמיתה. כל מי שהיה במשא ומתן, ואני אגיד לך

אולי אני אשם בזה. ופה אולי גם לחבר הכנסת סמוטריץ',

בא חבר הכנסת מנסור עבאס ואומר: אני רוצה לעסוק בנושאים האזרחיים, אני לא נוגע בנושאים הלאומיים. ואני אומר לך, אני, בסדר? לא אף אחד אחר, ראיתי את זה כאחריות אישית שלי. אם יש סוף-סוף יד במגזר הערבי שבאה ואומרת: אני לא מדברת על נושאים לאומיים, אני באה ומדברת על נושאים אזרחיים, לא יכול להיות שלא ננסה לפגוש את זה, וזה ההליך שאני הובלתי. לקחו לי לפחות דקה וחצי, אני מבקש שתיתן לי את הזמן.

ואני אומר לך שיש בעיה אחת עם השותפות הזאת. אסור בשום פנים ואופן שממשלה תישען על כך, כי כל נושא,

לא, הפריעו לי, אני מבקש שתיתן לי את הזמן. בסדר, יואב, אני רוצה לתת לך. אין בעיה.

כל נושא אזרחי,

חברת הכנסת מירב,

תנו לו להשלים. מה אומר חבר הכנסת מנסור עבאס, ובצדק, מבחינתו? הבנייה הבלתי-חוקית של המגזר הערבי זו בעיה אזרחית,

ואצלנו כמובן שזה נושא לאומי. בא ואומר: ההשתלטות הבלתי-חוקית על הקרקעות בנגב של הבדואים זו בעיה אזרחית. ברור לנו שזו בעיה סופר-לאומית, ואנחנו נמצאים באירוע סופר-קשה באירוע הזה. דרך אגב, אני מכה על חטא. השר אורי אריאל, ממפלגת ימינה, היה אמור לטפל בזה, נכשל. הממשלה הקודמת לא עשתה מספיק בעניין הזה, אבל היו לנו בלמים, והתחלנו: חוק קמיניץ, יש עוד יחידת יואב, פועלים להריסה זה התחיל לקרות, ועכשיו אתם נותנים למנסור עבאס, שמייצג את הפזורה הבדואית, את המפתחות.

כל מה שאני אמרתי,

אני מסתכל לך בעיניים: אתה יודע שאני באתי לראות אם היד שלך לשלום מושטת. יואב, אני מכבד אותך, יואב. אין העתק-הדבק. אני מעריך אותך, יואב.

זה הכול מה שאתם קיבלתם מבנט.

למה אתה לחוץ?

אתה רוצה לקטוע לי את הזמן, זו הבעיה. אתה כבר מדבר שתי דקות אחרי. יואב, אתה יודע שאני לא אצא ולא אדבר ושום דבר. היו שיחות, כל הכבוד לך. לא, אבל אמרתי, תפרסמו הכול. אנחנו לא מסתירים שום דבר. יואב, בילינו ביחד שעות ארוכות. אני אומר בצורה הכי ברורה: תוציאו הכול,

אנחנו לא מפחדים משום דבר. לא הייתה שום הצעה. יואב, אתה יודע שאני לא אעשה את זה. תעשה, בבקשה. אני לא אעשה את זה. שום דבר. אני נותן לך פה, מעל הבמה הזאת, אישור לכל אחד להוציא הכול. לא היה ולא נברא. תודה לך, יואב.

זו האמת. יואב, חבל.

נגמר הזמן, אני יודע שקשה לך, חברת הכנסת בן ארי, לשמוע את האמת. יואב, תודה לך. יואב, כבר נתתי לך שלוש, ארבע דקות. לא, אני מבקש משפט סיום.

תודה לך, יואב. משפט סיום. זו האמת, ואני אומר לכם, אי-אפשר לסמוך ואי-אפשר להסתמך על מפלגה לא ציונית בממשלה. אנחנו מעולם לא התכוונו לעשות את זה. תודה, יואב. תודה לך. אם, לבצלאל סמוטריץ', מנסור עבאס היה שר הפנים.

הכול בסדר.

מירב, תירגעי, בבקשה. אנחנו ממשיכים. חבר הכנסת ינון אזולאי. חבר הכנסת ינון אזולאי. חברים, תעזרו לי לנהל את הישיבה.

אבל מנסור, לא סגרת את הנרשמים? בבקשה. תעזרו לי, מירב, תעזרו לי לנהל את הישיבה. ינון אזולאי, בבקשה. אנחנו מפריעים לך? אני לא מסתירה. שאלתי שאלה. אני מודיע על סגירת הרשימה. אני בכלל לא מוסיף שמות. בסדר, אנחנו חוגגים פה. יש אווירה טובה, יש אחווה ויש שיח רגוע, הכול בסדר,

תגיד לי למה, אדוני, הכול בסדר.

תתחיל בזמן. בבקשה, בואו נירגע, חברים.

למה שלא תהיה לך אווירה טובה אם הכתירו אותך לראש הממשלה בפועל? למה שלא תהיה לך אווירה טובה? לא, תאמין לי, אני לא בקטע הזה. אתה בתוך זה. אתה בתוך זה. ינון ידידי, אני לא בקטע הזה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברים.

אני מודיע לחברי הקואליציה: הודענו בבית שיש לנו מספיק זמן. אנחנו פה בשביל להישאר פה, וזה בסדר. יש לנו זמן ארוך. אמרנו לילדים לילה טוב, ואנחנו פה בשביל להיות איתכם כל הלילה, והכול בסדר.

לאן יש לי למהר? יעקב, אתה נותן לי גם את השלוש דקות שלך.

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, היום השר לביטחון הפנים עמר בר לב, כנראה שאין לו במה להתעסק. הוא רוצה להכריז על ארגון להב"ה כארגון טרור. ארגון להב"ה, שדואג מההתבוללות, שלא תהיה התבוללות, הוא רוצה להכריז עליו כארגון טרור.

הוא גמר כבר את כל העבודה שיש לו במשרד, רק ללכת לטפל בהתבוללות. שיכריז על הרפורמים שצריך להוציא אותם מחוץ לחוק, שלא יחפש את ארגון להב"ה. יש רפורמים שכל יום קופצים לנו פה,

תוציא אותם מחוץ לחוק. אל תשווה. אני אשווה.

את, אל תגידי לי בין מי להשוות ובין מי לא להשוות, כי אם היה מוסלמי שהיה מזייף אותך והיה אומר שזה זיוף,

חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, בבקשה לשמור על שקט.

אם היה מישהו אחד שהיה מדובר על מוחמד, היית קמה פה ומתנהגת אחרת.

אם היה איזה מישהו שקם ועושה איזה קריקטורה על מוחמד, את היית מתנהגת אחרת. אז מי את שתגידי לי לא להשוות? מי את שתגידי? חברת הכנסת מראענה, בבקשה.

תתרגלי לשבת. תתרגלי לשבת. מספיק להשוות, תודה לך. תודה לך.

את יכולה לשבת, בבקשה. את יכולה לשבת. תנו לו להשלים את הדברים. נמשיך להתבולל. אבתיסאם, אבתיסאם. רק תזכירי לי את השם שלך, כי אני לא מכיר אותך. אני רוצה לעשות היכרות. אבתיסאם. אוקיי, תודה.

בבקשה לשמור על שקט. מה זה, בנורבגי או משהו רגיל? איך זה הולך אצלך?

מה זה, נורבגי? תודה. תודה לכם. אדוני היושב-ראש, תסביר לה שדנה ויס לא מרשה ידיים. אוקיי. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה, תשלים. אדוני היושב-ראש, תשלים את הדברים.

עמר בר לב, אם עמר בר לב היה אומר להוציא את המוסלמים או את מוחמד מחוץ לחוק, היית קופצת ומנתרת פה ככה? את יודעת מה היית עושה בשביל זה? תפסיקי, תעשי לי טובה.

אבל אני אומר לך, יש לי עוד כמה. אנחנו אוהבות את היהודים. חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, חבר הכנסת מוסי רז,

תנו לו להשלים, בבקשה. מוסי רז, מוסי רז, מה קרה? מה קרה? למה אתם כועסים? למה אתם כועסים? חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. זאת פעם ראשונה שאני עושה את זה. בבקשה, בבקשה, ינון, תשלים את הדברים. תשלים את הדברים. חבר הכנסת מאיר פרוש, חבר הכנסת מאיר פרוש. בבקשה, ינון, תשלים את הדברים. אגב, אדוני היושב-ראש, אתה יודע שאתה אשם בזה, במה שקרה עכשיו.

כי אני ביקשתי ממך בנאום הראשון: תשמור לנו על היהדות, ואתה לא עושה את זה. אתה היחיד שאנחנו סומכים עליו פה מכל הקואליציה הזאת.

חברי הכנסת, אבל אני רוצה לסיים. היום פורסם בעיתון הארץ, ג'וש בריינר פרסם חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. חבר הכנסת יעקב אשר. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה. תתביישו. תתביישו. חבר הכנסת יעקב אשר, תודה לך. תודה לך. בבקשה, ינון, תשלים את המשפט.

אתה מבין שלקחו לי שלוש דקות שלמות. גם החברים שלך לא מאפשרים לך להשלים. חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

את צריכה להישאר פה כל הלילה, מה קרה לך? תשמרי על הקול. בעיתון הארץ, הכתב ג'וש בריינר היום פרסם שהמשטרה, שמפכ"ל המשטרה החליט לתת,

חבר הכנסת מאיר פרוש, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

זה לא ראוי. זה לא ראוי. ג'וש בריינר פרסם, בבקשה, ינון, תסיים במשפט אחד. אני מסיים. שהמפכ"ל אישר לכל שוטר להחזיק אלה ולהכות, להוריד את זה מרמה ד' לרמה א', או לא יודע לאיזה רמה, דרגה א', שכל שוטר יכול לקחת אלה ולהכות. זה מה שפורסם היום. ואני רק רוצה להגיד לשר לביטחון הפנים,

אני מבקש את ההתערבות שלו בעניין הזה, ואני רוצה להגיד לו דבר אחד.

אולי הוא נמצא בממשלה שלא מבינה איך שמדברים איתה, אבל האזרחים מבינים איך מדברים איתם. בשביל זה לא צריך אלות.

תודה לך, ינון. חבר הכנסת יואב בן צור,

אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, אני פעם ראשונה נואם כשאתה יושב-ראש. בפעם הקודמת כשעליתי קיצרתי משלוש דקות לדקה, אז עכשיו מגיע לי חמש. שלוש דקות, בבקשה. מנסור, בחייך, נו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת פרוש, מה קורה עם נתב"ג? עם הקמת הממשלה הזאת, אמונם של אזרחי ישראל אבד סופית. אנשים שונאים פוליטיקאים, שונאים פוליטיקה, לא חושבים שהיא מייצגת ערכים, בטח לא חושבים שהיא רלוונטית לחיים שלהם. הם צודקים במיליון אחוז. הפוליטיקאים לוקחים את הקולות שלהם ועושים בדיוק להפך ממה שהם הבטיחו. תראו איך קמה הממשלה הזאת: אפס אמון בין השותפים, הכול דרך עורכי דין, חברי הכנסת, אנא, לשבת. שכל אחד ישב במקומו. חבר הכנסת רם שפע, חברי הכנסת. דיונים בבתי משפט, דריסת חוקי-יסוד, אנשים שלא מאמינים אחד לשני לאף מילה. זו לא ממשלת שינוי, זו לא ממשלת ריפוי, זה הסכם משפטי בין אינטרסנטים שלא סובלים אחד את השני. זו ממשלת ישראל הראשונה, השבעה והלבנה. ממשלה כזאת לא תוכל להיות לעולם ממשלת ריפוי.

לא יכולים שנים על גבי שנים לפצל את עם ישראל, לגרום לחצי אחד לשנוא את החצי השני ולהשניא על עם ישראל כל ריח של יהדות, ואז להכריז על הממשלה שלכם כממשלת ריפוי. כל הקריירות שלכם מבוססות על שנאה והדרה, שנאה ליהדות ולמייצגיה והדרת השכבות המוחלשות באוכלוסייה, ועל היכולת שלכם להתסיס את הישראלים ולגרום להם לכעוס אחד על השני. תגידו לי דבר אחד, יעקב אשר. חבר כנסת יעקב אשר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תגידו לי דבר אחד שעשיתם כדי לאחד את עם ישראל. בשביל מה אתם מקימים את הממשלה הזאת? מה הרעיון שעומד מאחוריה? מה היא רוצה להשיג? החזון היחיד שלכם זה הג'ובים, הכיסאות, רכבים, נהגים, לשכות, תקציבים,

חגיגה במאות מיליונים. כשהייתם באופוזיציה צעקתם שוב ושוב על מטוס ראש הממשלה, ואני רוצה לשאול: האם אתם מתכננים למכור אותו או שהכיסאות בו כל כך נוחים לכם, שנרדמתם עליהם?

מיליארד שקל מכספי ציבור שאתם שורפים ומשחיתים במקום לתת את הכסף הזה לחלשים בחברה הישראלית.

אני מקווה, משפט אחרון, אדוני, משפט אחרון. בגלל שאתה מוזכר שם. אני מקווה שמנסור עבאס, המזרחי היחיד שהסכמתם לקבל לקואליציה שלכם כראש סיעה, ימנע מכם להדיר באופן מוחלט את החלשים בחברה הישראלית ממוקדי קבלת ההחלטות, וכולי תפילה שנצליח במשימתנו למנוע מכם להצליח במזימתכם לעקור כל ריח של יהדות וחמלה במדינת ישראל. תודה לחבר הכנסת יואב בן צור. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה. אדוני יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר, אני הייתי שמח, חבריי חברי הכנסת, חבריי לאופוזיציה, אני יודע שאנחנו לא רגילים, אבל תקשיבו לי,

כן, חברי האופוזיציה, תקשיבו לחבר הכנסת גדי יברקן. תודה רבה. אני הייתי רוצה בעיקר את הקשב, חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה לשבת במקומך, אם אפשר. אם יאפשרו לי לדבר, אני אדייק בזמן. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר על יושרה, צביעות ואידיאולוגיה בגרוש. לפני כשנה אני הייתי חבר כנסת. נכנסתי לכנסת כחבר הכנסת בתל"ם, בכחול לבן. כשנכנסתי לכנסת כחבר כנסת בכחול לבן, כשהתחלנו להקים ממשלה, חבריי יכולים להיזכר בכך, הייתה לי אי-נוחות מהקמת ממשלה בתמיכה של חברי כנסת מהרשימה המשותפת, אפילו בהימנעות. כשאני כאיש ימין החלטתי בתוך-תוכי שזה מפריע לי, אמרתי את זה ליושב-ראש המפלגה שלי אז, בוגי יעלון, ורציתי לעזוב. שוחחנו עם יושב-ראש המפלגה בני גנץ וחבריי חברי הכנסת. אחר כך, בשיחת מסדרון בין חברי תל"ם, בא אליי שר התקשורת יועז הנדל והוא אומר לי: תקשיב, האם אתה הולך לתמוך בממשלה שנתמכת על ידי הרשימה המשותפת? אמרתי לו: אדוני, אני ממש לא מתכוון לתמוך. ואז הגיע אליי צביקה האוזר,

אמרתי: אני לא הולך לתמוך, אבל אני מבטיח שאני לא הולך לדבר על זה בפומבי, אבל אמרתי לבוגי: אל תסמוך עליי בהצבעה. ואז שני חבריי הבינו שבתוך תל"ם יש התנגדות, וצביקה ויועז יצאו עם זה לציבור: הולכים להתנגד להקמת ממשלה בתמיכה של המשותפת. אני מודיע לראשי המפלגה אז, לא רק על הנושא הזה, גם על נושאים חברתיים, שאני לא מוכן להישאר במפלגה, ועוזב את כחול לבן אחרי שהכנסת פוזרה. אחרי שהכנסת פוזרה החזרתי את המנדט, וכל כחול לבן, חלקם קראו לי בוגד. איפה יושב-ראש הכנסת מיקי לוי? פגש אותי בפרוזדור יושב-ראש הכנסת הנוכחי, חבר הכנסת מן המניין אז, אני בא ללחוץ את ידו ואומר לו: אדוני, שלום. הוא אומר לי: אני לא לוחץ יד לבוגדים. יושב-ראש הכנסת. כמעט, רוב כחול לבן סימנו אותי כבוגד.

בארבע מערכות הבחירות זה הייתי אני. לימים, בני גנץ נכנס לממשלה. קראו לו בוגד. עכשיו יש לנו ראש ממשלה עם שישה מנדטים. הוא פתאום אביר. אני לא בעד להשתמש בביטויים האלה, "בוגדים" ואחרים,

אדוני היושב-ראש, תרשה לי רק לסיים, משפט אחרון.

אז על יושרה: ככל שאנחנו רוצים להיות מנהיגי ציבור, מן הצדק הוא שתהיה לנו יושרה פנימית. הרי אם היה צריך להקים ממשלה, יועז הנדל וצביקה האוזר יכלו להקים את הממשלה כבר אז. אז מה נשתנה שהם גם מצביעים יחד עם המשותפת וגם נמנעים יחד עם המשותפת ויושבים עם רע"מ באותה ממשלה?

תודה, חבר הכנסת גדי יברקן. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני אמשיך בפינתנו הנוסטלגית, אמירות של חברי ממשלת הריפוי, שינוי,

לגבי החוק הנורבגי. עצרתי במיקי לוי, ואני ממשיך עם שרת האנרגיה קארין אלהרר: "זה חוק ישראבלוף. אם הייתם מוותרים על מספר שרים היו יותר חברי כנסת. אתם שוב משנים חוקי-יסוד בשביל סידור עבודה. תחוקקו את זה, אבל בהוראת שעה, ואל תמשיכו להתעלל בחוקי-יסוד". עכשיו, כשאתם משנים את זה, זה גם יהיה בהוראת שעה או שתמשיכו עם חוק-יסוד?

הכנסת יאיר גולן: "כדי לממש שחיתות ציבורית אנחנו רומסים חוקי-יסוד. אין שום דיון מהותי, הכול קומבינה. אנחנו מעבירים חוקים ציניים ומיותרים במסווה של סדרי שלטון תקינים. לצערי, כנסת ישראל נמצאת בשפל של כל הזמנים, כי מה שאנחנו עושים כאן ייזכר לדיראון עולם". וכמובן הוספת: החוק הנורבגי הוא הוכחה ניצחת להשחתת המערכת הפוליטית שלנו. אז מה זה אומר עליך עכשיו? והוא ממשיך: "בעידן שבו אזרחים נאנקים תחת עולו של משבר כלכלי קשה, היה אפשר לצפות למינימום דוגמה אישית של נבחרי ציבור". אז איפה הדוגמה האישית שלך, חבר הכנסת גולן, שאתם לא עושים את אותו הדבר, אתם מכפילים את חברי הכנסת בנורבגי? חבר הכנסת יבגני סובה: "יש תועלת אחת בחוק הנורבגי, תלמידי ישראל ידעו שיש מדינה כזו נורבגיה. למה לבזבז למעלה מ-100 מיליון שקלים, אזרחי ישראל לא יסלחו לכם על המהלך הזה". אז הם כבר יודעים שיש את המדינה הזאת. למה לעשות את זה לא 15 אלא 30, בנורבגי? סגן שר החוץ, חברי עידן רול: "אם אתם עסוקים בחקיקה למען עצמכם במקום לעסוק בחקיקה של רווחה, זאת ממשלה מנותקת". אז אתם מנותקים? לא מנותקים?

שר הבריאות ניצן הורוביץ: "החוק הנורבגי, קומבינה של מיליונים על עוד ג'ובים לממשלה המנופחת הזאת". שרת התחבורה מרב מיכאלי: "הצבעתי נגד החוק הנורבגי. כשמקצצים תקנים בביטוח הלאומי ושירות התעסוקה בשביל לממן ממשלה מנופחת, לא מעבירים חוק שיביא עוד הוצאות על עוד חברות וחברי כנסת". האם מרב מיכאלי גם עכשיו תצביע נגד החוק הנורבגי? תודה. שר המשפטים, השר גדעון סער, יסכם את הדיון.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. אני מודה שלא התכוונתי להשיב בתום הדיון כמקובל, עד למשמע הדברים היפים של חברנו חבר הכנסת אופיר כץ. אני מודה, ואני מקווה שזה לא יזיק לו היום בתנועתו, שאני גם מחבב אותו, וזה בסדר. אני, אין לי שום ציטוט נגד החוק הנורבגי, אבל למה בכל זאת בחרתי להשיב? כי תראה, חבר הכנסת אופיר כץ,

שעליו אנחנו הולכים להצביע עכשיו בקריאה ראשונה הוא חוק שהביאה הממשלה בראשות נתניהו, הממשלה השלושים-וארבע, לאישור הכנסת, באותו עיקרון חשוב שלפיו ניתן לרצות עונש מאסר עד תשעה חודשים בעבודות שירות. זו סוגיה חברתית מאוד חשובה. אתה ואני לא היינו פה ב-2018 כשחבריך לסיעה ולאופוזיציה הצביעו בעד הצעת החוק הטובה הזאת, אבל מטרידה אותי המחשבה שמא עכשיו נתניהו וחבריו לממשלה יצביעו נגד החוק שהם הביאו לכנסת לחוקק. יש בזה משהו מוזר, יש בזה משהו תמוה. הממשלה באה ומבקשת את אמון הציבור על יסוד הדברים הטובים שהיא עושה, מהלכים, חקיקה ואז היא מצביעה נגד כל אותם הדברים. ההפתעה שלי קצת התמתנה כשראיתי הבוקר במו עיניי את החלטת הממשלה מ-8 ביוני, לפני 13 יום, 14, כי כבר עברנו את חצות, שאישרה את החוק בנושא איחוד משפחות וביקשה מהכנסת לאשר אותו, אותו חוק שעכשיו סיעת הליכוד וסיעות האופוזיציה מתנגדות לו. ועל כך אמר ינאי המלך לשלומציון המלכה: אל תתייראי מן הפרושים ולא מן הצדוקים אלא מן הצבועים, העושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס.

תודה לשר גדעון סער. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו נצביע על הצעת חוק העונשין.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 133, הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"א 2021, בקריאה הראשונה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 133, הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"א 2021, לדיון בוועדה המסדרת נתקבלה. אוקיי. הצעת חוק העונשין, בעד, 55, נגד,

הוראת שעה)

(הארכת תוקף) עוברת בקריאה ראשונה, ומועברת, מכיוון שאין ועדת החוקה, חוק ומשפט היא עוברת לוועדה המסדרת לקביעת ועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

ובמיוחד על שגרת החיים הרגילה, הפתוחה והחופשית שקיימת בתוך המדינה. בימים האחרונים אנחנו עדים לכמה אירועי הדבקה בנגיף הקורונה, בבנימינה, במודיעין, במקומות אחרים. בהובלת ראש הממשלה כינסנו אתמול דיון מיוחד עם בכירי משרד הבריאות, התחבורה, המל"ל, החינוך, לצורך הערכת מצב. בדיון הוחלט על נקיטת כמה צעדים מיידיים. קודם כול אנחנו מרחיבים את מערך הבדיקות בנתב"ג בצורה משמעותית. התורים הארוכים כבר התקצרו, אבל זה לא מספיק. צריך לקצר אותם בצורה טובה יותר ובעיקר להיערך לעומס הצפוי בנתב"ג בחודשי הקיץ. במשרד הבריאות נדאג להכשיר צוותים נוספים כדי שמספר עמדות הבדיקה יגדל באופן משמעותי. במקביל, נקבל שטח נוסף בנתב"ג לטובת הגדלת מערך הבדיקות, ורשות שדות התעופה ומשרד התחבורה פועלים איתנו במרץ לפתרון הסוגיה הזאת בהקדם. בעניין המתרחש בנתב"ג, שמעתי שבממשלה הקודמת היו קשיים בשיתופי הפעולה בין המשרדים הרלוונטיים.

כולנו יחד בסירה הזאת, וכך נמשיך להתנהל. סיכמנו, שרת התחבורה מרב מיכאלי ואני, על שיתוף פעולה הדוק בין משרדי הבריאות והתחבורה. התיאום הזה יאפשר לנו לייעל את העבודה בשטח, להתגבר על פרצות בפיקוח על היוצאים והשבים מחו"ל ולמנוע עומסים ותורים ארוכים. שבוע, שבוע, להרוס, נשתף פעולה גם עם משרדי האוצר, הפנים והחוץ בכל הנושאים המחייבים את הסיוע שלהם. חבריי השרים ואני נעבוד זה לצד זה בניהול האתגרים, תוך תכלול והובלה לאומית של ראש הממשלה ומשרדו. בנוגע ליציאת ישראלים למדינות מסוכנות, התברר לנו כי האיסור לטוס למדינות האלה שנקבע בממשלה הקודמת לא כלל שום מנגנון אכיפה, שום קנס, שום דבר, זאת אומרת, כל אחד שרצה לטוס למדינה מסוכנת פשוט עלה על מטוס,

נסע בלי שום סנקציה. גם בתקנות זה לא מופיע. הוועדות, בהובלת ראש הממשלה קיבלנו אמש החלטות חשובות. תודה, חבר הכנסת מלכיאלי. היו ועדות, היה, חבר הכנסת מלכיאלי,

מחמירה בשדה התעופה על מי שיטוס למדינות מסוכנות שבהן תחלואת הקורונה גבוהה מאוד, כרגע בתקנות יש שש מדינות כאלה, תוך הטלת קנסות גבוהים על מי שיפרו את ההוראות ויסכנו את בריאות האזרחים. המרחב הציבורי שלנו בישראל פתוח, המסכות הוסרו, הינה, אנחנו יושבים כאן כולנו, אבל צריך לזכור שהמצב הטוב בארץ שונה מהמצב בשאר העולם, ואנחנו חייבים לשמור על שגרת החיים הטובים, שהושגה במאמץ רב, ולעשות את זה ביחד, על ידי

לעשות כל מה שצריך כדי שלא יתפשטו חלילה בישראל וריאנטים, מוטציות, שעלולים להביא לגל תחלואה נוסף. ולכן אנחנו ננקוט צעדים מחמירים כדי לפקח על נתב"ג, לנהל את מקרי התחלואה במוקדי ההתפרצות ולשמור על בריאות הציבור. אבל לצד זאת, ואני פונה פה לכל החברים, גם לתקשורת, לכל הגורמים הציבוריים, אין צורך לייצר לחץ מיותר. אנחנו ננהל את המצב במקצועיות ובשיקול דעת. כדי שנצליח במשימה הזאת יידרש שיתוף פעולה של כולנו, כי לצד האכיפה, כמו שאתם יודעים, נדרשת גם אחריות אישית של כל אחד ואחת, ובעיקר של חולים מאומתים ושל החייבים בבידוד. כמעט כל מקרי ההדבקה האחרונים שאנחנו רואים בימים האחרונים הם תוצאה של הפרת הבידודים. אף אחד מאיתנו לא רוצה לפגוע בבריאות הקרובים לו או לגרום להדבקה שתפגע בבריאות ובפרנסה של שכניו, אדוני היושב-ראש, פשוט רעש, את עצמי אני לא שומע. אני מבקש ממי שעומד לתפוס את מקומו. בבקשה, שקט במליאה. השר שטרן, בבקשה.

בבקשה להמשיך. אני מבטיח להיות שקוף לחלוטין בכל החלטה ולשתף אתכם במידע שעומד לרשותנו. אני מבקש באמת מכל אזרחי ישראל: כדי לשמור על נתוני תחלואה נמוכים וכדי שנוכל להמשיך לשמור על השגרה פה בישראל, צריך להקפיד לקיים את ההנחיות. בשום פנים ואופן לא לטוס למדינות האסורות, ומעל הכול, מי שחייב בבידוד, שלא יסכן את סביבתו ופשוט יישאר בבית ויקפיד על זה. עכשיו לעניין החוק שעומד כאן לפנינו. זאת הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, הארכת תוקף. החוק הזה נחקק ביולי האחרון, לפני כמעט שנה, זה החוק שאמרת שהוא חוק פשיסטי? על החוק הזה אמרת שהוא חוק פשיסטי?

לצערנו, הממשלה הקודמת לא דאגה להסדר חלופי ולא הביאה חוק חדש. לכן, בגלל לחץ הזמנים ובגלל העובדה שהתקנות בנתב"ג בנושא כניסה ויציאה לישראל, חבר הכנסת מקלב, תודה. שב, בבקשה.

זה החוק שאמרת שהוא חוק פשיסטי, חבר הכנסת מקלב,

בבקשה.

אתה יודע זאת היטב, כי היית סגן שר התחבורה, תרבות השקרים זה

שיקרת, חברת הכנסת קטי, תודה.

שהתקנות על נתב"ג, שבוע, שבוע אחד ניהלתם את המדינה, כבר הרסתם את הכול.

חבר הכנסת קרעי, שב.

תאמין לי, אני רק נהנה כשאתה צועק. אתה רק גורם לי קורת רוח. שר הבריאות, בבקשה. היות שהתקנות על נתב"ג לגבי הכניסה והיציאה,

תלויות בחוק הזה ונובעות ממנו,

זה חוק מסגרת שלעצמו אין בו שום

תשאל אותו במשרד הבריאות מה עשו, הבנתי.

חבר הכנסת מקלב, בבקשה שקט.

מאחר שהחוק מאפשר תשתית משפטית להטלת הגבלות שונות הוא נחקק כהוראת שעה, עד 30 ביוני 2021, שזה עוד כמה ימים, והוארך עד 6 ביולי,

הדרך לעשות את זה היא באמצעות הארכת חוק המסגרת. אני מדגיש שוב: הוא כשלעצמו אינו מפעיל ולו הגבלה אחת, אלא רק הוא הבסיס החוקי להתקנת תקנות שונות.

זה לא סוד, זה לא סוד שהחוק הזה בעייתי. בוודאי, אני אמרתי את זה כאן. אני אמרתי את זה כאן, לא אמרת בעייתי, אמרת פשיסטי. תחזור על מה שאמרת. אמרת פשיסטי, זה הרבה יותר מבעייתי. וכמו רבים מיושבי הבית הזה גם אני ביקרתי אלמנטים רבים בחוק, תודה. תאפשרו לשר לסיים את דבריו. בבקשה. מה שרואים מכאן לא רואים משם.

המחוקקת והמפקחת על הממשלה. לכן הוחלט בישיבת הממשלה אתמול, לדמוקרטיה. זה מה שהוא אמר. כי בתוך ארבעה חודשים תגובש טיוטת חוק שתבטא איזונים נכונים יותר בין הגורמים השונים המוסמכים לקבל החלטות

שמענו, ואני לא רוצה להקריא לכם מה היה בטוקבקים. ואני שואל את עצמי: תגיד לי, יעקב, מה, אתה פסיכי? באמת הייתה לך קצת אופטימיות מהאנשים שיושבים כאן? אני אומר לכם, כן, הייתה לי ציפייה. מהתקשורת לא, אין לי ציפיות מהאולפנים, האולפנים מגויסים, חד-צדדיים, לא רואים בעיניים. אין להם בעיה לשקר במצח נחושה, להגדיר מחדש את מערכות היחסים עם החרדים.

אין עוולות יותר, אין ביקורות, הכול תקין פתאום. לשמוע פה את שר הבריאות עומד, מקריא,

אדוני היושב-ראש, באותות ובמופתים בנשיאות ניסית לשכנע אותנו: שרים חדשים, ייקח להם זמן ללמוד, וחקיקה והצעות לסדר-היום,

אני רואה שר בריאות שלא מבין באיזו מציאות הוא נמצא. הוא אשם, הוא ומשרדו, בהכנסת רבבות אנשים שבאו ממדינות אדומות נושאי נגיף ללא בקרה, ללא בדיקה, ללא אזיק, ללא בידוד. מפיצי מחלות. זוכרים על מי אמרתם מפיצי מחלות?

חוק פשיסטי, אמרת. אני אומר לכם, תאמינו לי, אם בקורונה ככה, אני מתחיל לפחד מה יהיה עם המדינה הזאת. מזל שלנו שהממשלה הקודמת, וראש הממשלה יחד עם שר הבריאות, וקבינט הקורונה האחראי, נתנו לנו קצת אשראי, כדי שנבלע את חוסר האחריות וההתנהלות, כפי שמתנהלת הממשלה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה. אני כיו"ר ועדת כלכלה קיימתי דיונים. הוא עומד פה,

ואומר שצריך, מייד אני מסיים, צריך כן לסיים, הוא אומר דברים גם לא נכונים. המדינה ידעה לעצור טיסות וידעה לעצור טסים.

וידענו לבודד. תודה רבה.

אני מודיע לכם, אין לנו את הפריבילגיה הזאת לשלם שכר לימוד עוד פעם. תודה רבה לחבר הכנסת מרגי. חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח. חבר הכנסת אשר, בבקשה.

חזק וברוך. בבקשה, מכובדי. רגע, תן לזה לעלות. אני לא מפעיל אפילו, אתה רואה, אני מחכה לך. אני רוצה לעשות חידון, חידון "היזהרו מן הצבועים" בחסות השר שדיבר קודם על "היזהרו מן הצבועים". אני ישבתי בוועדת החוקה, חוק ומשפט וניצן הורוביץ, אני מאוד מכבד אותו, אבל ישב,

ושתה לנו את הדם.

רגע, אל תפריעו לי.

מהתחלה, מיקי.

תנו לו לדבר. תן רגע. בבקשה שקט. אנחנו באים בסיבובית, אריה, לא הולכים ככה. פתחת לא טוב, מהתחלה. בבקשה. שלוש דקות. חבר הכנסת אשר, המשך בדבריך. הוא ישב שם, הוא ישב בוועדה ודיבר, זה שהוא ביקש, נגד החוק הזה שאנחנו כמעט חודשיים וחצי יום ולילה עבדנו עליו. הוצאנו חוק טוב, מאולץ, אבל טוב. אני מדבר על "היזהרו מן הצבועים", כבוד שר המשפטים. אז ניצן הורוביץ ישב פה ושכנע אותנו איך להעביר את החוק, כשבוועדה, כשאתה ישבת לידי, הוא דיבר על חוק פשיסטי, הוא דיבר על חוק בושה ויום שחור לדמוקרטיה. אבל בואו נעבור הלאה בהמשך החידון של הצבועים. יושבים כבר שעות, ראשי הממשלה, כדי למצוא את ההסדר איך לתפור את הנושא הזה של חוק האזרחות וזכות איחוד המשפחות. אותם אנשים יושבים ותופרים במחט עדינה את הדבר הזה. אותם אנשים שכמעט הבעירו את הבית הזה על חוק ההסדרה, אותם אנשים שהבעירו את הבית הזה על חוק המואזין, על חוק עונש מוות למחבלים, היום יושבים, "היזהרו מן הצבועים" 2. בואו נלך ל"היזהרו מן הצבועים" 3, החוק הנורבגי, החוק הכי מושחת בעולם. שוב, הייתי יושב-ראש הוועדה הזאת. לא רק אני, אתה יודע מה? מה הם עשו לאיתן גינזבורג כשהיה יושב-ראש, שהעביר את חוק הממשלה הפריטטית? שתו לו את הדם בקשית. ביזו אותו. ביזו אותו. "היזהרו מן הצבועים". אבל הכי גרוע, הכי גרוע, שאנחנו יושבים פה בכנסת ישראל וחברת קואליציה שלכם קמה ואומרת: אנחנו אוהבות להתבולל, ומקבלת ברכה מכבוד הרב הראשי הרב קריב, שהולך למנות את חברת הכנסת מראענה לרבה. הוא ייתן לה כיפה והיא תהיה רבה.

תתביישו. "היזהרו מן הצבועים".

כן, "היזהרו מן הצבועים". תודה רבה.

אני רוצה לומר עוד מילה אחת, אדוני היושב-ראש.

אני בסערת נפש.

אני אומר לכם, לחברי הדתי הלאומי, הציונות, אני כבר לא יודע איך לקרוא לכם, גם יוסף בורג וגם זרח ורהפטיג וגם זבולון המר, שלא היו אף פעם הנציגים שלנו, מתהפכים בקבר על מה שהם רואים עכשיו. בושה. "היזהרו מן הצבועים". תודה רבה לחבר הכנסת אשר. חברת הכנסת דיסטל,

חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש,

הממשלה הזאת באה למחוק את זהותה היהודית של מדינת ישראל. רוצים הוכחה? תקבלו. כבר את השבת הראשונה לקיומה הממשלה חיללה. את השבת הראשונה לקיומה של הממשלה היא כבר חיללה. דוברת משרד הבריאות ענת דניאלי לב פרסמה הודעה דחופה ביותר, ממש הודעה דרמטית, שלוש שעות וחצי לפני צאת השבת. מה חשוב לה להודיע לנו? ההודעה של הדוברות אומרת, ואני מצטט: משרד הבריאות מבהיר כי משלוח החיסונים שהועבר אתמול לרשות הפלסטינית היה תקין לחלוטין. "משרד הבריאות הפלסטיני קיבל לידיו חיסוני פייזר תקינים, במועדי תפוגה שהיו ידועים, מוסכמים ותואמים להסכם בין הצדדים. נדגיש" ממשיכה ההודעה, "כי החיסונים שהועברו לפלסטינים זהים מכל בחינה לחיסונים שניתנו בימים אלה לאזרחי מדינת ישראל. אנו תקווה כי מבצע החיסונים ברשות הפלסטינית יחל בהקדם".

אין ספק, זאת הודעה שהצילה רבבות של אנשים. לשכת העיתונות הממשלתית מנחה את הדוברים בשירות הציבורי שלא להוציא הודעות בשבת אלא אם כן מדובר בהצלת נפשות. כללי התקשי"ר קובעים במפורש שזה אסור. נראה לכם שהיא תעמוד לדין משמעתי על הדבר הזה, כאשר זו רוח המפקד? וכשאני אומר "רוח המפקד" אני לא מתכוון רק לשר הבריאות, הממונה על התחום, ניצן הורוביץ ממרצ, אני לא מתכוון אליו אלא למפקד שלכאורה מעליו, נפתלי בנט, שאולי השאיר את הכיפה מאחורי ראשו, אבל מזמן הסיר אותה מראשה ומליבה היהודי של מדינת ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת כסיף, איננו. חבר הכנסת רוטמן,

לבדוק מה הגישה הכנסת לבית המשפט העליון ואם הדבר שהוגש באמת משקף את המציאות. זו הזדמנות טובה, אדוני היושב-ראש, לחזור בך מהאמירה שלא תאפשר להגיש הצעות חוק פרטיות, וכך אולי, רטרואקטיבית, להכשיר את האמירה שנאמרה לבג"ץ בצורה לא נכונה. אני בהחלט אשמח אם תעשה זאת. אבל מעבר לנושא של הגבלת הצעות החוק הפרטיות, אני חושב, אני לא יודע אם להגיד, "האופנה החדשה" שהקואליציה מנסה לייצר כאן של הטלת הגבלות על האופוזיציה נובעת מחוסר ביטחון עצמי, אולי היא נובעת מהכרה בכך שהקואליציה איננה יציבה, שיש בה פגמים רבים. כי באמת, אני חושב, וזה מפתיע שדווקא מפלגה שעד עכשיו הייתה באופוזיציה, וכנראה בקרוב שוב תחזור לאופוזיציה, אינה מבינה את החשיבות של אופוזיציה מתפקדת. מכאן מגיעה שלילת הוועדות. ראיתי את ההסכם הקואליציוני שלכם שמונע ועדות מהאופוזיציה באופן שאין לו אח ורע, בניגוד לחוק-היסוד, בניגוד לנוהג בכנסת. גם ההגבלות על הצעות אי-אמון. כנראה אתם חוששים מהצעות אי-אמון, גם בדבר החדש שאנחנו גילינו בוועדה המסדרת, שפתאום הצעה לסדר-היום הפכה להיות דבר מהפכני, במקום שחברי כנסת יוכלו להציע הצעה לסדר-היום, לנמק אותה ולהסביר מה הדברים שצריך לדון בהם או שלא צריך לדון בהם. אני חושב שגם הנושא של פטור מחובת הנחה שאתם לא מוכנים להעניק לחוק-יסוד: ההגירה לישראל, חוק שאמור להיתמך על ידי, איך קרא לזה השר גנץ? המרכיבים הציוניים בקואליציה? אני פעם ראשונה שמעתי שיש כזה דבר קואליציה שיש בה מרכיבים לא ציוניים,

אנחנו שומעים המון דברים חדשים. אני הייתי בטוח שאתם תתמכו גם בפטור מחובת הנחה, גם באפשרות שנוכל להגיש הצעות לסדר-היום, גם באפשרות שנוכל להגיש הצעות חוק פרטיות, גם שיהיו ועדות לאופוזיציה, כפי שנהגו לכל אורך הזמנים, וזה מאוד מאוד מפתיע. האמת היא ששר המשפטים, שנמצא פה, גם ממנו הייתי מצפה שיגיד את דברו, כמישהו שלפחות במפלגתו אמור לייצג את ההדר הבית"רי, שאומר שהוא הולך בדרכו של בגין, שייסד את האופוזיציה בישראל, אפשר לומר, וידע לעמוד על זכויותיה. מאוד מאוד מצער שגם כאשר כבר חברי כנסת נאלצים,

לדעתי אין לזה הצדקה, אבל אני לא דן אדם, לפנות לבית המשפט, במקום שתנצלו את ההזדמנות לחזור בכם, במקום שתנצלו את ההזדמנות לאפשר לאופוזיציה לעשות את תפקידה, אתם מתבצרים בעמדותיכם, ואני מוטרד מכך מאוד. תודה רבה לחבר הכנסת רוטמן. חבר הכנסת פרוש, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני הייתי בטוח שמאחר שאנחנו שבוע מאז שהשביעו את חברי הממשלה, רק בשבוע עבר, נערוך פה היום בערב איזו מסיבה,

נרים כוסית לחיים, שבוע לממשלה החדשה, שבוע שהתנתקנו מביבי. אבל אני באמת לא מבין, אולי אפשר להסביר את זה, המספרים האלה שכל יום גדלים עוד ועוד, מכפילים את עצמם כפל-כפליים, כל יום עוד ועוד חולי קורונה, זו הסיבה שגם הממשלה מבינה שאי-אפשר לחגוג. אולי צריכים לקפל דגלים. ואני שואל: מה עושה שר בריאות, שבמשמרת הקצרצרה שלו, בשבוע, הינה, יש כל כך הרבה חולי קורונה? מה הוא אמור לעשות? איך הוא לא מתבייש? הוא, בשבוע שלו זה קרה. כאשר זה קרה בממשלה הקודמת, ידעתם מייד להאשים. מי האשם? הוא הרי מייצג יושרה, הוא הרי האדם ההגון, חלילה שום רבב אין עליו. איך הוא לא מתבייש? הוא שר הבריאות. נמצאים פה גב' רוזין, מוסי רז, קחו את שר הבריאות הזה, תנתקו אותו מהכיסא, שיתפטר. שבוע. שבוע, תראי מה שהוא עשה בשבוע, חורבן הוא עשה בשבוע. חברת הכנסת רוזין, תאפשרי לחבר הכנסת. איך אפשר לתת לו להמשיך ולהחזיק בתיק הזה, שר הבריאות? תראי מה שהוא עושה בשבוע. תיקחו אותו. אתם, חברי מרצ, אתם רוצים שיידבק אליכם הדבר הרע הזה? תיקחו אותו, תנתקו אותו מהכיסא, תושיבו אותו באופוזיציה. הוא עושה לכם בושות. הוא יוריד אתכם לתחתית של השורה של אלה שיושבים פה. תנתקו אותו מהכיסא.

שיתפטר. תודה רבה, חבר הכנסת פרוש.

חבר הכנסת פרוש.

חברת הכנסת רוזין, אתם רוצים לריב? לכו לאחור. סכנה, קחו אותו, חבר הכנסת פרוש, שב, בבקשה. תודה. תאפשר לחברך לסיעה. חברת הכנסת רוזין, מספיק. תודה. שר בריאות כזה, חבר הכנסת פרוש, שמענו, תודה. תודה. בבקשה, אייכלר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמעתי בחדשות הערב שראש הממשלה בנט, אלקין וחבריו הולכים לשבת עם מכובדנו מנסור עבאס למצוא פתרונות, פשרות, בעניין של הכנסת איחוד משפחות. אני חושב שסיעת מרצ צריכה לברך על זה, כי היא כבר שנים רבות טוענת שכל החוק הזה שמונע איחוד משפחות זאת גזענות גרידא. אין פה עניין ביטחוני ולא חשש ביטחוני, כי אפשר לבדוק כל אחד אם הוא באמת סכנה ביטחונית או לא. זאת פשוט גזענות. אז הינה, בנט הגיע להכרה שאתם צודקים, והוא הולך לעשות גשפטים,

איך אומרים את זה? עסקים, אינטריגות, קומבינות, קוראים לזה בעברית, עם מנסור עבאס כדי שהוא יתמוך באיסור איחוד משפחות. אני לא מאמין שעבאס, שהוא אדם ישר, וחבריו מהתנועה האסלאמית, אנשים דתיים, יסכימו לפשרות בעניין הזה, שהוא גזענות גרידא, לשיטתכם. ומה הזכיר לי העניין הזה, שמה רוצה עבאס, לפי הידיעה? שיעשו ועדת חריגים, זאת אומרת שבמקרים חריגים, הומניים, כן ייתנו. וזה הזכיר לי והרתיח אותי, הסיפור של ועדות החריגים, שנתנו למקרים הומניים להיכנס לישראל בשעת הקורונה, והיו מקרים באמת חריגים והייתה ועדת חריגים שלשר הפנים ולחבריו לא הייתה שום השפעה עליה. ומה עשתה התעמולה האנטישמית של ישראל ביתנו? החריגים באים. הראו תמונות של חרדים נוהרים לארץ, החריגים באים, היה כתוב. הפכנו לא רק לחרדים, גם לחריגים, ופתאום אנחנו שומעים שרוצים ועדה לענייני חריגים. אנחנו לעולם לא נסלח ולא נשכח, שנים רבות אנחנו נזכור: ממשלה בלי חרדים, החריגים באים ולהוביל את ילדינו במריצות למזבלה. אנחנו קוראים בפרשת השבוע, אדוני היושב-ראש, על בלעם הרשע, שנאלץ להגיד את האמת: "מי מנה עפר יעקב וּמִסְפָּר את רֹבַע ישראל"; "הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב". ובלעם אפילו רצה "תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו".

הוא הבין שהדרך לנצחיות עוברת דרך "מי מנה עפר יעקב" לא לספור את הילדים אלא ההפך. ו"מספר את רבע ישראל", כתוב שם ברש"י שהקדוש ברוך עומד ומביט על כל זרעון וזרעון, אולי יצא ממנו עוד יהודי,

צריך לברך על משפחות ברוכות ילדים, ובשעת הקורונה אמרו: אלה מפיצי מחלות, יש להם הרבה ילדים ולכן הם מפיצים מחלות. אני לא שמעתי שמישהו מציע לעשות גטו בבנימינה ולעשות גטו בשכונות מודיעין, שיש שם אנשים חולים, כי אנחנו מבינים, מה אשם החולה? למה עוד לסגור אותו? ובפרט שטענתי כל הזמן,

שהסגרים אינם תרופה. ברוך השם שזכינו לחיסונים, ובעזרת השם, אני מקווה שבזכות התפילות והחיסונים לא תתפרץ שוב מגפה, ויהיה שלום על ישראל.

אמן. תודה רבה. חבר הכנסת בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הערב אנחנו בסימן הרמת מסך, וכמה וכמה פעמים אמרנו: "היזהרו מן הצבועים". אני אזכיר עוד משהו אחד של "היזהרו מן הצבועים". אביה של אלה אור, עליה השלום, שנפטרה באסון נחל צפית, תקף הערב את מי שהיה שר החינוך באותו זמן, מר נפתלי בנט, שהתנגד נחרצות ובתוקף להקמת ועדת חקירה ממלכתית. הוא תמה ושאל

היה כל כך הלהט של מר בנט להקים ועדת חקירה ממלכתית לאסון מירון. ואמרתי פעם אחר פעם בתקשורת בימים האחרונים: אותם אלה שנפנפו, ההחלטה הראשונה של הממשלה, להקים ועדת חקירה ממלכתית, לא ביקרו בבית אחד, משפחה אחת. לא עניין אותם מה קורה לאותן משפחות. יש פה אנשים שטיפלו בתשלום הכסף לקבר של אותם הרוגים, לטפל במכון לרפואה משפטית עד כניסת השבת ולאחר מכן. ללוות את המשפחות. אותם אלה שהעלו את ההצעה ונפנפו, אפילו בית אחד לא ביקרו מכל אותם 45 הרוגים. זה נקרא צביעות. ושאלתי אם עדכנו את אותן משפחות שבהסכם הקואליציוני הראשון רשום הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ובהסכמים האחרים אומרים לאותן משפחות, לאותם יתומים: אנחנו שוללים לכם את הכסף שלכם, פוגעים לכם בכל המהות הרוחנית שלכם, אתם תשלמו יותר במעונות היום. האם גם בזה עדכנו את המשפחות או שרק מנפנפים? זה "היזהרו מן הצבועים". אז אני מבקש מאותם אנשים, באותו להט שאמרו להם "הקמנו ועדת חקירה ממלכתית" באמת תסתכלו בעיניים לאותן משפחות שאתם עכשיו הולכים לפגוע בהן סעיף אחר סעיף.

תודה רבה, חבר הכנסת בוסו. חבר הכנסת אורי מקלב, איננו. חבר הכנסת גפני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני שר המשפטים,

את הדיונים שמתקיימים כאן הלילה הזה לוקח מאוד ברצינות. ביקשתי עכשיו מהעוזר שלי להכין בדחיפות הצעת חוק שתוקם ועדת חקירה ממלכתית על האסון בצפית, מכיוון שאני שמעתי גם את האימא של אלה אור, זיכרונה לברכה,

שמתלוננת שהממשלה הזאת עושה ועדת חקירה ממלכתית על מירון והיא לא עושה על צפית, בגלל שבנט מתנגד. למה בנט מתנגד? או שבעד ועדת חקירה ממלכתית או שנגד. אם נגד, אז בשניהם, ואם בעד, אז בשניהם. אז אניח הצעת חוק, ויהיה מעניין לדעת כיצד יצביעו על זה חברי הכנסת. אני אצביע בעד. אבל אני מצטער שנהיה פה דבר לא רציני. אדוני יושב-ראש הכנסת, אתה היום היושב-ראש. האם יכול לעלות לכאן שר בממשלת ישראל, שר בריאות, ולבקש מאיתנו לתמוך בחוק שאך לפני זמן קצר הוא אמר שהוא חוק פשיסטי?

האיש אמר בהיותו חבר כנסת, לא שר, אומנם, אבל חבר כנסת, שהחוק הזה הוא חוק פשיסטי. אם הוא חוק פשיסטי, מה אתה מבקש מאיתנו שנצביע על חוק כזה? והוא חבר מרצ. ישבו שם חברי כנסת ממרצ אני לא רואה אותם עכשיו, ודיברו על העניין הזה. אני רוצה לומר לך, אנחנו יכולים לדון בעניין הזה, אתה יודע, בקלילות, אבל לנו, המציאות של השבוע האחרון עשתה משהו מבחינת ההרגשה. אני רוצה לשתף אתכם בעניין הזה. אנחנו עברנו שנה קשה מאוד. עברנו שנה קשה כמו כל עם ישראל, כמו כל העולם,

אבל עברנו שנה קשה כשקמנו בבוקר ושמענו את כל החדשות, שמי שאשם בהפצת המחלות זה הציבור החרדי. זה מה ששמענו. אני הלכתי לבית הכנסת להתפלל בחצר, לא התפללתי בבית הכנסת הרגיל. אנחנו כולנו הלכנו עם מסכות. אנחנו כולנו עשינו את כל מה שנדרש על ידי משרד הבריאות, עשינו את כל הדברים האלה. היו חריגים אצלנו כמו שהיו חריגים בכל המקומות, ראינו את התמונות בחוף תל אביב וממקומות נוספים, ביפו. ראינו.

אנחנו היינו האשמים. גפני, אני אשם בזה,

אני אשם בזה שאני לא אומר עכשיו שאחרי שנפתרה הקורונה, קורונה.

אחרי שנגמרה הקורונה, אני לא שומע. אחרי שנגמרה הקורונה, ועדת חקירה, ועדת חקירה. אותו דבר.

חבר הכנסת רייטן, חברת הכנסת רייטן, בבקשה, בבקשה. תודה.

חברת הכנסת רייטן, תיתני לחבר הכנסת גפני לסכם את דבריו. לא, אני רוצה רק להמשיך. אני אתן לך, אני אתן לך. חבר הכנסת אשר, אתה מפריע לחברך מהסיעה.

אנחנו לא אשמים בעניין הזה. אנחנו היינו צריכים להעביר שני דברים השבוע: האחד, שכשביבי היה ראש ממשלה ואנחנו היינו חלק מהקואליציה מיגרנו את הקורונה. רק עליתם לשלטון, רק הגיע שר בריאות כזה וראש ממשלה, שאני לא יודע איך הוא נרדם בלילה, פתאום הקורונה התפרצה שוב. בקושי שבוע אתם בשלטון.

דיברתם על זה שצריך לסגור את נתב"ג. מה עשיתם? כמה נכנסו עכשיו ממדינות מסוכנות? תודה, חבר הכנסת גפני. זה דבר אחד. אני מסיים.

והדבר השני, שאם היינו בני אדם נורמליים היינו צריכים להגיד היום, יעקב, תשמע טוב מה שאני אומר, אחרי זה נתווכח אנחנו, פינדרוס, היינו צריכים להגיד: החילונים מפיצים קורונה. הינה, בנימינה זה חילונים,

כמו שעשו לנו. מה אמרנו לנו? אנחנו שמרנו מכל משמר שלא להדביק ולא להידבק וילדים והכול, תודה. ואמרנו לנו: אתם, החרדים. תודה רבה, חבר הכנסת גפני. צריך להגיד להם: אתם, החילונים. תודה, תודה רבה לך. חברת הכנסת ברק, אינה נוכחת. חבר הכנסת פינדרוס? חבר הכנסת פינדרוס? חבר הכנסת פינדרוס? פינדרוס, אתה לא חייב אם אתה לא רוצה. מוותר. תודה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו. חבר הכנסת מעוז, בבקשה. הוא כבר דיבר שלוש פעמים היום.

חבר הכנסת יעקב. אם גם אתה רוצה לדבר אז תשב, בבקשה. אני מאוד מודה לך.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר קצת על השפה העברית.

סוף-סוף הגעת, השפה העברית היא שפה כל כך יפה, כל כך עשירה. למה לעוות אותה? אני אתן כמה דוגמאות.

אנחנו מקבלים מצד אחד מילה שהיא, אפר, ניקח לדוגמה את המילה אפר, נעשה חילוף אותיות, נקבל פאר, ניקח את המילה דוה, ד', ו', ה' בחילוף אותיות אנחנו מקבלים הוד, המילה נגע היא מילה שלילית, אבל בחילוף אותיות אנחנו מקבלים ענג. וניקח עוד מילה, בנט,

מילה שבה אני מגדיר את הממשלה הזאת, שכבוד השר הוא אחד מבכיריה: החרבה. ממשלת החרבה. בחילוף אותיות זה, אני תכף אגיע לחילוף האותיות, שזה הרחבה, אבל לפני כן אני קצת רוצה להרחיב על ההחרבה. אנחנו עומדים לפני שלושת השבועות שבהם אנחנו נתאבל על החורבן ועל ההחרבה, תודה. החרבת הזהות היהודית של המדינה, החרבת השפה העברית, החרבת הרבנות הראשית, החרבת המשילות והריבונות בנגב ובגליל. וכנגד זה, כמה פסוקים קצרים שמדבר על ההרחבה: "הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו", אומר הנביא, "אנכי ה' אלקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו"; "מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה"; "ארץ חמדה טובה ורחבה". לבסוף, מה יצחק אבינו אומר, הסיבה שהוא קורא לבאר "רחובות"? כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. אנחנו נמשיך להתרחב ולפרות בארץ כנגד ההחרבה, שחס וחלילה לא תצליחו לעשות.

תודה רבה, חבר הכנסת מעוז. חבר הכנסת אלחרומי, אינו נוכח. חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. יעקב, בלי ידיים. דנה ויס לא מרשה לנו עם תנועות ידיים. בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

ללפיד מותר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמעתי קודם גם את שר המשפטים, שמטיף לנו מה אמר ינאי המלך לשלומציון המלכה:

תפחדי לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים.

אל תפחדי. יש גם "אל תתייראי" ויש גם גרסה של "אל תפחדי". אתה תראה, תבדוק. אלא עושים מעשה זמרי ומקבלים שכר כפנחס. זה בפרשת השבוע, דודי, השבוע, השבת, פרשת חוקת. שמענו את שר הבריאות קודם, כן, מטיף לנו על החוק שהוא טען שהוא פשיסטי.

אנחנו גם נביא חוקים של שר המשפטים שהוא התנגד להם, חוקים שלו שהוא עוד מתנגד להם, והוא יעלה לכאן ויגיד: ינאי המלך אמר לשלומציון המלכה. זה גם יקרה בעוד שבוע, שבועיים. ולכן, אני רוצה לומר דבר כזה, רבותיי: החוצפה ועזות המצח שלכם מרקיעות שחקים. חבר הכנסת אשר. אתם עליתם לפה בקורונה,

בנט, בוודאי הורוביץ, האשמתם את ראש הממשלה שהוא הרג את אזרחי מדינת ישראל. כל שבוע הייתם עולים לפה, אומרים לו: השבוע, אל תפריע לי, חבר הכנסת קארה, בבקשה, בבקשה.

אתה באת לפה רק לפני כמה ימים, אז לכן, סמוך עליי כשאני יושב פה. שנתיים אני שומע אותם. כל שבוע עולים ומונים לראש הממשלה את ההרוגים, כמה אנשים הוא הרג השבוע בטיפולו בקורונה. כשהייתה דליפה בנתב"ג, הם הגישו הצעת אי-אמון, כמעט זעקו כולם. רק בשבוע שעבר שר הבריאות ושרת התחבורה לא בדקו איזה 1,000, 1,500 איש שנכנסו לארץ. אז לכן אני אומר להם: טלו קורה מבין עיניכם. קודם כול תראו את החוצפה, עזות המצח, מה עשיתם לנו כאן שנה שלמה, כל יום, כל יום, דרך אגב, כל הדוברים פה, כל הגוש הזה. כל יום. לכן, אדוני היושב-ראש תהיו ממלכתיים. דרך אגב, ממלכתית, לוכסן, זה שמאלני, פתח ביומן. שאלתי: מה זה ממלכתי? שמאל זה הממלכה. אנחנו לא ממלכתיים. אבל אני רוצה להזכיר ליושב-ראש, הבנתי מכמה חבר'ה שהוא לא הבין את מה שהקראתי קודם, שיש חשש שהוא לא שם לב: "חבורה של נוכלים, אין לי מילה אחרת להגיד לכם, נראה אתכם מוציאים אותי, "אתם אפסים"; "איזה חרפה אתם מביאים על הבית הזה, מי אמר את זה?

אתם חרפה ובושה"; "גועל נפש". תודה רבה, חבר הכנסת אמסלם. "אל תיגעו בי" רק שנייה, אני כבר מסיים, "תתביישו לכם. איך תסתכלו על המשפחות" והילדים שלכם, "בושה וחרפה. אין לכם אלוהים"; "תתביישו לכם"; "אני בז לכם".

יאיר לפיד: "איך אתה מדבר?" חבר הכנסת אמסלם,

זה היה בוועדה. זה נכון. אני מודה לך. תודה רבה לך.

תודה, אדוני היושב-ראש. אני כבר מחכה להצעות חוק שיגיעו, ולפני קריאה שנייה ושלישית, עם אלפי הסתייגויות, ואנחנו נשב כאן 10, 12 שעות. אני מחכה ללילות האלה. אדוני היושב-ראש, עזוב, הם עוד לא התאוששו מהלילה, האמת היא, זאת רק טעימה קטנה. אתה זוכר את השעות הארוכות שישב כאן היושב-ראש?

אנחנו נשבור את השיא שלו. אדוני היושב-ראש, תקציר: אנחנו כבר בפרק חמישי-שישי הערב. הממשלה המסוכנת הזאת למדינת ישראל, ראינו כמה היא מסוכנת, מסכנת את ביטחון המדינה, מוכרת את הכול. לא תשאיר כאן אבן על אבן לפני שהיא תיתן את הכול למנסור עבאס ולברית האחים המוסלמים שקמה בממשלה הזאת. גם את הביטחון, גם את ארץ ישראל וגם את היהדות, את הכול מכרתם. אבל אני רוצה לדבר באמת הפעם קצת לגופו של עניין, על חוק הקורונה הזה שניצב כאן בפנינו. איזה הסתה עלובה. איזה הסתה עלובה. חבר הכנסת גולן, תודה, תודה.

חבר הכנסת גולן, חבר הכנסת גולן, תיתן לחבר הכנסת לסיים את דבריו. תודה.

אתה הדמות שבדיוק מתחברת למשל יותם. אתה יודע מה היה במשל יותם, חבר הכנסת גולן? או שרק לזהות תהליכים אתה יודע. חבר הכנסת גולן, די. הלוך הלכו העצים, הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך. הלוך הלכו העצים למשוך עליהם מלך. הלכו לזית, הלכו לגפן, הלכו לתאנה, הם היו עצים עסוקים, שירתו את הציבור שלהם. בסוף הלכו אל האטד,

בלי שורשים,

אין לו בסיס,

אמרו לו: בוא תהיה אתה מלך עלינו. אמר להם: אני מוכן לבוא, אבל אם אתם לא תשמעו לי, תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. חבר הכנסת גולן, זאת הממשלה שהקמתם עליכם, ממשלה שאטד עומד בראשה. אין לו בסיס, אין לו שורשים. בגנבת קולות של הציבור שלו הקים איתכם את הממשלה הזאת. וכאשר הממשלה הזאת מביאה לנו את החוק הזה של הארכת תקנות הקורונה, אני עומד פשוט נדהם. אני שומע בישיבות הממשלה את אותה אנרכיסטית, אנרכיסטית כמוך, חבר הכנסת גולן, אותה אנרכיסטית שהביאה עלינו את הגלים של הקורונה בהתנגדות לעובדות שמשרד הבריאות מציג לה, והיא עוד ממשיכה בעזות מצח לשבת בתוך הממשלה, להתנגד לצעדים ההכרחיים שצריכים להיעשות, והיא גורמת לכם להיראות רופסים, להיראות חלשים. אז עם ממשלה כזאת, שמתנהלת בצורה כזאת, ועם דמויות כאלה שנמצאות בקבינט ובממשלה, שמקבלות החלטות חשובות כאלה, אנחנו לא יכולים להצביע ולתת לכם סמכויות להמשיך ולהחזיק את מדינת ישראל כבני ערובה. תודה רבה לחבר הכנסת קרעי. חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי הנכבדים, שמחתי לשמוע ששר הבריאות בביקורו הראשון ילך לבקר בבית חולים אברבנאל, בית חולי לבריאות הנפש. כן, אני יודעת שאולי לחבריכם כבר נמאס, אבל אני לא אפסיק ואני אמשיך לדבר על בריאות הנפש עד שיקרה פה שינוי. אני רוצה להקריא לכם התכתבות קצרה מתוך קבוצת ווטסאפ של הורים למתמודדים. מי פגע בהם היום? תתפלא, תתפלא. אני אתן לך רשימה אחר כך, אבל בוא תשמע. בוא תשמע, מרגי. אימא של מתמודד כותבת: בשבוע שעבר כתבתי בקבוצה שבני בהתקף פסיכוטי בשל מחלת הסכיזופרניה. חלק מכם הציעו לי לאשפז אותו, כך היא כותבת להורים האחרים. הבן מסרב ולכן לא יכולה לאשפז בהסכמה. פניתי לפסיכיאטר המחוזי. תיארתי בפניו את המצב. הוא אמר שעל פניו המצב הזה מצריך אשפוז, אך ללא חוות דעת, אין הוא יכול להורות על אשפוז. מהיכן לי חוות הדעת?

הילד משתולל ואף אחד לא עוזר לי. היום בבוקר הוא נעצר, היא מספרת. השכנים התלוננו על הצעקות. המשטרה הגיעה. בנס זה לא הסתיים באסון. הביאו אותו בפני שופט, השופט שלח אותו לבדיקה פסיכיאטרית, וכך הוא עבר לבית חולים בנס ציונה. הבדיקה שנעשתה לו הייתה מאוד מאוד קצרה, לא בחנו אותו לאורך זמן, עשר דקות שיחה וזהו, ואז הבן שלי הצליח לתעתע ברופא והרופא קבע באופן נחרץ שאין צורך באשפוז, שהוא בסדר. האימא שואלת: הוא בסדר? איך, לעזאזל, סליחה על הביטוי, הוא בסדר? אנחנו מותשים, היא כותבת, אני ובעלי. הילד שלנו בהתקף פסיכוטי,

הילד חולה וכרגע הוא במעצר. אני מתוסכלת מהמצב המביך הזה, מההשפלה. הוא בסדר? אני חווה איתו כל יום חוויות הזויות. אני נמצאת איתו שעות, וללא השכלה רפואית אני מבינה שהוא לא בסדר, שהוא בהתקף פסיכוטי קשה. אבל הרופא מחליט לא לאשפז אותו ולשלוח אותו חזרה למעצר, את בני חסר הישע. חבריי חברי הכנסת, כבוד יושב-ראש הכנסת, לא מדובר במקרה בודד. אימא אחרת משיבה לה: איזה דבר זה? לא נתפס. חוצפה, חוסר אחריות. גם אצל הבן שלי זה היה כך,

הוא נזרק לכלא לשבוע ימים ורק אז נשלח להסתכלות. שם זיהו מייד שהוא בהתקף,

אוי, מה עברנו. אל תוותרי. נפלת על רופא לא טוב. שושי, אימא נוספת, מעירה: חבר שלנו שהוא שוטר סיפר לי שהוא עצמו היה שותף בשבוע האחרון ל-15 סיפורים דומים, כן, שמעתם טוב, 15 סיפורים דומים. הוא וחברו נענו לקריאת משפחה אחת עם ילד שמתמודד במצב פסיכוטי כלשהו, וכאשר הצליחו להביאו להסתכלות אצל פסיכיאטר, הבחור שוחרר שוב מסיבות שונות. השוטר אמר להם, אמר לנו, שלדעתו זה מחוסר מקום ומשאבים במחלקות הפסיכיאטריות. מי שמשלם בסוף את המחיר הן המשפחות שנשארות ללא מענה. גם לנו, כך כתבה האימא השלישית,

הלוואי שיימצא פתרון. חבריי חברי הכנסת, אני יודעת שהשעה מאוחרת, אבל בכל זאת. חברי יושב-ראש הכנסת, לא אמשיך להקריא לכם את כל ההתכתבות הענפה בקבוצה פשוט לא חילקתי לכם טישו, אבל המרגיז ביותר הוא שאפשר למנוע את הסבל הזה. ממשלה חדשה קמה, לא שאני בעדה. אני לא יכול לעצור אותך, אבל בבקשה, מפאת החשיבות של הסיפור. הינה, אני מסיימת, ממש כמה מילים אחרונות.

תרימו את הכפפה: תגדילו את תקציבי בריאות הנפש, תדאגו לרצף טיפולי שיקומי, תדאגו לצוותי משבר.

שר הבריאות לא נמצא פה,

אל תשאיר את בריאות הנפש בתחתית סולם העדיפויות. תודה רבה. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני חושש, אדוני היושב-ראש,

בשעה המאוחרת הזאת, לא זוכר טוב או משהו. אני לא מבין. אולי יוכל חבר הכנסת יאיר גולן לסייע בידי. חבר הכנסת גולן, אם אינני טועה, אתה עמדת על הדוכן הזה לא כל כך מזמן, רק לפני כמה חודשים, ונשאת כאן נאומים שלמים על כמה כושל הטיפול בקורונה, על כמה חמורות הצעות החוק כמו החוק הזה שמביאה לכאן ממשלת ישראל כדי להיאבק בנגיף, עד כמה הדברים האלה מיותרים, עד כמה הם פוגעים בזכויות האזרח, עד כמה הם פוגעים בזכויות האדם, עד כמה יכולים להיות פתרונות הרבה יותר טובים, הרבה יותר מידתיים, כמו שאתם אוהבים לקרוא לזה.

למרות שהשעה 01:45. עתה מגיעה ממשלה חדשה. איך אמרתם? ממשלת שינוי. ומה עושה ממשלת השינוי? תסתכלו, פשוט לא ייאמן. ביום הראשון שהיא מביאה לכאן חקיקה היא מאריכה תוקף של אותם חוקים שהיא התנגדה להם כל הזמן. נכון, חבר הכנסת גולן? הכול אמת. אני לא טועה בכלום. הינה, אני מזמין אותך על חשבון הזמן שלי. תקן אותי אם אני טועה. אני לא טועה, נכון? אז יש אחת משתי אפשרויות, רק אחת משתי אפשרויות, חבר הכנסת גולן: או שכל הנאומים הקודמים שלכם וכל ההתקפות שלכם נגד החוק הזה וחוקים אחרים שהעברנו וכל המאבק שניהלתם, היו פייק אחד גדול, לא אמיתי, כי אתם עמדתם על הדוכן הזה, ואתה באופן אישי, וידעתם שאנחנו עושים את הדבר הנכון. למה, רגע, אני אסביר לך. אבל אמרתם לציבור משהו אחר, ופגעתם וחיבלתם במאבק שאנחנו ניהלנו נגד הנגיף. זו אפשרות אחת. אני לא מעלה אותה על דעתי. אז אולי יש אפשרות שנייה, חבר הכנסת גולן, שאתם, איך אומרים? או לא מבינים את מה שהבאתם הנה או שאולי מה שרואים עכשיו מכאן לא רואים משם. יכול להיות שבתוך שבוע פתאום הבנתם שמה שהממשלה הקודמת עשתה היה בכלל פעולות מצוינות? שהיו לה הישגים אדירים והיא עשתה דברים חשובים? עכשיו אני אומר לך, חבר הכנסת קריב, אם אתם חושבים שאפשר לרמות את הציבור בצורה הזאת ואז לבוא הנה ולצפות שאנחנו ניתן לכם גיבוי להונאה הזאת,

הקמתם ממשלה בהונאה, בקולות גנובים, בהטעיה של הציבור, בהולכת שולל, והדבר הזה, אל תצפה לרגע שיקבל מאיתנו לגיטימציה.

ולכן אני קורא לכם: לפחות דבר אחד, תגלו גרם של הגינות. תודו. תודו שהטעיתם את הציבור, תודו שאנחנו עשינו את הדברים הנכונים, תתנצלו בפני ראש הממשלה נתניהו ובפני הממשלה המצוינת שהוא הוביל.

תודה רבה לחבר הכנסת לוין. חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת ניר אורבך, אני

לדבר אליך. אני אשמח אם תשב. אני אודה לך, אודה לך מאוד מאוד אם תשב. אני רוצה לספר סיפור אישי. אדוני היושב-ראש, סליחה שלא פניתי אליך קודם. בבקשה, חבר הכנסת מרגי. בבקשה, חברת הכנסת סטרוק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לספר סיפור אישי, וברשותכם אפנה בעיקר לחבר הכנסת ניר אורבך, אבל כולכם, כדאי שתשמעו. אני רוצה לספר מה קרה לי ביום שבו אתה, אדוני היושב-ראש, נבחרת ליושב-ראש הכנסת וחבר הכנסת נפתלי בנט נבחר להיות ראש ממשלה והממשלה הזאת קמה כשהיא נשענת על רע"מ. חברת הכנסת סילמן, אני ביקשתי בפעם הקודמת, ואני אשמח אם הפעם את תואילי להקשיב לי. אני אשמח. אני חושבת שזה לא ראוי שאת לא מקשיבה. האירוע הזה היה, חברים, אור לד' בתמוז. אצלנו במשפחה ד' בתמוז הוא תאריך מכונן, כי ביום הזה אנחנו כמשפחה נכנסנו למשפחת נפגעי הטרור. ביום הזה, ד' בתמוז, הבן שלי דוד, שהיה רק בן שבע וחצי, עמד על מדרגות הבית, המדרגות אצלנו הן חיצוניות, הוא עמד לרדת לשחק בחוץ אחרי שסיים שיעורי בית, וצלף ערבי כיוון אליו את הנשק מהגבעה שממול. מחבל ערבי, ילד קטן בן שבע וחצי, הוא ראה בדיוק על מי הוא יורה, הוא ירה לו כדור בחזה. אני, חברים, הייתי בזמן הזה פה, בכנסת. הייתי בדיוק בחדר סיעת ש"ס, אז הסיעות היו בקומה חמש, ונתתי שיחה לסיעה על המצב הקשה שהיה בחברון, ותוך כדי השיחה כל הזמן הזה היו ביפרים, הביפר מצפצף,

מצפצף, והטלפון מצלצל ואני סוגרת, היו אז טלפונים שנסגרים ככה,

ואני אומרת לעצמי: משהו לא בסדר, קרה משהו לא בסדר. אני מסיימת את השיחה, פותחת את הטלפון והביפר ורואה שבחברון נפצע ילד בן שבע וחצי מירי, ואני אומרת: וואי, יש לי ילד בן שבע וחצי. ואכן, זה היה הילד שלי. הילד הובהל לבית החולים. אני נעזרתי בשירותי קצין הכנסת, והסיעו אותי מהר לבית החולים לראות אותו ולהיות אותו. היום, ברוך השם, הוא הבריא, הוא אבא לשני ילדים חמודים, הוא שירת בצבא, ברוך השם.

ניר, הדבר הזה פקד אותנו פעמים נוספות. בפעם השנייה שזה קרה לנו, אני אספר לכם, תן לי קצת, זה סיפור, אני עמדתי להיכנס לפגישה חשובה. עליתי הביתה לקחת ניירות ומסמכים לפגישה מאוד חשובה במשרדים. אני עולה הביתה, לוקחת את הניירות, עומדת לרדת, והביפר מצפצף. מודיעים שהיה פיגוע בצומת זיף ונפצע תינוק בן 16 חודשים. אני אומרת: אלוקים אדירים, תינוק בן 16 חודשים

אני לוקחת את התהילים, מתחילה להגיד תהילים, תינוק בן 16 חודשים, צריכים להגיד עליו תהילים. אני אומרת תהילים, ותוך כדי עוד פעם הביפר מצפצף: לא תינוק בן 16 חודשים,

זה נער בן 16. אני אומרת לעצמי: נער בן 16, הוא יסתדר. אני סוגרת את התהילים, לוקחת את המסמכים, יורדת למשרד, אני באיחור גדול לפגישה, אני אומרת למזכירה: יש לי פגישה מאוד חשובה, אני כבר באיחור. אף אחד לא נכנס להפריע לי. אף אחד לא מפריע לי.

סוגרת את הדלת, יושבת עם היהודי שישבתי אתו לפגישה, ותוך כדי זה דופקים בדלת, ואני אומרת: לא. שוב דופקים בדלת, ואני שוב אומרת: לא.

נכנס הרב הלל הורוביץ, ואני אומרת לו: הלל, אמרתי שאף אחד לא מפריע לי. והוא אומר לי: נכון, אורית, אבל מרדכי נפצע. אני עוד אומרת לו: איזה מרדכי? לא קלטתי שזה הבן שלי, אתם מבינים? כי אמרתי לעצמי, זה כמו שאתה אומר: תרמתי כבר במשרד, אז אני לא אתרום בבית, אנחנו כבר שילמנו, כבר יש לנו פצוע אחד, אז מה פתאום שיהיה עוד אחד? מרדכי גם, ברוך השם, הוא נפצע קשה מאוד, היה נס גדול, הוא נותח ועברנו תקופה קשה, וברוך השם גם הוא היום בסדר, אבל עברנו תקופה מאוד קשה. הפעם השלישית הייתה כשהבן שלי יצחק הלך לחלק צ'ופרים לחיילים. הגיע מחבל והתחיל לדקור את אחד החיילים. החייל נופל על הרצפה, המחבל עליו, והחייל השני ברח.

בידיים חשופות, מתנפל על המחבל,

בקיצור, עברנו את זה שלוש פעמים, חברים. ולמה אני אומרת את זה? אני יושבת במליאה בד' בתמוז, שאמרתי שמבחינתנו זה תאריך מכונן, מבחינת המשפחה שלנו, שלוש פעמים עברנו את הדבר הזה, אני רואה את החברים הכי טובים שלי, החברים הכי טובים שלי, מקימים ממשלה שנשענת על תומכי מחבלים. אני דומעת ואני בוכה ואני אומרת: איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות, ניר? איך זה יכול להיות שאתם הקמתם ממשלה שנשענת על מחבלים, על תומכי מחבלים? איך עשיתם את זה? איך אתם עושים את זה? איך אתם יושבים עם זה? איך אתם נותנים למחבלים להמשיך ולפגוע גם בחברים שלנו בשמעון הצדיק? איך אתם עושים את הדבר הזה? חברת הכנסת סטרוק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, שאפשרת לי.

באמת מרגש. אנחנו מודים לך. חברת הכנסת לוי אבקסיס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, נורא קשה לעלות אחרי אורית סטרוק. נורא קשה לעלות אחרי הסיפורים האלה וההבנה שיש פה אוכלוסייה שלמה שמשלמת יום-יום על הזכות שלנו לחיות פה בארץ הזאת. אני אספר לכם על בניה פרץ. בניה, נער בן 18, הבן של בת דודה שלי, בחור צעיר, יפה תואר, ספורטאי, הולך לעשות מכינה לקראת הגיוס שלו לצבא. כולו רוח נתינה. נמצא בטרמפיאדה בצומת תפוח ביחד עם שני חברים שלו, אתם זוכרים את הסיפור, לא מזמן. מחבל מפגע פגע בו ובחברים שלו, ואנשים לא יודעים את הסיפור שאחר כך: אחד נרצח, צעיר מדי, תמים מדי, פרח של ההורים שלו, השני יצא בחיים, אבל אף אחד לא יודע איך הוא יצא בחיים,

המדהים הזה, הילד שכל-כולו רוצה לתרום לחברה ולעשות טוב למדינה, היום משותק מהצוואר ומטה, לא יכול להזיז את ידיו, לא יכול להרגיש את אימא שלו שמלטפת אותו. הוא אפילו לא יודע שחבר שלו נפטר. הוא בשיקום היום, ואומרים לנו לא לגלות לו שחברו כבר לא בן החיים. לי קשה לראות את זה, כי יש לי ילדה בגילו. אני מכירה אותו, זה באמת ילד יפה תואר וילד טוב. מישהו יודע איזה חיים יהיו לו? מישהו יודע איך הוא ימשיך הלאה כשהחברים שלו יתגייסו לצבא והוא רואה אותם מקימים בית וילדים? אני מאוד מקווה שזה יהיה גם חלק מהעתיד שלו, אבל בן 18 שגם לנשום לבד כבר לא יכול. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. עכשיו, אורית, את הצפת לי את זה, ואני מנסה לחשוב מה גורם לאנשים לזרוק את האני-מאמין שלהם, את הערכים שעליהם גדלו. אני אגיד לכם מה: אנשים שלא מחוברים לשורשים היהודיים שלהם, שלא מחוברים למורשת שלנו, להיסטוריה של העם היהודי, הם לא מאמינים בחזקה שלנו ובזכות שלנו על הארץ הזאת, לכן תמיד יהיו להם ייסורי מצפון שהם גזלו ממישהו משהו. כי אם הם לא מאמינים בתורת ישראל, אז הם לא מאמינים בהבטחת האלוקים לאבותינו על הזכות שלנו על ארץ ישראל, על היישוב פה. מבחינתם זה סיפור, אולי אגדה אורבנית שעוברת מדור לדור. האנשים האלה, שמרגישים שהם גזלו למישהו אחר, רוצים כל הזמן לפצות אותם. בפיצוי הזה הם יוותרו על חלקי ארץ, הם יוותרו על תקציבים שאמורים להגיע לטיפול בילדים, בשכונות, בפריפריה. הם יוותרו כדי לכסות את המצפון שלהם, כי הם לא מאמינים שיש לנו זכות פה.

אבל נורא מעניין שהרצון הזה שלהם לפצות את מי שמבחינתם גזלו להם את הארץ נסגר בשערי הקיבוץ, נסגר בשערי העסי, נסגר בבריכת גורדון, שנזכירכם, כאשר חבר הכנסת בן ארי, שהיה פה, הביא לשם את הפליטים, אותם יפי נפש שדיברו על הזכויות שלהם ברחו מהבריכה. אבל בזה זה לא נגמר. תבינו כמה הם גזענים.

אדוני, אתה יודע מה הם עשו?

הם החליפו את כל המים בבריכה התל אביבית שלהם כי עובדים זרים, או פליטים, תקראו להם, שחו. לא אני שונאת, אתם השונאים, וכשאתם מחליפים מים כי בן אדם שחור שחה במים שלכם, אתם בזויים. תודה רבה. חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת אורית סטרוק, ריגשת. פשוט ניכרים דברי אמת, במובן הפשוט ביותר שלהם. אני אתחבר לדברים ואומר שנוסחת החיים, נוסחת הקיום של העם היהודי נקבעה כבר לפני הרבה מאוד שנים: "ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי" הנביא חוזר על זה פעמיים, מכיוון שזה לא דבר פשוט. בוודאי ובוודאי מאז קום המדינה, אולי נאמר עוד קודם לכן, מאז ראשית ימי הציונות, אחזנו בנוסחת החיים הזאת בנחישות גדולה ומינפנו כל אבל וכל משבר לצמיחה ולחיזוק האחיזה שלנו בארץ ישראל אל מול אויבינו, שמנסים להחליש את האחיזה הזאת. לפני בערך שמונה שנים נרצח בצומת תפוח אביתר בורובסקי, השם ייקום דמו, ואז, לראשונה, עלו לשטח אסטרטגי, חשוב,

משמעותי, שמייצר חיץ, אני לא איכנס עכשיו לכל המיפויים הטופוגרפיים, קצת מזרחית לצומת תפוח. ממש לאחרונה, לפני קצת יותר מחודש וחצי, נרצח באותו המקום יהודה גואטה, השם ייקום דמו, בפיגוע ירי, היה שם גם עוד פצוע אנוש, קשה, נשלח לו מכאן, כמובן, בשם כולנו, רפואה שלמה, וחודשה ההתיישבות באביתר. יש היום באביתר 50 ומשהו משפחות, ויש כמעט 70 משפחות שמחכות לקליטה. במבצע אדיר, מתרומות פרטיות, סללו כבישים והביאו מים וחשמל ובנו קרוואנים ומבנים, ועומד שם היום יישוב לכל דבר ועניין, תשובה ציונית הולמת, והמושג הזה איננו שחוק. "ואמר לך בדמיך חיי". היישוב אביתר יושב על אדמות מדינה.

כתוצאה מרשלנות ארוכת שנים, הליך הסקר, אבל כבוד שר הפנים לשעבר, הליך הסקר הוא טכני לחלוטין, הוא מברר,

הוא לא מגדיר את המציאות. ברירת המחדל ברוב שיטות המקרקעין במדינות המתוקנות, וכך גם בדין החל ביהודה ושומרון, היא שהקרקע היא של הריבון, היא אדמת מדינה. יישובים כמו אביתר, בצד השני צצים כמו פטריות אחרי הגשם. מי שנוסע בכבישי יהודה ושומרון ורואה את ההשתלטות הערבית על השטחים הפתוחים, זה דבר הזוי, מי שנוסע בכבישי הנגב, מי שנוסע בכבישי הצפון. שמעתי את יושב-ראש מפלגתך, אדוני היושב-ראש,

אומר היום שהצבא החליט. אתה יודע כמה אלפי צווי הריסה הצבא הוציא ביהודה ושומרון? אתה יודע כמה עשרות אלפי צווי הריסה יש בפזורה הבדואית בנגב ואצל הערבים בצפון, בשטחים פתוחים? בשמורות טבע? בבקשה לסיים. אז שלטון החוק, כשנוח, מנפנפים בו. והדבר שהכי חמור בעיניי, ממש עוד משפט אחד, שבכתב דחיית ההשגה, שחתום עליו אלוף הפיקוד,

זה הרי חותמת גומי ליועמ"שים, יש שם פסקה מזעזעת: מכיוון שהערבים באזור מפעילים טרור והפגנות והצתות והפרות סדר, אז זה גורם לפגיעה בביטחון ולהפרת הסדר הציבורי. ולכן מה? אז אתה היית אומר, כמפקד מחוז ירושלים: נראה לפורעים מה זה ונמגר את הטרור.

אז אנחנו נהרוס את אביתר, כי הפורעים הערבים זורקים שם אבנים כל יום. והיום עשו שם צעדת לפידים שנראית כמו ה-KKK. נורא ואיום. זו כניעה לטרור ואלימות. זה מבחנה הראשון של ממשלת ה"עשר מעלות ימינה". ראש המכשלה אמר את זה אין-ספור פעמים. זה המבחן: האם היישוב הזה יוסדר ויישאר במקומו, כי "ואמר לך בדמיך חיי" ואותנו הטרור לא ינצח, או שאנחנו נכנעים לטרור ומכניסים את תומכיו עמוק עמוק אל תוך הממשלה?

תודה רבה, חבר הכנסת סמוטריץ'. חבר הכנסת ארבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, לצערי הרב נאלצתי בכאב גדול ובקושי רב לפנות לקבלת סעד מבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ על החלטה שערורייתית שלך, אדוני היושב-ראש, ללא סמכות וללא קבלת הסכמה של חברי הנשיאות,

על מניעת חקיקה מחברי הכנסת של הקואליציה ושל האופוזיציה, כולם ללא יוצא מן הכלל, למשך חודש ימים,

התהליך הזה נעשה ללא הצבעה במליאת נשיאות הכנסת. לא הייתה הצבעה, כן הוצג מצג שלפיו בכנסות הקודמות היה איזשהו נוהג כזה. הנוהג הזה בכנסות הקודמות היה בהסכמה הן של חברי הקואליציה והן של חברי האופוזיציה. החלטה שכזאת היא לא בסמכותך. בתשובה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ שהגישה הכנסת היום, הכנסת שיקרה לבית המשפט. מגיעה יועצת משפטית מטעם הכנסת, שהיא הזרוע הארוכה שלך, בשליחותך, ומוסרת עובדות כוזבות לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. ביזוי בית המשפט. חמור מאוד. ולא פחות חמור מכך, שיתוק של עבודה פרלמנטרית של חברי כנסת שלא מסכימים איתך. אתה לא יושב-ראש סיעת יש עתיד, אתה יושב-ראש הכנסת. בשנייה שאתה יושב על הכיסא הזה, אתה צריך ללבוש ממלכתיות. אתה צריך להבין את גודל התפקיד, אדוני. אני מאוד מוקיר ומכבד אותך, אבל נראה לי שאימתו של יאיר לפיד עליך. הגיע הזמן שתבין שאתה לא מייצג את הסיעה, אתה מייצג את כלל חברי הכנסת. ואם אין הסכמה של חברי האופוזיציה, אתה צריך לבוא ולומר: ראשי הקואליציה,

תתעכבו, חברי האופוזיציה, תגישו הצעות חוק. נעלה לכאן, ויתכבדו השרים המכובדים לשבת כמה שעות במליאה עד שימולא הנורבגי בעוד עשרות ג'ובים. ישבו כאן ויצביעו נגד או בעד. התהליך הזה הוא תהליך לא תקין, התהליך שמשקרים לבית המשפט הוא תהליך לא תקין. אני הודעתי גם היום לבית המשפט, וציטטתי מהפרוטוקול אמירות של היושב-ראש עצמו, שהודיע לבית המשפט:

אין החלטה כזאת, אחרי שלפרוטוקול הוא אומר שיש החלטה כזאת. לשקר לנו? אה, פוליטיקאים, אבל לשקר לבג"ץ?

אדוני היושב-ראש, לעשות איתך הסכם, נשארו לי 20 שניות: תבוא ותודיע כאן לפרוטוקול שביום רביעי השבוע נוכל להעלות הצעות חוק פרטיות, ואני מושך את העתירה עוד הלילה.

תודה רבה. אני רק הייתי מציע לא להגיד על עובדי הכנסת "משקרים", אבל זאת זכותך. זאת זכותך. תודה רבה לחבר הכנסת ארבל. חבר הכנסת קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חוק הקורונה, מודה ומתוודה שהיה לי חלק משמעותי בחקיקתו. אבל אני רוצה לדבר על הצביעות של הקואליציה. אני זוכר איך בתקופת הקורונה של השנה האחרונה, כשאנחנו בקואליציה דאז נלחמנו לטובת בריאות עם ישראל, אותם אנשים שהיום קוראים להעביר את החוק עשו הכול כדי לפגוע ביכולת שלנו כממשלה לתפקד ולהילחם בקורונה. זה פשוט מדהים אותי שברגע שהדברים התהפכו, אז עכשיו אותו חוק של רודנות או אני לא יודע מה,

מגישים אותו ועובדים איתו. ואני אגיד לכם לגבי הצביעות הזאת, אני רוצה לעשות עם זה אנלוגיה גם לנושא של איחוד המשפחות. בחוק איחוד משפחות אומרים שני השקרנים הכי גדולים בבית הזה, בנט ושקד:

תצביעו איתנו, אופוזיציה, זה חוק לטובת מדינת ישראל. איך יכול להיות שלא?

אחרי שהם הבינו שאנחנו לא הולכים להיות השמיכה שלהם שתפתור להם את הבעיות עם מנסור עבאס וחבורת רע"מ, אנחנו לא הולכים להיות אלה שאת כל חוקי השמאל יעבירו נגדנו, כי זאת קואליציה, וכשיש חוק ימין שהם לא יכולים להעביר בקואליציה, הם יבואו אלינו: תנו לנו גב, אני אומר לכם בצורה הכי ברורה: הממשלה הרעה הזאת, אנחנו נילחם בה בכל הכוח. אתם הייתם צבועים בכל מה שעשיתם בקורונה, ואפילו עכשיו, בחוק איחוד משפחות, תראו כמה צבועים אתם. הרי אנחנו רוצים להביא את חוק-יסוד: ההגירה, לפתור את הבעיות. יש לכם את כל הגוש שלנו שתומך. צריך רק שמונה חברי כנסת ציונים בקואליציה ואז החוק יעבור,

מה שעושים שני השקרנים, בנט ושקד, שהטעו את כל ציבור המצביעים שלהם, ששיקרו ללא הרף בכל ההבטחות שלהם, הם הולכים עכשיו למנסור עבאס.

אולי הם בישיבת המשך, כי אולי בישיבה הקודמת הם לא שילמו לו מספיק. הם הולכים אליו, מתחננים: מה אנחנו יכולים, איך לרצות אותך? מה עוד לא קיבלת וניתן לך? רק אל תתנגדו, אולי רק תימנעו, ואז בוא, נשלם גם למשותפת. זו רשת הביטחון שלכם. בחרתם במשותפת להיות רשת הביטחון שלכם. אנחנו נילחם בממשלה הרעה הזאת. לא ניתן לכם לפעול במשרדים בניגוד לאידיאולוגיה של הימין שאותה מכרתם. לצערי, אני אפילו לא רואה פה אחד או אחת מאותן מפלגות כביכול-ימין, שמכרו את כל האידיאולוגיה רק בשביל כיסא, שיקרו לבוחרים שלהן, שיקרו לעם ישראל, ובעזרת נכלוליות ושקר קיבלו את הכיסאות פה, סביב השולחן הזה. תודה רבה, חבר הכנסת קיש. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. בפעם הבאה נבוא אליך עם זר פרחים. תגיד, אתה מקשיב לעצמך, אופוזיציה, נשמה, מה, חברת הכנסת שטרית, תודה. בבקשה.

היושב-ראש, חבר הכנסת מרגי. חברת הכנסת שטרית, את מפריעה לחבר הכנסת אזולאי.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, כמעט בוקר טוב. חברת הכנסת מראענה, תודה רבה שנכנסת לשמוע את דבריי. תודה. ראיתי שהיית עד עכשיו בחוץ.

מזל שאנחנו נמצאים בירושלים ולא בזיכרון, כי את זיכרון רצית להשמיד. אז טוב שאנחנו בירושלים, לפחות יש לך מקום עבודה. אני אגיד לכם משהו, קצת מהפרשה האחרונה, "זאת חֻקת התורה". נשאלת השאלה: מה זה "זאת חֻקת התורה", טעמה שאין נגלה? ואז שואלים: יש טעם שנגלה וטעם שלא נגלה? מה העניין?

למה הדבר דומה?

לאדם שדכן שהיה בעיירה, והיה שם רב העיירה, אדם מכובד, שהיה לו בן להשיא. הוא חיפש כלה טובה, כלה נאה, חיפש כלה טובה, נאה וחסודה לבן שלו, ולא מצא. השדכן, שהיה לו אומץ, אמר: תראה, יש בעיירה איזה אדם שהוא שיכור, פוחז. יש לו בת מיוחדת, כלה נאה וחסודה אמיתית, אבל מי יעז לבוא ולהציע את זה לרב?

אמר השדכן: אני מתעסק עם שידוכים, אני אלך ואציע את זה לרב. ישב עם הרב והציע לו את השידוך הזה. והרב, שהיה רב שידע מה הוא רוצה מעצמו, אמר: אוקיי, אם אלה החתן והכלה, אני מוכן לקחת את הכלה הזאת. לאחר ימים נישאו, ואז בא אבי הכלה ורואה שהאבא של החתן לא מדבר איתו.

תראה, לקחת אותי מחותן. למה אתה לא מדבר איתי? הוא אומר לו: אתה צריך להבין דבר אחד, עצם זה שלקחתי אותך, אתה צריך לחשוב למה. אתה שואל גם למה אני לא מדבר איתך? וזה התירוץ שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לפעמים. יש חוקים, יש דברים שאנחנו לא מבינים. עצם זה שהוא לקח אותנו, אנחנו צריכים עוד לשאול שאלות איזה טעם נגלה ואיזה טעם לא נגלה? וכשאני מסתכל, אנחנו רואים פה שיש כאלה שבאים ומטיפים לנו מוסר מה זה יהדות, אם אנחנו בעלי בית על היהדות. לנו יש תורה אחת. יש את הרפורמים שמנסים להיכנס לנו פה ושם. הם צריכים להבין: עצם זה שהם נמצאים פה, הם צריכים להגיד לנו תודה רבה שהם לא חוזרים לשם, לארצות הברית.

תודה רבה לחבר הכנסת אזולאי. חבר הכנסת בן צור, בבקשה. אין שר במליאה. אין שר במליאה. לעצור את הכול. יש שרה במליאה והכול בסדר.

היא יכולה לשבת היכן שהיא רוצה. לא, לא, היא שרה, והיא תשב היכן שהיא רוצה. שלוש דקות לזכותך, בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת בן צור. היא תשב היכן שהיא רוצה.

בבקשה, חבר הכנסת בן צור.

היושב-ראש. הבנתי. אני מבקש לתת לחבר הכנסת בן צור לשאת את דבריו. שלוש דקות מהתחלה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום ישבתי בפרסה עם חברים מסיעת רע"מ, הינה, מאזן פה. אני רוצה לומר לכם שהם אנשים נחמדים. הם אמרו: תלמדו מאיתנו, תראו באיזו מהירות,

אנחנו מקבלים את כל מה שאנחנו רוצים. הם ישבו בישיבה על החוק שרוצים להגיש עכשיו ואמרו להם: תשמעו, אנחנו נסדר לכם שתקבלו אפשרות לרישיון נהיגה, תקבלו אפשרות לביטוח לאומי, תקבלו אפשרות כזאת. פתאום נודע להם שאת כל הדברים האלה, שר הפנים, יושב-ראש תנועת ש"ס, עשה כבר לפני חמש שנים, ואז פתאום התפוצצה הישיבה. אבל אני אומר להם: תשמעו, קיבלתם כל כך הרבה כסף. הם אומרים: אוקיי, אבל בינתיים הכול על הנייר, ואנחנו נבדוק, וברגע שנגמור את הכסף, כבר אין לנו התחייבויות. אז אני רוצה לומר לכם שפגשתי שני אזרחים ישראלים, ערבים ישראלים, באיזה בית מאפה ביום שישי. הם אומרים לי: תשמע, אתם, היהודים, אין לכם שכל. אמרתי לו: למה אין לנו שכל? והם אומרים, אחד נהג אגד ואחד מסדר את המוצרים של טרה ברמי לוי. נהג אגד אומר: יש לי בית בלי משכנתה באבו גוש, שווה שלוש מיליון דולר.

אני ספרתי, אבל אני ספרתי.

והשני, יש לו בית במזרח ירושלים ששווה מיליון דולר. הוא אומר: תסתכל ותראה כמה אתם, היהודים, בלי שכל. ועכשיו, זה כסף קטן. הינה, מנסור עבאס קיבל חצי מיליארד שקל לבזבוזים, לעשות בהם מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה הוא יעשה בכסף הזה. תארו לכם שעכשיו זה היה מגיע לאחת מהסיעות החרדיות בכנסת,

בג"צים, ופונים, ועיתונות, ותקשורת, וסחטנים, ומה יהיה. ואם היו אומרים, אפילו בתוכנית חומש, 53 מיליארד שקל, מנסור עבאס התגאה פה ואמר: לא 50, 53 מיליארד שקל, אפילו שזה לחמש שנים, איזו מהומה הייתה יוצאת בכל המדינה על השודדים ששודדים את הקופה הציבורית, ופה אין פוצה פה ומצפצף.

אני מסיים, משפט סיום, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לומר לכם, חבריי, שקניית שלטון כזאת בכל כך הרבה כסף, לו הייתה במקום אחר, היה שומו שמיים.

תודה רבה. חבר הכנסת יברקן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מאמין שכאנשי ציבור,

אם אנחנו טועים, צריך גם להגיד סליחה בפני אנשים שטעינו כלפיהם. עכשיו, חבר הכנסת מוסי רז, אני רוצה להתנצל בפניך על כך שבפעם הקודמת אמרתי פה משהו, שיושב-ראש המפלגה שלך תומך בהעמדת חיילי צה"ל לדין בהאג ושגם אתה תומך בהעמדת חיילים לדין בהאג ועוד כמה דברים. אז אני קודם כול מתנצל. אתה לא אמרת את זה, ומי שאמר את זה זה מישהו אחר. זה, 1. הנושא השני, כל פעם שאני עולה למליאה אני מסתובב ומוודא שדגלי ישראל עומדים, כי אולי שרת התחבורה תבקש להוריד גם את הדגלים האלה פה. אז אני כל הזמן מנסה להסתכל, כי הבנתי שנהגי האוטובוס לא יכולים לתלות את דגל ישראל באוטובוס,

הם יקבלו קנס של 2,700 שקל,

אני מקווה שזה פייק ניוז. לפחות זה רץ ברשתות. ראיתי את זה. בסדר. עכשיו תראו, מילא זה, אני ראיתי שהממשלה הזאת הולכת לחוקק מה שנקרא תחבורה ציבורית בשבת. אוי, אם זה יקרה, זה יהיה נורא ואיום. תחבורה ציבורית בשבת.

אני רוצה לספר לכם סיפור על שבת, ואני מסיים כאן. מה מפריע לך? תחליט, תחבורה או שבת? אני אספר לך מה מפריע לי. אני אספר לך סיפור. הזמן שלך נגמר. כי את בזבזת לי אותו. תקשיבי לי. שעת סיפור. אדוני היושב-ראש, תגן עליי. בבקשה להמשיך. בבקשה לא להפריע לו. תודה רבה. סיפורה של שבת. תקבל עוד חצי דקה. אני זוכר, בתור ילד, שבאתיופיה אסרו השלטונות הנוצריים לערוך שוק ביום שלישי, שזה יום השוק שאנחנו קבענו, היהודים, יחד עם כל הסובבים. כדי להתנכל ליהודים אמרו ששוק יהיה רק ביום שבת. המנהיגות הרוחנית, הקייסים, הלכו לשלטונות ואמרו: אנחנו לא יכולים, אנחנו שומרים שבת. אמרו להם: תקשיבו, מי שיבוא ביום שלישי, סחורתו תוחרם, ומי שיבוא לקנות ייקנס. אז היהודים אמרו: אנחנו לא הולכים ביום שבת ולא ביום שלישי אלא מוכרים בינינו, בין היהודים ובין המוסלמים,

יהודים ימכרו רק למוסלמים וליהודים ולא לנוצרים. בתוך חודש הכלכלה נחרבה בכל האזור, כי מי שהחזיק במחרשה, בנפחות, באריגה, בכלי בית, היו יהודים בעלי מלאכה.

תוך חודש השלטונות באו אל הקייסים ואמרו להם: אנחנו מתנצלים, מחזירים, השוק ביום שלישי ולא בשבת. תודה רבה.

חבר הכנסת יברקן,

וזו זכותו של העם היהודי במדינת ישראל לכבד את הספרים שלו. חבר הכנסת יברקן, תודה.

חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה.

אני מבקש שקט. חבר הכנסת בוסו, בבקשה. בבקשה שקט. אני מבקש שקט. תודה. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אין לי ספק שאלפים מבין צופי ערוץ הכנסת עכשיו שואלים את עצמם מה אנחנו עושים כאן. יושבים כאן אנשים רציניים, מהקואליציה, מהאופוזיציה, יש כאן יושב-ראש, אנשים צועקים, מה הם עושים כאן? אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים כאן יען כי אנחנו נמצאים כאן. באנו לכאן בשביל להיות פה של העם, אותו עם שהממשלה הזאת מתעלמת ממנו. אדוני ראש הממשלה יאיר לפיד, אנחנו באנו לכאן, ראש הממשלה לפיד, באנו לכאן בשעה המאוחרת הזאת בשביל לומר לעם שאותם הסכמים קואליציוניים שאתה חתמת עליהם, הסתכלנו עליהם וחיפשנו בהם מילה אחת מההסכמים הקואליציוניים שש"ס חתמה עליהם לא לפני הרבה שנים, מילה על הפריפריה, תחבורה ציבורית, לא בשבת אלא הנחה בתחבורה הציבורית, הנחה במחיר המים. אתה יודע, אדוני ראש הממשלה, כשאריה דרעי נכנס להיות שר הפריפריה, עד אז היו כללים מאוד ברורים מהי פריפריה. ניסיתי לראות את ההעתק-הדבק אצלכם בהסכמים הקואליציוניים. לא מצאתי שום דבר, שום בשורה לקואליציה. ואז אני רואה את נפתלי, שמכנס מסיבת עיתונאים, והוא אומר משפט מדהים: נתחיל ליזום. הסבלנות אזלה, יש לנו תפיסה חדשה. אני שואל אותך, מר לפיד, אדוני ראש הממשלה: כשאתה תרצה ללכת לארצות הברית ולומר משהו, וראש הממשלה נפתלי, זה לא ימצא חן בעיניו, האם יהיה לו אומץ להתקשר אליך ולומר לך: זה לא מתאים, זו לא מדיניות הממשלה? הרי לא תענה לו בטלפון. אנחנו באנו לכאן כאופוזיציה לומר לכם, בקואליציה: אתם שמונה ראשי סיעות, ארבעה ראשי ממשלה, ואין אמון בין אחד לשני, אין בשורה חברתית אחת שיוצאת מהממשלה הזאת.

שאין לכם אמון אחד בשני,

וגם אמרת, וגם האמנתי לך: אחיי החרדים, אנחנו נדאג לכם, נשמור עליכם מהעסקנים החרדים. שבוע של ממשלה, ואז אחת מהשרות אצלך בממשלה מספרת על התחבורה הציבורית בשבת, אחרי זה זנדברג, שרה נוספת, מספרת לנו שהיא רוצה שנשים חרדיות, חלילה, הדבר הפשוט ביותר שיתאים להן, לרחוץ כמו שהן רוצות, גם זה לא יתאים להן.

אני שואל את עצמי,

ראש הממשלה: האם כשאתה אמרת שתדאג לנו, הציבור החרדי, התכוונת שנחמן שי ילך ויגיד בכל מקום,

שיש שלושה זרמים ביהדות? אנחנו לא צריכים את העזרה שלכם אם זאת העזרה, לא להפריע לו. לא צריכים סעד מכם אם זה הסעד שאנחנו מקבלים מכם.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסיים. תודה רבה.

לא לעזור לי. לא לעזור לי. בבקשה.

די, מספיק.

תודה רבה.

שאנחנו פה מעריצים את היכולות שלכם.

לקחתם בן אדם עם שישה מנדטים, נטול כל ציבור מאחוריו, תודה.

הפכתם אותו לראש ממשלה, נתתם לו שיירה של אאודי בכביש 1 בשביל שישאלו מי זה,

חבר הכנסת מלכיאלי. ובלבד להדיח את נתניהו מבלפור.

תודה רבה לחבר הכנסת מלכיאלי. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. חברי הקואליציה, אני מסתדר היטב, נראה לי.

לא, תאמינו לי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

ראיתי היום את ההודעות החגיגיות בתקשורת על הביקור ההיסטורי של שר החוץ הטרי יאיר לפיד, חבר הכנסת סובה, בבקשה לתת לחבר הכנסת כץ. חבר הכנסת סובה, בבקשה.

בבקשה. מהתחלה? אני אוסיף לך. ראיתי היום את ההודעות החגיגיות בתקשורת על הביקור ההיסטורי של שר החוץ הטרי יאיר לפיד, השר הישראלי הראשון שהגיע לביקור רשמי באיחוד האמירויות. כולם נרגשים ונרעשים מהביקור, ואני שמח ומאחל לך שתצליח ולא תהרוס את מה שנתניהו בנה. גם ראש הממשלה בנט מיהר לברך, אותו בנט שלפני חודשים בודדים אמר שלא ימליך,

יתפקד לצד, מתחת או מאחורי יאיר לפיד,

הגדיל לעשות וחתם על מסמך אל מול המצלמות, שמגבה את הבטחותיו. מעניין איך יסביר ראש הממשלה בנט לאמירתים את דרכו של שותפו שר החוץ. מהי דרכו, אתם שואלים. הסכם השלום ההיסטורי שהביא נתניהו הגיע לפה, למליאה. ביום החג הזה הצביעו 80 חברי כנסת בעדו. היה חבר כנסת בעל תפקיד ממלכתי שהגיע למליאה, ובמקום לברך תקף את נתניהו וברח בלי להצביע. תופתעו לגלות שזה לפיד, שר החוץ שלנו, שנוסע לייצג אותנו בביקור החגיגי וההיסטורי שכולנו מברכים עליו. מעניין איך יסבירו בנט ולפיד לאמירתים שזה בכלל היה בגלל נתניהו, בגלל זה לפיד לא הצביע, בגלל שהוא הביא את זה, אבל עכשיו, חיבוקים, לחיצות ידיים מול המצלמות. שר החוץ של מדינת ישראל שם פוליטיקה לפני יחסי החוץ של מדינת ישראל. אתם קולטים? הוא נוסע כשר חוץ למדינה שהוא לא הצביע בעד הסכם השלום איתה. אבל מסתבר שכל זה היסטוריה רחוקה. האמירות והמלחמות שיאיר לפיד נלחם נזרקות לצד לטובת שלטון, ג'ובים ותארים.

אתם בלי בושה רוכבים על הישגים לא שלכם, ואפילו לא הייתה לכם את היושרה המינימלית לפרגן ולהודות לנתניהו.

אני ממליץ לך לראות את נתניהו כראש האופוזיציה בדיון על הסכם השלום עם ירדן שרבין הביא. היית צריך לראות את נתניהו עומד פה,

מגבה ומצביע בעד. הצביעות שלכם, השקרים שלכם, הפחדנות שלכם, הכול נחשף פה. אני מניח שלא העליתם על דעתכם לעולם שתגיעו לשלטון,

זה לא היה אמור לקרות ללא הונאת המאה של נפתלי בנט, אחרת אני לא רואה איך הרשיתם לעצמכם להתבטא בצורה כזאת. אבל הפופוליזם הזול שלכם חוזר לנגוס בכם. אתם תיפלו,

תודה רבה, חבר הכנסת כץ. חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה. אחרון הדוברים.

חבריי חברי הכנסת, רציתי לדבר איתכם על איך היו קמות ממשלות בישראל מאז קום המדינה. אז הן היו קמות על אידיאולוגיה משותפת, על ערכים זהים, על גישה דומה, אבל זו הפעם הראשונה, צריך לומר את זה, מאז קום המדינה, זו הפעם הראשונה מאז קום המדינה שממשלה קמה על מכנה משותף שונה. המכנה המשותף שהביא להקמת הממשלה הזאת הוא שנאה,

שנאה למי שהוביל את ישראל 12 שנה בהצלחה רבה, בנימין נתניהו, שנאה לחרדים, שהחליטו להקדיש את חייהם למען הקדוש ברוך הוא, שנאה לכל מי שהחליט לחשוב אחרת מכם, לנו בימין. ועצוב לראות איך שתי מפלגות שחרתו על דגלן אידיאולוגיה וערכים ימניים נותנות יד להקמת הממשלה הרעה הזאת, ממשלת השמאל הרעה הזאת. אבל מה שהכי בולט בעיניי, חבריי חברי הכנסת, זו הצביעות, כי את האידיאולוגיה אפשר לשים בצד בשם האופורטוניזם, ואת הערכים, מה זה רלוונטי כשאתה יכול להיות ראש ממשלה כשאין ציבור מאחוריך? ואת היושרה, נו, באמת, מי זקוק ליושרה כשהתקשורת מגבה אותך באופן עיוור? ואנחנו רואים כיצד התקשורת עוסקת באופוזיציה במקום לעסוק בממשלה, שכל הסמכויות והעוצמה נמצאות בידיים שלה. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות על חוסר היושרה והצביעות של הממשלה הזאת שקמה. עשיתם חוק נורבגי, נורבגי?

חוק לא מוגבל, עם מספר גדול כל כך של אנשים. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מבקר,

זו ממשלת השינוי, לממשלת השינוי מותר לעשות ככל העולה על רוחה ואף אחד לא ידבר. הגבלתם חקיקה לחודש, הגבלתם אי-אמון, צמצמתם ועדות מטעם האופוזיציה, וכולם שותקים. תחזיר את הגלגל אחורה. אתם יודעים מה? על דבר אחד אני הכי מתפלא: מפלגות עם שישה מנדטים קיבלו אין-ספור תפקידים, אף אחד לא מדבר.

אם אנחנו היינו נותנים לש"ס את מה שהם נתנו לתקווה חדשה, חבר הכנסת זוהר. חבר הכנסת. אני מסיים.

החרדים סחטנים. אבל על תקווה חדשה אף אחד לא מדבר.

התקשורת עוטפת, מחבקת את ממשלת השינוי. תודה רבה לחבר הכנסת זוהר. אני מסיים את דבריי ואומר כך, משפט אחרון. מה שיקבע בסוף זו לא התקשורת, זה הציבור.

ואתם יודעים שאם נלך לבחירות, תודה רבה. הציבור כבר לא נשאר מאחוריכם. תודה רבה לחבר הכנסת זוהר. תודה רבה. יסכם שר המשפטים גדעון סער, בבקשה. בבקשה, שר המשפטים. הבנו, הבנו, חבר הכנסת פרוש. בבקשה.

אני הודעתי לחבר הכנסת טופורובסקי שאני לא אשיב, אבל שמעתי את סיפת דבריו של חבר הכנסת זוהר, ידידי משכבר הימים, וחשתי שנחמץ ליבו לנוכח מספר התיקים שקיבלה תקווה חדשה בממשלה החדשה. זה שהחרדים קיבלו תיק, תודה. ולכן אני רוצה להגיד לך רק משפט אחד, חבר הכנסת זוהר: קיבלתי הצעה הרבה יותר טובה מחבר הכנסת נתניהו.

תודה רבה לשר המשפטים. חברי הכנסת, נא לתפוס את מקומותיכם. מדובר בנקמה. תתבייש לך. תתבייש. תודה רבה, חברת הכנסת דיסטל. בבקשה לתפוס את מקומותיכם. אני מייד מתחיל. מי שלא ישב במקומו, זה עניינו האישי. אני מבקש שוב, בבקשה, בפעם השלישית, לשבת במקום. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות

חברי הכנסת, בעד, 53, נגד, תודה רבה. תודה. תודה רבה.

53 בעד, 43 נגד. החוק התקבל בקריאה ראשונה, לא עבד לי, המחשב לא עבד לי.

אני אוסיף אותך לפרוטוקול, את 44. החוק התקבל בקריאה ראשונה. ההמלצה של הלשכה המשפטית, ותכף אני אשמע אתכם, היא שההצעה תידון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. כיוון שלא הוקמה, אל תפריעו לי.

הבנתי. חבר הכנסת שמחה, הבנתי אותך. ההצעה תעבור לוועדה המסדרת לקביעת הוועדה שתדון בחוק הזה. תודה רבה. אני עובר, לפי סדר-היום, להצעת החוק הבאה: הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, חברת הכנסת דיסטל, נרשמת באופן אוטומטי. יכול להיות שטעית והלחיצה לא התקבלה, אבל זה בסדר. זה נשאר 53 43. אני עובר להצעה האחרונה, הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 5) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן, הארכת תוקף), התשפ"א 2021, לקריאה ראשונה, בכפוף להנחה על שולחן הכנסת. קיבלה פטור מחובת ההנחה. יציג את הצעת החוק שר המשפטים גדעון סער, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חייב בפתח דבריי לציין שגם הצעת החוק הזאת היא במקורה הצעת חוק של הממשלה הקודמת, ואחרי הלילה הזה, שבו ניסיתם לפרק לרסיסים את מורשת ממשלת נתניהו האחרונה ואנחנו עמדנו בפרץ והעברנו את כל אותם חוקים, אולי תצליחו להציל יחד איתנו בהצבעה האחרונה. הצעת החוק מבקשת להאריך הוראת שעה הקבועה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הנוגעת לגיבוש רשימות נאמנים. הארכה זו נדרשת בין היתר בשל תקופת הבחירות לכנסת העשרים-וארבע וקשיים מעשיים בהשלמת גיבוש רשימות במהלך תקופה זו. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נכנס לתוקף ביום 15 בספטמבר 2019. לפי החוק, עם פתיחת הליכי חדלות פירעון, ימונו נאמנים, אלה אנשי המקצוע האחראים ליישום הליכי חדלות הפירעון. את הנאמנים יש למנות מתוך רשימות נאמנים שיגובשו על ידי ועדות ציבורית לפי תקנות שקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה של הכנסת. הסדר זה נועד למנוע הפעלת לחץ על נאמנים מטעם גורמים שונים, לאפשר לשחקנים חדשים להיכנס לתחום וכן להבטיח כי ימונו נאמנים בעלי המומחיות והכישורים הנדרשים. בחודש נובמבר 2018 פורסמה לציבור טיוטת תקנות שעניינן אופן גיבוש רשימות הנאמנים, אך בשל הקדמת הבחירות לכנסת העשרים-ואחת,

התמשכות תקופת הבחירות, לא ניתן היה לסיים את התקנת התקנות במועד.

בחודש יולי 2019 התווספה לחוק הוראת שעה שלפיה במהלך תקופה של כתשעה חודשים ניתן יהיה למנות נאמנים שלא מתוך רשימות נאמנים אלא לפי הליך המינוי הקודם. מאז הוספת הוראת השעה ביולי 2019 ועד לתחילת כהונת הכנסת העשרים-ושלוש לא הוקמה ועדת החוקה, חוק ומשפט, למרבה הצער, שהייתה נחוצה כאמור לאישור התקנות שעניינן אופן גיבוש רשימות הנאמנים.

בחודש יוני 2020 הוארכה הוראת השעה בפרק זמן נוסף של שמונה חודשים, כדי לאפשר את הליך התקנת התקנות וגיבוש רשימות הנאמנים בהתאם. בעקבות הקדמת הבחירות לכנסת העשרים-וארבע, ובהתאם להוראות חוק-יסוד: הכנסת, תוקפה של הוראת השעה צפוי לפקוע בתחילת חודש יולי,

בעוד שבועיים ימים. מה עשה שר המשפטים חצי שנה? הסכת ושמע, חבר הכנסת קרעי. קצת סבלנות. אנחנו רק בשעה מוקדמת לפנות בוקר. בבקשה, השר. בהמשך להארכת הוראת השעה בסוף שנת 2020 התקיימו דיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט בעניין, נמצא פה חבר הכנסת אשר, שיוכל לאשר, ובחודש ינואר 2021 פורסמו תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים), התשפ"א 2021. במקביל לאישור התקנות נעשו מאמצים למנות את שתי הוועדות הציבוריות שתפקידן לגבש את רשימות הנאמנים לפי המנגנון שנקבע בתקנות, אולם עד עתה טרם הושלם במלואו מינוי הוועדות, בין השאר, חבר הכנסת קרעי, בשל הבחירות לכנסת העשרים-וארבע, אולי זה לא היה רעיון כל כך טוב לכפות על עם ישראל ארבע בחירות רצופות בשל אינטרסים אישיים, וקשיים מעשיים בהשלמת המהלך בתקופה זו. מינוי הוועדות צפוי להסתיים על ידי בימים אלה ממש, אולם מכיוון שהליך גיבוש רשימות הנאמנים כפי שהותווה בתקנות הוא הליך מורכב, וצפוי לדרוש מהוועדות עבודה של כמה חודשים לפחות, נדרש להאריך את הוראת השעה בתקופה קצרה נוספת, עד לסוף שנת 2021. תודה, חבר הכנסת אשר. חבר הכנסת אשר. חבר הכנסת אשר, תודה. לפיכך מתבקשת הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת חוקה לצורך הכנתה, בעצם לא ועדת חוקה, לוועדה המסדרת,

לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אני מפציר שוב בחברי האופוזיציה בראשות נתניהו לא לפרק הליך כל כך מורכב וחשוב, שהתחיל בתקופת ממשלת נתניהו. תודה רבה לשר המשפטים. להלן רשימת הדוברים, יפתח אותה חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. רשימת הדוברים נעולה.

מהאגף הזה, אדוני ראש הממשלה לשעבר, אתה לא היית כאן. אמרתי, אולי דבר אחד טוב יצא מהממשלה ההזויה הזאת: אני רואה שגם אנרכיסטים הפכו להיות ממלכתיים פתאום. כל הרדיקליים שהיו פה, פיזרו רדיקלים שליליים, פתאום נהיו ממלכתיים. ממלכתיים. אבל לגופו של עניין, אנחנו לא,

אבל מרגי, רק אתם דיברתם.

שכחתם איזה קרבות ניהלתם פה? עם גיבוי. קיבלתם חיפוי אווירי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי,

קיבלתם חיפוי אווירי ורגלי על ידי כל ערוצי התקשורת.

גיבו אתכם, הילכו אימים. שדדתם, אבל רק אתם דיברתם, מרגי. שדדתם יחד עם אולפני הטלוויזיה את החוסן החברתי, ביקשת משהו חדש, שנה שלמה ויותר, שלא נדבר, חבר הכנסת מרגי, זה כולל את רינה מצליח? תראה, רינה מצליח ביקשה למסד את היחסים של המדינה לא עם החמאס, בלי ידיים, תן לי,

לא עם החמאס ולא עם תומכי טרור, עם החרדים. דנה ויס הייתה בדיכאון מעל שנה. דאגתי לה, אני אומר לך. הייתה בדיכאון. בג' בתמוז, מה זה החיוך, פחדתי שיגיע לה לאוזניים. יונית לוי כבר לא ידעה איך יושבים על הכיסא של האולפן. אז קיבלתם, כי ברגע, תן לי רגע.

מה שמעניין, כולן היו תחת שמירה. כולן מאוימות.

אני אגיד לך

אני אענה לך למה, כי נדב ארגמן כנראה היה בתרדמת חורף, כמו דב הקוטב, ופתאום התעורר, וכולם מאוימים. הוא לא ראה את האיומים עלינו, הוא לא ראה את הטוקבקים להשמיד אותנו, לזרוק אותנו.

שדדתם, האגף הזה, שישב פעם פה, יחד עם אולפני כל כלי התקשורת, שדדתם, ניסיתם, יותר נכון, לשדוד את החוסן, את הגב הזקוף של החברה הישראלית. שידרתם לו שהכול פה רקוב, הכול פה שחור, הכול פה לא תקין, אתה יודע, עם אוצר מילים בלום, חבל על הזמן כמה מלל נשפך, כמה מומחים הוזמנו לאולפנים. אבל מה לעשות, הבחירות הוכיחו שכנראה משימתכם לא צלחה.

אני מסיים, משפט אחרון. משימתכם לא צלחה. אילולא התרגיל המסריח number 2, לא היינו יושבים במציאות הזאת הלילה. תודה רבה לחבר הכנסת מרגי. חברת הכנסת דיסטל, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. היום גילינו תגלית מרעישה ומפתיעה, שאף אחד לא יכול היה להעלות על הדעת, והיא שמפכ"ל המשטרה לשעבר אדון אלשייך תדרך את ה-Crime Minister איך להפגין מול ביתו של ראש הממשלה בלי להיתקל בבעיות עם השוטרים. אני חוזרת: הבן אדם שהיה אחראי לתיקים של ראש ממשלה שנבחר באופן דמוקרטי, תדרך את הקבוצה שמתנגדת לו בסתר בהפגנות מול ביתו. לא, תודה. חברים, אלשייך ומנדלבליט הם משמרות המהפכה. הגוש הזה יושב כאן בזכות העובדה שהייתה פה הפיכה שלטונית. לא העם בחר אתכם. העם הונדס משך שנים לחשוב שהוא נמצא תחת ראש ממשלה מושחת. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הקואליציה שלכם. יש לי מלוא הכבוד לאבתיסאם מראענה. אבתיסאם מראענה היא אישה אמיצה בעיניי, כי היא מייצגת את הציבור שלה נאמנה. ויש לי את מלוא הכבוד לגבי לסקי, ויש לי את מלוא הכבוד לניצן הורוביץ ולעיסאווי פריג'. מלוא הכבוד. יש להם אלקטורט, והם נלחמים עבור האלקטורט שלהם. אפס כבוד לגדעון סער, שמעל בכל מה שהוא מאמין בו, כי הוא רע מזג, נוקם ושונא. הבן אדם הזה הונה את הציבור שלו, מכר את כל הערכים שלו, היהודיים, הציוניים, כי הוא נוקם בראש ממשלה, ואפס כבוד לראש ממשלה, שמכהן כרגע עם אפס מנדטים. צמד האנשים האלה, האחד מגלומן חסר תקנה, והשני רע מזג, שונא ונוקם, ביצעו מכירת חיסול של המדינה הזאת, של כל מה שהם מאמינים בו. הם צריכים ללמוד מאבתיסאם, הם צריכים ללמוד מעיסאווי, מה זה להגן על האלקטורט שלך ועל הערכים שלך. בזה להם.

תודה רבה. חבר הכנסת קושניר לא נוכח, חבר הכנסת אשר, מוותר. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בין שלל הנאומים הרבים שכולנו נואמים כאן היום רציתי דווקא להפנות קריאה למשרד החוץ של מדינת ישראל, שיצטרף לממשל ביידן, שקרא לשחרורו של יהודי הכלוא בתימן. יצא לי לקרוא בעיתון המודיע, ואני גם מצטט, על כך שממשלו של ביידן קורא לשחרורו של לוי מראבי, צעיר יהודי מתימן המואשם שסייע ליהודים שהיגרו לישראל להוציא עימם ספר תורה עתיק מתימן. הודיע על כך דובר משרד החוץ של ארצות הברית נד פרייס. כבר ארבע שנים כלוא בתימן לוי מראבי. המורדים החות'ים, הנתמכים על ידי איראן, ראו בספר התורה שהוצא אוצר לאומי גנוב. בין העצורים היה גם רבה של העיר צנעא, הרב יחיא בן יוסף, שנעצר על ידי המורדים החות'ים בחשד שסייע להברחת ספר התורה.

שלושה עובדים בשדה התעופה בצנעא נעצרו בחשד שסייעו גם הם להברחה, אך בסופו של דבר כולם שוחררו מלבד לוי מראבי, העצור שם עד היום הזה. נציג משרד החוץ אמר כי ארצות הברית העלתה שוב ושוב את מצוקתו של מראבי במועצת הביטחון של האו"ם. הנציג גם אישר את ההצהרה שפרסם שר החוץ לשעבר מייק פומפאו בנובמבר 2020, שקרא לחות'ים לכבד את חופש הדת, להפסיק לדכא את אוכלוסיית יהודי תימן ולשחרר מייד את לוי מראבי. ג'ייסון גוברמן, מנכ"ל הפדרציה הספרדית האמריקאית, אמר כי ארצות הברית צריכה להיות אגרסיבית יותר בנושא. משרד החוץ קרא לשחרורו של מראבי, אך זה לא מספיק, אומר גוברמן. לדבריו, יש להזכיר את המקרה של מראבי באופן דומה בתחילת כל פגישה עם החות'ים, כמו גם במשא ומתן עם המשטר האיראני.

נציין כי בסוף חודש מרץ אוכלוסיית יהודי תימן הצטמצמה לארבעה קשישים בלבד, לאחר שהחות'ים גירשו שלוש משפחות יהודיות למצרים. אני מסיים. וכאן מה שנותר לבקש הוא שגם הממשלה החדשה תפעל למען אותו יהודי יקר הנמצא בכלא בתימן. ואם ממשל ארצות הברית פועל למענו, אז תכסה בושה את פנינו שכאן המדינה והממשלה אדישות למצבו. ואסיים בתפילה היהודית המפורסמת: "אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן". אמן. תודה לחבר הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת רוטמן,

אדוני היושב-ראש, אני מבקש, בבקשה, חבר הכנסת פרוש. שהזמן שלי יתחיל כשגם יש קצת שקט. בבקשה, חבר הכנסת פרוש, תנו לחבר הכנסת רוטמן.

האמת היא שתהיתי לעצמי. ראיתי הרבה מאוד חברי כנסת שעברו צד, ותהיתי לעצמי איך יכול להיות שאנשים שהציגו את עצמם כאנשי ימין, כאנשי ערכים, אנשים של הצד הטוב, אנשים שמציגים את עצמם כאנשים מהצד הטוב, עברו לצד הפחות-טוב. אנחנו יודעים שהכתוב עיקם אותיות כדי לא להגיד: החיה אשר טמאה, הוא אמר: החיה אשר איננה טהורה. אז אני לא אומר: הצד הרע, אני אומר: הצד הלא-טוב. תהיתי לעצמי מה גרם להם להפוך צד, ותמיד, כאשר יש לי תהיות שכאלה, אני פונה למקור חוכמה. אני בטוח שמירב תעריך, אבל את לא מקשיבה לי, יש לך אוזניות. אני גיליתי שמה שאיחד מלא אנשים וגרם להם להפוך צד

אולי פחד מבנימין נתניהו, אולי פחד מזה שהם יפסידו בבחירות, פחד מכל מיני אירועים גרם לאנשים להפוך צד. אבל בפחד לבד לא די, ופה הלכתי לחוכמת הזקנים.

הוא הדרך לצד האפל. פחד מוביל לכעס, כעס מוביל לשנאה, שנאה מובילה לסבל, מאסטר יודה ממלחמת הכוכבים. כך הופכים אנשים לצד האפל. ואני קורא מפה: אל תיכנעו לא לשנאה ולא לפחד, הם קוראים לזה "ממשלת השינוי" וגם לא לסבל. אני קורא לחלק מחברי הקואליציה שעברו לצד האפל:

שובו. חודש תמוז, ראשי תיבות: זמני תשובה ממשמשים ובאים. שובו אל הצד המאיר, שובו לימין, שובו לדרך הישר, ובעזרת השם תגלו שהמעבר שלכם, לא רק שלא שינה את המציאות, הוא הפך אתכם לרחוקים, הוא הפך אתכם למנותקים, הוא הפך אתכם לאנשים שמתכחשים למי שאתם.

בטוח שתצטרף גם אתה אליי לקריאה אליהם לשוב

תודה רבה, חבר הכנסת רוטמן. חבר הכנסת פרוש, בבקשה.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוסקים פה כרגע בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ויש פה הוראת שעה לעניין מינוי נאמן. זו הצעת חוק מאוד מעניינת בשבוע הזה. ראש הממשלה הנוכחי הציע את עצמו להיות נאמן שלכם. הוא יהיה הנאמן עבורנו על ההסכמים הקואליציוניים האומללים ששותפיו הבכירים, החליפי והכליפי, כל אלה חתמו עם סיעות שמתחזקות את הממשלה הזאת, ומה לעשות? להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, להפעיל את המרכולים בשבת, לפגוע בקדושת הכותל, לתת לרפורמים שליטה, נישואים וגירושים, שיהיו שלא לפי ההלכה, לפגוע בתמיכות בישיבות ובכוללים. ואני התבוננתי, האם המינוי הזה שנפתלי בנט לוקח לעצמו כנאמן, מה השווי שלו? וחשבתי לעצמי שהשותפים שלו לקואליציה מסתכלים עליו כמו על אפס אחד גדול. קודם כול, בבסיס יש לו רק שישה מנדטים, הוא בלי שיש לו בכלל עורף ציבורי, כי הציבור שלו האמין שהוא הולך להקים ממשלה עם הימין, והוא עזב אותם, עבר והקים ממשלה של השמאל. אז הוא עם אפס של עורף ציבורי. איזה כוח יש לנאמן שמנסה להגדיר את עצמו כנאמן שלנו? איזה כוח יש לו לדרוש שלא יפגעו בחרדים? האם הוא בכוח שאין לו מסוגל לשמור כמו שהוא התחייב? האם הוא יהיה מסוגל לעשות משהו? הרי בוודאי יגידו לאדוני היקר: אם אתה מנסה לפגוע ברעיון שלנו לפגוע בחרדים, אנחנו הולכים מייד לבחירות. הוא ירעד. הוא ירעד מללכת לבחירות. מה נפתלי בנט חושב כשהוא מספר לנו שהוא הולך להיות נאמן שלנו? הרי הוא עצמו לא מסוגל לעזור כהוא זה. גם אם הוא ירצה, הוא לא יוכל לעשות כלום. אנחנו מהרגע הראשון לא מקבלים את האמירה שלו שהוא הולך להיות נאמן שלנו. הוא בוודאי לא יכול לייצג את הדברים שאנחנו מבקשים שייוצגו. אנחנו לא נותנים בו אמון, לא ברעיון שהוא יהיה הנאמן שלנו ולא בזה שהוא עומד בראשות ממשלה, שהיא ממשלה שהולכת להביא עלינו אסון ושואה רוחנית.

תודה רבה, חבר הכנסת פרוש. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת אייכלר. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בשעה הזאת, כשאנחנו יושבים פה, אלפי יהודים מכל רחבי העולם, משכימי קום, כבר קמים לקראת תפילת שחרית בוָתיקין. אני לא בין אלה. אני מקנא בהם, הם יושבים והוגים בתורה ומתפללים בתהילים על עם ישראל, שלא נדבר על אלה שעושים "חצות". אבל מה לעשות? עלינו נגזר לשבת פה ולהגן על זכויותיהם של אותם יהודים לחיות לפי אורח החיים שלהם, ושאף אחד לא יכתיב להם לשנות את הדרך של אלפי שנים, הם ואבותיהם ואבות אבותיהם, אם זה בימי אלול שהיו הולכים לסליחות, ואם זה בלילות שבת עם שירת הבקשות, ואם זה בארצות אשכנז עם הכינוסים וההתקהלויות של הטישים וכל הדברים האלה. אז בשעה כזאת תרשו לי קצת להתבונן, ביקשת היסטוריה. היה פעם מלך שקראו לו בלק בן ציפור, והוא נורא פחד מבני ישראל שיצאו ממצרים, למרות שעל פי האמת הוא היה מלך מואב, ועם ישראל צֻווה לא לגעת במואב, לא לכבוש את מואב, ובכל זאת הוא אמר: "הנה עם יצא ממצרים, הנה כִסה את עין הארץ והוא יֹשב ממֻּלי", אמר רש"י: להכרית אותי. היהודים האלה מפחידים אותו.

כי הם מתרבים. שישה בכרס אחת היה להם במצרים, ואחר כך היו להם משפחות גדולות, "וישם כצאן משפחות". אז הוא פחד מהם, אז הוא הלך לשאול את בלעם הרשע. מה היה בלעם הרשע? הוא לא היה חייל, הוא לא היה לוחם. בלעם הרשע היה מקלל, וידעו

אשר תברך מבֹרך ואשר תאֹר יואר". בלעם הרשע, היו לו כוחות שטניים להציע עצות נוראיות שבאמת הזיקו בסוף לעם ישראל. אבל אותו בלעם אפילו בא ואומר: "מה אקֹּב לא קבֹּה אל ומה אזעֹם לא זעם ה'". הוא ראה וזיהה שהקדוש ברוך הוא "כי לא יִטֹּש ה' עמו ונחלתו לא יעזֹב", ולא יעזור לא לבלק ולא לבלעם, שום קללה לא תעזור פה. בלק עדיין לא הסכים. הוא הלך איתו סביב-סביב, קודם כול לראות איפה יש חולשות בעם ישראל, שהוא יוכל לקלל. ובלעם הבין שהוא לא ינצח את נצח ישראל, והוא כתב "לא הביט אָוֶן ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו". רק בסוף הוא הציע לו עצה שאני לא רוצה להזכיר פה, איך לבולל את בני ישראל אצל מואב, ועל ידי זה עם ישראל נחלש והייתה מגפה גדולה. אבל בסופו של דבר בלעם, כמו שהזכרתי קודם, כבר אמר "תהי אחריתי כמהו". הוא רצה למות מות ישרים "ותהי אחריתי כמהו" כי הוא הבין שנצח ישראל לא ישקר. אני רוצה להגיד לכל אלה שחושבים שהם ישנו את אורח החיים היהודי של בני ישראל: אתם לא תצליחו לשנות. תצליחו רק להרעיב אותם, להציק להם. אבל אנחנו,

אני מתכוון כל המאמינים בארץ ישראל,

כל היהודים המאמינים בה' אלוקי ישראל ובארץ ישראל, בעזרת השם ינצחו את כולם.

תודה רבה, חבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת בוסו,

אדוני היושב-ראש, ציפור לחשה לנו שהיום היה לך יום הולדת. מגיע לך מזל טוב. כנראה רוצים שיום ההולדת שלך יהיה ארוך, אז היום הזה לא נגמר, אבל גיל 70 זה גיל מכונן, והבריאות שלך חשובה לכולנו. עד 120. תודה רבה. הצעת החוק עכשיו זה לשקם את איך זה נקרא? שיקום כלכלי. אני מקווה שאנחנו לא הולכים לקלקול שיקומי במסגרת הפעולות של הממשלה החדשה. אני רק אקרא: בשנת 2010 דרשה ישראל ביתנו להעמיד לדין את מאזן גנאים, אז ראש עיריית סח'נין, על הפגנת יום האדמה והנפת תמונותיהם של מורנייה ונסראללה. 2021, הוא האצבע ה-60 להקמת הממשלה עם ישראל ביתנו. אני אומר: אנה אנו באים? יש שותפות ויש שותפות. הסתכלתי בסלוגן של ישראל ביתנו דאז, "רק ליברמן יודע לדבר ערבית". אז הוא הציג את זה כמשהו כנגד, אני יודע לדבר ערבית,

להביא אותם בעד "בלי נאמנות אין אזרחות". אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים, אמר: מי שמשרת, יקבל. שאלתי: או שקוראים לך מנסור עבאס, וגם בלי לשרת תקבל, או שאתה חרדי,

מתן כהנא אמר: אני נלחמתי במארבים, אנשים נשכבו איתי מתחת לרצפה, אז אני איתם שותף, או עם מי שכנגד, מי שהיה נגדך במארבים. תמיד אנחנו מסתכלים על אנשים שזה פועל משני הצדדים. באמת אנחנו רוצים ביום הזה להראות, לשים מראה לאזרחי ישראל, פעם אחר פעם, את הצביעות שנמצאת בצד אחד. זו הסיבה שאנחנו גם בשעה כזאת, שעה מאוחרת, כולם פה בעלי משפחות, אבל אזרחי ישראל צופים בנו לא כמשועממים, אלא כאחראים אמיתיים. יש פה אנשים רציניים שעד עכשיו ניהלו משרדים, ניהלו את הקורונה בהצלחה רבה, מיגרו אותה כמו שצריך, ולצערנו אנחנו מבינים שאנחנו הולכים אחורה. אבל אנחנו נישאר כאן האחראים האמיתיים בכנסת.

תודה רבה. חבר הכנסת מקלב,

מזל טוב ליום הולדת, היושב-ראש. תודה רבה.

אני לא יודע אם נמצאים פה, אבל חבריי חברי הכנסת, שר המשפטים גם בחוק הזה החרה החזיק אחריו והתחיל להטיח באופוזיציה: למה אתם מתנגדים? אתם בפעם הקודמת תמכתם בחוק הזה. כששר הבריאות של היום הציג את החוק הקודם, בצביעות מאין כמוה, הוא בא וביקש מאיתנו לתמוך בחוק. הוא ביקש מכנסת ישראל לתמוך בחוק שהוא אמר, על החוק הזה, צעק וזעק מקירות ליבו על החוק הפשיסטי הזה, עדיין הצעקות מהדהדות באוזנינו, על החוק הרודני הזה. איזה מילים הוא לא אמר על החוק שהוא עצמו בא להציג. לא שאתה עכשיו חבר כנסת ויש מחויבות, קואליציה או אופוזיציה, אתה בא ומבקש מאיתנו אמון על חוק שאתה לא לפני הרבה זמן באת וקראת לו חוק פשיסטי. איך אפשר לעשות את השקר הזה, הסבר: האאודי משפיעה על המחשבה.

הכיסא נוח. המחשבה משתנה. עד כדי כך שמוכנים לתמוך בחוק פשיסטי, בחוק רודני? שר הבריאות הקודם היה פה, הטיחו בך, הוא הרי הטיח בך, בחוק הזה, פעם אחר פעם, על החוק הפשיסטי. ואיך שעוברים כמה ימים מסתבר שעכשיו הוא בא לבקש את האמון שלנו. אבל זה לא נגמר בזה. אנחנו ראינו הערב הזה איך המפלגות הערביות, שהתנגדו לחוק חומר הנפץ, לא נמצאות פה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני רוצה לספר לכם, אם אנחנו כבר מדברים בערב הזה על הקואליציה הצבועה הזאת, לא כולם, אבל ודאי חלקם, שאחד בפה ואחד בלב ולא עומדים מאחורי דיבורם: כעת הזאת לפני כשנה קמה קואליציית החירום, קואליציית האיחוד והחירום של כחול לבן יחד עם הליכוד והמפלגות החרדיות, ואני אספר לכם סיפור שאני לא חושב שמישהו שמע כאן: לפני שנה

24:00 היו צריכים להניח את ההסכמים. אני הייתי בשעה 23:00 בחדר של יריב לוין, יריב לא נמצא פה והוא גם לא היה אז בחדר, היו היועצים המשפטיים של הליכוד, והיו צריכים לגמור להניח את ההסכמים עד השעה 24:00. בשעה 23:00 מתפרץ נציג בכיר של כחול לבן, שלימים נהיה גם שר המשפטים, והשאגות שהוא שאג בחדר הזכוכיות והקירות כמעט נפלו, הפלאפונים עפו באוויר,

מרוב כעס גדול על כך שהליכוד חתמה עם אחת המפלגות על כך שגם מפלגה שיש בה שבעה חברי כנסת, אפשר לעשות שלושה נורבגים, ולא כפי שסיכמו איתם, שזה רק שני נורבגים.

הוא אמר: היועצים המשפטיים לא יאשרו את זה. איך יכול להיות שאתם תפילו ותקריסו את כל ההסכם בינינו, שהיה מבוסס על הרבה נורבגים. היום החוק הזה מדבר, תודה רבה. אני מסיים. על כך שיש ארבעה נורבגים כשיש גם שבעה.

איך אנחנו נעשה דבר כזה, איך אפשר לעשות זאת. והינה, היום בקלות כזאת אותם אנשים שהתנגדו ואמרו: איך יכול להיות שלושה נורבגים במפלגה של שבעה, היום יש ארבעה נורבגים, רוב הסיעה,

ולכן זה פה. איך התשובה על הדברים האלה היום, תודה. וכן הלאה. בזה אני אסיים, אדוני היושב-ראש אנחנו זוכרים איך צעקו על ראש הממשלה החלופי שהוא מעז להביא לעצמו מנכ"ל באותו הסכם.

היום אותם אנשים שצעקו: איך יכול להיות, הם מביאים, והכול עובר בשקט.

אבל אנחנו פה כדי שלא יעבור בשקט.

חבר הכנסת גפני, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, היות שמדובר בחוק האחרון הלילה, אז אני רוצה לעשות סיכום קצר של מה שדיברנו: 1. שהייתה הבטחה של יאיר לפיד שיהיו 18 שרים, ובסוף אנחנו מקבלים 34 שרים. 26. 36. 26. לא, יש סגני שרים. 26 שרים.

בסדר. אתה ותיק חברי הכנסת. אתה צריך לדייק. אני כבר ראיתי שאין אצלכם בעיה של כספי ציבור. המציאות הזאת של החוק הנורבגי, הייתה ההתקפה נגד החוק הנורבגי הקודם, שהיה חוק נורבגי קטן, והיום מביאים חוק נורבגי ומבצעים אותו במציאות ענקית, כשזה כמובן על חשבון הנכים ועל חשבון ניצולי השואה. הכסף הזה מגיע מאיזשהו מקום. המציאות הזאת שבה נפתלי בנט, ראש הממשלה של שישה מנדטים, הוא מייד בעד שהממשלה תעשה ועדת חקירה ממלכתית על מירון, אבל מתנגד בכל תוקף לעשות ועדת חקירה על צפית. דיברו נגד המציאות שבה ראש הממשלה, מה אני אגיד לכם, כל הדיבורים על המציאות הזאת שהוא צפצף צפצוף ארוך על הבוחרים שלו, על כך שאם הוא היה הולך היום לבחירות הוא כמובן לא היה עובר את אחוז החסימה, שאין לו ציבור מאחוריו, והוא ראש ממשלה בישראל. אבל אני רוצה לומר, אני רואה אותך ואני רוצה לומר דבר שלא דיברנו עליו. הרי זאת ממשלה שהוקמה נגד שחיתות. המציאות היא שפעם ראשונה ב-16 שנה, אני לא זוכר דבר כזה, באה מפלגה אחת ויהיה לה שר האוצר, יהיה לה שר במשרד האוצר, יהיה לה יושב-ראש ועדת הכספים, תהיה לה ועדת רפורמות, ועדה שבאופן עקרוני תמיד ניתנת למישהו אחר, המפלגה הזאת תהיה בקבינט החברתי-הכלכלי, היא תהיה בכל הדברים, בכל הנושאים של ועדות השרים שעוסקות בכלכלה. זאת אומרת, אנחנו מעבירים, אתם מעבירים, אנחנו לא מעבירים, לא, רגע, לקחת לי את זה. אני רק רוצה לומר שלא היה דבר כזה גם מבחינת ניהול תקין. אני לא מדבר על מה שקורה במפלגה שם, בישראל ביתנו, יש הרבה מה לומר בעניין הזה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל המציאות היא שלא יהיה פיקוח פרלמנטרי, אדוני יושב-ראש הכנסת. לא יהיה פיקוח פרלמנטרי בתקופה שאנחנו,

אחרי הקורונה ואחרי כל מה שנלווה לעניין הזה. לא יהיה פיקוח לא על הרפורמות

וצריך לעשות הרבה מאוד בנושא הכלכלי, לא יהיה פיקוח על כל הדברים שנעשים שם. ובכלל, זה שר אוצר שהבטיח שהוא מייד מחסל את הנייה והוא מפציץ את סכר אסואן. חבר הכנסת גפני. לא שאני מסכים לזה, אני חושב שהוא טעה בעצם האמירה הזאת,

אבל זה מה שהוא אומר. ואתם, חברי הסיעה שלו שהולכים איתו, תודה. או פוחדים ממנו או מאמינים לו.

שני הדברים לא שווים. תודה רבה.

חברת הכנסת ברק, מוותרת. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מזל טוב ליום ההולדת. לגיל 70 יש חשיבות מיוחדת, אבל לא במסגרת שלוש הדקות. אנחנו נדבר על זה. האמת היא שאני לא יודע הערב למי להאמין. אני חייב לומר שאני מבולבל לגמרי. אני אפילו הצלחתי לצאת מכאן מבולבל. מצד אחד כבוד ראש הממשלה יאיר לפיד הסביר לעם ישראל, אני מכבד אנשים שיש להם דעה, הסביר לעם היושב בציון שהם מצאו ממשלה מרוקנת, בלי כלום. בתקשורת סיפרו שגרסו את כל המסמכים, לא עשו שום דבר במשרדים, לא עשו כלום, משהו מזעזע,

צריך להתחיל הכול מאפס, להתחיל לבנות והכול. אתם יודעים מה, חשבתי להאמין שלפחות כך הוא חושב, גם אני בתוכי, כולם זוכרים, הייתה לי ביקורת מדי פעם גם על הממשלה הקודמת, אז אולי יש משהו בדברים האלה. ואז עולה פה ראש הממשלה הרביעי שם, אני לא זוכר מספרים, גדעון סער, ונותן לנו נאום: היזהרו מהצבועים. מה שהממשלה שלכם עשתה, את זה אנחנו מביאים היום. אז אני עדיין לא יודע. את מה הוא הביא היום, את מה שהממשלה גרסה, את מה שהממשלה לא עשתה, את מה שהממשלה החביאה? את הפקידים שלא קיימים?

אני עוד לא יודע למי להאמין. רבותיי, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו כאן. אמר הרב אייכלר: בלק הביא את בלעם. הלך בלעם ואמר: בוא ננסה את הדרך הזאת, ולא הצליח. הלך, בנה שבעה מזבחות בדרך הזאת ולא הצליח. הלך, בנה שבעה מזבחות ולא הצליח. ובסוף הגיע לפתרון של הרפורמים בארצות הברית: אתם יודעים איך נחסל את היהדות? נדאג להתבוללות, וכך נצליח לחסל אתכם. לא יעזור לכם, אנחנו נישאר כאן. תספרו שכן תפקדו, לא תפקדו, תספרו לנו בדרך כזאת או בדרך אחרת, בלק עם מואב נעלם, הם נמצאים ברבת עמון. אין זכר למואב, ועם ישראל חי וקיים. לא יעזור לכם כלום.

תודה רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גם אני מצטרף לברכות ליום ההולדת. עד 120 בבריאות טובה. שמענו בתחילת הערב את מופע האימים של זאב אלקין, ואני מנסה לחשוב, אני מודה לכם על השעות שנתתם לי לחשוב, ולנסות להסביר עד לאן אפשר להגיע. וחשבתי: מה משותף, מעבר לחברותם בקואליציה, לנפתלי בנט, אילת שקד, צביקה האוזר, יועז הנדל, גדעון סער, אביגדור ליברמן וזאב אלקין? מה משותף? כולם עבדו עם נתניהו, חלקם, נתניהו פשוט מצא אותם, גידל אותם, והם כולם כפויי טובה. לכל אדם יש את הרגש הטבעי של הכרת הטוב, הוא רוצה להודות למי שמיטיב עימו, אבל כנגד אותו רגש יש התקוממות פנימית שנובעת מתוך גאווה, שלא נותנת לו להיות אסיר תודה. דיברנו קודם על העברית. איזו מילה יפה, אסיר תודה. אדם שחייב להודות למישהו, הוא נהפך להיות שלו, והוא לא נותן לעצמו להיות אסיר תודה. מתוך כך הם מגיעים לשכנע את עצמם שאותו אדם שהיטיב עימם הוא בעצם מזיק, הוא בעצם רוצה להרע להם, עד כדי כך שהם מגיעים למופע אימים כמו שראינו מזאב אלקין. הבריח התיכון של הממשלה הזאת:

מרמה, הפרת אמונים, צביעות, כמו שגילינו את זה פה הלילה, ומעל הכול:

תודה רבה לך. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, איננו. חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. דודי, נעשה את זה קצר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבר כשהייתי השר המקשר, כמעט שנה ומשהו, שנתיים, הייתי עולה בכל שבוע ומשיב לכם. תמיד טענתי שהשמאל במדינת ישראל הם האנשים הכי אלימים, הכי בריונים והמושחתים ביותר במדינה. ראינו את זה ב-1994. היה שמאלן, חבר הכנסת קריב, בבקשה. חבר הכנסת רז, בבקשה. כבוד הרב, כבוד הרב, עם מי הוא רב? איזה רב?

בדיוק זה שיושב עכשיו ליד אורבך. עשה לך רב וקנה לך חבר. מר אורבך, תצמצם טיפה, תהיה קרוב לרב, לרב של הקואליציה. מזל שאמרתי שפגש את אביב גפן ולא את אום כולתום, כנראה שהיית הולך, מביא לנו משהו ממצרים. בסוף היום, יוצאים, מר אורבך, תתבייש. תסתכל מול המראה ותתבייש, אתה, בעיקר. עזוב, עיסאווי פריג' אנחנו מבינים. אתה, כמה חילול השם אתה עושה, אתה.

לא, לא לענות. אני, אני, כן. אני, כיהודי מסורתי, מעולם לא ראיתי דבר כזה. חבר הכנסת אורבך, זה מיותר. אני מבין שמי שרוצה לעשות חילול שבת, להביא חזיר, אתה יושב ומגבה אותו פה.

הרי יום אחד ייגמר הסיפור בעולם הזה. תצטרך לתת דין וחשבון לא לנפתלי בנט, עכשיו אתה גם הנציג של הקדוש ברוך הוא? למישהו אחר, אתה מבין? ואתה, אין לך טיפת יראת שמיים. אתה לא מתבייש? ממש שואל אותך. חבר הכנסת, הכול זה תפקידים פה? חבר הכנסת קריב, זה מיותר. שומעים דברים טובים, אתה לא מתבייש שילדים מסתכלים עליך, ילדים, בוודאי בבני עקיבא, כאלה שהתיימרת לדבר אליהם, מסתכלים עליך ואומרים: תקשיב, בתי הכנסיות מתפללים שהממשלה הזאת תיפול. חבר הכנסת קריב, תודה. בתמיכה שלך. עזוב את נפתלי בנט, אמרתי: אני לא כל כך מאמין שהוא באמת דתי, אבל אתה?

תסתכל מול עצמך, מול הפרצוף, אתה ועצמך. תתבונן פנימה. הכול זה תפקידים? אני שואל, אני שואל אותך. כשאני רואה מה עשית אני מתבייש.

הרי השמאל רוצה לעקור את הסממנים היהודיים במדינת ישראל. תראה איך מדברת גב' זנדברג, תשמע אותה פה, מה היא עשתה כבר גם בשנים עברו, תשמע את מיכאלי. אתה בעצם תומך בהם, אתם מחזק אותם, נותן להם כוחות נפש, בבקשה לסיים.

ולהכפיש את קודשי ישראל. ואתה אומר: לא אני,

חבר הכנסת אמסלם. אני מתלבט. שמעתי את פריד עם גפן. תודה רבה. אני מאוד מודה לך.

זו פגיעה באינטליגנציה, להגיד משפט מהסוג הזה.

חבר הכנסת קרעי, בבקשה. עוד הרבנים יתחננו אליך: אל תעשה את זה. למה,

הרבנים בכו לך, ניר. חבר הכנסת אבוטבול, אתה מפריע לחבר הכנסת קרעי.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בפרק האחרון לערב הזה אני רוצה להמחיש את העניין שממשלה שמבוססת על קנאה, שנאה ותחרות לא יכולה להיות כלי מחזיק ברכה. שאלו פעם חכם אחד: אם כבר נעשה נס ליעקב אבינו ו-12 האבנים שתחת ראשו שרבו על מי יניח צדיק ראשו התאחדו והפכו לאבן אחת, למה הן הפכו לאבן? למה 12 האבנים האלה לא הפכו לכרית אחת? למה הנס לא יכול להיות מושלם? למה הטרנספורמציה לא הושלמה והייתה ליעקב אבינו כרית? למה אבן אחת גדולה? אלא ללמד אותנו שכשיש מריבה, כשיש קנאה ושנאה, כשהאבנים רבו ביניהן, מזה לא יכולה לצאת כרית, מזה יכולה לצאת רק אבן. זה לא כלי מחזיק ברכה. לאזרחי ישראל שלא מצליחים לעצום עין מרוב דאגה מפני הממשלה המסוכנת הזאת נמחיש את העניין הזה של ממשלת המריבה והקנאה בסיפור לפני השינה. בכפר קטן חיו תום וג'וני. שני קנאים צרי עין היו. יום אחד נדמה היה לתום שג'וני מתבונן בסוסו בעין חמדנית. פחד שיחליף בין הסוסים שלהם והחליט לסמן את הסוס, קצץ לסוס שלו את אוזנו השמאלית. למוחרת גילה שגם ג'וני קצץ לסוס את אוזנו השמאלית. כעס נורא. מה עשה? הלך, קצץ לסוס גם את הזנב. למוחרת ראה שגם ג'וני קצץ לסוס את הזנב. אמר לעצמו: איזה קנאי חמדן וחסר בושה זה. הלך ושבר לסוס את רגלו הימנית. אחר הצוהריים נפגשו שניהם בשוק כשסוסיהם קצוצי אוזן וזנב, עם רגליים שבורות. עד מתי תמשיכו ככה להתעלל בסוסים שלכם? אמר להם אחד השכנים. אמרו לו: מה נעשה? כל אחד אמר: אני רואה שהחבר שלי מביט בעין חמדנית של קנאה ושנאה. אני מפחד שהוא יחליף את הסוס, לכן הייתי צריך לסמן אותו. כל אחד ענה ככה. טיפשים שכמותכם, אמר להם השכן. אתם לא רואים שסוס אחד שחור וסוס אחד לבן?

התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם. כשהאדם מתנהל מהבטן, מתוך קנאה ושנאה, העיניים מפסיקות לראות, השכל מפסיק לפעול ומותר האדם מן הבהמה אין. ממשלה כזאת, שמושתתת כולה על אדני הקנאה והשנאה לאיש אחד שהם לא מסוגלים להביס ביושר, לא מסוגלים,

ממשלה כזאת תהיה ממשלה שתמכור את היהדות לזנדברג, קריב וליברמן תודה רבה. את ביטחון ישראל, לתנועה האסלאמית ואת חיילי צה"ל,

די, תודה רבה, חבר הכנסת קרעי. אנחנו תכף נלך לישון, אבל "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל". תודה רבה. "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו,

חבר הכנסת קרעי, אני מאוד מודה לך. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם". מזל טוב ליום הולדתך, אדוני.

חברת הכנסת מיכל וולדיגר,

אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת הנכבדים, ההתיישבות חשובה לראש הממשלה שלנו, לנפתלי בנט. היא חשובה לו מאוד. גם לך, ניר. איך אני יודעת? לא כי הוא הצהיר ואמר לפני הבחירות שהוא יסדיר את ההתיישבות הצעירה,

אלא כי הוא חתם בהסכם הקואליציוני לכינון הממשלה הנוכחית על הסדרת ההתיישבות. כן כן, הוא חתם. הוא חתם על כך שמשפחות שגרות ביישובים הללו יוכלו ליהנות מהדברים הכי בסיסיים שכל אזרח זכאי להם: חשמל מסודר, כבישים וכל מה שצריך. לא נפלתי מהירח. נפתלי באמת דאג, הוא דאג להתיישבות הבדואית הצעירה, שלהם ורק להם. ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון נותרה מושלכת בפינת הדרך חסרת כול. בעוד בנייה בלתי חוקית בנגב אושרה על מגש של כסף, או לפחות לא נאכפת, ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון,

בשבוע שעבר ביקרתי ביישוב אביתר, יישוב שהוקם אחרי הירצחו של יהודה גואטה, השם ייקום דמו, ולזכרו של אביתר בורובסקי, השם ייקום דמו, יישוב שקם על אדמות המדינה, בצומת קריטי ואסטרטגי לביטחון המדינה; יישוב שגודע, לפחות שם, את תוכנית הרשות הפלסטינית להשתלטות על שטחי C. והמינהל האזרחי מנסה להרוס אותו. בנייה בלתי חוקית של ערבים ושל הרשות הפלסטינית לא מפונה, התיישבות של יהודים באדמות אבותיהם נמצאת בסכנת הרס וחורבן. תושבי אביתר בנו יישוב מדהים, כן, ניר, מדהים, יותר מ-50 משפחות. ראיתי יישוב מפותח, בתים, גן שעשועים, מדרשה,

ראיתי מלח הארץ, אוהבי העם והארץ, מיטב בנינו ובנותינו. והם עומדים בפני סכנת הרס. הבדואים מאושרים, תרתי משמע, המתיישבים בדרך להתפנות. עכשיו תגידו שמדובר בפרוצדורה מסובכת.

שתי חתימות בלבד של לשכת התכנון העליונה יגרמו ליישוב הזה להיות מסודר. נפתלי לא פה, אז אני פונה אליך, ניר: שתי חתימות בלבד. הוועדה המחוזית אישרה, הטפסים הוגשו ואושרו, אבל לשכת התכנון העליונה של המינהל האזרחי של מדינת ישראל מסרבת לחתום ולאשר. שתי חתימות בלבד ישאירו את עם ישראל נטוע בארצו. מי הסגן שלו? שאלה טובה. גם הוא לא נמצא פה. אני לא בונה על החתימה של נפתלי, שהבטיח שהדבר הראשון שהוא יעשה, ביום הראשון שלו כשיהיה ראש ממשלה, זה לאשר את ההתיישבות הצעירה. אבל אני כן דורשת, לאשר את היישוב הזה, דורשת מכולכם לאשר את ההתיישבות, גם בגבעת שמואל,

זאת גבעה חוקית. ואת ההתיישבות הצעירה בכלל, גם את אביתר וגם את ההתיישבות הצעירה בכלל. תודה רבה. אל נא תעקרו נטוע. תודה רבה. חבר הכנסת לוין, איננו. חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול, אני רוצה להודות לך על זה שאפשרת לי בפעם הקודמת לדבר מעבר לזמן. עכשיו אני אשתדל לעמוד במסגרת הזמן, כמובן. חבריי חברי הכנסת, בנאום הקודם סיפרתי לכם סיפור אישי, למה היה לי קשה מאוד עם הקמת הממשלה הנוראה הזאת, אבל עכשיו אני רוצה להסביר את זה פשוט על פי השכל, בלי רגש ובלי סיפור אישי, פשוט להבין מה הדבר הנורא שקרה וקורה פה. אני אקח את זה מפרשת השבוע שקראנו בשבת האחרונה. כתוב כך: "וישמע הכנעני מלך ערד יֹשב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל ויִּשב ממנו שבי". אומר רש"י על המילים "וישמע הכנעני" מה הוא אומר? לא על השבי. מה הוא אומר על הכנעני? נכון, בדיוק. הוא אומר שזה היה עמלק, יושב הנגב זה עמלק. "ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שיהיו ישראל מתפללים להקדוש ברוך הוא לתת כנענים בידם והם אינם כנענים. ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים ולשונם כלשון כנען, אמרו: נתפלל סתם." זאת אומרת, היה פה אויב שהעמיד פנים שהוא משהו אחר כדי שעם ישראל לא יוכל לנצח אותו. זה מה שקורה לנו עם האויב הזה שאתם הושבתם בתוך הממשלה. הוא מעמיד פנים, הוא מדבר בכפל לשון בעברית כולו נופת צופת, הכול אזרחי. איך אמר קודם חבר הכנסת קיש? הכול אזרחי. אין שום דבר לאומי, הכול אזרחי. אבל מי שמקשיב לנאומים בערבית ומי שמקשיב טוב גם לנאומים בעברית שומע שזה לא אזרחי בכלל. הוויכוח שלנו עם מנסור עבאס הוא לא כמו הוויכוח שלנו עם השמאלנים. הוויכוח עם השמאלנים זה ויכוח על גבולות הארץ: איפה יחתכו, האם יחלקו, כמה יחלקו, קווי 67', קווים כאלה, כך וכך אחוזים. עם מנסור עבאס זה לא הוויכוח, חבר הכנסת ניר אורבך. הוויכוח עם מנסור עבאס זה על המהות: האם המדינה הזאת היא מדינת הלאום של העם היהודי. על זה הוויכוח. הוא בא לעקור את הכול, הוא לא בא להגיד איפה יחתכו. הוא בא לעקור הכול ולהפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה או מדינת שני לאומיה.

הממשלה שאתם הקמתם היא לא ממשלה רעה היא ממשלה מסוכנת,

מסכנת את עצם קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

חברת הכנסת לוי אבקסיס, איננה. חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה. אני כבר אמרתי לו מזל טוב בבוקר בוועדת הכספים. איחלנו לו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אולי לך זה פחות רלוונטי, חבריי חברי הכנסת, נראה לי שהדבר היעיל ביותר לעשות בשעה כזאת זה קצת לחזור על ההלכות של ברכות השחר וברכות התורה למי שלא ישן בלילה, כדי שלא נתבלבל. אז, לכם הספרדים, הרב אריה, זה נורא פשוט: אחרי חצות אתם יכולים לברך את רוב הברכות למעט "על נטילת ידיים", ו"אשר יצר" בבוקר תוכלו לברך. גם ברכות התורה, רוב הספרדים פוסקים שאפשר לברך,

ברכת השבח, לא ברכת הנהנים. רגע,

נצטרך פה את אריה, כי אצל האשכנזים האירוע הרבה יותר מסובך. אשכנזים מסתבכים גם עם "ברכת אלוקיי נשמה" ועם "ברכת המעביר שינה מעיניי". רוב האשכנזים פוסקים, כמו המשנה ברורה, שלמעשה לא יברך לעצמו אם לא ישן בלילה, או ימצא מישהו שישן קצת, אם מישהו נרדם פה על הסטנדר, או, רגע רגע, ימצא ספרדי שיכול לברך ויצא ידי חובה שלו. אותו כנ"ל ברכות התורה, נכון, הרב גפני? אשכנזים לא יכולים לברך אם הם לא ישנו בלילה. כן אפשר להתכוון בברכת אהבת עולם או אהבה רבה ולצאת ידי חובה. כן נציין, הרבה מיכל רוזין, אני מציע להקשיב, נורא נורא חשוב. איך תדעי איך לברך בבוקר? אבל יש לו איזו פסיקה אחרת בעניין? לא, לא חושב. בקיצור, לסיכומו של עניין,

יש לכם בעיה עם "על נטילת ידיים" ו"אשר יצר", אבל את זה אפשר לפתור כשמתחייבים בברכה בבוקר.

נראה לי הדבר הכי יעיל עכשיו שתדע איך לברך. אני מסביר לכולם את ההלכות, מסביר בעיקר לעצמי. מה? אתה אומר שאני אקצר עכשיו כדי שאפשר יהיה לישון טיפה ולברך.

בצלאל,

שבהנהגה הזאת של הממשלה החדשה, אין שם מזרחי שיוציא אותם ידי חובה. עיסאווי, עיסאווי. זה מה שאמרתי

בקיצור, אנשי ש"ס, אנחנו עוד מעט ניפגש פה בחוץ. אתם אחרי חצות, חוץ מלקרוא את התורה, בזה צריך לחכות לעלות השחר. בכל היתר תוציאו אותנו ידי חובה.

תודה רבה. חבר הכנסת ארבל, בבקשה. אפשר קדיש אחרי. מכובדי היושב-ראש, חרף הביקורת, כמובן, לגיטימי. אני מביע את ברכתי ליום ההולדת, עד 120 בבריאות ונחת,

מכל יוצאי חלציך,

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, אני מצטט, שימו לב למילים, רבותיי: "אני לא פראייר, הם לא יעשו ממני צחוק. באתי לעבוד ואני דורש לקבל סמכויות או שאני לא אצביע בנושאים שחשובים להם". סוף ציטוט. את הדברים המופלאים הללו אמר חבר הכנסת האביר על הסוס השחור, אביר קארה. סגן השר אביר קארה, שקיבל תפקיד משמעותי, סגן שר ללא יודע מה, על זה אפשר לומר: הסוחט מסחטן, פטור. אני מאמץ. הוא מודיע לראש הממשלה, תעמיק קצת ותבין. מישהו דרש שהוא לא יעשה את הנורבגי כדי שלא תיכנס מישהי לשם. תבין לבד למה הכוונה. ראש ממשלה בפועל. אז לא להתלהב כל כך מזה. לא, לא, זה הכול מתואם. אשר, אולי כדאי לאחד את הנאום שלך עם בצלאל, זה נטו בשביל להגיד לו: ליברמן, הינה הנציגה שאמורה להחליף אותו. זה מתואם עם נפתלי בנט. ועכשיו, האירוע הזה, רבותיי, גם אם הוא לא קרה עכשיו, כבוד הרב דרעי, וגם אם הוא לא קרה היום, אין לי ספק שבממשלת הכלאיים הזאת, בעזרת השם, הוא יקרה, ולא עוד הרבה זמן. אין אפשרות הגיונית לקבוצה של אנשים כל כך שונים במהותם, בתבניתם, טשרניחובסקי אמר: האדם הוא תבנית נוף מולדתו, ובפערים כל כך גדולים לשרוד כל כך הרבה שוני. כמה שנדבר על הטוב המשותף, הינה כבר מגיע אלינו, הינה חוק האזרחות והינה עוד דברים, ממש לעבר לגדר. עוד שבוע, עוד שבועיים, הממשלה הזאת תתפרק כלעומת שבאה, אמן כן יהי רצון.

תודה רבה. חבר הכנסת אזולאי,

אדוני היושב-ראש. האמת, אתמול בבוקר אמרתי לך ואיחלתי לך מזל טוב ועד 120. כבוד השר, תתעורר, אחי.

חבריי חברי הכנסת, האמת, אחרי לילה כזה פורה ומהנה, אנחנו צריכים להודות, אנחנו צריכים להודות לעוסקים במלאכה. תכף אנחנו מסיימים, יש אולי עוד איזה עיכוב קטן, כמה דוברים אולי, אבל תודה לציונה, תודה לכל צוות העובדים בכנסת על הלילה הזה, למזכירת הכנסת ירדנה ולאלינור הסגנית, לפרוטוקולים, לסדרנים בכנסת, לכל עובדי הכנסת, לערוץ הכנסת,

לולא ציונה אף אחד לא היה נשאר פה ער. וכמובן, לצופים בבית, שאנחנו פה בשבילכם. אנחנו פה, באופוזיציה, בשבילכם. אנחנו עושים את הכול למענכם, כדי, מי צופה? אתה לא יודע כמה סמ"סים. אפילו אני מקבל סמ"סים בשעה כזאת, ואתה יודע עם איזה טלפון אני נמצא. אני לא האמנתי, באמת עכשיו אני אומר לך. לא האמנתי. חבר'ה, אל תזלזלו

עזבו שיש פה כאלה שגם מעבירים בווטסאפ. זה, בכלל. תאמין לי, יש ביקוש גדול לערוץ 99, ואנחנו צריכים להודות לצופים בבית שמחזקים אותנו. אנחנו פה כאופוזיציה, לשמור לכם, איזה צופים בבית?

על המדינה היהודית. אנחנו נתנו לכם הלילה רק דוגמית איזו אופוזיציה לוחמנית אנחנו, המעריצים שלך בכל

אנחנו נחזק אותך מהאופוזיציה, אתה תשמור על היהדות שלנו. אמרתי לך פעם: אתה מבין מה שהם לא מבינים. תשמור על זה. יש לנו ראש ממשלה, אל תבנה עליו. אני לא בונה עליו, אבל אתה יודע, יש לנו ראש ממשלה וראש ממשלה רזרבי, יש לנו הכול פה. התפקיד שלנו הוא ללחום על מנת להביא את הטוב לחלשים, והיהדות, לשמור עליה, ורק כך, בעזרת השם, אנחנו נצליח. אנחנו פה בשביל להילחם למען עם ישראל. תודה רבה לצופים. תמתינו עוד קצת, יש עוד הפתעות.

תודה רבה. חבר הכנסת בן צור, בבקשה. תודה רבה לצופים שמלווים אותנו

ממש. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להודות לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב-ראש סיעת ש"ס, שזיכה אותי היום, לפרק זמן לא ארוך, להיות בוועדה המסדרת. אוה, כל הכבוד. ואני רוצה לומר לכם שהייתה שם מורה מתוקתקת שניהלה את הוועדה. לידה ישב המפקח החינוכי ואמר לה מה לעשות, מצד שמאל שלה. השני משמאל, השני ממנה, ישב הטירון שאמור להיכנס לנעליה בעוד פרק זמן קצר, והתבוננתי בפניו: לעיתים התכרכמו, לעיתים הודאגו, לעיתים סמקו, והוא בליבו חשב: לאן אני הולך, לאיזה מקום, איך אני הולך לדבר, איך אני הולך לנהל את הדבר הזה? אדוני היושב-ראש, מצד ימין של המורה המתוקתקת ישבה מזכירה, יועצת חינוכית, והייתה מזכירה נוספת שהייתה הולכת למנהל בית הספר וחוזרת עם הוראות, כל כמה דקות לחישה באוזן. אבל כשניסינו לומר משהו או לדבר, השתיקו לנו את המיקרופונים, הורידו אותם לווליום כזה נמוך. אני לא ניחן בקול חזק כזה ששומעים אותי מקצה העולם ועד קצהו. אם אתה היית שם לא היית צריך מיקרופון, אבל אנחנו צריכים, והשתיקו, ולא שמעו.

כשהיא דיברה, לא בדיוק שמענו את כל מה שהיא אמרה.

לא שמעתם, זו בעיה שלכם וכו'. זו הייתה הצגה אחת שלמה שאני חושב שלא מכבדת. אני כמה שנים טובות ישבתי בוועדת הכנסת, בוועדות המסדרות. אני רוצה לומר לכם שלא הייתה מציאות כזאת, לא הייתה התנהלות כזאת. חבל, חבל שאנחנו מגיעים לרמות כאלה נמוכות, לרמות של התנהלות שפתאום ברגע אחד מחליטים לקבץ כמה חוקים יחד ועליהם, יש זכות דיבור על שלושת החוקים, לא על כל חוק בנפרד, כמו שדיברנו. אני זוכר שהיו סערות בוועדות, אבל נתנו זכות דיבור, נתנו לאנשים לדבר, נתנו להם לומר, נתנו להם להתבטא. לא סתמו להם את הפיות ולא התנהגו, אני חושב שזה חולשה, זה לא חוזק, להפגין כוחניות מהסוג הזה. אני מאוד מקווה שאם זאת ההתנהלות, וככה זה נראה, שזאת ההתנהלות, הממשלה הזאת באמת לא תחזיק הרבה זמן.

תודה רבה. חבר הכנסת יברקן, איננו. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. שקט במליאה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כול,

אברך אותך בברכת מזל טוב ליום הולדתך.

קודם, בבוקר, שלח לי מישהו איזה ציוץ של איזה עיתונאי בשם זלמנוביץ, שציטט את ראש הממשלה לפיד היום, שהבטיח, לא שמעתי אותך מזמן. בשביל זה עליתי. יאיר לפיד ראש הממשלה הבטיח: לכתבים הפוליטיים יהיה משעמם. ואז שאלו אותו בישיבת סיעה, למה לכתבים הפוליטיים יהיה משעמם. הוא סיפר שבממשלה הקודמת היה תככים, היה שחיתות, היה דברים. הוא אומר: אצלנו הכול ישר, ידאגו לכולם. נתן לו סדרה שלמה. אז הלכתי לבדוק: ראש הממשלה שלנו, מה הוא עשה, מה הוא הבטיח. שלח לי מישהו סרטון. אם לא הייתי רואה, לא הייתי מאמין. בנט בישיבת הממשלה הראשונה מאשר את הסדרת ההתיישבות הצעירה. בנט מגיע כמו איזה גביר לאיזה מקום, מסריטים אותו ערב בחירות, והוא נותן הצהרה: אני אהיה ראש ממשלה. אז הוא אפילו לא האמין שהוא יהיה, כי בצד הזה אף אחד לא האמין לו, לא חשב שהוא יהיה, בצד הזה, למה שימנו אותו עם חמישה מנדטים, כמו שהוא היה אז בסקרים? אבל הוא בביטחון עצמי, ומאז הוא סימן לעצמו: אני אהיה ראש ממשלה, ואני בישיבת הממשלה הראשונה אסדיר את ההתיישבות הצעירה. ואני שואל את עצמי: איך אפשר בישיבה אחת לאשר את הכול? איפה ההכנה קודם? ואז אתה מגלה בהסכמים הקואליציוניים: 45 ימים, הסדרת ההתיישבות, שלושה יישובים. אני מברך על זה, אבל כשבאים לדבר על הסדרת ההתיישבות, מה הוא אומר כבר היום? מימינה נמסר שהנושא נמצא בבחינה וצריכים לחשוב מה עושים. פתאום יש בנייה שצריכה מחשבה, פתאום בנייה שאין מחשבה. נחשוב כולנו: אם ראש הממשלה היום היה נתניהו, וביום ראשון חלילה היה מגיע מי שצריך לפנות את היישוב אביתר, היינו מגלים את נפתלי ישר מצייץ: איזה ממשלת ימין, איך זה יכול להיות? נזכור כולנו מה היה כשהוא היה באופוזיציה, איך תקף את הממשלה על מה שקרה בנתב"ג. והיום הגיע לפה איזה חוצפן, שר הבריאות, ומספר שהוא הגיע למשרד שהכול היה מותר, לא היו כללים,

השמיים פתוחים. רבותיי, הממשלה ישבה כאן שעות על גבי שעות. נמצא כאן השר הרב דרעי, שהמשרד שלו קרס מפניות של אנשים, ואלפי אנשים, החזירו אותם, מה היה מותר ומה היה אסור. וזה לא היה החלטות פופולריות כל כך. ומגיע שר חדש, אומר: גיליתי במשרדים שהכול מותר, אין קריטריונים, אין כלום.

אני אומר לאותם אנשים: טול קורה מבין עיניך. ולך, מירב, אני רוצה להגיד ככה, לא, די. את ישבת שם ודיברת, נאומים על יאיר לפיד.

תודה רבה. חבר הכנסת מלכיאלי, תודה רבה. אנחנו אנשים שלא משנים את דעתנו. חלאס, מספיק, סגור לו את המיקרופון.

מספיק כבר.

אני יכול לסיים בברכה ליום הולדת? לא, לא, לא. מספיק. די. היה לך שלוש וחצי דקות. תודה רבה שבאת, להתראות.

חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה, איננו, חבר הכנסת מיקי זוהר, איננו, חבר הכנסת גלעד קריב, אחרון הדוברים, בבקשה, מוותר. שר המשפטים, בבקשה. בבקשה לשבת. מזכירת הכנסת, שמית. על פי בקשת האופוזיציה, הצבעה. תודה רבה.

לשבת. מזכירת הכנסת תקרא בשמות חברי הכנסת. בבקשה.

אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך, בעד ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד שקט במליאה, בבקשה.

אתם אינכם שומעים את מזכירת הכנסת. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו,

חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק,

בעד איתמר בן גביר, נגד יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח עמר בר לב, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, נגד ניר ברקת, נגד יאיר גולן, בעד מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד אריה מכלוף דרעי, נגד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, נגד ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן,

מאיר כהן,

מירב כהן,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ,

ישראל כץ,

רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח

לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת טניה מזרסקי, בעד פטין מולא,

יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי,

מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח

בעד מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש, נגד עיסאווי פריג' בעד יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, בעד אלכס קושניר,

יואב קיש,

גלעד קריב, בעד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן,

עידן רול,

יעל רון בן משה,

מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסי שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, בעד נירה שפק,

אילת שקד,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת קראי בבקשה שנית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח זאב בנימין בגין, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח עמר בר לב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת עמיחי שיקלי, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שנוכחים במליאה ומזכירת הכנסת לא קראה בשמו או שלא הצביע? בבקשה לסכם. להלן התוצאות:

בעד, 47 נגד. לפיכך אני קובע שהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 5) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן, הארכת תוקף), התשפ"א 2021, עברה בקריאה ראשונה. המלצת הלשכה המשפטית היא שההצעה תידון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. מכיוון שהיא לא הוקמה, ההצעה תעבור לוועדה המסדרת לקביעת ועדה.